הצעת חוק רואי חשבון (תיקון מס' 9), התשע"ח 2018, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק הבוררות (תיקון מס' 4) (סמכות השיפוט בעניין הליכי בוררות), התשע"ח 2018, הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 32), התשע"ח 2018, הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 20) (חיזוק האכיפה והקלת נטל האסדרה), התשע"ח 2018, הצעת חוק בתי משפט לעניינים מינהליים (תיקון מס' 117) (הסמכת בית משפט לעניינים מינהליים לדון בהחלטות מינהליות של רשויות ישראליות הפועלות באזור), התשע"ח 2018, הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 132) (ירי מנשק חם), התשע"ח 2018. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 60) (תקופת לידה והורות לבן זוג של עובדת שילדה יותר מילד אחד בלידה אחת), התשע"ח 2018, של חבר הכנסת יואל חסון וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 23) (העלאת מרכיב ההעמדה בתעריף הביטוח), התשע"ח 2018, של חברי הכנסת מכלוף מיקי זוהר, איתן כבל ויצחק וקנין. לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק שמספרה פ/5324/20 וכלה בהצעת חוק שמספרה פ/5353/20: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, טופס הסכמה לתנאי שימוש באינטרנט), התשע"ח 2018, מאת חבר הכנסת מיקי רוזנטל, הצעת חוק לקידום הקמת תשתיות טעינה לרכב חשמלי (תיקוני חקיקה), התשע"ח 2018, מאת חברי הכנסת אכרם חסון, יעל

אורי מקלב,

מאת חברי הכנסת לאה פדידה,

חבר הכנסת נפתלי בנט על מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות הצעתם של חברי הכנסת יוסף ג'בארין ועיסאווי פריג'

הצעתם של חברי הכנסת יוסי יונה, עודד פורר ומסעוד גנאים בנושא:

הצעתם של חברי הכנסת עודד פורר, נורית קורין, מירב בן ארי, איתן ברושי, סעיד אלחרומי ועיסאווי פריג' בנושא: אלימות כלפי מורים במערכת החינוך. לוח תיקונים להצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 121), התשע"ח 2018. דוח ביקורת מיוחד של מבקר המדינה בדבר מינוי רואי חשבון מבקרים לחברות ממשלתיות.

תודה למזכירת הכנסת. יש לנו פה בקשה של סיעות המחנה הציוני ויש עתיד למשוך את הצעות האי-אמון מכיוון שמתקיימת כרגע ישיבת קבינט, למיטב ידיעתנו. ואם כן, אני מתכבד להזמין, הייתי רוצה להזמין אבל אני לא רואה אותו, את חבר הכנסת יוסף ג'בארין. כן, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, אתה מוזמן לעלות לדוכן על מנת להציג בפנינו את הצעת האי-אמון בממשלה, שהכותרת שלה

כישלונה של הממשלה בתחום המדיני, חברתי וכלכלי, ודאי מטעם הרשימה המשותפת. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך. לאחר מכן נשמע את חברת הכנסת תמר זנדברג ואז ישיב השר יריב לוין, השר המקשר בין הממשלה לכנסת. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מתוך כל הנושאים הבוערים ומתוך כל המצוקות הקיימות, שבטח כולם היו מחייבים הבעת אי-אמון בממשלה, אני רוצה לפתוח, ולהתייחס לנושא שאולי היום נחשב לנושא הכי כואב והכי בוער בקרב האוכלוסייה הערבית ובתוך היישובים הערביים, וזה הנושא של האלימות, (אומר בערבית: האלימות והכאוס של הנשק.) ואני רוצה להגיד לך, כבוד היושב-ראש, שמאז תחילת השנה הנוכחית, 2018, איבדו את חייהם 16 אזרחים ערבים. מאז תחילת השנה הזאת, 2018, איבדו את חייהם 16 אזרחים ערבים, בגלל האלימות הפנימית בתוך החברה הערבית. הרוב המכריע זה כתוצאה מירי קטלני. לקורבנות האלימות הזאת, האלימות הגואה והמסוכנת, יש שמות, ואני רוצה להקריא את השמות הללו, (אומר בערבית: שמות קורבנות האלימות בחברה הערבית שלנו מתחילת השנה. 16 הרוגים. אקרא את השמות לפי הסדר הכרונולוגי של האירועים:) סאמר עווד, יפיע, אסעד אמארה, זלפה, מוחמד מסארווה,

סולטאן אבו גרדוד, ביר הדאג', קוסאי סולטאן,

מוסטפא אל אטרש, חורה, רביע פריג' כפר קאסם, אכרם ג'אבר, אל-טייבה, מוחמד סעדה, אום אל-פאחם, איאד זבארגה, קלנסווה, שפיק אבו עזיז, אום אל-פחם, פורסאן אבו עזיז, ילד בן 13, כבוד היושב-ראש, אום אל-פחם, מוסא מחאמיד, יפא, יפו תל אביב, ניזר ג'השאן, א-נאצרה, נצרת. ג'השאן בא לבקר את משפחתו בנצרת אחרי שהייה בחו"ל, ופגעו בו יריות שבכלל לא היו מכוונות אליו וקיפחו את חייו, יזיד הבראת, א-נאעורה. ורק אתמול, כרם סולטאן,

לכל שם יש משפחה ויש כאב ויש אלימות, שמסעירה אולי יישובים שלמים, לא רק שתיים או שלוש משפחות שמעורבות בנושא. מאז שנת 2000 איבדו חייהם יותר מ-1,260 אזרחים ערבים כתוצאה מאירועים של אלימות פנימית. מאז 2000 קיפחו את חייהם יותר מ-1,260 אזרחים ערבים באלימות הפנימית. זהו מחיר

כבד מאוד, ואסור להתייחס לנתונים הללו כאל נתונים גסים. אסור להתייחס לנתונים הללו כאל מציאות נתונה, כי לאחריות על האלימות הפנימית הזו יש כתובת. יש רשויות אכיפת החוק, שהחוק מטיל עליהן את החובה להבטיח את ביטחונם של התושבים ואת ביטחונם של האזרחים. לא יכול להיות שבעיר אום אל-פאחם בימים האחרונים, פשוט המשפחות לא יכולות לישון בלילה, בין אם זה מפחד, בין אם זה מקולות הירי. אין שקט, אין ביטחון, אין תחושה של חיים תקינים. העם דורש, הציבור הערבי דורש ביטחון בתוך היישובים הערביים. (אומר בערבית: ביטחון והגנה. הציבור הערבי דורש ביטחון והגנה בבתים שלו,

ולקטסטרופה הזאת, אני אומר, יש אחראים, והאצבע צריכה להיות בראש ובראשונה מופנית לרשויות אכיפת החוק. למשטרה, לפרקליטות שאינה ממלאת את תפקידה. אני רוצה לתת לכם את הדוגמה של הנתונים שקיבלתי לאחרונה לגבי אכיפת החוק באום אל-פחם. מתוך יותר מ-520 מקרים של ירי שלגביהם נפתחה חקירה במשטרה בעיר אום אל-פחם, מתוך יותר מ-520 תיקי חקירה, בשלוש השנים האחרונות הוגשו רק שישה כתבי אישום, שישה כתבי אישום מתוך 520. זה אומר שרק ב-1% מתיקי החקירה הוגש כתב אישום, 1%. זה אומר,

שאין רשויות אכיפת החוק, שאין חקירה רצינית, אין חקירה משמעותית, כמעט ואין כתבי אישום. אז באותם 99% מהמקרים שלא הוגש בהם כתב אישום מי שביצע את הירי יכול לחגוג. הוא יודע בעצם שאין דין ואין דיין. המציאות הזו היא מציאות שאי-אפשר לקבל. המציאות הזו היא מציאות שאי-אפשר לקבל, ולכן הפנייה שלנו, אל מקבלי ההחלטות, אל הממשלה, אל השר לביטחון פנים, למפכ"ל המשטרה, היא לפעול באופן מיידי, לפני שזה יהיה מאוחר מדי. צריך לאסוף את כל הנשק הבלתי-חוקי בתוך היישובים הערביים,

ואני אומר את זה מעל הדוכן, צריך לאסוף את כל הנשק הבלתי-חוקי היום. היום, ולא מחר. צריך לשים קץ לאירועים הללו. כבוד היושב-ראש, אנחנו יודעים טוב מאוד שאם הנשק הזה ואם האלימות הזו הייתה על רקע לאומני, גם המשטרה וגם הפרקליטות וגם כל מי שאחראי במדינה הזו היה פועל, ותוך שעות, תוך שעות, היו גם מוצאים את הנשק וגם מעמידים את האחראים לדין. הדם של האזרחים הערבים אינו הפקר, הדם של האזרחים הערבים אינו הפקר. זו השעה לפעול, ואני מעביר כאן, מעל דוכן הכנסת, את רגשי הכעס ואת ההתקוממות שמרגישים היום כל האזרחים הערבים כנגד ההפקרות הזו. לא נקבל מדיניות של הפרד ומשול, לא נקבל מדיניות של הפרד ומשול של המשטרה. המשטרה אחראית, המשרד לביטחון הפנים אחראי, ואנחנו נדע איך לבוא איתם חשבון אם הם לא ימלאו את התפקיד שמוטל עליהם לפני החוק, לפני שזה יהיה מאוחר מדי.

תודה לחבר הכנסת יוסף ג'בארין. סיעת מרצ? חברת הכנסת תמר זנדברג תציג הצעת אי-אמון מטעם סיעת מרצ: אובדן הדרך של הממשלה בתחום המדיני, החברתי והכלכלי והאזרחי. בבקשה, גברתי, עד עשר דקות.

אדוני היושב-ראש, אנחנו כמובן חשבנו שנפתח את הכנס הזה באווירה אחרת, אולי היו כאלה שחשבו שזו תהיה אווירה חגיגית. אנחנו חשבנו שזו אווירה חמורה גם כך, אבל כרגע אנחנו כולנו יושבים ועוקבים אחרי הדיווחים והחדשות, וכמובן רובנו לא יודעים הרבה, ומצפים לשני דברים: קודם כול, מצפים לדעת שגורלנו, גורל אזרחיות ואזרחי ישראל, בידיים טובות, בידיים שקולות, בידיים אחראיות, בידיים שפניהן קודם כול לשלום וליציבות ולשמירת הביטחון ולא למלחמה, עד כמה שניתן למנוע אותה. אני רוצה לעדכן ממש מהתרחשות ברגעים האחרונים, מהדקות האחרונות, חברות וחברים. אתה דיווחת בעצמך לכנסת שסיעות יש עתיד והמחנה הציוני, בגלל המצב הביטחוני בחרו למשוך את הצעות האי-אמון, ואני מודה שגם אנחנו בסיעת מרצ רצינו לדעת, חשבנו אם יש כאן מצב לאומי שמצריך משיכת הצעת האי-אמון, בסך הכול יש רגעים שבהם כולנו חרדים לביטחוננו. אני ניגשתי בשם סיעת מרצ לנציג הממשלה, נציג הקואליציה, ואמרתי: זה לא סוד שבהמשך הערב יש הצעות שמבחינתנו, מבחינת כלל האופוזיציה ומבחינת סיעת מרצ, הן הצעות חוק שמשנות כאן סדרי עולם בכנסת, ובראשן חוק הלאום. אני אומרת את זה על חוק הלאום, ובהמשך המושב צפויות לנו עוד הצעות חוק: לשינוי מעמד בית המשפט העליון וכו'. ואני הצעתי שאם אכן המצב הביטחוני הוא כזה, וראש הממשלה עומד לשאת הערב, ממש בדקה האחרונה קיבלנו עדכון שראש הממשלה עומד לשאת נאום ביטחוני בשעה 20:00, אם אכן המצב הוא כזה, אנחנו בסיעת מרצ נמשוך את הצעת האי-אמון אם הקואליציה תסיר מסדר-היום של היום את הצעת חוק הלאום. אם זה לא זמן ביטחוני לדון בהצעת אי-אמון בממשלה, זה גם לא זמן לדון בהצעת חוק הלאום. ואני רוצה לנצל את ההזדמנות, אדוני השר יריב לוין, בשם הממשלה: אני חוזרת על ההצעה. אני יורדת עכשיו מהדוכן ומושכת את הצעת האי-אמון בשם סיעת מרצ אם הצעת חוק הלאום תרד מסדר-היום. לדעתי אם זה מה שמעסיק את הכנסת היום וזה מה שמעסיק את ציבור אזרחי המדינה, אז אנחנו לא נעסוק בשום נושא אחר מלבד הנושא הביטחוני. אדוני השר יריב לוין, האם אפשר למשוך את הצעת האי-אמון מטעם סיעת מרצ, ולדעתי גם מטעם הרשימה המשותפת? הרשימה המשותפת, מי הציג, יוסף ג'בארין? האם אפשר למשוך את שתי הצעות האי-אמון ולא להצביע עליהן אם הצעת חוק הלאום לא תעלה היום? היא תעלה, הינה, יש הצעה כזאת. אני מציעה אותה. סליחה, אדוני השר יריב לוין, קלות הראש שבה אתה מתייחס לדברים, אני מודה, כאזרחית, לא ברורה לי. יש כאן שתי אפשרויות: או שאנחנו במצב ביטחוני חריג ועומדים כאן בפני עדכון מראש הממשלה, סליחה, אתה מקל ראש ברגע שבו אנחנו נמצאים? חוק הלאום, עם כל הכבוד לו, הוא חוק כבד משקל, חוק שיאה לעיתות שגרה ולא לעיתות חירום. האם אנחנו נמצאים כרגע בעת חירום או בעת שגרה? אם בעת שגרה, אפשר לדון בהצעת חוק הלאום,

נתנגד לו, כי זאת הצעה קשה וגרועה, ואפשר לדון בהצעות אי-אמון. עולם כמנהגו נוהג. אם יש מצב חירום, ויכול להיות מצב כזה, שמצריך שינוי סדרי עולם בבית הזה, זה משליך גם על שארית סדר-היום. אדוני היושב-ראש, האם אתה מוכן להיות מתווך בהצעה כזאת בין הקואליציה לאופוזיציה? אני רק רוצה מאוד לדייק. אני ודאי לא מתווך, אבל סיעות המחנה הציוני ויש עתיד הודיעו שהן מושכות את הצעת האי-אמון בגלל שיש ישיבת קבינט מחוץ לירושלים. הן מתחשבות בזה. מכיוון שהכול מאוד רגיש, אני מציע לא לדבר על מצב חירום. אף אחד לא הכריז על מצב חירום, ואף אחד לא דיבר כאן על מצב חירום. הן בחרו למשוך מכיוון שישיבת הקבינט, למיטב ידיעתנו כרגע, היא מחוץ לירושלים. אני לא שמעתי שהכריזו על מצב חירום, חס וחלילה. אני לא אמרתי שהכריזו על מצב חירום.

חס וחלילה, חס וחלילה. אנחנו עוקבים אחרי גיוס הקבינט, אנחנו עוקבים בדריכות,

אבל דווקא משום כך כל מילה חשובה.

דווקא מכיוון שידוע שחוק הלאום זה חוק שחשוב לראש הממשלה וב-20:00 כולנו כאן בכנסת,

נאזין לנאומו של ראש הממשלה, אני באמת חושבת שאין דחיפות בחוק הלאום. זה נמשך איתנו מהכנסת הקודמת. באמת אני אומרת. כולנו יכולים לגלות התחשבות ורגישות. האם אתה מוכן להתגייס למאמץ הזה, בשם האופוזיציה והקואליציה, ונגיע למצב שבו חוק הלאום לא יעלה היום, הצעות האי-אמון לא יעלו היום, ואנחנו כולנו נמשיך לעקוב אחרי המצב הביטחוני והאחר, האם זאת הצעה שאתה מוכן להתגייס לה? שאלת את השר לוין. אני מבין שאין נכונות של השר לוין, בשם הממשלה. הוא השר המקשר. אז אין לי מה להוסיף על זה.

אני מציע שתתמכו בחוק הלאום תתמכו בחוק הלאום.

רגע, חוק הלאום הוא חוק, תראי, תראו, חברות וחברים, ראש הממשלה נותן נאום ב-20:00. גם אנחנו רוצים להקשיב לו. אל תדאג, תקשיב לו. מה אתה, אתה מוטרד? יש דבר כזה, נאום ראש הממשלה. אני פירשתי נכון את הבקשה. זה פותר את כל הבעיה. גם תוכל להקשיב לנאום, גם תוכל, אז מה אתה אומר, אדוני השר? אני יכולה לרדת מהדוכן, למשוך את הצעות האי-אמון ולהוריד את חוק הלאום?

אבל אנחנו נביא את חוק הלאום כפי שתוכנן.

אם כך, אני רוצה לומר את הדבר הבא: לפי מה שאתה מודיע עכשיו כנראה שחוק הלאום יותר חשוב מהרבה דברים אחרים. החוק הזה מצטרף כאן לכמה חוקים שעומדים לעבור פה בהמשך המושב. על הראשון אנחנו, כאמור, נצביע היום, וזה חוק מאוד קשה, שבא לעוות, ולהפחית מהערכים הבסיסיים של דמוקרטיה ושוויון, מהיסודות הבסיסיים של מדינת ישראל. בהמשך המושב צפוי גם החוק שנקרא בטעות, או בשם מכובס, פסקת ההתגברות. זה חוק שאפשר לקרוא לו בשם אחר: החוק להחלשתו, ואולי אפילו לחיסולו, של מעמד בית המשפט העליון כפי שאנחנו מכירים אותו. עוד על הפרק: חוק המשפט העברי, חוקי עמותות, כיד הדמיון הטובה עולים ומוצעים כאן חוקים שאין לקבל אותם, ושהאפקט המצרפי שלהם יחד מביא אותנו לשינוי שובר שוויון ביסודות הדמוקרטיים של מדינת ישראל. כל זה נעשה פה כאשר ראש הממשלה מכהן תחת המלצות משטרה בשוחד וכאשר יש עננה חריפה, סימן שאלה חריף מאוד, על המשך קיומה ותפקודה של הקואליציה הזאת כפי שאנו רואים אותה. אפשר לומר שבשלב הזה אנחנו אפילו כבר לא היינו אמורים להיות כאן, אדוני היושב-ראש. אנחנו היינו אמורים לצאת לבחירות כבר בסוף המושב הקודם, והתכנסנו כאן להמשך מושב כשחוקים רבים עומדים לפתחנו, ויש לקוות מאוד שרובם הגדול לא יראו אור, מכיוון שאם הם יראו אור, יהיה בכך שינוי חוקתי שאפשר כמעט לקרוא לו מהפכה חוקתית שלילית, מהפכה חוקתית שהיא הפוכה מהכיוון שהיינו רוצים לראות את מדינת ישראל צועדת אליו. לכן, אני מציעה,

היום נעקוב גם אחרי המצב הביטחוני ונקווה שהדברים מנוהלים באחריות, תוך שמירה קודם כול על חיי אדם, על ביטחון מדינת ישראל ועל שלוותה ועל שלום האזור לאורך זמן.

אנחנו גם רוצים לדעת שתחת המצב הזה לא נעשים כאן שינויים מרחיקי לכת ביסודות הדמוקרטיה הישראלית, שבאים לעוות את העקרונות הבסיסיים שעליהם המדינה הזאת עומדת, שעליהם היא הוקמה ושעליהם היא מכהנת במשך 70 שנה, על מנת שלא תחת מעטה שכל אזרחי ישראל עסוקים במשהו אחר יתבצעו כאן השינויים האלה ובראשם חוק הלאום שעולה היום,

אדוני השר, לצערי הרב, לא מוכן למשוך בשלב הזה. אני מאוד מקווה שלא נגיע להצבעה הערב, אני מאוד מקווה שלא נגיע להמשך החוקים הבאים שמחכים לנו, לא החוק להחלשת בית המשפט העליון, לא חוק הלאום ולא חוקי העמותות האחרים שאתם מתכננים לנו, ושאנחנו נוכל לצאת ולקבל מנדט מחודש מהציבור להמשך הדברים האלה.

תודה לחברת הכנסת תמר זנדברג. אם כן, אנחנו שמענו הנמקה של שתי הצעות אי-אמון, ואני מתכבד להזמין את השר המקשר בין הממשלה לכנסת, הלוא הוא השר יריב לוין. בבקשה, נא להשיב בשם הממשלה על שתי ההצעות. לאחר מכן יתקיים דיון סיעתי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד השרה, חברות וחברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אני מוכרח לומר לך שאני מודאג. אתה יודע, בכל אופן יצאנו לפגרה, ואתה אומר לעצמך, יש זמן לאנשים קצת לחשוב, קצת להסתכל אחורה על מה שהיה, אולי לראות בצורה יותר מפוכחת את המציאות להמשך. אבל חזרנו וכאילו כלום. אני כבר לא מדבר על התוכן של הדברים, אני מתחיל בנושא כמה פעמים כבר דיברנו כאן שכאשר מגישים מין הצעת אי-אמון כזאת, אובדן הדרך בתחום המדיני,

הכלכלי והאזרחי, לאיזו תשובה מצפים? הרי באמת, כל כך לא רציני. מה אני אמור לעשות? אני אמור עכשיו לתת, אדוני היושב-ראש, כמה אתה מקצה לי, שלוש שעות וחצי לסקור את כל פעילות הממשלה בכל התחומים כולם על כל ההישגים וכל הדברים החשובים שעשינו? אני לא חושב שזה המצב. בוודאי ובוודאי, אדוני היושב-ראש, אני לא מקבל את הניסיון לייצר פה איזו מין אווירת חירום כזאת ואווירה של הפחדה וחשש, הכול כשר על מנת לנסות למנוע את העברתו בקריאה ראשונה של אחד החוקים הכי חשובים שכנסת ישראל נדרשה להם אי פעם, חוק הלאום, החוק שישיב, במידה רבה, את הסדר על כנו, את היותה של מדינת ישראל קודם כול ולפני הכול מדינת הלאום של העם היהודי,

יש שוויון אזרחי אישי מלא לכל אזרחי המדינה,

כמובן, יש משטר דמוקרטי, אבל היא מדינת הלאום של העם היהודי,

והדבר הזה נשחק כמעט עד דק בשורה ארוכה של פסיקות של בית המשפט העליון, עד כדי כך שאת המובן מאליו צריך לומר באופן מפורש בחוק-יסוד. אני מאוד מקווה שהיום נעשה צעד חשוב בדרך לתיקון הנושא הזה, וכך נכון לראות את הדברים. אדוני היושב-ראש, מצד אחד, כפי שאמרתי, אי-אפשר לענות באופן רציני על האמירה הכללית הזו. מצד שני אני גם לא רוצה להיראות כמי שמחפש להתחמק ולא רוצה לתת תשובות. אז אני אבחר אולי באיזושהי דרך ביניים על ידי כך, ולמרות שבדרך כלל אני מדבר בעל פה, אני פשוט הבאתי איתי רשימה חלקית, אבל גם היא כל כך ארוכה שקשה לזכור את כולה בעל פה, של הישגים מאוד מאוד משמעותיים, דרמטיים, של הממשלה, רק בנושא המדיני, רק בעת האחרונה. נתחיל כמובן עם שימור הברית האסטרטגית עם ארצות הברית. רציתי לשמוע איזו אמירה, אדוני היושב-ראש, כי אני מורגל לענות בהצעות אי-אמון לטענות על הקשרים המתרופפים עם ארצות הברית והנזק שנגרם ליחסי ישראל-ארצות הברית והבדידות של המדינה, ופתאום השיח הזה נעלם. אין אחד שקם ועלה לבמה ואמר: טעינו, צדק ראש הממשלה, הדרך העקבית שהלך בה נותנת את פירותיה. אז אנחנו בכל זאת נאמר אולי שוב את המובן מאליו. השגרירות האמריקנית עוברת לירושלים, אחריה תעבור גם השגרירות של גואטמלה, ואחריהן בוודאי תגענה עוד מדינות נוספות. היחסים עם ארצות הברית חזקים והדוקים מאי פעם, יש שיתוף פעולה בכל התחומים, ביקור יוצא מן הכלל קיים כאן סגן נשיא ארצות הברית מייק פנס, כמובן פגישה של ראש הממשלה עם הנשיא טראמפ בדבוס, קשר קבוע בכל הרמות. אני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם. גם יחסי ישראל-רוסיה, עם כל המורכבות, אני חושב שאזרחי ישראל יודעים היטב שאף אחד מהיושבים בבית הזה לא היה מסוגל לנווט את המערכת בשעות כל כך מורכבות כפי שעושה ראש הממשלה, עם קשר אישי עם נשיא רוסיה, עם יכולת להידבר איתו באופן בלתי אמצעי, לעיתים קרובות. והדבר הזה כמובן הוא בעל חשיבות אסטרטגית עצומה. ביקור ראש הממשלה בהודו, ביקור מאוד מאוד חשוב, מציין 25 שנה לכינון היחסים בין המדינות. גם שם ראש הממשלה מתקבל כמנהיגה של מדינת ישראל באופן החם ביותר שאפשר להעלות על הדעת, עם הרבה מאוד הסכמים שנחתמים ושיתופי פעולה הדוקים. גם מול מדינות אירופה, שיש לנו מולן מחלוקות לא מעטות, עדיין, בהחלט יש חיזוק של המגעים, חיזוק של התיאום, שורה ארוכה של פגישות ושיחות שראש הממשלה מקיים באופן סדיר עם המנהיגים המובילים באירופה. ובוודאי, בוודאי אנחנו רואים גם הידוק מאוד מאוד משמעותי של היחסים עם שורה של מדינות, החל מצ'כיה ורומניה, שבימים אלה שוקלות, נשמעים משם קולות מאוד מאוד ברורים באשר למעמדה של ירושלים כבירת ישראל דרך מפגש נוסף, מפגש טרילטרלי רביעי, שעתיד להתקיים בימים הקרובים עם קפריסין ועם יוון, כחלק מהברית יוצאת הדופן שנרקמה עם שתי המדינות האלה. כאשר ראש הממשלה מגיע לפורומים הכלכליים או לכל פורום בין-לאומי אחר, רשימה ארוכה מאוד של פגישות. אני אתן רק דוגמה את הפורום הכלכלי בדבוס, בסך הכול יומיים: פגישות עם נשיא ארצות הברית, ראש ממשלת קנדה, ראש ממשלת בלגיה, נשיא שווייץ, נשיא אזרבייג'ן, נשיא אוקראינה, שר האוצר של גואטמלה, נשיא רואנדה, קנצלרית גרמניה, נשיא צרפת, ראש ממשלת קרואטיה, ראש ממשלת צ'כיה,

לצד פגישות עם ראשי תאגידים מובילים בעולם. אני רוצה להזכיר לכם את נבואות הזעם על בידודה של מדינת ישראל. המשוואה היא בדיוק הפוכה: כשאנחנו נחושים, כשאנחנו אומרים דברים ברורים, כשאנחנו עומדים על הדרך שלנו ועל המדיניות שלנו, בסופו של דבר מכבדים אותנו, בסופו של דבר מסכימים איתנו, בסופו של דבר מעריכים אותנו, ומעמדנו רק מתחזק. צריך גם להזכיר: מסע ראשון של ראש הממשלה למדינות אמריקה הלטינית, עוד ביקור חשוב באפריקה, פגישה פומבית ראשונה עם שר החוץ המצרי, והרשימה היא כמובן ארוכה, ארוכה מאוד. זה רק בתחום המדיני, ובהחלט אפשר לומר שמעמדה המדיני של ישראל היום הוא הטוב ביותר שהיה לה מעולם. אני הייתי מציע, גם לכם מהאופוזיציה, להיות כפי שמתחייב מנציגי ציבור, ישרים ואמיתיים וכנים, קודם כול עם הציבור שבחר בכם. תישירו מבט,

את האמת: אתם טעיתם, המדיניות של הממשלה מוכיחה את עצמה, ההישגים הם הישגים מוכחים,

אדוני היושב-ראש, הכנסת, ובצדק, תביע אמון בממשלה, שנכנסת בשעה טובה, או-טו-טו, לשנתה השלישית.

לשנתה הרביעית אני חושב, אדוני, לא? הרביעית, הרביעית. מסיימת. מסיימת את השנה השלישית, נכון. תודה לשר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין על תשובתו. אנחנו עוברים כאמור לדיון סיעתי. מטעם המחנה הציוני, חבר הכנסת איתן ברושי. אנחנו דוחים. מוותר. חבר הכנסת מסעוד גנאים מטעם הרשימה המשותפת. בבקשה, אדוני.

הפעם הוא הזדרז ונחפז להסית נגד אוהדי איחוד בני סח'נין כאשר טען בפוסט שקרי שהקהל באצטדיון דוחא בסח'נין שרק בוז ולא עמד במהלך דקת הדומייה לקורבנות השיטפון. נתניהו הסתמך על דיווח שקרי של ערוץ 7, ולא טרח לבדוק ולא לברר את האמת. שקרים ופייק ניוז והסתה נגד ערבים זה לא עניין חד-פעמי אצל ראש הממשלה נתניהו,

אומנות ושיטה, שהתחילה מהערבים הנוהרים ונמשכה בנאום דיזנגוף על המובלעות שבהן אנרכיה ותוהו ובוהו. עכשיו התברר מכל הצדדים, בכל הסרטונים, בכל התמונות ומכל העדויות, של ערבים ושל יהודים, שהכול שקר, ואוהדי איחוד בני סח'נין לא שרקו בוז, וכיבדו את המעמד. לראש הממשלה אני אומר, יש פתגם ערבי שאומר: (אומר דברים בערבית ומתרגמם:) החבל של השקר הוא קצר. ואני אומר לו, ההתנהגות של האוהדים והקבוצה ראויה לכל הערכה וכבוד, וההתנהגות שלך, והחיפזון להפיץ שקרים והסתה, זו הבושה וזו החרפה. לכן אתה צריך להתנצל, לפני הקבוצה, האוהדים, העיר סח'נין. תהיה אמיץ ואל תברח מאחריות. תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. חיים ילין בוודאי מוותר גם הוא. יפעת שאשא ביטון, בבקשה, גברתי. עד שלוש דקות

תודה רבה, כבוד היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת,

ראשית, רוצה לפתוח בתנחומים למשפחות של הנערות והנער שנספו באסון הבאמת-נורא בערבה, ואני באמת מקווה, פתחתי היום את הדיונים בוועדה לזכויות הילד בנושא של בטיחות ילדים. עסקנו גם בסוגיה של או-טו-טו קיץ,

אני רוצה להאמין שאנחנו, במאמץ משותף, נצליח לעבור את הקיץ הזה בשלום ובאמת למנוע אסונות נוספים. במעבר מאוד חד להצעות האי-אמון שהציגו כאן חברי הרשימה המשותפת ומרצ, אני קוראת את הדברים פעם ועוד פעם ואני מנסה לתהות אם אנחנו נמצאים באותו בית וחיים באותה מדינה. אתם מדברים על אובדן הדרך של הממשלה, בין היתר בהיבט החברתי, הכלכלי והאזרחי, ואני תוהה לאן נעלמו מעיניכם כל ההישגים והתמורות, בעיקר החברתיות והכלכליות, שהוביל שר האוצר יחד עם מפלגת כולנו ויחד עם כל הממשלה. רק בימים האחרונים התחלנו לשמוע על ירידת מחירי המזון. דיברנו כל הזמן על יוקר המחיה. עד לפני שלוש שנים אפשר היה לדבר על זה כאיזשהו חזון, לפני שנתיים היה אפשר להתווכח עם זה, היום כבר אי-אפשר, זו עובדה. אנחנו רואים שביחס לשנת 2015 וביחס לשנת 2013 מחירי המזון במדינת ישראל ירדו ב-5.5%. גם אז היה שר אוצר במדינת ישראל, וגם לפני כן היה שר אוצר במדינת ישראל, אבל מה לעשות שהדברים קורים היום כשיש שר אוצר שמאוד מכוון מטרה. מחירי הדיור כבר החודש החמישי במגמת ירידה. אנחנו כבר לא מדברים על משהו שהוא אולי חד-פעמי ואחר כך משהו שהוא מקרי, אלא אנחנו רואים פה שיטתיות. אנחנו רואים פה מגמה של תהליך עבודה מאוד מאוד אינטנסיבי בשלוש השנים האחרונות, והינה אנחנו מתחילים לצעוד לעבר היעד. גם בנושא של הפארמה, אנחנו רואים ירידה של 8%. גם זה, אם אנחנו נשווה לשנים קודמות, גם אז הייתה כנסת וגם אז היה שר אוצר, ובכל זאת הדברים קורים היום. הנכים קיבלו תוספת של 4 מיליארד שקלים. אז נכון, אנחנו יכולים תמיד לומר שזה לא מספיק, ואני יודעת שכל אחד בבית הזה היה רוצה עוד. אבל תגידו לי אתם: איזה סכום קיבלו הנכים בשנת 2015, כמה הם קיבלו בשנת 2010 וכמה הם קיבלו לפני כן, היה מי שהוסיף 5 מיליון, הוריד 5 מיליון, הדברים נעשו בצורה מאוד מאוד מינורית. בא שר אוצר ונתן 4.2 מיליארד. זאת אומרת שדברים קורים במדינת ישראל, בהיבטים החברתיים והכלכליים במיוחד, כפי שאנחנו התחייבנו, כמפלגת כולנו, כשאנחנו צעדנו לעבר הבית הזה. ואני יכולה להסתכל לכם בעיניים, עם העובדות אי-אפשר להתווכח. אנחנו יכולים להתווכח פילוסופית על פסקת ההתגברות, ואנחנו יכולים להתווכח על חוקים נוספים, כשגם כאן חשוב לומר שאנחנו תמיד היינו הגורם המאזן בתוך כל התהליכים החוקתיים שהתרחשו בבית הזה והגנו על בית המשפט העליון והגנו על מוסד מבקר המדינה ועל היועץ המשפטי לממשלה, וגם בפסקת ההתגברות אנחנו נהיה הגורם המאזן. אז אני יכולה להסתכל לכם בביטחון בעיניים ולומר לכם: חברים, אין שום בסיס מוצק להצעת האי-אמון שמונחת כאן. יש שר אוצר בירושלים, והוא גם יודע להביא את הבשורה. אנחנו כולנו רואים את העובדות.

תודה לחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. הבית היהודי, לא, מטעם סיעת ש"ס, יואב בן צור,

עודד פורר, בבקשה, אדוני, מטעם ישראל ביתנו. עד שלוש דקות לרשותך.

היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, שוב נתכנסנו כאן, ראשית, ברכות כמובן על כינוס המושב מחדש,

במין איזשהו ריטואל קבוע של יום שני עם הצעות האי-אמון, שחלקן לא כל כך מתחברות עם המציאות, בעיקר כשאנחנו נמצאים בתקופה באמת לא שגרתית, כך הייתי אומר. אני חושב שאנחנו נמצאים היום בימים שבהם ברור לכולם שמדינת ישראל נמצאת במתיחות גם בגזרה הדרומית שלה,

כל מקום מסיבותיו הוא וכל מקום עם עניינו. אבל דווקא בתקופה הזו, אדוני, אני חושב שחובה על חברי הכנסת לנהוג באחריות מסוימת, גם באחריות מסוימת כלפי החיילים שנמצאים בגבולות ושומרים על הגבולות. לצערי, דווקא בחודש האחרון או בחודשים האחרונים אנחנו נוכחנו לדעת שישנם חברי כנסת שהעובדה שחיילי צה"ל שומרים על גבולה של מדינת ישראל היא לצנינים בעיניהם. הם לא כל כך אוהבים את הרעיון הזה שמדינת ישראל מתקיימת וגם שומרת על עצמה מפני כל מיני מפגעים כאלה ואחרים שרוצים לפגוע בה. אבל חמור מכך,

כשחברי כנסת מתוך הכנסת,

מתבטאים וקוראים לתמיכה במאבק המזוין כנגד מדינת ישראל, וכשהדברים האלה קורים,

בניגוד לחוק באופן ברור, בניגוד לפסקת 7א בחוק-יסוד: הכנסת, אני חושב שהכנסת חייבת להגיד את דברה ולעצור את התהליך הזה, התהליך הזה שבו בהתחלה מאפשרים לחברי כנסת לעמוד דקה דומייה לזכר מחבלים ועוברים על זה בשקט, ואחר כך ממשיכים, כשביום העצמאות הם מניחים זר על קברו של עז א-דין אל-קסאם, שהוא כמובן אבי תנועת ההתנגדות האלימה בארץ ישראל, וזה המסר שהם משדרים לציבור הישראלי, וממשיכים, כמובן, ולא מוכנים, מגנים,

את ארצות הברית על התקיפות שלה בסוריה ומהצד השני מסרבים לגנות את אסד על התקיפה שהוא תוקף את האזרחים שלו בנשק כימי, וכמובן מגנים גם את סעודיה כשהיא מכריזה על החיזבאללה כארגון טרור. אבל מגדיל לעשות, דווקא אותה חברת כנסת שמצד אחד מרשה לעצמה לעלות על משט טרור ובכל הזדמנות לקרוא לחיילי צה"ל רוצחים, מחליטה גם לקרוא, דווקא בתקופה שאנחנו נמצאים באיזושהי מתיחות בגבול הדרומי, כשחיילי צה"ל עומדים על המשמר בפני הנחה של מטענים ופיגועים שאנחנו רואים אותם קורים יום-יום ובוודאי מדי סוף שבוע בתהלוכות, היא מחליטה לקרוא, בחוץ-לארץ כמובן, למיליוני פלסטינים לעלות אל ירושלים, ומנסה ללבות את האש, אם זה ביהודה ושומרון ואם זה ברצועת עזה.

בשביל זה חוקקה הכנסת הזו את חוק ההדחה, אותו חוק שמאפשר לכנסת להוציא מתוכה חברי כנסת שפועלים בניגוד לאותה פסקת 7א כשהם תומכים באופן מפורש במאבק המזוין כנגד מדינת ישראל. לצערי, אותה חברת כנסת עשתה את זה. אני התחלתי בתהליך של החתמה, כדי לקיים דיון בוועדת הכנסת, שבשאיפה יסתיים בהדחתה של חברת הכנסת חנין זועבי מהכנסת, ואני מצפה, בוודאי מחבריי בקואליציה, אבל גם מחבריי באופוזיציה שטובת המדינה לנגד עיניהם, והם מבינים שאנחנו צריכים לנהל כאן מאבק וויכוח פוליטי מבלי שאנחנו שוברים את הכלים, כשברור לכולנו שמדינת ישראל צריכה להתקיים כמדינה יהודית ודמוקרטית, ומי שלא מבין את זה צריך לפעול את הפעילות שלו מבחוץ. תודה, אדוני. תודה, חבר הכנסת פורר. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת יואב בן צור. עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה גם על לפנים משורת הדין. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת,

נברך את כולנו בברכת קיץ טוב ובריא ומועיל, וללא כל ספק הכנס הזה, כנס הקיץ של הכנסת, יעסוק הרבה מאוד, אולי אפילו יהיה בסימן פסקת ההתגברות והחזרת האיזון הנכון והבריא בין שלוש רשויות השלטון במדינת ישראל: הכנסת, הממשלה ובית המשפט העליון. אני חושב שאין מתאים יותר מלפתוח בזה שהיום, היום שבו אנחנו בכנסת פותחים את מושב הקיץ, בית המשפט העליון דן באריכות ובכובד ראש בעתירה שראוי היה לה שתיבעט, במחילה על הביטוי כאן מעל הדוכן, מכל המדרגות, שמביא אלוף,

ראש אמ"ן בצה"ל ומפקדים אחרים, שבמקום להיות עסוקים, וכולנו יודעים שהם כנראה עסוקים היום בדברים אחרים, לבזבז הרבה מאוד זמן באולם הדיונים ולרדת לרזולוציות של הוראות הפתיחה באש והתפקוד המבצעי של צה"ל על הגדר ברצועת הביטחון. אני חושב שלא צריך לומר כאן, בבית הזה, נדמה לי שהרוב המוחלט של הבית הזה, 99% מחבריו, 95% מחבריו, ימין, שמאל, נותנים אמון מלא בצה"ל, במפקדיו, בלוחמיו. אין צבא מוסרי יותר, אין צבא צודק יותר מצה"ל. והעובדה שבית המשפט, תוך כדי לחימה, נכנס לרזולוציות כאלה מלמדת על אובדן דרך,

ועל אובדן ההבנה הבסיסית של בית המשפט את תפקידו במדינת ישראל ובחברה דמוקרטית. אני שומע את זעקות השבר הגדולות של חלק מן החברים כאן.

הדמוקרטיה הישראלית, אדוני היושב-ראש, כבר מתה איזה 20 פעם בשנים האחרונות. כל פעם זה מייד קץ הדמוקרטיה. פסקת ההתגברות תחזק את הדמוקרטיה הישראלית. היא תחזק את האמון של הציבור, גם בכנסת, גם בממשלה. אני אומר בסוגריים: אין ספק שלהכניס אל המסגרת בצורה נכונה יותר את מערכת היחסים גם יחייב אותנו,

את הממשלה. אי-אפשר יהיה לזרוק, לפעמים נוח גם לנו לא לקבל החלטות ולזרוק את זה על בג"ץ או לזרוק את זה על היועצים המשפטיים. זה יחייב גם אותנו לקבל החלטות ולנהל את ענייני המדינה כפי שנבחרנו וקיבלנו מנדט וזה יחזק את האמון בנו. זה יחזק את האמון בבית המשפט, שיחזור לתפקידו כמי שמפתח משפט, כמי שמכריע בסכסוכים, ולא כמי שנטל לעצמו את הסמכות, שמעולם לא הוענקה לו בשום חוק, להכריע בשאלות ערכיות, אידיאולוגיות, שאגב מצויות באופן טבעי בלב הוויכוח הדמוקרטי, ויכוח שהוא טוב, נכון ובריא, אבל הוא צריך להתנהל במרחב הזה, לא במרחב שבו מנסים לחתוך אותו בסכין: חוקי לא חוקי, טוב רע, שחור לבן, בידי גורמים שמעולם לא נבחרו ולא קיבלו את הסמכות להכריע בשאלות האלה. הוא יחזק את האמון. אני רוצה להגיד דבר אחרון, כל דבר שיהיה בו מעל 61 חברי כנסת זו לא פסקת התגברות. אני מציע לכולנו לא למרוח ולא לזלזל באינטליגנציה, לא של עצמנו ולא של הציבור. הצעת החוק שלי, שתעלה בעזרת השם לדיון בוועדת שרים בשבוע הבא, מדברת על רוב רגיל.

חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו חוקק ברוב רגיל, ואפשר לשנות ואפילו לבטל אותו ברוב רגיל. ודאי שאין היגיון לדרוש רוב מיוחד כדי להתגבר עליו באופן ספציפי. בית המשפט לא נדרש לרוב מיוחד היום כדי לפסול חוקים של הכנסת. 61 זה קו אדום. כל מי שחושב שהוא יביא דרישה אפילו לרוב של חבר כנסת אחד יותר, רק יזיק. הוא יחזק את המצב הקיים: בית המשפט ירגיש יותר חופשי להשתולל ולהתערב בחקיקה של הכנסת, כי כביכול הכנסת יכולה להתגבר והמילה האחרונה שמורה לה.

למי שעוקב אחרי ההרכבים הפוליטיים והקואליציוניים של השנים האחרונות, זה מציב רף כמעט בלתי אפשרי למעבר. לכן זה רק יחזק את כוחו של בית המשפט. אנחנו עומדים על כך שתעבור פסקת התגברות. זה המהלך החשוב ביותר,

ב-20 25 השנה האחרונות, שהכנסת והקואליציה הימנית יכולות לעשות כדי להחזיר את המשילות אל העם. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ. חבר הכנסת יואב בן צור,

אחריו, חבר הכנסת יעקב אשר. בבקשה, שלוש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ראשית אני רוצה לפתוח את דבריי בהבעת תנחומים למשפחות נערי מכינת בני ציון שנספו באסון השיטפון הנורא שפקד אותנו בשבוע שעבר. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד. במעבר לאי-אמון, מעת לעת אני שואל את עצמי מה באמת יכול להעיר את חברינו לאופוזיציה ולגבש אותם אם לא ההזדמנות להגיש יחד אי-אמון בממשלה בפתיחת המושב? אם לא הניסיון השחוק לשדר לציבור שיש אופוזיציה לוחמת? אך יותר מכול אני תוהה לעצמי, ידידיי, במה בדיוק אתם לא מאמינים? בהגדלת שכר המינימום ל-5,300 ש"ח? בחיזוק רשויות מקומיות חלשות? בהוזלת התחבורה הציבורית, המים והחשמל? או אולי בסבסוד הקייטנות בפריפריות? בהארכת קצבאות לילדים סוכרתיים? בחיזוק הביטחון בהר הזיתים? ואלו רק חלק מההישגים החברתיים שקידמה והובילה סיעת ש"ס, בהנהגת שר הפנים הרב אריה דרעי, בקואליציה שאתם כל כך מלינים עליה.

מפריע לכם שלמרות הניסיונות החוזרים בחסות הפלורליזם של השמאל להפוך את ישראל למדינת כלל אזרחיה, אנחנו מצליחים לשמור עליה יהודית, ערכית ודמוקרטית, או אולי כואב לידידיי באופוזיציה שראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו מצליח לחזק את יחסי החוץ שלנו עם ארצות הברית ועם מדינות העולם הנאורות למרות האתגרים הביטחוניים? חבריי לאופוזיציה, אני מסכים איתכם, ליבי יוצא אליכם. קשה מאוד להביט בממשלה שלנו מהצד ולהישאר אדישים כלפי ההישגים הברוכים שהצלחנו להוביל כמעט בכל תחום, למרות חילוקי הדעות ובזכות האחריות הרבה שלנו כלפי עם ישראל. אך, חבריי מספסלי האופוזיציה, זו לא סיבה להתלונן. אתם יכולים פשוט לתמוך בעשייה הברוכה, לספוג מערכיה של תורת ישראל את ראיית הטוב, כי בממשלה הזאת יש הרבה מאוד טוב. לקראת סיום דבריי אני רוצה להודות לכם על האי-אמון שהגשתם. בזכותכם הקדשתי זמן כדי למנות את ההישגים החברתיים הרבים שהובלנו למען הציבור הישראלי כולו. בזכותכם נזכרתי מחדש בתיקוני העוולות שהובלנו למען השכבות החלשות. אך לא די בכך. במושב הזה נמשיך במלוא התנופה והנחישות להוביל הישגים נוספים. נסדיר בעזרת השם את מעמדם של הפועלים בשליחות קודש: לומדי התורה בארץ ישראל, נוביל את סוגיית המסתננים לפתרון ונמשיך להצדיק כל יום מחדש את מקומנו ושליחותנו הציבורית.

תודה לחבר הכנסת יואב בן צור. חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

ולאחל איחולי החלמה לפצועים, וגם איחולי החלמה לשאר תלמידי המכינה אשר עברו טראומה חסרת תקדים בתוך האסון הנורא הזה, בתוך השטף הנורא, כשראו את חבריהם נסחפים והם לא יכלו להושיע. אני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש: אנחנו צריכים להיות תכליתיים. משרד החינוך הקים בשנים האחרונות מרכז למידע ולאישור טיולים. המרכז הזה עובד באופן פנטסטי,

נגיש, מוציא את האישורים בזמן, בלי סחבת, נותן מידע אמיתי. אך דא עקא, הוא מטפל רק בקבוצות או בארגונים שיש להם סמל מוסד של משרד החינוך, דהיינו בתי ספר, ואז ממילא נופלות קבוצות כאלה ואחרות, גם אם יש קייטנות של ארגונים של רווחה, גם אם יש מכינות שמעמדן לא ברור, אם זה משרד החינוך או משרד הביטחון. לדעתי חייבים לעשות מרכז כזה על הפלטפורמה של משרד החינוך, לא להגביל את זה בסמל מוסד ואז נוכל לחסוך אסונות בסדר גודל כזה, שקשים לכולנו. אדוני היושב-ראש, יש ממשלה טובה לעם ישראל. אין בזה ספק, אנחנו רואים את זה גם בביטחון, גם בחוץ, גם בכלכלה, ברפורמות לטובת כלל האזרחים, בלי להפלות בהטבות אזרחים מסוגים שונים. אין גזרות. זה התקציב השלישי שהובא בשלהי המושב הקודם, שהוא תקציב עם חמלה, ללא גזירות וללא דברים שהציבור אינו יכול לעמוד בהם. יש קואליציה שמביאה לידי ביטוי אוכלוסיות שונות במדינה. הממשלה הזאת חייבת להמשיך, במיוחד בימים של מתיחות ביטחונית ושינויים אזוריים במפת האויבים של עם ישראל הממשלה צריכה למשול והכנסת צריכה לחוקק. כאן בבית הזה ובקואליציה הזאת נמצאים האיזונים המתאימים. הניסיון של מערכת המשפט, שהיא בוודאי חשובה בכל משטר, אך כשהיא מתחילה להכתיב אג'נדות והשקפות עולם אישיות של שופטיה, שלא נבחרו בגלל השקפת עולמם על ידי הציבור, אולי הם נבחרו בגלל השקפת עולמם, אבל לא על ידי הציבור, וזאת בהתבסס על חצאי מילים של חוקי-יסוד שכוונתם הייתה אחרת לגמרי. דווקא בית המשפט, שצריך להיות זה ששומר על אחדות העם, גורם פעם אחר פעם לפילוג ולשסע ומגלגל את נבחרי העם, המייצגים את רוב העם, להתגושש שוב ושוב על חוקים שכבר עברו שלוש קריאות כדת וכדין. ואז באים הפוליטיקאים שהכדור הגיע אליהם, ומתחילים להילחם זה בזה, והמטרה היא איסוף של קולות למפלגות השונות.

אתה מפריע לדובר. אופיר,

השר אקוניס, אתה מפריע לדובר.

שיבחתי אותך על הנאום שלך לפני שבוע בכנס לביטוח. לפחות אל תסתיר. ואז באים הפוליטיקאים שקיבלו את הכדור מבית המשפט ומתחילים להילחם זה בזה, והמטרה היא הקצנה ואיסוף נואש של קולות למפלגתם. הם מקצינים את עמדתם על פי הסקרים. בשל כך, למשל, הופכים ציבור שלם של בחורי ישיבות ולומדי תורה לפרזיטים וגנבים כביכול. עד כדי כך, אדוני היושב-ראש, שלאחרונה התפרסם שיש משרד ממשלתי שמתכוון להפעיל חוקרים פרטיים במעקב אחרי תלמידים. איפה נשמע כדבר הזה? גם ציבור ענק שגר בדרום תל אביב וחייו הפכו לגיהינום, מאשימים אותו בגזענות ובפשע כנגד פליטים חסרי פשע כביכול. ככה לא בונים אחדות, כך לא בונים לכידות. תסתכלו לצפון ולדרום, שם נמצאים אויבינו האמיתיים.

חורשי מזימות, מתחמשים בכלי נשק משוכללים ומתיישבים סמוך לגדרות של יישובי הצפון והדרום.

ובמה אנו עוסקים? דווקא בלנסות לפעור תהום בין קבוצות אוכלוסייה. אנחנו יודעים מה סוד ההישרדות של העם הזה, אדוני היושב-ראש, אני מסיים, אלפי שנים אנחנו יודעים את הסוד. תורתו, מסורתו, מצוותיו, לכידותו, אלה הופכים אותנו לעם סגולה. בואו נשמור על זה, אדוני היושב-ראש. בואו נעצים את זה ואז תהיה רלוונטית מתמיד התפילה שאנחנו אומרים בתהילים: "שיר המעלות לשלמה, אם ה' לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו. אם ה' לא ישמֹר עיר, שוא שקד שומר". תודה לחבר הכנסת יעקב אשר. חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה, אדוני. אתה תהיה אחרון הדוברים בדיון הסיעתי, ולאחר מכן השר אופיר אקוניס יסיים.

אדוני היושב-ראש, רציתי לאחל ברכות לכולנו, שאנחנו חוזרים לעשייה פרלמנטרית,

אחרי פגרה. בתוך הפגרה, חברים, אמרנו שאנחנו מתדלקים מחדש, לומדים את הנושאים ובאים כאופוזיציה, איך מחליפים את השלטון ומכינים את עצמנו לעתיד לבוא,

ביום הראשון, מה קורה? ביום הראשון מקבלים שיעור ראשון במיטבו, איך האופוזיציה, שאמורה להחליף שלטון, צריכה לתפקד. ביום הראשון, המחנה הציוני ויש עתיד, במחשכים, כמו גנבים, בלי להודיע לאף אחד, הם מושכים את הצעות האי-אמון. הם רצים כמו במרוץ: מי מושך את ההצעה קודם בלי לעדכן אחד את השני. ואנחנו במרצ לא יודעים כלום. אתם לא צריכים לדעת, אנחנו רצים בינינו מי מושך יותר את האי-אמון. למה? צריך לוותר. למה? לגלות אחריות לאומית. למה? ראש הממשלה אמור לנאום ב-20:00. למה? אולי הוא קרא לך, גבאי או ליאיר לפיד ראש הממשלה קרא להתייעצות בלי שנדע? אולי הוא קרא להם להתייעצות בלי שנדע? משכו. אפילו בנימוק הסיעתי לא קיבלו רשות דיבור. שתקו, יפים, ילדים טובים. החברים בקואליציה מכל המפלגות עלו ודיברו, אמרו את דעתם. אבל אתם, חבורת תבוסתנים, ותרנים. למה לא? אתם אמורים להחליף שלטון בהתנהלות כזו? אתם אמורים להיות אופציה בהתנהלות כזו? אני לא מבין מה קורה פה, לא מבין. עלתה יושבת-ראש מרצ לכאן. גם אנחנו חלק ורוצים ביטחון וחשוב לנו הביטחון ויש לנו אחריות לאומית. אמרה: חברים, אם המצב כל כך חמור וראש הממשלה אמור לתת נאום ב-20:00 ואתם משכתם את האי-אמון, אז בואו נעשה, אנחנו גם נמשוך את האי-אמון בתמורה לכך שתדחו את הצגת חוק הלאום. השר יריב לוין חייך ולא רצה, כי הקואליציה, עם מלחמה בסוריה, עם תקיפה בסוריה, גם חוק הלאום ימשיך להיות.

עכשיו תארו לעצמכם מצב שאנחנו, כל סיעות האופוזיציה, שכולנו, כמעט כולנו מתנגדים, אני מסיים,

לחוק הלאום, היינו, לפני שמושכים את האי-אמון, באים לקואליציה בדרישה כזאת: חוק הלאום לא היה עולה היום. אבל כשאתם, אין לכם מה להגיד, ואתם טובים בדיבורים ופחות במעשים, זאת התוצאה. אבכי, אבכי עלייכ, אופוזיציה. אבכי עליכום. תודה. תודה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. יעלה השר אופיר אקוניס. עכשיו? אתה עכשיו משיב. עיסאווי,

לא יודע מה יש לו.

אופיר, אתה רוצה שאני, במקומך? לא, לא, לא. מה יש לך להגיד? הרבה דברים. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, אני חושב שאי-אפשר, אדוני היושב-ראש, לפתוח את הדברים בלי להשתתף בצערן של המשפחות היפות, הנבונות, הטובות, ששכלו את מיטב הבנות והבן באסון השיטפון לפני ארבעה ימים. אחד מהאסונות הגדולים בשנים האחרונות. המדינה, אדוני היושב-ראש, לא הכריזה על אבל לאומי אבל התחושה הייתה של אבל לאומי. כולם הרגישו זאת ברחובות הערים ובחוצות היישובים. באווירה שבה הייתה מדינתנו, ששרתה במדינתנו ביום הלוויות הרבות, ואפילו עד אתמול אחר הצוהריים, כאשר נקברו שלוש הבנות האחרונות. אדוני היושב-ראש, בכל הכבוד לפתיחת הכנס הזה, ובוודאי יש כבוד גדול לפתיחת כנס הקיץ, הוא בוודאי, חבר הכנסת ילין, לא אחד מהאירועים החשובים שצפויים לנו בחודש מאי, בכל הכבוד לנו, לכנסת, ויש כבוד.

הוא לא אחד האירועים החשובים הצפויים לנו בחודש מאי. אבל מאי מתחיל מחר. יפה, אבל אנחנו באפריל, לא במאי. על פי היהדות בתאריך העברי בשעות האלה אנחנו כמעט עוברים לתאריך של היום הבא. ובכן אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, בעוד פחות משבועיים יתקיים בעיר הזאת, במרחק לא רב מכאן, אירוע בעל חשיבות היסטורית ברמה הלאומית, והייתי אומר גם ברמה הבין-לאומית: העברת שגרירות ארצות הברית לירושלים. חבר הכנסת ג'בארין, על ציר הזמן, שמעתי שנימקת את הצעות האי-אמון של הסיעה המשותפת ואני בהחלט מתכוון להשיב לך. על ציר הזמן, האירוע שיתקיים בעוד עשרה ימים בירושלים הוא אירוע אדיר בכל קנה מידה. הוא משמח, הוא חשוב ביותר מהבחינה הלאומית הישראלית וגם מהבחינה הבין-לאומית, משום שאחרי ארצות הברית תבואנה מדינות נוספות, אדוני היושב-ראש, שכבר הודיעו שתעברנה את השגרירויות שלהן, את שגרירויותיהן, לירושלים, למקום שבו היו צריכות להיות, חבר הכנסת אלאלוף, מלכתחילה ב-1948, כאשר דוד בן-גוריון קבע את ירושלים בירת ישראל, ובהן רומניה, צ'כיה, גואטמלה ועוד רבות שתבואנה אחריהן. אדוני היושב-ראש, שמעתי את נאומו של חבר הכנסת ג'בארין. חבר הכנסת ג'בארין, האירוע הזה, על ציר הזמן, הוא הוכחה נוספת לשגיאות ולהפסדים של הפלסטינים ב-100 השנים האחרונות. והינה גם הטעות הבאה, בראש ובראשונה, חבר הכנסת ג'בארין, היחס המחפיר של הפלסטינים לממשלת ארצות הברית ולהחלטותיה.

נדמה לי שהם היו, אדוני היושב-ראש, בזמן שהיינו בפגרה, בפגרת האביב. שמענו את יושב-ראש הרשות הפלסטינית מקלל,

את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אלה דברים שבכלל לא מקובלים בשיח הבין-לאומי, חבר הכנסת ג'בארין. גם כאשר ישנם חילוקי דעות, וביני לבינך יש חילוקי דעות אדירים, עם כל הסיעה הערבית המשותפת, ועוד עם סיעות רבות, זוהי לא דרך להתבטא. זהו לא סגנון בשיח הבין-לאומי. ומעניין מאוד, חבר הכנסת בהלול, כשאובמה היה נשיא ארצות הברית, הפלסטינים ראו בארצות הברית מתווך הוגן, והייתי אומר, השתוקקו וראו בהנאה גדולה, אדוני היושב-ראש, את הפעלת הלחץ האדיר שהפעילו הנשיא אובמה ושר החוץ שלו ג'ון קרי על ממשלת ישראל. אז כאשר ישראל הייתה תחת מכבש הלחצים של נשיא ארצות הברית, זה היה בסדר, ארצות הברית הייתה מתווך הוגן, ואילו כשאין עוד אובמה, אז ארצות הברית איננה יותר מתווך הוגן. זה כמובן רצף, או אחת מרצף השגיאות של הפלסטינים ב-100 השנים האחרונות, ואני לא מדבר כבר על 70 השנים האחרונות, כפי שאמר שר החוץ מטעמכם, חבר הכנסת זוהיר בהלול: אחד משרי החוץ הטובים שידעה ישראל הוא השר אבא אבן. הוא אמר את זה באנגלית: They never missed opportunity to miss opportunity, הפלסטינים מעולם לא החמיצו הזדמנות להחמיץ הזדמנות. וכאן אני שומע, חבר הכנסת ג'בארין, את דבריך. ישראל נסוגה, ואתה יודע את זה, ואני יודע שאתה יודע את זה, משום שאפשר לומר עליך הרבה דברים, אבל אתה לא אדם לא אינטליגנטי. אתה יודע שהבית הזה הכריע ברוב קולות, אגב, לא 70,

בעד נסיגה ישראלית מרצועת עזה עד לקווי 4 ביוני 1967, עד גרגיר החול האחרון ברצועה. הבית הזה החליט,

נסוגונו לקווי 4 ביוני, שזה דבר שאתה רוצה בו גם בשומרון, גם ביהודה, גם ברמת הגולן וגם ברצועת עזה. ומה קרה מאז ברצועת עזה, אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת ג'בארין? האם סינגפור הוקמה ברצועת עזה? האם קלאב מד, כפי שאמר הנשיא התשיעי של ישראל שמעון פרס, שהיה אז שר בממשלה, הוא אמר, אדוני היושב-ראש, אני מצטט: במקום ההתנחלויות, על חורבותיהן של ההתנחלויות, חבר הכנסת פורר, יוקמו כפרי נופש שאותם יפעילו הפלסטינים. ומה הוקם? כמובן, בסיסי טרור של החמאס. חבר הכנסת ג'בארין, בכל יום שישי ההתגרות הבלתי-נתפסת, הבלתי-נפסקת, של הטרוריסטים העזתיים סמוך לגדר. אני משבח מכאן, אדוני היושב-ראש, את חיילינו המצוינים, את החיילות המצוינות, את הכוחות בשטח, אשר מגינים, ומגינות, בתנאים קשים מאוד על אזרחי ישראל, יהודים וערבים. חבר הכנסת ילין, הוא שכן של התושבים ברצועת עזה.

אני אגיד לך משהו שיפתיע אותך, חבר הכנסת ילין, יש לי יסוד סביר להניח שבין כל למעלה ממיליון וחצי אזרחי עזה, בואו נאמר בהערכה גסה, משום שאין מספר, הרוב אינם רוצים בשלטון החמאס. בדוק. 80% בדוק. שאינם רוצים בו. לא רוצים את החמאס. אני אשמח אם תעביר לי את הנתון הזה, משום שאין לו אותו. אני אשמח אם תראה לי אותו.

אדוני היושב-ראש, השלטון הטרוריסטי של החמאס איננו מייצג אפילו. ואומר חבר הכנסת ילין, הוא יעביר לי את הנתונים, ש-80% מתושבי רצועת עזה אינם רוצים בשלטון החמאס, הם שוב לא מחמיצים, חבר הכנסת בהלול, הזדמנות להחמיץ הזדמנות. ולכן, חבר הכנסת ג'בארין, אתה התייחסת לדבר הזה, ואני לא אשאיר את הדבר הזה באוויר: כאשר כוחותינו פועלים ביום שישי יש הרוגים בצד השני, לא משום שישראל רוצה בזה, אדוני היושב-ראש, ישראל איננה רוצה בזה, אבל אם מתגרים, ואם באים עם בקבוקי תבערה, ואם באים עם עפיפוני תבערה, חברת כנסת זנדברג, את התייחסת, ואני התייחסתי לאמירתך בימים הראשונים. בעצם בפעם הראשונה שהיו התפרעויות ברצועת עזה את קראת לפתיחה בחקירה ובבדיקות, ואני גיניתי אותך על זה, אני חושב שדי בצדק, אם יורשה לי. כוחותינו, וגם את יודעת את זה, עושים את מה שנדרש מהם כדי להגן על אזרחי ישראל. מדוע הם מתקרבים לגדר? מה יש להם לעשות ליד הגדר, מה יש להם? דבר אחד, ניסיון לפרוץ אותה, ניסיון לפגוע בכוחותינו,

אדוני היושב-ראש, כשכוחותינו מתגוננים, אז לדאבון הלב, יש בצד השני גם נפגעים. אנחנו לא ששים אלי קרב, חבר הכנסת ג'בארין, זו לא המדיניות שלנו, כל הבית הזה יודע את זה, אבל כאשר קוראים עלינו תיגר אנחנו מגיבים. בכל הגזרות נדרשת תגובה ישראלית להגנה עצמית, לא כי אנחנו רוצים בזה, כאשר זה נדרש זה קורה.

אדוני היושב-ראש, שהייתה מהומה תקשורתית של 24 שעות סביב האירוע שבו צלף מכוחותינו, צלף של צבא הגנה לישראל, מגיבורי היום,

הייתי אומר, מהאנשים שעומדים בחזית המאבק, חבר הכנסת ג'בארין, פוגע, על פי הוראות פתיחה באש, במחבל שהיה סמוך לגדר. אחד מן החיילים התלהב יתר על המידה, אולי לא היה צריך לקרוא את קריאות ההידד שלו, אבל בוודאי פעולתו, כפי שהודיע דובר צה"ל, חבר הכנסת ג'בארין, דובר צה"ל הודיע זאת, הרי ששתם אז כאשר אלאור אזריה עלה על המוקד, בטעות כמובן, בטעות חמורה. אבל אני אומר לך: לא יתקרב לגדר, לא ייפגע. לא יבואו להתגרות, לא ייפגעו. יבואו, לדאבון הלב, גם ייפגעו. אני, אגב, אדוני היושב-ראש, הזכרתי כאן, וגם חברת הכנסת זנדברג התייחסה לסוגיית המספרים שבהם עברה, ברוב לא גדול,

תוכנית ההתנתקות לא עברה ברוב גדול. אבל אני רוצה להתייחס לסוגיית המספרים העולים בימים האחרונים, חברת הכנסת זנדברג, משום שאת נראית לי מודאגת, ואת הבעת את דאגתך גם מעל הדוכן קודם וגם באמצעי התקשורת מהסכנה הנשקפת, אדוני היושב-ראש, לדמוקרטיה הישראלית. ובכן, חברת הכנסת זנדברג, לדמוקרטיה הישראלית לא נשקפת כל סכנה. ואם נשקפת סכנה לדמוקרטיה הישראלית, ואני אומר את הדברים בצער, סכנה לדמוקרטיה הישראלית נשקפת מכך שבית המשפט העליון הסמוך אלינו איננו משמש רק כרשות שופטת, הוא לוקח גם את סמכויותיו של הבית הזה ומבטל בסיטונות חוקים. הוא כמובן מבטל את קיומה, השרה לנדבר, של הרשות המבצעת, של הממשלה, שמקבלת את אמונה מן הבית הזה, מן הכנסת. לכן, חבר הכנסת רז, אני אמרתי הבוקר ביומן הבוקר של קול ישראל, שדרישתה של נשיאת בית המשפט העליון הגברת אסתר חיות לרוב של 70 חברי כנסת בעניין פסקת ההתגברות, דרישתה של הנשיאה היא חצופה. אני אשיב לך. לא הפעילות שלה, לא קיומה, חבר הכנסת בגין, היא חצופה, כפי שניסו להוציא דברים מהקשרם, אלא דרישתה ל-70 חברי כנסת היא חצופה, ואני אסביר. ועכשיו אני אסביר לך. אתה לא היית חבר כנסת ב-1992, אבל חבר הכנסת בני בגין היה חבר הכנסת מטעם סיעת הליכוד ב-1992. יצחק שמיר עמד בראש הממשלה, חבר הכנסת הנגבי לדעתי עוד היה פה, אבל רוב היושבים בבית לא היו פה. בשלהי כהונתה, אחרי שהכנסת כבר התפזרה, חבר הכנסת בגין, הביאה הממשלה, ממשלת הליכוד, זאת היא האמת, לא אטשטש כלום, הביאה ממשלת הליכוד את חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, וקודם לכן גם את חוק-יסוד: חופש העיסוק, שני חוקים שעליהם, או על בסיסם לפחות, מבסס אהרן ברק את התפיסה המוגזמת, חבר הכנסת בגין, שיצאה מכל פרופורציה, של המהפכה החוקתית שהוא הכריז עליה. בעצם הוא לא כל כך הכריז עליה, הוא קודם ביצע אותה, ולאט-לאט, אדוני היושב-ראש, הוא הסביר אותה והוא מסביר אותה בכל העולם. אין לי דבר וחצי דבר, ולאף אחד מהממשלה או מן הכנסת או מסיעת הליכוד, חבר הכנסת אוחנה, אין דבר וחצי דבר נגד שופטי בית המשפט העליון באופן אישי. אנחנו מאמינים בעליונות שלטון החוק, זהו יסוד במצע הליכוד ובמצע תנועת החרות, שקדמה לתנועת הליכוד. אבל חבר הכנסת בגין, המצב הזה שבו בית המשפט העליון מבטל את קיומן של הרשות המחוקקת והרשות המבצעת, כפי שהוא עושה בשנים האחרונות על רוחה של המהפכה החוקתית, חברת הכנסת זנדברג, זוהי הסכנה לדמוקרטיה. אני יכול לתת כמה דוגמאות, בבקשה.

אתה פונה אליי שוב ושוב, אז כדי שיירשם, אני חולק על דבריך מכול וכול. אין לי ספק, ועוד הזכרת את מורשת תנועת החרות.

אז אני מציע שתחזור ותקרא. במקרה היום קראתי.

תחזור ותקרא. במקרה היום קראתי, אני אוכל להפנות אותך גם למקורות. במקרה לגמרי. ואני חזרתי על עליונות שלטון החוק, כך מופיע ביסודות התנועה ולאחר מכן ביסודות הליכוד: עליונות שלטון החוק, עליונות שלטון החוק לא אומרת דבר שבית המשפט העליון, לא, לא, לא. עליונות, עליונות המשפט.

עליונות המשפט ועליונות,

הכול בסדר גמור. בתנועת החרות. אתה יכול לשנות. אבל אל תיתלה באילנות כל כך גבוהים. מאה אחוז. אני איתלה באילנות מאוד גבוהים, כמו למשל השופט ברק, שהוא אילן גבוה, אבל הוא לא ראש ממשלה והוא גם לא יו"ר הכנסת, והוא גם לא חבר כנסת, ואני מציע לו לבחון את כוחו. אם הוא חושב שכוחו בציבור כל כך גדול, יואיל להקים מפלגה בשם בגצת או בג"ץ או עליונות הבג"ץ, ויבוא לפה. המצב הזה איננו יכול להימשך עוד. היום הזכיר לי גם המראיין, חבר הכנסת רז, אני פונה אליך, חבר הכנסת בגין, את ראש הממשלה מנחם בגין ואת תפיסתו לגבי עליונות המשפט. בתקופתו של ראש הממשלה ושר הביטחון מנחם בגין לא הייתה המהפכה החוקתית, לא נפסלו בסיטונות חוקים כמו חוקי המסתננים ארבע פעמים. אני לא זוכר, חבר הכנסת בגין, שבית המשפט העליון התיר למשפחות מחבלים, בניגוד לדעתו של ראש הממשלה ושר הביטחון מנחם בגין, להיכנס לכאן לטקס. אני לא זוכר שבית המשפט, חבר הכנסת הנגבי היה אז חבר בקואליציה, נדמה לי שהוא לא הצביע בעד,

אתה כן הצבעת. על בג"ץ אלון מורה, בג"ץ אלון מורה הוא דוגמה שממנה יצא הביטוי האלמותי: יש שופטים בירושלים. זאת הייתה תגובתו. לא, זה היה מבג"ץ אחר, אבל לא חשוב. היה בג"ץ אחר או בג"ץ בסביבתו, יכול להיות. אני גם מאמין בכך ואני עומד על כך שיהיו שופטים בירושלים. הם לא יחליפו את הכנסת. הם לא יחליפו את הממשלה. הם לא יבוזו לנו. אני חושב, אדוני היושב-ראש, שאתה כיושב-ראש הכנסת, העומד בראשנו, בראש עוד 119, מדי פעם בפעם,

כשר בממשלה, אבל יותר מכך כחבר כנסת, אנחנו צריכים לעמוד על כבודו של הבית הזה. אני אומר לך, הדבר הזה הוא בלתי, אני לא רוצה להיכנס למה ששמעתי היום, השר הנגבי, הדיון, סלח לי, חבר הכנסת בגין, אני דווקא אשאל אותך: האם ראוי בעיניך שיתקיים בבית המשפט העליון דיון בהוראות פתיחה באש של צבא ההגנה לישראל, שמגינים עלינו מפני מחבלים טרוריסטים חמאסניקים בתמיכה איראנית היושבים על גבולנו ברצועת עזה? לא יעלה על הדעת. זה נמאס.

פשוט נמאס. ואני חושב, אדוני היושב-ראש, שטוב תעשה הכנסת הזאת אם יירשם בימיה שפסקת ההתגברות שמתקנת את המצב שעשתה הכנסת ב-1992,

ברוב רגיל של 32 מול 21 מתנגדים, מתוכם ב-20, שחלקם הגדול נעדר מן האולם מסיבות אחרות, ובהצבעות הבאות אכן התבטא הרוב הזה. נכון מאוד.

אכן, התיקון נכון. אבל אני חושב שהגיע הזמן שנביא לכאן את פסקת ההתגברות ונחזיר את הסדר היסודי ביותר: רשות מחוקקת, רשות שופטת, רשות מבצעת. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לשר אופיר אקוניס. חברי הכנסת, אבקש לשבת. חברי הכנסת, אבקש מכולם לשבת. חבר הכנסת קיש, ביקשתי לשבת. חברי הכנסת, אנחנו מבקשים להזכיר את זכרם של חברי הכנסת לשעבר צבי אלדרוטי והאשם מחאמיד, שהלכו לעולמם במהלך הפגרה. נכבד את זכרם בקימה.

חברי הכנסת, צבי אלדרוטי הקדיש את חייו לעסקי הציבור. במשך 18 שנים הוא כיהן כראש המועצה המקומית מגדל העמק, היה גם מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מנהל חברת עמידר, חבר דירקטוריונים רבים, ולמשך יום היה גם חבר כנסת. כל חייו היה אלדרוטי איש תנועת העבודה. הוא פעל ותרם לה רבות, הן במסגרת מפלגת פועלי ארץ ישראל והן בגלגולה המאוחר יותר,

בשנת 1977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 בשבוע האחרון של הכנסת השמינית, החל לכהן אלדרוטי כחבר כנסת מטעם סיעת המערך, והספיק לעשות זאת, כאמור, רק יום אחד לפני שפוזרה הכנסת. אך זה ודאי לא מעיד על מחסור בתרומה

בעד, 15, נגד, 52, אפס נמנעים. הצעת האי-אמון לא התקבלה. חברי הכנסת, המצב הוא שאנחנו מסיבות ברורות סיימנו את הדיון בהצעות האי-אמון יותר מוקדם מן המצופה. המוזמנים ליום הרצל הוזמנו לשעה 18:00, לרבות ראשי מוסדות, בני משפחה וכן הלאה.

אני אכריז על הפסקה עד לשעה 18:00. אני מבקש מכולם להקפיד להיות כאן בשעה 18:00. לאחר מכן, לידיעתכם, יש סדרת חוקים שדורשים רוב של 61 אם רוצים שהחוקים האלה יעברו. הפסקה עד השעה 18:00. (הישיבה נפסקה בשעה

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם,

המלצה של הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת

מופצות בשעות האחרונות שמועות לא מבוססות הגורמות למתיחות מיותרת בציבור. בלי לפרט ובלי לדעת בדיוק מה צופן לנו העתיד, אני רוצה לפנות מכאן לכל אזרחי ישראל: אתם יכולים לסמוך על מפקדי וחיילי צבא הגנה לישראל, שעשו בעבר, עושים בהווה ואני בטוח יעשו גם בעתיד כל מה שדרוש על מנת להגן על שלומנו. מדי שנה אנחנו מקיימים את הישיבה הזו בסמיכות ליום הולדתו של חוזה המדינה, מכוח חוק מיוחד שחוקקה הכנסת השש-עשרה, שמטרתו היא להנחיל לדורות את חזונו, מורשתו ופועלו של בנימין זאב הרצל. למען האמת, יש משהו פרדוקסלי בניסיון להנחיל את המורשת של הרצל, כי זו מורשת של מהפכות ופריצות דרך, מורשת של תקדימים, מורשת של איש שאף פעם לא עשה מה שציפו ממנו, שתמיד בחר ללכת בדרכים הלא-סלולות. פעם אחת, כך הרצל כותב באחד מיומניו, הוא ביקש מדיפלומט אוסטרי שיסדר לו פגישה עם ז'אן קזימיר-פרייה, נשיא הרפובליקה הצרפתית של אותם ימים. התגובה של אותו דיפלומט הייתה מורכבת מהלם ומזעזוע. פגישה עם הנשיא? על מה ולמה? הרי אין תקדים. הרצל שמע את זה וגיחך. הוא כתב שאם היו מבקשים מאותו דיפלומט להמציא את אבק השרפה,

הוא בוודאי היה דוחה את הרעיון, הרי אין תקדים. יש אנשים שמפחדים מתקדימים ויש אנשים שחיים מהם. הרצל חי מהם. היוזמה והביצוע של הקונגרס הציוני הראשון היו תקדים היסטורי. הקמת המוסדות הפיננסיים הציוניים, שהחליפו את מנגנון התרומות שעליו התבסס היישוב בארץ עד אז,

הפגישות שבסופו של דבר הרצל כן הצליח לקיים עם שועי עולם, עוד תקדים. אלו דברים שלא רק שלא היו לפני הרצל, אפילו לא חשבו עליהם לפניו, איש לא דיבר עליהם, איש לא העלה אותם על דעתו, אבל הרצל הפך אותם למציאותיים, ואחריו הם נראו מובנים מאליהם. נחום גולדמן, שהיה יושב-ראש ההסתדרות הציונית, כתב שיש שני סוגים של מנהיגים: בדרך כלל, מנהיג נעשה מנהיג בכוחו של העם אשר בשמו הוא מדבר. אבל יש בהיסטוריה גם יוצאים מן הכלל, כתב גולדמן. יש פעמים נדירות, ואני מצטט: שעם נעשה עם בכוח הופעתו של מנהיג. ברור שהעם היהודי היה קיים שנים רבות לפני שבשנת 1860 נולד בבודפשט תינוק בשם בנימין זאב. אבל העם היהודי שרואה את עצמו כקהילה פוליטית, העם היהודי כגוף שלא רק מבקש רחמים אלא תובע את זכויותיו, העם היהודי כארגון בעל שאיפה לאומית ממשית וריאלית, העם הזה הוא יצירתו המופלאה, יצירתו התקדימית של הרצל. כשמדברים על התקדימים של הרצל יש עוד משהו שחשוב לדעת: רבים מהם נחלו כישלון מוחלט. חלק מהיוזמות החשובות כל כך שלו לא הצליחו עד שהיום מעטים בכלל יודעים עליהן וזוכרים אותן. כמה מאיתנו זוכרים שאת החלק הגדול מאחת השנים האחרונות לחייו הרצל השקיע בתכנון התיישבות יהודית גדולה בחצי האי סיני? הוא היה בטוח שאפשר יהיה להעביר לשם עשרות אלפי אנשים, שיעסקו בחקלאות, בתעשייה, בכריית מינרלים ומה לא. אחד האנשים שהיו קרובים אליו באותו זמן כתב שמי שלא ראה את הרצל בזמן ההוא לא ראה מימיו איש במצב של שביעות רצון. הרצל הציע את התוכנית לממשלת אנגליה, הוציא לסיני משלחת מחקרית, עשה כל מה שאפשר, אבל בסופו של דבר התוכנית נכשלה ונגנזה. אבל הכישלון לא ריפה את ידיו של הרצל. עד סוף ימיו הוא המשיך להציע רעיונות נועזים ולחבר בשרשרת תקדים אחר תקדים אחר תקדים, שעל גביהם מתבססת מדינת ישראל ומשגשגת כבר 70 שנה. חבריי חברי הכנסת, לשמחתי אני לא צריך יום מיוחד כדי להיזכר בהרצל. בכניסה ללשכה שלי יש תמונת שמן גדולה שלו. בכל בוקר שאני נכנס, העיניים שלנו מצטלבות. לא מעט פעמים אני רוצה להיעצר לידה ולהרהר בשאלות מהשיר שכתב יענקל'ה רוטבליט:

ככה ראית? ככה חזית? ככה רצית?" מה היה אומר הרצל, העיתונאי המחונן, על מצב העיתונות בישראל? מה הוא היה אומר, כסופר, על מעמדה של הספרות שלנו? וכמדינאי גדול, מה היה חושב על האופי של המערכת הפוליטית שהתפתחה כאן? העיניים שבתמונה לא מסגירות את התשובה, אבל אני בטוח שהרצל היה מרגיש גאווה גדולה, ואומר לנו: אל תפחדו להמשיך את מורשת התקדימים.

אל תתמכרו להווה גם כשהוא מוצלח מאין כמוהו, ואל תיכנעו לו אפילו כשהוא נראה כמו כישלון חסר תקווה. אני מתכבד להזמין, בשם הממשלה, את השר המקשר בין הממשלה לכנסת, השר יריב לוין.

אדוני יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת יואל יולי אדלשטיין, ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג, כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, מנכ"ל הכנסת מר אלברט סחרוביץ, מזכירת הכנסת גברת ירדנה מלר-הורוביץ, יושב-ראש הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית מר אברהם דובדבני, בני משפחתו של הרצל, מכובדיי כולם. בפתח הדברים אני מבקש להביע צער עמוק, בשם ראש הממשלה ובשם כל שרי ממשלת ישראל, על אובדן החיים הצעירים שנגדעו באחת כתוצאה מהשיטפונות שפקדו אותנו. בימים האחרונים שמענו את הסיפורים המרגשים על דמותם המיוחדת של הנספים, דמענו עם המשפחות ושלחנו להן חיבוק אמיץ. כולנו חשים בעומק הכאב ומחזקים את המשפחות היקרות בשעתן הקשה. אדוני היושב-ראש, מכובדיי, יום העצמאות ה-70 היווה הזדמנות ראויה לשוב ולהכיר תודה לבנימין זאב הרצל, האיש אשר בזכות חזונו פורץ הדרך אנו נמצאים כאן היום במליאת הכנסת של מדינת ישראל הריבונית. חלקו העצום של הרצל בהתגשמות המפעל הציוני זכה להכרה בולטת כבר במגילת העצמאות, שבה נכתב: "בשנת 1897 נתכנס הקונגרס הציוני לקול קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית תיאודור הרצל, והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו". חזונו של הרצל לא היה מובן לרבים מבני דורו, אשר לא רק שלא תמכו במפעל הציוני אלא אף התנגדו לו. התגשמות החזון הייתה עבור רבים, גם אלו שהאמינו בצדקת דרכו, התגלות של נס, נס התקומה. על כן, לא בכדי תלויה תמונתו של הרצל כאן, באולם המליאה. דיוקנו מזכיר לנו יום-יום, שעה-שעה, את כובד האחריות המוטלת עלינו לשמור על אחדות העם ולהמשיך לבנות ולחזק את מדינת ישראל ברוח חזונו המופלא שהתגשם. מדינת ישראל היא במידה רבה שיקוף פועלו של הרצל עצמו. הרצל גילם שילוב נדיר של אידיאולוגיה ומעשיות. לא רק יכולת ניתוח ומחשבה יוצאות דופן אלא גם כושר ביצוע ומנהיגות הסוחפת אחריה המונים. כשהרעיון הלאומי כאש בעצמותיו, הרצל פעל בקדחתנות אדירה. הוא המיר את הכיסופים והחלומות בתוכנית מעשית לגאולת האומה. במשך דורות היינו אובייקט, כלי משחק בידי כוחות חזקים מאיתנו שעשו בנו כרצונם. הרצל, והמהפכה שהביא עימו, שינו את מצבו של העם היהודי מן היסוד. לא עוד המתנה להחלטותיהם של אחרים, אלא עם חזק, יוזם, הלוקח את גורלו בידו. אל החזון והמעש צירף הרצל הבנה נוספת, שהייתה הכרחית להצלחת מפעלו, ההכרה בחשיבות הדיפלומטיה. התעוזה שגילה הרצל במגעיו עם שליטים ועם ראשי מדינות מעוררת השתאות גם בחלוף למעלה מ-100 שנה. הוא הבין את חשיבות הכלים הדיפלומטיים וידע לעשות בהם שימוש מושכל ויוצא דופן. הוא פרט על נימי הרגש, ובד ובבד ידע לחבר את האינטרסים של מעצמות, דוגמת בריטניה, רוסיה והאימפריה העות'מאנית, לטובת מטרת העל, עצמאות לעם היהודי. החזון ההרצליאני לא התמצה בהקמת בית לאומי עצמאי לעם היהודי אלא גם בדרכים להבטיח את קיומנו לדורות. הרצל שם דגש מיוחד על העצמת כוחה של המדינה היהודית כבסיס להתגשמות חזונו. הרצל האמין כי העצמה זו מחייבת שלושה מהלכים מרכזיים. הראשון, חיזוק האמונה בעצמנו, ביכולותינו, ובפרט בזכותנו הבלתי ניתנת לערעור לקיים מדינה יהודית ריבונית. לא עוד עם היושב בגלות, ראשו מורכן, אלא עם גאה, בעל כבוד לאומי, חוסן וכוח עמידה. השני, כוח צבאי. להרצל היה ברור שעל המדינה העתידה לקום יגן חיל הגנה, כפי שקרא לו. הוא יהיה מצויד בכל אמצעי הלחימה המודרניים לשמירת הסדר כלפי פנים ולשם תגובה כלפי חוץ. בהמשך, נטל זאב ז'בוטינסקי רעיון זה, ופיתח אותו בתפיסת "'קיר הברזל", שאותה מגשימים צה"ל וזרועות הביטחון, אשר אנו מחזקים את עשייתם שאין חשובה ממנה. כמנהיג מפוכח וחף מאשליות, להרצל היה ברור שיהיו לנו אויבים כלכל אומה אחרת, אבל בשבתנו על אדמתנו לעולם לא ניזרה עוד לכל רוח. אנו נטועים בארצנו בכוח הזכות, הצדק והאמת. זהו ביתנו אלפי שנים. מול אלה שמאיימים להשמידנו איראן ושלוחות האסלאם הקיצוני, אנו נעמוד איתן ונבטיח את ביטחונה של ישראל ואת ביטחונם של אזרחי ישראל כולם. מרכיב שלישי בדרכו של הרצל שמנחה אותנו הוא ביסוס מעמדנו כגורם מדיני שיש להתחשב בו. מדינות רבות מביטות עלינו בימים אלה בהערכה עמוקה, הן מבינות שהברית עם ישראל טומנת בחובה גם את הבטחת עתידן שלהן. מעמדנו המדיני טוב מאי פעם. אנו עומדים בנחישות על זכויותינו ועל דרכנו, ומשאנו עושים כן, התמיכה בנו וההבנה לעמדותינו הולכת ומתרחבת. חבריי חברי הכנסת, לצד עקרונות חשובים אלה שהתווה הרצל אנו מקדישים מאמצים בלתי פוסקים לפיתוח מואץ של המדינה, בהתיישבות, בתחבורה, בכלכלה, במדע, בטכנולוגיה, בתיירות ובחדשנות, בכל התחומים. הרצל זכה לראות את ניצני התפתחותה של הארץ בביקורו כאן לפני 120 שנה. ספק אם היה מזהה את ישראל של היום, כי ארצנו שינתה את פניה מקצה לקצה. הפכנו את המדבר הצחיח למדינה פורחת, רבת-חיוניות והדר, מדינה שטוב לחיות בה, מדינה שאזרחיה גאים בה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אנו פותחים היום את כנס הקיץ של הכנסת, שבמהלכו נעסוק בשורה ארוכה של נושאים על סדר-היום, ובהם גם בשאלות יסוד הנוגעות לאופייה של מדינת ישראל וליחסים שבין שלוש רשויות השלטון.

אנו מביאים היום בקריאה ראשונה את חוק הלאום, אשר מבטא בצורה המזוקקת ביותר את חזונו של הרצל שלפיו מדינת ישראל אינה מדינה ככל המדינות, אלא, קודם כול ולפני הכול, מדינת הלאום של העם היהודי. במהלך הכנס נידרש גם לביצורה של הדמוקרטיה הישראלית באמצעות קידום מהלך רחב להשבת האיזון בין הרשות המחוקקת והמבצעת לזו השופטת. עקרון היסוד במדינה דמוקרטית, ריבונות העם באמצעות נציגיו הנבחרים, נשחק לאורך השנים בדרך אשר הביאה לשיבוש קשה של עבודת הממשלה ושל מעמדה של הכנסת כגוף מחוקק. את אלה נפעל לתקן על מנת שיוגשם במלואו חזונו של הרצל בדבר קיומה של מדינה יהודית, המקיימת דמוקרטיה מלאה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, הרצל לא זכה לראות בהתגשמותו המלאה של חזונו, אך אנו, שזכינו לכך, מכירים לו היום תודה, והערכה שאין לה שיעור. תהילתו עומדת לעד. יהי זכרו ברוך. תודה לשר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין, שדיבר בשם הממשלה, ועכשיו אני מתכבד להזמין את ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג

אדוני היושב-ראש, מכובדנו חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין, השר המקשר, חברי הממשלה, שרים וחברי כנסת בהווה ובעבר, יושב-ראש הנהלת ההסתדרות הציונות העולמית אברהם דובדבני, ממלא מקומו יעקב חגואל, חברי הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית, שנוסדה על ידי בנימין זאב הרצל, מזכירת הכנסת, מנכ"ל הכנסת, משפחת הרצל היקרה, מכובדיי כולם. פתחנו את כנס הקיץ של הכנסת ואנו מציינים היום את זכרו של חוזה מדינת היהודים בנימין זאב הרצל, זכרו לברכה. עברנו במהלך פגרת הכנסת רגעים של שמחה ועצב. חגגנו 70 שנות עצמאות. ליווינו בכאב רב השבוע עשרה פרחים שנקטפו בדמי ימיהם באסון הטבע בערבה, ומכאן אנחנו שולחים תנחומים כנים למשפחותיהם והחלמה מהירה לפצועים. אי-אפשר כמובן להתעלם מחדשות היום. אלה הם ימים של מתיחות ביטחונית ונפיצות מאתגרת. אומר מכאן מילת עידוד חמה לצה"ל ולכוחות הביטחון. וכפי שכבר אמרנו, אין לתת לאיראנים להתבסס בסוריה ולהתנהל בקרבת גבולנו. בנושא הזה אני וחבריי מגבים צעדים רלוונטיים למען ביטחון ישראל ויש תמימות ואחדות דעים בנושא זה, כמו גם בכל הקשור במניעת נשק גרעיני מאיראן. בעת הזו אנו מחויבים לנחישות ביטחונית, לתבונה מדינית, לשיקול דעת, לתקיפות, לזהירות ולאחריות בכל הגזרות, והעיקר, לרוגע ולביטחון עצמי. אני יודע שהרבה אזרחיות ואזרחים בשעות האלה נמצאים באי-ודאות וחרדה בגלל שמועות ופרסומים. אני מבקש להרגיע אותם ומציע לכולם לנהוג באיפוק ובאחריות. מכובדיי, לקראת יום העצמאות ה-70 למדינת ישראל ביקרתי בארכיון הציוני המרכזי מייסודה של ההסתדרות הציונית העולמית, לא הרחק מכאן, ששם שמורים מסמכיו של בנימין זאב הרצל, חוזה מדינת היהודים, שעבור זכרו ומורשתו התכנסנו פה כעת במליאת הכנסת. בין מיליוני המסמכים המרתקים שבארכיון העצום הזה המתאר את סיפורו של עמנו, הראו לי האוצרים פנקס פשוט. פתחתי אותו בחיל ורעדה. בכתב יד צפוף לעייפה הכתוב מצד לצד ניהל בנימין זאב הרצל יומן אישי מרתק. בתאריך 29 באוגוסט 1897, לקראת תחתית הדף כתב הרצל ביומנו, ואני מצטט: אילו באתי לסכם את קונגרס באזל באמרה אחת, שעליי, לבטאה בפומבי, הרי היא זו: בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים, לו אמרתי זאת היום בפומבי, הייתה התשובה צחוק מכל העברים. אולי בעוד חמש שנים, לכל היותר בעוד 50 שנה, יכירו בה הכול". הרצל לא ידע אז עד כמה מדויק הוא היה. חבל שלא זכה לראות את נבואתו מתגשמת 50 שנה לאחר מכן, עם הקמת מדינת הלאום של העם היהודי, הלוא היא מדינת ישראל, זו שמציינת כעת 70 שנות עצמאות, ועליה חלם ולמענה פעל, בית יהודי שקם על פי צו חזונו. תאודור בנימין זאב הרצל היה אישיות אגדתית, כמשה רבנו בזמנו, שהראה לעמו את הדרך לארץ המובטחת אך אליה לא זכה להיכנס. הרצל חלם ופעל ליצירתה של דמוקרטיה ליברלית במדינת היהודים, המחויבת לערכי החירות, השוויון וההגנה על זכויות המיעוט. אבי הציונות המדינית וחוזה מדינת היהודים ראה בחזונו מדינה דמוקרטית ליברלית, ולאורה כונן את התנועה הציונית. זו שיילדה כעבור 50 שנה בדיוק את מדינת ישראל. הרצל הדגיש בכתביו כי על המדינה שבדרך לאפשר לפרטים החיים בתוכה חופש מרבי, ושמדינה מתוקנת נבחנת בַּמידה שבה היא מאפשרת לקיים בתוכה עיתונות חופשית, חופש ביטוי, חופש דת ושוויון מלא. לדבריו, עם כל המשותף ברעיון, המקשר אותנו, קיימים גם דירוגים וגיוונים שונים בתוכנו, שיש להם זכות קיום שלהם, וזכותם זו אינה צריכה להיפגע. דברים נכוחים אלה שלו הזכירו לי, אדוני היושב-ראש, את נאומה הנשגב של מרים פרץ, אם הבנים, בטקס פרסי ישראל האחרון כשאמרה, ואני מצטט: "בפאזל הזה שנוצר במדינת ישראל יש מקום לכולנו, לכל קשת הצבעים, ואם תחסר פיסה אחת מהפאזל, התמונה לא תהיה שלמה". משנתו של הרצל חייבת לשמש השראה ומוקד משיכה לעם כולו, ובמיוחד לדור הצעיר. לא ייתכן ששמו יהיה צרוב בתודעה אך ורק עם הר הזיכרון, הר הרצל. לכן אני קורא לראש הממשלה ולממשלה לקדם את הצעתה של ההסתדרות הציונית העולמית והעומד בראשה אברהם דובדבני, לשדרג את הר הרצל לא רק כאתר של אבל והנצחה אלא גם כאתר שנותן השראה,

לימוד ותיעוד. יוזמה זו מונחת לפתחה של הממשלה כבר שנים. היא נזקקת למשאבי הממשלה כדי להגיע למימוש, והגיע הזמן שביום הרצל לא רק נאמר דיבורים אלא גם נפנה למעשים. אדוני היושב-ראש, בבית הזה אנו היום מציינים את מורשת הרצל, אבל מאותו הבית בדיוק יוצאים חוקים הקורעים אותה לגזרים, כמה קל להלל את חזונו אך לרמוס את ערכיו. לפעול מכאן נגד שוויון, נגד בית המשפט העליון, נגד חופש העיתונות והביטוי, משמעו לפעול נגד חזונו של הרצל, נגד מורשתו ונגד מה שלחם והאמין בו בכל חייו, לדבר גבוהה-גבוהה על שוויון ולחוקק חוק לאום, משמעו סטירת לחי בוטה בפניו של הרצל. בילדותי היה משחק פופולרי, "הרצל אמר"; "הרצל אמר" ואנחנו עשינו. אז הרצל לא אמר להרוס את בית המשפט, והרצל לא אמר להתעמר בגוי, והרצל לא אמר להרים ידיים מדמותה השוויונית והדמוקרטית של מדינת ישראל. ולכן, למרות רעשי הרקע הביטחוניים, חשוב לומר כאן ועכשיו: כאן, בכנסת הזאת, בקואליציה הזאת ובממשלה הזו, מנסים לפורר את חזונו של הרצל על ידי פגיעה אנושה בשוויון בין אזרחיה וקעקוע בית המשפט העליון. הניסיונות לפורר את הדמוקרטיה הישראלית שברא הרצל הם מעילה בחזונו. ההסתערות של ראש הממשלה ועמיתיו כנגד בית המשפט העליון היא סכנה ברורה ומיידית לדמוקרטיה הישראלית. הרצל וכל יורשיו וממשיכי דרכו ואמונתו תבעו ודרשו את כינונה של מערכת המשפט כמערכת חזקה ועצמאית כתנאי חיוני לריבונות היהודים. מדינת הלאום של עם הספר, שבו נקבע הציווי "צדק צדק תרדוף", חייבת להיות מושתתת על אדני משפט וצדק, ואנו זכינו כי האבות המייסדים של אומתנו הכירו בחשיבות כינונה של מערכת משפט כמערכת עצמאית ובלתי תלויה, הפועלת ללא מורא וחשש ומבטיחה את עליונות החוק בישראל. זכינו גם בכך שמנהיגי האומה, ללא הבדל בין המפלגות השונות, ובוודאי ללא הבדל מעשי בין דוד בן-גוריון למנחם בגין, הכירו במגילת העצמאות כמסמך המכונן שלנו, העניקו למערכת המשפט, על כל רבדיה, את היכולת להתפתח, להכות שורש, להקפיד על הדין ולשפוט דין צדק בעצמאות מלאה. אשרינו שהתברכנו בבית משפט עליון מקצועי ואחראי, שעושה מלאכתו נאמנה, חותר לעשיית צדק, להגנה על זכויות הפרט, לאיזון בין רשויות השלטון כחלק משיטת המשטר שלנו. בית המשפט העליון שלנו הוא מושא להערכה והערצה בעולם כולו, אחד ממקורות הכוח שלנו בזירה הבין-לאומית ומתקן עולם גדול. לצערי, זה זמן שאנו רואים גל מכוער ועכור המגיע מספסלי הקואליציה והממשלה כנגד בית המשפט העליון. תשמעו את לשונם המשתלחת והגסה של שרים כלפי מוסד זה, כולל הבוקר. אני שומע את המשתלחים בבית המשפט העליון במילים ריקות ולא מבוססות, מפרקים את אושיות הדמוקרטיה.

ששולף סיסמאות נבובות ומטיח בליסטראות בשופטים, אני כאן כדי להזכיר את העובדות: כי על פי מחקריו של המכון הישראלי לדמוקרטיה, מאז שנת 1992, 26 שנים מאז חקיקתם של שני חוקי-היסוד שעוסקים בזכויות האדם, חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק-יסוד: חופש העיסוק, שקבעו במפורש בחוק עצמו, שכל חוק שסותר אותו יבוטל, פסל בית המשפט העליון בסך הכול 18 חוקים במדינת ישראל. לעומת זאת, באותן השנים נפסלו בארצות הברית כ-50 חוקים, בגרמניה, כ-206 חוקים, בקנדה, כ-45 פסילות חוקים ובבריטניה, שאתם כל כך אוהבים להידמות אליה, נפסלו 22 חוקים.

באופן חד-משמעי ניתן לקבוע כי בית המשפט העליון בישראל הוא זהיר, מאופק, אחראי ופוסל משמעותית פחות חוקים ממדינות מערביות מתוקנות שאנחנו שואפים להידמות אליהן. אתם פה, בבית הזה, יודעים כי מרבית פסקי הדין של בית המשפט העליון שאתם מתקוממים נגדם הם בעצם תפוחי אדמה לוהטים שאתם חששתם לגעת בהם וזרקתם אותם אל פתחו של בית המשפט העליון כדי שיכריע בהם. והחלטותיו אלה, במי ועל מי הוא הגן בהחלטותיו אלה? בג"ץ, בפסיקותיו אלה, כשביטל את אותם חוקים, הגן על חיילי צה"ל, הגן על אנשים שהופלו לרעה בקבלת קצבאות, על מקבלי הבטחת הכנסה, על תושבי גוש קטיף שנפגעו ממתווה הפיצוי, על מבקשי המקלט ועל חברי כנסת פה, שביקשו לכבד את תקנון הכנסת, שאתם מחויבים אליו. והוא שמר כך על כבוד הכנסת. מכאן משתמע באופן ברור כי בית המשפט העליון הוא זה שהגן על אלו שאנו, בבית הזה, אמורים להגן עליהם.

אנו מדינה מיוחדת, שכל קבוצה בתוכה רואה עצמה מיעוט, ולכן חיוני, תושבי דרום תל אביב, ממש. אתה מגן על דרום תל אביב. כל היום אתה מגן על דרום תל אביב. זה מה שאתה עושה כל היום. רק דרום תל אביב בראש שלך. פורעי חוק, השר אקוניס וחבר הכנסת שמולי. בית המשפט העליון חמש פעמים, חמש פעמים. פורעי חוק.

אנו מדינה מיוחדת. מאוד מיוחדת. פורעי חוק מאפריקה מקבלים,

מי?

שכל קבוצה בתוכה רואה עצמה מיעוט, ולכן חיוני שיהיה לנו בית משפט עליון עצמאי, בלתי תלוי, שיאזן בין הגורמים השונים והקבוצות בחברה. פסקת ההתגברות, לא איזון בין הרשויות היא מבקשת להביא אלא שיתוק עצמאות המשפט ועליונותו, והיא תיתן כוח מוחלט ובלתי מוגבל לקומץ אנשים, כאן במליאה, שיסחטו את ראש הממשלה והממשלה כל ממשלה, עד דק, באופן הסותר את אינטרס הציבור. אני חוזר ותובע מראש הממשלה והממשלה: אל תשלחו יד אל בית המשפט העליון, אל חלקת האלוהים הייחודית הזאת של מדינת ישראל, פן איש את אחיו חיים בלעו, פן תפתח האדמה את פיה ותבלע, חלילה, את ריבונות ישראל השלישית והדמוקרטיה שלה. הפרופסורים סטיבן לויצקי ודניאל זיבלאט מאוניברסיטת הרווארד, פרסמו בשנה האחרונה ספר רב-מכר ששמו How Democracies Die. מסקנת ספרם היא כי בעידן הנוכחי דמוקרטיות לא קורסות ונעלמות באבחה, הן לא נעלמות בהפיכה או מהפכה אלא נעות לתהליך של גסיסה ושיתוק איטי, שמתחיל בהחלשת שומרי הסף, בהחלשת מערכת המשפט, בית המשפט העליון, גורמי האכיפה ושיתוק התקשורת, ואובדן הנורמות הפוליטיות המסורתיות. לבסוף הן מגיעות למשטר אוטוריטרי ואחר כך לדיקטטורה. לצערי הרב, אנו רואים את התיאוריה הזאת הופכת למציאות מול עינינו,

בדמוקרטיה הישראלית בשנת 2018, תחת הקואליציה הזו. זוהי קואליציה שמחלישה באופן עקבי, מתמשך ומכוון את שומרי הסף: קואליציה שפועלת להשתיק את כלי התקשורת באיומים, חברי ממשלה שפועלים ללא הרף וללא בושה להחליש את כוחו של בית המשפט העליון, חברי ממשלה שמובילים הסתה מתמשכת כנגד גורמי האכיפה הבכירים ביותר במדינה, ומנהלים מסע שיסוי כנגד יוצרים, הוגי דעות, אומנים ואקדמאים, ביחד איתם היא פורצת גדר ושוחקת את עקרון הממלכתיות בישראל. וראינו זאת, אדוני היושב-ראש, באין-ספור דוגמאות, כולל בטקס המשואות האחרון.

חברי הליכוד, סיעת הליכוד בכנסת, שרוממות מנחם בגין האגדי בגרונכם, אזכיר כי היה זה הוא, מנחם בגין, שהיה גם ראש אופוזיציה וגם ראש ממשלה, שהרכין את ראשו בפני בית המשפט העליון וכיבד אותו, והיה הראשון, תקשיבו טוב למה הוא אמר כראשון. כך אמר: "המשפט הבלתי-תלוי הוא למעשה המבצר האחרון של חירות האדם, כל עוד מבצר זה קיים, יש תוחלת להדיפת הגל העכור". בנפול המבצר, אמר בגין, "אין עוד מציל לאדם הנשחק בין אבני הריחיים של השררה". ועוד אמר בגין, ותקשיבו טוב, אדוני מר אקוניס,

"עליונות המשפט" הוא אמר, "תתבטא בכך שלחבר שופטים בלתי תלויים תוענק לא רק הסמכות, " לבטל תקנה או פקודה, "אלא גם הסמכות לחרוץ משפט, במקרה של קובלנה, אם החוקים המתקבלים על ידי בית הנבחרים,

"מתאימים לחוק-היסוד" או לזכויות האזרח שנקבעו בו. משמע, בגין דרש להקנות לבית המשפט העליון את הסמכות לפסול חוקים. אדוני היושב-ראש, מכובדיי, אנו כאן ברגע גורלי לדמוקרטיה הישראלית, ולכן אין כאן מקום לפשרות. אין פשרות על עקרונות היסוד שהנחילו לנו האבות המייסדים של המדינה. הם נתנו לנו כאן דמוקרטיה בריאה, עצמאית ובלתי תלויה ברוח חזונו של בנימין זאב הרצל. הרצל התעקש על מדינת יהודים שמבוססת על דמוקרטיה בריאה, חופשית וליברלית, בעלת מערכת משפט עצמאית ולא מאוימת. אתם בקואליציה, וראש הממשלה: לא ניתן לכם להרוס את הדמוקרטיה הישראלית. לא ניתן לכם לאיים עליה ולא ניתן לכם להחריב את חזונו של בנימין זאב הרצל. יהיו זכרו, מורשתו ותפיסת עולמו של בנימין זאב הרצל ברוכים ונצורים בלבבות עמנו לעד. תודה לראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג. חברי הכנסת, אורחינו הנכבדים, בזה אנחנו מסיימים את הישיבה המיוחדת לזכרו של בנימין זאב הרצל. אנחנו מודים לכם על כך שכיבדתם אותנו בנוכחות שלכם. אנחנו עוברים להודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 6), והצעת חוק הממשלה (תיקון מס'

התשע"ח 2018, שהחזירה הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה להצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 5) (סמכויות לעניין פתיחה במלחמה או נקיטת פעולה צבאית משמעותית), והצעת חוק הממשלה (תיקון מס' 12) (אצילת סמכות לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי), התשע"ח 2018. תודה. תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, שימו לב. אם תקשיבו, אז תשימו לב. אנחנו נתחיל בהצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 47), לקריאה שנייה וקריאה שלישית, ולאחר מכן נעבור להצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 6). אז הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 47), לקריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת ניסן סלומינסקי,

אדוני היושב-ראש, רבותיי השרים, חבריי חברי הכנסת, בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 47). אני רוצה רק לציין ולהזכיר שלפני הפגרה אנחנו העברנו את תיקון מס' 70, שזו הייתה הצעת חוק רגילה שמשלימה את חוק-היסוד הזה, והיא אושרה. חוק-יסוד דורש 61 חברי כנסת, ולכן אנחנו מעלים את זה רק עכשיו.

התיקון הוא פרי הצעת החוק של חברת הכנסת ענת ברקו, שמבקשת לתקן או החוק מבקש לתקן, את סעיף 6 לחוק-יסוד: הכנסת, שהיום מגביל את האפשרות להתמודד לכנסת של מי שנידון לעונש מאסר בפועל של תקופה העולה על שלושה חודשים, וזאת למשך שבע שנים מהיום שבו סיים לרצות את עונשו. תמיד יש אפשרות ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לשנות, אבל זה החוק כשלעצמו. עכשיו, נוכח מה שקרה לאחרונה, וראינו, בעבירות ביטחון חמורות, מציעה חברת הכנסת ענת ברקו, וזה כבר אושר בקריאה טרומית ובקריאה ראשונה על ידי המליאה, שמי שהורשע בעבירות ביטחון או טרור חמורות, מה הכוונה חמורות? שהתקופה, העונש עליהן, הוא שבע שנים ויותר והוא קיבל שבע שנים בפועל, אזיי אדם כזה, מיום סיום ריצוי העונש לא יוכל במשך 14 שנה להתמודד לכנסת. ומאחר שפה יש איזושהי פגיעה ביכולת של אדם להגיש מועמדות בשוויונות, לכן השינוי הזה זה חוק-יסוד, והוא דורש 61 חברי כנסת. יש הסתייגות אחת, אני חושב, וכמה בקשות דיבור. אני מבקש מכל חבריי לתמוך. אנחנו מאוד לא רוצים, אני אומר את זה בעדינות, לעודד עבירות של טרור ועבירות של מי שפוגע בביטחון המדינה, וודאי שאנחנו לא רוצים שהם ישבו פה בין ספסלי הכנסת. ולכן, אני חושב שטווח של 14 שנה, איך אומרים, זה בסדר, ואני מבקש מכולם לתמוך בהצעת החוק הזאת.

תודה ליושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט ניסן סלומינסקי. ישנה הסתייגות אחת, של יעל גרמן. את רוצה להסתייג מעל הדוכן או שאני אעבור לרשות דיבור? חברי הכנסת, יש בקשות דיבור של חבר הכנסת יושב-ראש האופוזיציה יצחק הרצוג, איננו, ציפי לבני, מוותרת, יש לך רשות דיבור, אם את רוצה, על החוק הזה, שלי יחימוביץ, מוותרת, סתיו שפיר, מוותרת, איציק שמולי, מוותר, עמר בר-לב, מוותר, יחיאל חיליק בר, עמיר פרץ, מרב מיכאלי, איננה, איתן כבל, מוותר. נמצאת ומוותרת. מיקי רוזנטל, מוותר, רויטל סויד, יואל חסון, מוותר, זוהיר בהלול, איננו. איתן ברושי. איתן ברושי, ואחריו, מיכל בירן, אם תהיה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני כן רציתי לנצל את ההזדמנות לומר שני דברים: 1. כמו האחרים, אי-אפשר לפתוח את היום הזה בלי להזכיר את האסון שקרה בסוף השבוע ואת ההשתתפות הכנה בצער המשפחות, לומר שאין ספק שהמכינות, יש להן תפקיד חשוב, ואין ספק שנחוץ כאן תיקון, אבל תיקון ולא חיסול, ולא פירוק של המוסד הזה ומוסדות דומים. אני רוצה לומר פה, אדוני היושב-ראש, וחברי הכנסת, שמה שאנחנו עדים לו בחודשים האחרונים זה גידול מדאיג בפעולות תג מחיר ובפשיעה כנגד אוכלוסייה גם בתוך ישראל, כמו ביישוב אכסאל בעמק יזרעאל, שביקרתי, ובעיקר ביהודה ושומרון. וצריך לומר כאן לראשי הקהילה וראשי המועצות, ראשי ערים וחברי הכנסת, שבאווירה שנוצרת יש למי שרוצה אפשרות לתרגם את זה למתן חופש לפגוע באוכלוסיות שאינן מוגנות ואינן חלק מהבעיה שנוצרת.

על טרור חקלאי נדבר בסעיף השני. אני רוצה דווקא לדבר על תג מחיר, שבשלושה החודשים האחרונים זה יותר מאשר בשנה האחרונה, ובאחריותה של הממשלה וכוחות הביטחון למנוע את זה. הייתי באכסאל בעמק יזרעאל, ראיתי איך שרפו שתי מכוניות, וכתובת על בית. זה לא קרה מעצמו, וטרור הוא טרור. אנחנו נתנגד לכל הרמת יד של יהודי או לא יהודי על כל אחד מאזרחי ישראל. וצריך לומר לממשלה שתחת הערפל שהיא מפזרת צומחים עשבים שוטים. ומי שבא מהחקלאות יודע שיבלית צריך לעקור, אחרת היא משתלטת על כל השטח. צריך לומר שצריך לייבש את הביצות ולא רק לטפל ביתושים.

צריך לזכור שמי שיוצא לפיגועי טרור יוצא מבית מסוים, מיישוב מסוים. יש לו הנהגה, יש לו ראשי רשויות ויש לו רבנים. והממשלה חייבת להטיל את המשימה על כוחות הביטחון ולאפשר להם להשתמש בכל האמצעים, שלא נמצא את עצמנו נלחמים גם מבית וגם מבחוץ. דווקא בשעה הזאת, כשישנם איומים עלינו, חשוב שלא יהיה איום פנימי של טרור של יהודים כנגד ערבים או כנגד יהודים. על כוחות הביטחון, למרות העומס, מוטלת האחריות למנוע את זה, ועל אזרחי ישראל כולם להבין שבשעות האלה לא נכון להעסיק גורמים וכוחות ביטחון במניעת טרור פנימי. המציאות בחודשים האחרונים מוכיחה על אוזלת יד של הממשלה. הממשלה לא משתלטת. אני רוצה לומר עוד דבר, ובזה לסיים: זה שמגרשים או מביאים אנשים מיהודה ושומרון לתוך אזורים אחרים, זה לא פותר את הבעיה. ראינו גם בעבר בכנסיית הדגים וגם עכשיו שאותם אלה שגורשו בצווי שב"כ או הורחקו לא מהססים לעשות את זה במקומות אחרים.

לכן, נדרש פתרון יותר יסודי. וצריך לומר פה: די לתג מחיר, לא להשלים בשום מצב עם פעולות כאלה. טרור זה טרור, וצריך לטפל בטרור כמו שמטפלים בטרור. תודה לחבר הכנסת איתן ברושי. מיכל בירן, איננה, נחמן שי, מוותר, קסניה סבטלובה, איילת נחמיאס ורבין, יוסי יונה, איל בן ראובן, יעל כהן-פארן, סאלח סעד, לאה פדידה, מוותרת, יוסף ג'בארין, איננו, איימן עודה, מסעוד גנאים, מוותר, ג'מאל זחאלקה, איננו, אחמד טיבי, איננו, עאידה תומא סלימאן, איננה, עבד אל חכים, פה. פה, אבל מוותרת. עבד אל חכים חאג' יחיא, חנין זועבי. דב חנין שלוש דקות, אדוני.

טלב אבו עראר. תודה לך, אדוני היושב-ראש. הכנסת חוזרת היום מפגרה, אבל כמה שזה לא מפתיע, הקואליציה מחזירה אותנו לאותם דיונים הזויים ומיותרים שאפיינו את הכנסת הזאת לפני הפגרה. במקום להביא לכנסת הצעות חוק בעניינים שמטרידים את הציבור, במקום לנצל את זמן המליאה כדי לפתור בעיות חברתיות אמיתיות, מציעים לנו עוד אחת מאותה סדרה ארוכה ואין-סופית של הצעות חוק שהמטרה שלהן היא לשנות את המערכת השלטונית, הפעם לצמצם את יכולת הבחירה לכנסת של מי שנידון לעונשי מאסר ממושכים על עבירות ביטחון. החוק הזה הוא חוק שאין בו שום טעם ואין בו שום צורך. אין בו שום טעם ושום צורך חוץ מאולי קמפיין הבחירות של חברת הכנסת ברקו, שרוצה להראות שגם היא מעבירה חוקים. אבל תראו במה מעסיקים את הכנסת. איפה הפתרונות לשאלות החברתיות? איפה העיסוק בנושאים שבאמת באמת מעניינים את הציבור? אנחנו קוראים למשל בעיתונים בסוף השבוע על העלאה של מחירי השכירות בישראל. דירות בשכירות הן היום יקרות יותר מאשר הן היו בעבר. זו שאלה חברתית, זו שאלה חשובה, זו שאלה שמטרידה בני אדם. אבל הכנסת לא מתעסקת בשאלות האלה, הכנסת לא עוסקת בשאלות החברתיות בנושאים שמעניינים בני אדם. קראתי בעיתונים השבוע על המשבר בבתי החולים הציבוריים, בתי החולים הממשלתיים. מצבה של מערכת הבריאות הציבורית מטריד, מדאיג, מסוכן. זה נושא שהכנסת צריכה לעסוק בו. זה נושא שמחייב פתרונות. זה נושא שמחייב שינוי. אבל הכנסת לא עוסקת בנושאים האלה. שוב ושוב ושוב ושוב הממשלה הזו עושה כל דבר חוץ מלטפל בבעיות החיים עצמם, חוץ מלהתעסק בתשובות לשאלות החברתיות שצריכים לענות עליהן וצריכים לתת להן מענה. אדוני היושב-ראש, אני וחבריי נתנגד לחקיקה הזו. חקיקה מיותרת, אין בה טעם, אין בה צורך, ובעיקר היא זורעת עשן ומונעת מהכנסת לעסוק בשאלות האמיתיות של החיים שלנו. תודה לדב חנין. חבר הכנסת טאלב אבו עראר,

ג'מעה אזברגה, מוותר, סעיד אלחרומי, מוותר, ואאל יונס, איננו. חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, יושב-ראש הוועדה, אני יכול לעבור להצבעה בקריאה,

בוא תסכם את הדיון. יושב-ראש הוועדה יסכם את הדיון בהצעת החוק, ומייד אחרי כן נעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, רבותיי השרים, חבריי חברי הכנסת, ואו, יש רעש כזה שאני

שומע את עצמי. חברי הכנסת, יש יותר מדי רעש באולם. סדרנים, אני מבקש, תושיבו את חברי הכנסת שעומדים באמצע האולם ומדברים. כל אחד שישב במקומו. חברי הכנסת, אדוני השר גלעד ארדן ישב במקומו. השר יובל שטייניץ, יושב-ראש ועדת הפנים, זה מפריע. הוא עומד כבר דקה פה ולא מדבר. חבריי חברי הכנסת,

ישנם נושאים שהם באמת נמצאים איתנו בוויכוח וישנם חילוקי דעות. אני חושב שבחוק הזה של ענת ברקו על מי שבאמת עבר עבירות חמורות של טרור או ביטחון המדינה אני חושב שלא צריכה באמת להיות שום מחלוקת בינינו, חוץ מהנושא שזה בקואליציה אולי וזה באופוזיציה. אבל זו לא סיבה שבגינה נעשה, כבר קרו מקרים שבדברים שכולנו הסכמנו, לפחות בוועדות, שכולם מסכימים, בלי קשר אם אתה קואליציה או אופוזיציה, הולכים על זה. פה גם כן, אני חושב שכולנו מסכימים. אף אחד מאיתנו לא רוצה שישב לידו מישהו שבית המשפט קבע שהוא עבר עבירת טרור, או חבלן, שנכנס לפחות לשבע שנות מאסר, אף אחד לא רוצה שהוא ישב לידו כאן במליאה. זו הצעת חוק פשוטה, אני חושב, סבירה. אז מישהו יגיד: למה 14 שנה, 13, או משהו כזה, אבל בעיקרון כולנו צריכים להסכים. אז על מה הוויכוח? למה אנחנו צריכים להתווכח? אני שמח שרוב סיעות הבית,

באמת תומכות בנושא הזה, כך שמהבחינה הזאת אני מקווה שהחוק הזה יעבור ברוב גדול, כי באמת אנחנו צריכים להגיד לתומכי הטרור, למחבלים ולכל אלה: רבותיי, עד כאן. אנחנו לא ניתן לכם להיכנס גם לבית הזה. מאחר שהחוק הזה דורש 61, אני רוצה רק להתייחס לדברי קודמיי, וליושב-ראש האופוזיציה, שאני מאוד מכבד אותו, על אמת, לא כציני. מה הבעיה? יש לי כמה בעיות. בעיה ראשונה, אולי זה מקובל בכנסת, אבל אני עליתי לפה באמת לכבודו של הרצל. אתה הורס את חלומו של הרצל. דקה, דקה. אני עוד מעט אגיע, זה החלק השני.

זה החלק השני, שאני אראה לך שאנחנו לא הורסים. אבל קודם כול, לעצם העניין.

אתה יודע שהוא שנוי במחלוקת וכו',

ואני חושב שגם חבריי, עלינו רק כדי להראות את הזכויות שיש לו, ואתה יודע טוב שאצל רבי צבי יהודה הכהן קוק, בנו של הרב קוק, על השולחן שלו קבוע יש תמונה של הרצל,

אז עושים יום שרוצים באמת יום לזכרו של הרצל, חוזה המדינה,

צריך להיות משהו קצת של התרוממות. באמת, באנו בשביל לשמוע על זה, על החזון הגדול שלו, אם כי גם הוא לא חף מטעויות. אתם הורסים את החזון.

לקחת את היום הזה ולעשות את החשבונות הקטנים, למה ראש הממשלה לא פה? לא יודע, אומרים שיש קבינט. הקבינט הסתיים לפני שעתיים. חברי הכנסת, נא לשבת במקומותיכם, אנחנו עוברים להצבעה תכף. אדוני יושב-ראש הקואליציה דודי אמסלם, הוא לא יכול לדבר.

כיוון שלא היו מסתייגים על החוק, ואם אין מסתייגים על החוק, גם אם יש רשות דיבור, זה לא מאפשר. שיעלה שר.

יכול לדבר.

אז אני רק אסיים את המשפט שאמרתי, בוז'י. ההפך,

יש לך מספיק הזדמנויות לתקוף ולהגיד את הדברים, ויש לי גם הרבה מה לענות לזה. אבל אני כבר צריך להפסיק לדבר, אומרים. חבל, לא כל הזדמנות צריכים לנצל, ולא רק לך, גם לצד השני אני אומר אותם דברים. יש ימים חגיגיים, שמכובדים, מקובלים על כולם,

בואו נלך על זה, כולם, בואו נלך על דברים שמאחדים. יהיה מספיק זמן, די והותר, לכל הדברים המפלגים. אז אני שוב פונה ומבקש מחבריי, סדר-יום מאחד הבאתם היום. רק אחדות בראש שלכם. אחדות וממלכתיות, זה מה שבראש שלכם. אני לא מדבר על כל סדר-היום, אני מדבר על הרצל, על הנושא של הרצל.

לפחות תוותרו על הקטע הזה. חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, אני מודה לך, יושב-ראש ועדת החוקה. השר יריב לוין, אני מבין שאתה תשיב.

אתה תשיב, אופיר אקוניס, אוקיי.

בכל מהלך של הדיון לדבר. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, אדוני יושב-ראש האופוזיציה, אתה ניצלת ניצול ציני את הטקס לזכר חוזה המדינה בנימין זאב הרצל. לפני שעתיים וחצי, נו, באמת. ניצול ציני, ראש הממשלה היה יכול להיות פה וללכת להופיע.

כדי להתנגח ניגוח פוליטי בממשלה, בסדר-היום שאנחנו מתכוונים להביא לכאן במהלך מושב הקיץ. ובמקום לנהל דיון יסודי ומנומק, אתה הפרחת לאוויר, ודרכו, לציבור, סיסמאות פופוליסטיות נבובות, שמעתי אותך בבוקר. ואני אומר לך, בידידות, שאפילו אינן מתאימות לרמתך הגבוהה, וגם להשכלתך כמשפטן. ואתה כמובן השתמשת, תשאל את בני בגין מה דעתו על, בני בגין איננו דוברו של מנחם בגין.

חבר הכנסת בני בגין איננו דוברו של ראש הממשלה מנחם בגין, שקרן. אתה איננו דוברו של מנחם בגין. המערך הסוציאליסטי, חבר הכנסת חסון, למה, אתה ישבת איתו? לא, אני לא מתיימר. איזו מפלגה אתה מייצג עכשיו? יושב-ראש סיעת המחנה הציוני, אתה מתיימר ליישם אותו, יואל חסון, שב במקומך. חבר הכנסת יואל חסון יודיע למליאת הכנסת איזו מפלגה הוא מייצג היום אז נוכל להתפלמס איתו גם על ענייני הליכוד, גם על ענייני העבודה, גם על ענייני קדימה, זכרה לא לברכה, וגם על ענייני איך שאתם נקראים היום,

שבתוך מפלגת העבודה. ובכן,

הסתלק לו, יושב-ראש האופוזיציה, ואנחנו עדיין נשיב לכיסאו הריק של יושב-ראש האופוזיציה, שהשתמש, חבר הכנסת בהלול, בטקס ממלכתי כדי לנגח ממשלה, כדי לנגח בעצם רעיונות. ובכן, אדוני היושב-ראש, בניגוד מוחלט לדבריו של יושב-ראש האופוזיציה, אין שום כוונה לפגוע בבית המשפט העליון, שום כוונה כזאת. אנחנו מכבדים את בית המשפט העליון, אנחנו מעריכים את בית המשפט העליון, אבל, אדוני היושב-ראש, אנחנו מעריכים גם את עצמנו. תעמדו על כבוד הבית הזה. חבר הכנסת שמולי, תעמוד על כבוד הבית. רק כבוד יש לך לבית המשפט העליון. לא, זה לא עניין, מרוב כבוד, לא. יש לך כבוד לעצמך? מרוב כבוד שמענו אותך ברדיו, איך אתה מדבר. יש לך כבוד, אתה חבר כנסת.

אתה חבר כנסת. אתה צריך לעמוד על כבודו של הבית הזה, שנרמס בשנים האחרונות בכל פעם כאשר האג'נדה או החוק שמתקבל כאן איננו מקובל פוליטית, איננו מקובל פוליטית, חבר הכנסת בר-לב, על שופטי בית המשפט העליון. לצערי הרב, עדיין לא הצלחנו, מה לעשות, המספרים מראים אחרת. יושבת פה שרת המשפטים, המספרים מראים אחרת. בוא, אני ראיתי את המודעות הממומנות. אתה שר המדע, לך עם העובדות. ראינו את המודעות הממומנות. אתה שר המדע, לך עם העובדות. חבר הכנסת שמולי. ראינו את המודעות הממומנות של המכון הישראלי לדמוקרטיה ואת הציטוטים שהם הביאו.

זה עובדות. עובדה, עובדה, עובדות.

עובדה היא, חברת הכנסת סויד, שבשנים האחרונות, האנטי-ישראלי, לדמוקרטיה.

לא, אני לא אגיד את זה. תגיד, תגיד. לא, אני לא אגיד את זה. אבל זה יבוא מחר, בריאיון של מחר. בשנים האחרונות, חברת הכנסת סויד, חבר הכנסת הרצוג, אתה יודע, כולם יודעים, הצופים בבית יודעים כמה חוקים או החלטות הזויות של בית המשפט העליון. אבל אני אשתמש דווקא בדוגמה האחרונה, אדוני היושב-ראש, אני אתן ליושב-ראש הקואליציה ולמרכז האופוזיציה, אולי, את 30 השניות שהם מבקשים. אדוני היושב-ראש, הדוגמה האחרונה, חבר הכנסת שמולי, תת-אלוף במילואים איל בן ראובן, אליך אני מדבר,

אלוף. אלוף, סליחה.

האלוף בן ראובן, האם אתה מעלה על דעתך שבית המשפט העליון דן עכשיו בהוראות הפתיחה באש מול מחבלי חמאס על הגדר בגלל עתירה של מפלגות,

סליחה, בגלל עתירה של תנועות שמאל קיצוני? זה הרי לא יעלה על הדעת. איך אפשר לנהל מערכה בצורה הזאת? איך אפשר לנהל מערכה בצורה הזאת?

הדוגמאות של המסתננים, הדוגמאות של ביטול החלטת שר הביטחון על המשפחות השכולות.

אדוני יושב-ראש האופוזיציה, אני מציע לך לקיים את הדיון הזה כאן כאשר תגיע פסקת ההתגברות. תנסו לגייס רוב קולות. אני מאוד מקווה שאנחנו נתגבר על ההתנגדות שלכם וגם על התנגדותה של נשיאת בית המשפט העליון.

תודה לשר אופיר אקוניס. חברי הכנסת, נא לשבת במקומותיכם. השרה מירי רגב, שרת התרבות. אני עובר להצבעה על ההסתייגויות. חברי הכנסת, נא לשבת במקומותיכם. רבותיי, לסעיף 1 אין הסתייגויות. אנחנו נצביע בקריאה שנייה על סעיף 1 כהצעת הוועדה. מי בעד? מי נגד? סעיף 1 נתקבל. 83 בעד, 11 מתנגדים, אחד נמנע. סעיף 1 אושר כהצעת הוועדה. לסעיף 2 יש הסתייגות. חברת הכנסת גרמן לא נימקה וגם לא נמצאת, ואני לא יכול לשאול אותה כרגע. אם כן, אנחנו נצביע על הסתייגות, רבותיי, אני מצביע על סעיף 2, כהצעת הוועדה. ל-3 יש הסתייגויות?

זו ההסתייגות האחרונה. אנחנו מצביעים. חברי הכנסת, נא לשים לב. מאחר שהמסתייגת איננה וגם לא נימקה את ההסתייגות שלה, אנחנו לא נצביע על ההסתייגות. אנחנו מצביעים על סעיף 2, כהצעת הוועדה. מי בעד? מי נגד? סעיף 2, כהצעת הוועדה, התקבל.

עשרה מתנגדים, אין נמנעים. סעיף 2 אושר, כהצעת הוועדה. אם כן, החוק אושר בקריאה שנייה. אנחנו עוברים להצבעה על החוק בקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד? חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 47) נתקבל. 86 בעד, עשרה מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. חברת הכנסת ענת ברקו רוצה לברך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני קודם כול רוצה להודות לחבריי מהקואליציה ומהאופוזיציה, אלה שבאמת, ביטחון ישראל יקר להם והם לא חושבים שהכנסת היא מקום שבו צריכים לכהן חברי כנסת שהורשעו בעבירות טרור. על זה אנחנו מדברים. זה נראה דמיוני, אבל גם נראה דמיוני שיהיה חבר כנסת שירגל לטובת חיזבאללה ובסופו של דבר יברח, זה נראה דמיוני שיהיה חבר כנסת שיבריח מכשירי טלפון סלולריים לבתי הכלא. זה נראה דמיוני. אבל אלו דברים שהיו. אני רוצה לומר, אדוני, ולצטט את הדברים שאמר נשיא בית המשפט העליון אהרן ברק, בזמנו: "הדמוקרטיה זכאית להגן על עצמה מפני הקמים עליה, כדי להוכיח את חיותה אין הדמוקרטיה צריכה לאבד עצמה לדעת. זאת ועוד, מי שאינו מקבל את עקרונות היסוד של הדמוקרטיה ומבקש לשנותם לא יכול להשתתף בדמוקרטיה בשם אותם הכללים". מי שחותר נגד השיטה לא צריך להיות פה. זה לא סוד שאני ביקשתי שאנשים שהורשעו ויצאו מהכלא, רק לאחר 25 שנה יוכלו לכהן בתפקיד בכנסת, אבל נאלצתי להתפשר כי דיברו על זכות יסוד להיבחר. אני חושבת שמי שהורשע בעבירות טרור לא צריך להגיע לכאן, אין לו מקום כאן. הדמוקרטיה חייבת להגן על עצמה, ובאויבי ישראל צריך להילחם ולא לאפשר להם דריסת רגל והריסת הדמוקרטיה שבנינו בעמל רב. מכיוון שביצוע עבירות טרור או ביטחון, יש בכך משום קריאת תיגר על המדינה, לכן, אנחנו צריכים להטיל מגבלות שבאמת יבטיחו את ביטחון המדינה ואזרחיה. אדוני, אני רוצה להודות קודם כול לשרת המשפטים איילת שקד, למשנה ליועץ המשפטי לממשלה רז נזרי, ליושב-ראש ועדת חוקה חבר הכנסת ניסן סלומינסקי ולייעוץ המשפטי של ועדת החוקה, שמובל על ידי גור בליי. וכמובן, לצוות שלי, לתמר, שבינתיים סיימה תפקיד, לסופי, למאיר. תודות ליושב-ראש הקואליציה חבר הכנסת דודי אמסלם. לצוות הסיעה, בראשות עליזה בראשי,

שלי והלנה. תודה גם למחנה הציוני וגם ליש עתיד, שתמכו ברובם בחוק הזה. אני חושבת שהחוק הוא חשוב, והוא ימנע ממי שלא צריך להיות כאן להגיע למקום הזה ולפגוע בביטחון המדינה. תודה רבה לכם. תודה, אדוני. תודה רבה, גברתי. חברים, אני מבקש שקט. אנחנו עוברים להצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 6), לקריאה שנייה וקריאה שלישית. קיבל פטור מחובת ההנחה. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת אבי דיכטר.

אדוני היושב-ראש, רבותיי השרים, שנייה, אדוני. חברים, אני מבין שזה היום הראשון, אבל אנא מכם, מי שרוצה לדבר, שיעשה את זה בחוץ. ובצדדים, להירגע. אני מבקש שקט. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, רבותיי השרים, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בקריאה השנייה והשלישית את שתי הצעות החוק האלה: הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 6) והצעת חוק הממשלה (תיקון מס' 12), התשע"ח 2018. מההצגה הקשר בין שתי ההצעות יהיה ברור, ולכן אני עושה את זה כמקשה אחת. שתי הצעות החוק עוסקות באותה הסוגיה ומשלימות בעצם אחת את השנייה.

סעיף 40(א) לחוק-יסוד: הממשלה קובע כי "המדינה לא תפתח במלחמה אלא מכוח החלטת הממשלה" וכי הודעה על החלטת הממשלה תימסר לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת בהקדם האפשרי. כמו כן קובע הסעיף כי ראש הממשלה ימסור למליאת הכנסת הודעה על החלטת הממשלה בהקדם האפשרי. בהצעת חוק-יסוד: הממשלה המונחת לפניכם מוצע לקבוע כי גם נקיטה בפעולה צבאית משמעותית העלולה להוביל, ברמת הסתברות קרובה לוודאי, למלחמה, תהיה רק מכוח החלטת הממשלה. עוד מוצע לקבוע כי לגבי שני עניינים אלה, פתיחה במלחמה ונקיטת פעולה צבאית משמעותית העלולה להוביל ברמת הסתברות קרובה לוודאי למלחמה הממשלה תהיה רשאית לאצול את סמכותה לוועדת שרים שנקבעה בחוק. כהוראה משלימה בתיקון לחוק הממשלה מוצע לקבוע כי אצילת הסמכות תהיה לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, שכולנו מכירים כקבינט המדיני-ביטחוני. עוד מוצע לקבוע בהצעת חוק-היסוד, כי החלטת הממשלה לאצול את סמכותה יכולה להיות דרך כלל או במקרה מסוים. לצד זאת, אם החליטה הממשלה לאצול את סמכותה, תפעיל ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי את סמכותה רק אם מצא ראש הממשלה כי הפעלת סמכות זו נדרשת על ידה בנסיבות העניין בשל טעמים של ביטחון המדינה ויחסי החוץ שלה, לרבות טעמי סודיות הכרוכים בהם. יודגש כי בכל מקרה ההחלטה תתקבל על ידי אחד משני גופים, או הממשלה או ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי. בנוסף, מוצע לקבוע כי במקרה שבו ההחלטה התקבלה על ידי ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, תימסר הודעה על כך בהקדם האפשרי לממשלה. כמו כן, במקרה כזה תימסר הודעה בהקדם האפשרי לוועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, וזאת להבדיל ממקרה שבו ההחלטה התקבלה על ידי הממשלה, במליאת הממשלה הכוונה, ואז ההודעה תימסר לוועדת החוץ והביטחון ולא לוועדת המשנה. הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון וועדת חוקה, חוק ומשפט, הוועדה המשותפת שהייתה בראשותי, כמובן ביחד עם יושב-ראש ועדת החוקה חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, טיפלה בהצעות החוק וסברה כי ישנה חשיבות רבה בהסדרת הנושא ובעיגונו החקיקתי ובכניסתן של ההוראות הקבועות בהצעות החוק לתוקף, זאת, לאור החשיבות ביצירת ודאות ביחס למצבי פתיחה במלחמה או נקיטה בפעולה צבאית משמעותית, העלולה להוביל למלחמה. כמובן שאין קשר בין העיתוי שאנחנו מביאים את ההצעה למציאות שתוארה כאן קודם לכן, גם על ידי השר לוין וגם על ידי יושב-ראש האופוזיציה חבר הכנסת בוז'י הרצוג. אדוני היושב-ראש, להצעת החוק הוגשו הסתייגויות ובקשות לרשות דיבור. אבקש מחברי הכנסת לשקול היטב את הצבעתם בעד ונגד ההסתייגויות, ורק אז לאשר את הצעות החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית.

יש גם הסתייגויות וגם בקשות רשות דיבור. ראשון המסתייגים, חבר הכנסת ניסן סלומינסקי.

חמש דקות לרשותך. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, רבותיי השרים, חבריי חברי הכנסת, אני עולה לדבר כי אני רוצה לומר אולי שני דברים. דבר אחד, שהמדינה פועלת באופן ממשי הרבה זמן, אולי 70 שנה, אבל באופן מסודר לא סידרו את הדבר אף פעם. ועכשיו, פעם ראשונה שבאים לסדר. למה הכוונה? עד עכשיו הממשלה היא זו שיכולה להחליט על פתיחה במלחמה או משהו דומה נניח. בפועל, לא היו אולי מלחמות אבל בפועל כל מה שהתנהל התנהל בקבינט. הפעם באה הצעת החוק הזו, באופן מסודר, לומר שהממשלה יכולה לאצול, או להאציל את סמכותה לקבינט גם בנושא של מלחמה וגם בדברים שהם קרובים למלחמה, מבצעים שהם קרובים למלחמה. אני רוצה קודם כול לציין שבדיון של הוועדה המשותפת, פרט להצבעה בסוף לא הייתה הצבעה של קואליציה אופוזיציה, אלא באמת לגופו של עניין, של אנשים שאכפת להם ובקיאים ומכירים. בהרבה דברים מצאנו את עצמנו, עפר ואני, או אחרים, נמצאים באותו צד, וזה היה בסדר גמור.

עד להצבעה האחרונה, בהצבעה האחרונה רק. רק בהצבעה האחרונה בנושא הזה. כי באמת זה לגופו של עניין. גם בהצבעה האחרונה, גם בהצבעה האחרונה היה בלבול,

עכשיו, אני, למה הגשתי את ההסתייגות הזאת? ואני כבר אומר שאני אוריד אותה, בגלל שאני חבר קואליציה. אבל למה הגשתי את ההסתייגות? כי בהצעה מופיע שהממשלה מאצילה לקבינט אם היא רוצה לפתוח במלחמה או במבצע ברמת הסתברות קרובה לוודאי למלחמה. אתם שמים לב? ברמת הסתברות קרובה לוודאי למלחמה. יתחיל להיות דיון על כל דבר ודבר. האם זה מספיק הסתברות קרובה לוודאי וכו', והזמן לוחץ וצריכים לקבל החלטה וכו', ובמקום שיתחילו לדון עוד ילכו לבג"ץ, האם זה נקרא הסתברות קרובה לוודאי או לא קרובה לוודאי. אז לכן אמרתי, ואני חושב שאפילו חבריי מהאופוזיציה תמכו בי בנושא הזה, אמרתי: במקום זה נוריד את הנושא של הסתברות קרובה לוודאי, ויהיה כתוב: בלהוביל למלחמה או במבצעים שמובילים למלחמה. בסופו של דבר ההצעה הזאת לא התקבלה.

אני חושב שגם בהיותי קרוב,

איש קואליציה,

אני אומר, וגם בגלל שכך החליטו, אז אני בסוף מוריד את ההסתייגות שלי,

רק רציתי להסביר למה הסתייגנו. אני חושב שזה עדיין היה נוסח יותר טוב. אני חושב שגם בני יסכים איתי וגם עפר ואחרים, ועמר. אבל כך היה, אז אני אוריד את ההסתייגות הזו. אוקיי, תודה. תודה רבה, אדוני. אם כן, נמחק את ההסתייגות של חבר הכנסת סלומינסקי. המסתייג הבא, חבר הכנסת זאב בנימין בגין. בבקשה, אדוני. עד עשר דקות לרשותך, אדוני.

חברי הכנסת, אני אנהג כמנהגו של יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, אני אסיר הסתייגותי לפני ההצבעה. אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת כדי להקדים את המאוחר ולהסביר מדוע התנגדתי, עם חברים אחרים, לדרישה שהוצעה על ידי חברים, גם בקואליציה וגם באופוזיציה, לקבוע מספר מינימום, קוורום, להחלטות של הקבינט. הסיבה היא שהתברר מהר מאוד שהצעה כזאת גוררת מייד איתה או בעקבותיה את הדרישה של הממשלה, שלדידה היא טבעית, לצפות למצבים שבהם לא ניתן יהיה לכנס את אותו קוורום. כינינו את זאת בישיבות הוועדה "פתח מילוט", מכיוון שאי-אפשר להימלט מן הדרישה הזאת, ואז כל החקיקה תהיה, קודם כול, לא נאה, לא אלגנטית, לא נקייה, מפורטת מדי, לגבי חוק-יסוד. אז חבר הכנסת אילטוב ואנוכי הסתייגנו מהנוסח המוצע והצענו לחזור אל הנוסח המקורי כפי שהציעה אותו הממשלה, ללא קוורום וללא פתחי מילוט מאותו קוורום, כדי שהחקיקה תקבל את הנופך הרציני שהנושא הזה ראוי לו. תודה, אדוני היושב-ראש.

אם כן, גם הסתייגויותיו של חבר הכנסת בגין. המסתייג הבא, חבר הכנסת אבי דיכטר. בבקשה, אדוני. חמש דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, רבותיי השרים, כנסת נכבדה, ההסתייגות שלי עוסקת בסעיף שעלה לדיון, הוסר במהלך הדיון בהסתייגויות של אחרים, ובעיניי זו סוגיה קריטית להשלמת החוק הזה, חוק-היסוד, סוגיה שהיא הרת גורל, שלא נצטרך ולא נזדקק לה, אבל אם חס וחלילה נגיע ליום פקודה כדאי שנהיה מצוידים בחוק במתכונת הנכונה ביותר, המקצועית ביותר, הלאומית ביותר והנכונה ביותר. והמתכונת הזו, בעיניי, היא חסרה במידה מסוימת, וההשלמה שאני רואה לנגד עיניי היא להוסיף בחוק-היסוד, בפסקה (3): אחרי סעיף קטן (א1) יבוא המשפט הבא: אצלה הממשלה את סמכותה, כאמור, יהיה המניין החוקי לקבלת ההחלטה בוועדת השרים, קרי, הקבינט, מחצית מחברי הממשלה המכהנים בוועדה. ואולם, בנסיבות קיצוניות ומנימוקים שיירשמו, ואם הדבר הכרחי מטעמי דחיפות שאינם מאפשרים לכנס את המניין החוקי האמור, רשאים ראש הממשלה ושר הביטחון לקבל את ההחלטה במניין חוקי מצומצם יותר. זו סוגיה, אדוני היושב-ראש, שאנשים שעברו, בין אם מלחמות ובין אם אירועים אחרים, ואני מרשה לעצמי לגייס את הניסיון שלי בדברים האלה, אומנם רק 47 שנים, אבל משהו אפשר היה ללמוד, בוודאי כשאתה מסתכל על האיומים, ואם ראש הממשלה הוא גם שר הביטחון?

לתכלית הזו, הרי ממילא, כשהקבינט עוסק בסוגיה של ראש ממשלה שהוא שר ביטחון או שר חוץ או שהתפקידים מאוישים באדם אחד, אתה יודע להגן על כך בסדרי הפעולה. ממילא כשהקבינט נדרש להאציל מהסמכות הוא יודע בדיוק מה תפקידו של ראש הממשלה. ואם זה ראש ממשלה, כמו שאתה אומר, שהיה כבר בעבר ראש ממשלה ושר ביטחון, והיו לא אחד ולא שניים,

היו כמה דוגמאות כאלה, חזקה על הממשלה, על הקבינט, שבממשלה הספציפית שבה ראש הממשלה הוא גם שר הביטחון, זו לא המציאות היום אז היא לכאורה תיאורטית, אבל היא יכולה להיות מעשית כפי שאתה אמרת. ולכן יש חשיבות שאנחנו לא רואים אפשרות, אנחנו נשב בוועדה, בוודאי גם אני, אנחנו לא רואים אפשרות שהחלטה על יציאה למלחמה או יציאה לפעולה צבאית שבסבירות קרובה לוודאות תידרדר למלחמה או תוביל למלחמה, שדבר כזה יתקבל בלי שתי הדמויות המובילות במדינת ישראל לתכלית הזו: ראש הממשלה ושר הביטחון. אבל מעבר לזה, בסוגיה של הקוורום, כפי שהיה אפשר להבין מהדברים שקראתי בהסתייגות, אנחנו חשבנו, לא רק אני, חלק מחברי הוועדה, תקופות מסוימות אפילו רוב חברי הוועדה,

יש כאן הסתייגות שעוסקת רק בנושא הזה של הקוורום, שכשמתכנס קבינט שקיבל סמכות מהממשלה להחליט על יציאה למלחמה או על פעולה צבאית שבהסתברות קרובה לוודאות תוביל למלחמה, בניגוד לממשלה, שבה אנחנו לא מכתיבים שום פורום, בקבינט שקיבל את הסמכות מהממשלה חשוב שיהיה קוורום, וקבענו אותו: לפחות מחצית מחברי הקבינט. לדוגמה, הקבינט הנוכחי הוא עשרה שרי ממשלה, חמישה שרים יקבלו את ההחלטה. אני מזכיר שבקבינט ישנם שבעה שרים שהם שרים סטטוטוריים: ראש הממשלה, ממלא מקום ראש הממשלה, אם ישנו, שר ביטחון,

שר משפטים, שר בט"פ, שר אוצר, נדמה לי שזה מניין השבעה. היום אין ממלא מקום, ושר החוץ הוא גם ראש הממשלה,

הקבינט הוא חמישה סטטוטוריים פלוס חמישה נוספים. ונדמה לי שכשאנחנו מדברים על החלטה הרת גורל בסדר גודל כזה כולנו היינו רוצים שהחלטה כזו תתקבל גם במספר מינימלי של שרים בקבינט, וקבענו אותו למחצית חברי הקבינט. גזרנו את זה ממשפט אחר, שאומר שהקבינט לא יהיה גדול ממחצית שרי הממשלה, ולכן, המחצית לא נקבעה במקרה. העובדה שבנסיבות מסוימות,

קיצוניות, כפי שהגדרנו בהצעה, יהיה אפשר לקבל החלטה של ראש ממשלה ושר ביטחון, בדיונים בוועדה עסקנו בלא מעט תרחישים שעלולים להוביל למצב כזה.

תודה רבה.

אם כן, הסתייגותך בעינה עומדת.

בבקשה, אנחנו עוברים למסתייגים הבאים, לדוברים, דב חנין בבקשה. אחריו חבר הכנסת איימן עודה. חבר הכנסת חנין, עד עשר דקות. תודה לך, אדוני היושב-ראש. רבותיי השרים, עמיתיי חברי הכנסת, אנחנו נמצאים בדיון באחת הסוגיות החוקיות החשובות ביותר. אין החלטה יותר חשובה בפוליטיקה האנושית מאשר ההחלטה לצאת למלחמה. במלחמה נהרגים אנשים. מלחמה מייצרת הרס וחורבן. מלחמה מייצרת צער ושכול.

עמיתיי חברי הכנסת, ההחלטה לצאת למלחמה היא החלטת ההחלטות. החלטה שצריכה להתקבל בצורה המעמיקה, הרצינית וגם הדמוקרטית ביותר. מי מחליט לצאת למלחמה? זו השאלה שעליה מדברת הצעת החוק הזו, ואני אקדים את המאוחר ואומר לכם, עמיתיי חברי הכנסת, מדובר בהצעת חוק חמורה ומסוכנת. חמורה ומסוכנת. כשאני מדבר, עמיתיי חברי הכנסת, על השאלה מי מחליט על מלחמה, אני כמובן לא מדבר על מצב שבו המלחמה נכפית עלינו, שבו מישהו תוקף את ישראל וישראל צריכה להתגונן. זה לא מצב של החלטה יזומה על יציאה למלחמה. אני מדבר על שאלה של יוזמת מלחמה. של החלטה שבה ממשלה, או גורם אחר, מחליטה לצאת למלחמה או לצאת למבצע צבאי שמשמעותו יציאה למלחמה. עמיתיי חברי הכנסת, כמו שאנחנו שמענו עכשיו מחבר הכנסת דיכטר, יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בעצם נמצאת על השולחן עכשיו הצעה שתאפשר בסופו של דבר לראש הממשלה נתניהו, יחד עם שר הביטחון ליברמן, לקבל בצוותא חדא החלטה על הפורום המצומצם, היותר-מצומצם, בתוך הקבינט, שיקבל החלטה על יציאה למלחמה.

עמיתיי חברי הכנסת, אומר כאן בצורה הברורה והגלויה ביותר: אני לגמרי לא סומך. לא סומך על נתניהו, לא סומך על ליברמן, ואני מציע לכולנו לא לסמוך, לא על נתניהו ולא על ליברמן, כשמדובר על יציאה על מלחמה ומדובר על חיי בני אדם בארץ הזו. אנחנו לא מדברים על שאלה תיאורטית, עמיתיי חברי הכנסת. אנחנו כולנו קראנו את הפרסומים וחלקנו גם יודעים שמאחורי הפרסומים האלה הייתה אמת על אותו שלב שבו ראש הממשלה נתניהו רצה ליזום מהלך שמשמעותו הייתה התגלגלות לכיוון מלחמה עם איראן. מה שקרה אז באותם ימים היה שהרמטכ"ל דאז גבי אשכנזי, ראש המוסד דאז מאיר דגן וראש השב"כ יובל דיסקין אמרו לראש הממשלה שהמהלך שהוא מציע איננו חוקי, במובן הזה שלא התקבלה החלטה על ידי הגוף המוסמך לקבל את ההחלטה. לפי המצב המשפטי שהיה קיים לפני הצעת החוק הזו, מי שהיה צריך ומי שמוסמך לקבל החלטה על יציאה למלחמה היה רק הממשלה. במצב המשפטי הזה יכול היה הרמטכ"ל, יכול היה ראש המוסד, יכול היה ראש השב"כ ויכלו גורמי ביטחון נוספים יחד איתם לומר לראש הממשלה שמה שהוא מבקש שיתבצע לא יכול להתבצע בהיעדר החלטת ממשלה. כך, לפחות לפי הפרסומים, עמיתיי חברי הכנסת, נמנעה מישראל הסתבכות במהלך מלחמתי מסוכן שאף אחד מאיתנו לא יודע לומר היום כמה חיים הוא היה עלול לגבות. נתניהו מקדם מהלך שישנה את המצב המשפטי הזה. הוא רוצה להשתחרר מהחובה להביא את ההחלטה על מלחמה לפניה ממשלה. וכפי שהסביר לנו חבר הכנסת דיכטר, הוא גם רוצה להשתחרר מהחובה להביא את ההחלטה לצאת למלחמה לפני הקבינט. בסופו של דבר, לפי ההסתייגות של דיכטר, לפחות, ראש הממשלה ושר הביטחון יוכלו להחליט בעצמם, ואולי לצרף עוד מישהו כדי שיהיה טריומווירט שמחליט. המהלך הזה, עמיתיי חברי הכנסת, הוא מהלך בעייתי, מסוכן ופסול. בהסתייגות שלנו הצענו מהלך בכיוון ההפוך. אם נתניהו מעוניין שיוזמת מלחמה תהיה משהו שהוא יוכל להחליט עליו יחד עם שר הביטחון שלו אנחנו מציעים מהלך הפוך: יוזמת מלחמה שהממשלה מעוניינת להחליט עליה תצטרך אישור של הכנסת. אנחנו מציעים שאם הממשלה החליטה, או ועדת השרים החליטה, זה הקבינט, לפתוח במלחמה או לנקוט פעולה צבאית משמעותית שהמשמעות שלה היא התגלגלות למלחמה, ההחלטה הזאת תובא מייד לאישור הכנסת, ומליאת הכנסת תתכנס לדון בנושא בתוך 48 שעות ממועד קבלת ההחלטה.

עמיתיי חברי הכנסת, כאשר הבאתי את ההצעה הזאת לפני ועדת החוץ והביטחון כמה מהחברים הרימו גבה. אבל אני רוצה לומר לכם, עמיתיי חברי הכנסת, שזה המצב, זו הנורמה השולטת במדינות דמוקרטיות. זו הנורמה השולטת בצרפת, הכרזת מלחמה היא סמכות של הפרלמנט. זו הנורמה השולטת באירלנד, זו הנורמה השולטת באיטליה, זו הנורמה השולטת בספרד. בספרד אומנם מי שמכריז את המלחמה זה המלך, אבל הוא צריך אישור מוקדם של הפרלמנט. זו הנורמה השולטת בשבדיה, זו הנורמה השולטת בארצות הברית, הקונגרס הוא זה שמחליט על מלחמה, לא הנשיא, מדינה נשיאותית, אבל לא הנשיא מכריז מלחמה אלא הקונגרס. בגרמניה, אדוני היושב-ראש, הבונדסטג, הפרלמנט הגרמני, שהוא זה שמוסמך להכריז מלחמה, יכול להכריז מלחמה, ורק ברוב של שני שלישים. רק ברוב של שני שלישים. אני מציע שגם אנחנו נלך בכיוון הזה. גם אצלנו, הכנסת, שהיא הגוף הריבון, היא הגוף המחוקק, כאשר ישנה החלטה היסטורית כל כך משמעותית כמו לצאת מלחמה, יתכבדו ויביאו את זה למליאת הכנסת. אני שוב אומר לכם, עמיתיי חברי הכנסת, אני לא מדבר על הסיטואציה ואף אחד לא מדבר על סיטואציה שבה ישראל מותקפת. אני מדבר על הסיטואציה שבה ישראל, או ממשלת ישראל, או ראש ממשלת ישראל מבקשים ליזום מלחמה. מצב כזה מחייב אישור של הכנסת. הכנסת עוסקת בהרבה שאלות שהן הרבה פחות חשובות מאשר ההחלטה לצאת למלחמה. איך ייתכן שהכנסת תוותר על החובה שלה לאזרחי ישראל להחליט בשאלה אם לצאת למלחמה או לא לצאת למלחמה? אם הסיטואציה היא כל כך חשובה ואם היא כל כך ברורה, אז לממשלה יש רוב בכנסת. תתכבד הממשלה לבוא לפני הכנסת, להסביר לכנסת ולשכנע את הכנסת שאכן המלחמה הזו דרושה וחשובה כל כך. עמיתיי חברי הכנסת, אני רוצה גם להביע דאגה גדולה ממה שמתרחש סביבנו כאן באזור בימים האחרונים. אני שומע את דיבורי המלחמה מול איראן ואני חייב לומר לכם שאני לגמרי לא שותף להתלהבות הגדולה הזו. אני שומע את הדיבורים על מה שקרה בסוריה ואני מודאג מאוד ממה שקרה בסוריה. אני אומר לכם, עמיתיי חברי הכנסת, יוזמת מלחמה נגד איראן בסוריה תהיה יוזמת מלחמה מסוכנת והרסנית, תייצר כמובן חורבן איום בסוריה, אבל תייצר גם מחירים איומים בישראל. תייצר מחירים איומים בישראל. אני אומר את הדברים שאמרתי כאן כאשר נפתחה מלחמת לבנון השנייה. גם אז הייתה התלהבות מקיר אל קיר, חוץ מסיעת חד"ש. אני אומר את אותם דברים שאמרתי אז. אתם מכניסים את כולנו לבוץ מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד מסוכן. יש אלטרנטיבה. אנחנו רואים את מה שקורה בחצי האי קוריאה. גם שם היה מצב מסוכן ביותר. שם לא רק היו תוכניות גרעיניות אלא צפון קוריאה, למרבה הצער, אפילו פיתחה נשק גרעיני. ולמרות זאת, נעשה מאמץ, ופה צריך להגיד לזכותו של נשיא דרום קוריאה, שעשה מאמץ אמיץ, נכון וחשוב כדי לפרק את הפצצה הזאת, לא כדי לפוצץ אותה, לא כדי לפוצץ את חצי האי הקוריאני ואת העולם כולו במלחמת עולם חדשה, נעשה מאמץ להידברות, לפתור את הדברים האלה בדרך אחרת והפוכה. גם מול איראן, אני חושב שהמהלך של ההסכם הבין-לאומי בעניין הסכם הגרעין היה מהלך בכיוון הנכון, ואותו היה צריך להמשיך ולהעמיק, ולהגיע להידברות בכל השאלות שנמצאות במחלוקת. ובוודאי ובוודאי לא להוביל למלחמה אזורית איומה, עם מחירים קטסטרופליים, מלחמה שאף אחד לא ינצח בה אבל יהיו בה מחירים איומים גם לאזרחי ישראל, גם לאזרחי ישראל. לכן, עמיתיי חברי הכנסת, אני קורא להתנגד להצעת החוק הזו. אני קורא לכם לתמוך בהסתייגויות שאנחנו הגשנו. אני קורא לכם, עמיתיי חברי הכנסת, תודה רבה. לעשות את כל מה שניתן לעשות כדי שישראל לא תסתבך במלחמה איומה ומיותרת נוספת. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה, אדוני. אני מבקש להקפיד על מסגרת הזמן. יש עשר דקות, זה מספיק זמן,

כמה דוברים יש? על פי הסיעות, יש עוד חמישה דוברים. בבקשה, אדוני, עשר דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברות הכנסת, האוכלוסייה הערבית איבדה חמישה מטובי בניה בשבוע האחרון כתוצאה מהאלימות, מהפשע בתוך החברה הערבית עצמה. בצד ימין, האשנב של המחנה הציוני, בבקשה שקט. איבדנו את יזיד הבראת מכפר א-נאעורה, כרם סולטאן מכפר טירה, פורסאן אבו עזיז בן ה-13 ושפיק אבו עזיז מאום אל-פחם, ניזאר ג'השאן מנצרת. המשפחה של ניזאר תרמה את איבריו ובכך הצליחו להציל שלושה בני אדם, שלושה אזרחים. במותו ציווה לנו את החיים. האלימות בקרב האוכלוסייה הערבית הפכה למגפה, לסרטן בתוך החברה עצמה. משנת 2000 עד עצם היום הזה נהרגו 1,260 אזרחים ערבים, משנת 2000 עד שנת 2018. אתמול בטירה נהרג כרם סולטאן. בשנת 2012, 50% מההרוגים במדינת ישראל היו הרוגים ערבים, בשנת 2017, 58% מהנרצחים הם ערבים. כלומר, אנחנו 18% מכלל האוכלוסייה, אבל 58% מהנרצחים אשתקד הם ערבים. חבריי חברי הכנסת וחברות הכנסת, מכובדי יו"ר הכנסת, לפני שלושה ימים אני הבטחתי לציבור שלנו, לציבור הערבי, שבמשך החודשים הבאים 50% מהזמן שלי אני אקדיש למלחמה נגד האלימות בקרב האוכלוסייה הערבית, ושאר 50% מהזמן לטובת כלל הסוגיות. אנחנו, יש לנו מצע הוליסטי, אבל בכל זאת אנחנו נמצאים במצב חירום. אני רוצה לתת לכם שלוש השוואות. השוואה ראשונה זה מצבנו לפני שנת 2000,

אוקטובר 2000, ומצבנו אחרי אוקטובר 2000: לפני אוקטובר 2000 היו בערך בין שני הרוגים לשלושה הרוגים מדי שנה. מבחינתנו, כששמענו על הרוג היינו רואים את האוויר צבוע בצבע שחור. איך בן אדם מעז להרוג בן אדם אחר? מבחינתנו זה היה דבר שלא ייאמן, והיום זה הפך משהו שבשגרה. בכל שבוע יש הרוגים. ההשוואה השנייה זה לא רק בינינו, אנחנו הערבים אזרחי מדינת ישראל, לפני שנת 2000 ואחרי שנת 2000, זאת השוואה בינינו לבין בני עמנו בגדה המערבית. אנחנו מיליון וחצי ערבים בתוך מדינת ישראל. בגדה המערבית יש שלושה מיליון. דיברתי עם יו"ר הביטחון המסכל בגדה, זיאד הבריח, וביקשתי ממנו נתונים. הוא אמר לי שזה משהו בין 18 ל-20 הרוגים מדי שנה. כלומר, שליש מההרוגים הערבים בתוך מדינת ישראל. שאלתי אותו על פיענוח מקרי הרצח, אמר לי: אנחנו מצליחים להגיע לכל רוצח. צריך גם להבין שבגדה המערבית יש נשק פי כמה יותר מהנשק שנמצא בקרב האוכלוסייה הערבית בתוך מדינת ישראל.

בוועדה מסוימת, דיברתי עם איש משטרה ושאלתי אותו: איך זה יכול להיות שאתם לא מצליחים לפענח? בגדה המערבית מצליחים ב-100% מהמקרים. הוא ענה לי כך: אנחנו מדינה דמוקרטית, צריך ראיות, צריך לחקור לעומק. אז אני רוצה לשאול אתכם: אם ערבי רוצח יהודי, אז איך פתאום יש כל הראיות ומצליחים ב-100% מהמקרים? וזאת המשוואה השלישית, כשערבי רוצח ערבי לעומת כשערבי רוצח יהודי. למשל, זכור לכולם המקרה של נשאת מלחם, שהרג שני יהודים וערבי אחד לפני כשנתיים וחצי. ראש הממשלה הביא את הדוכן שלו לרחוב דיזנגוף, השתלח בחברה שלנו. רדפו אחרי הבחור, ללא משפט ללא כלום, הרגו אותו. כולם יודעים שלפני חודש וחצי יהודי נהרג בכפר קאסם. אחרי יומיים, רק יומיים, הגישו כתב אישום. אבל בעשור האחרון ישנם עשרה הרוגים בכפר קאסם על ידי ערבים, עשרה הרוגים ערבים על ידי ערבים ולא פוענח מקרה אחד. הם לא משתפים פעולה עם המשטרה. את תשתקי. תשתקי. אתה תשתוק, הבנת? אתה תשתוק. איזה סגנון יש לך. תשתקי. כשבאים לזירת רצח אז אתה ראית מה קורה בזירת רצח, שוטפים אותה באקונומיקה.

האוכלוסייה הערבית בישראל, האלימות הזאת חוזרת אליכם.

אבל לא שמעתי אותך, אדוני היושב-ראש, אומר מילה. אתה אומר "חברת הכנסת ברקו" כשהוא מתנהג כאן כמו בהמה ואתה לא אומר לו כלום? בבקשה, גברתי.

האוכלוסייה הערבית בתוך מדינת ישראל,

זה נראה לך הגיוני שיעמוד כאן וידבר כאן בצורה כזאת? למסור את הנשק מהכפרים והערים שלנו. ככה מנהלים דיון?

כיו"ר הרשימה המשותפת, פונה למשטרת ישראל, לא,

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה ופעם שנייה.

תשעשע אותו. מה האדנות הזאת? סליחה, מה, את עומדת כאן ונותנת ציונים? אני קורא למשטרת ישראל.

אני מצפה שאתה תגן על כבודי. סליחה, גברתי, אני מגן עלייך ואני מגן על כולם.

אל תפריעי לו, גם אם לא מקובל עלייך. לא ראיתי.

אף אחד לא קילל אותך. סליחה? סליחה? אנא ממך.

אנחנו היינו באותה מליאה, אדוני? אנא ממך, אני לא רוצה להוציא אותך. תפסיקי את השיח הזה.

תפסיקי את השיח הזה. אדוני היושב-ראש, אני מבקש ממך שתיתן לי חצי דקה נוספת,

שתקבל עוד דקה, שיהיה לך זמן, אני, איימן עודה, יו"ר הרשימה המשותפת, בשם כל הרשימה המשותפת, בשם כל הנהגת האוכלוסייה הערבית, קורא למשטרת ישראל לאסוף את הנשק. כן להיכנס לכפרים. כן להיכנס לערים ולאסוף את הנשק. אתם יודעים איפה הנשק נמצא, אתם יכולים לעשות זאת. הדבר השני זה להגביר את האכיפה, זה להחמיר את העונש. בנושא פרוטקשן, לתת אופציה לבן אדם שיש לו עסק ומאיימים עליו בפרוטקשן, שיגיע למשטרה, שתהיה לו חסות. אבל הוא לא מגיע. שיגיש את התביעה, ושירדפו ויתפסו את האדם שמבקש פרוטקשן, ולהחמיר את העונש בנושא. אני מבקש להחמיר את העונש בנושא השוק האפור. אני מבקש להחמיר את העונש בנושא שימוש בנשק. אני מבקש להחמיר את העונש בנושא החזקת נשק בלתי מורשה. אנחנו לא רוצים נשק בקרב האוכלוסייה הערבית, אנחנו לא זקוקים לנשק הזה, אין בו שום דבר טוב. לפני שעה קלה נפגשתי עם יו"ר הכנסת חבר הכנסת יולי אדלשטיין. ביקשתי ממנו לקיים יום מיוחד בכנסת, כולל כל הוועדות, כולל דיון במליאה, בנושא האלימות בקרב האוכלוסייה הערבית, והוא נעתר לבקשתי. אני מבקש מכם, חברי הכנסת וחברות הכנסת, שכולכם תיטלו חלק ביום חשוב זה. אני הבטחתי לציבור שלנו: יותר מ-50% מהזמן שלי ושל הרבה מחברי הרשימה המשותפת יהיה מוקדש לנושא כל כך חשוב זה, כי אנחנו מקדשים את החיים. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. בבקשה, גברתי. לגברתי יש עד חמש דקות. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. דווקא היום, אני לא יודעת אם זה ציני או אם זה עצוב שדווקא היום נדון בהצעת חוק כזו, הצעת חוק שבאה להקנות לראש הממשלה, או לצמצם לקבוצה מאוד קטנה, שיכולה להסתכם בשני אנשים שישבו וידונו ויחליטו שהם מכניסים לא רק את כל המדינה ולא רק את כלל אזרחי מדינת ישראל אלא אולי את כל העמים באזור הזה למצב של מלחמה. דווקא ביום הזה, שאנחנו בינינו יושבים ומדברים ומחכים לשעה 20:00, שהיא תכף תגיע, כדי להבין מה קורה: האם המדינה כולה נכנסת למערבולת חדשה של דמים ושל מלחמה, או שאנחנו נקבל דיווח על מה שקרה אתמול בלילה, כאשר רעדה האדמה, לא לפי מה שאני מנסה לתאר אלא בעצם ככה זה בדיוק נרשם, נרשמה רעידת אדמה מרוב ההפצצות שהיו בסוריה הלילה. אני מאוד מקווה שאנחנו לא עומדים בפתחה של מלחמה חדשה. לפני כחודשיים הייתה ביקורת, ולא רק ביקורת אלא הסתה מאוד פרועה נגדי, בגלל שהעזתי להגיד שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו ממשלה שמקבלת החלטות שיכולות לגרור למלחמה על ידי תוקפנות במדינות באזור, ובעיקר זה היה בסוריה, ושאנחנו לא רוצים להגיע למצב של תגובה ונגררות למלחמה. ועכשיו בא ראש הממשלה, מלווה בהצעת החוק הזו, שכנראה הוא באמת רוצה אותה. הוא מת לקבל לידיים שלו את ההחלטה להוציא אותנו למלחמה, להוציא את כלל מדינת ישראל למלחמה. בואו נהיה ברורים, אני נגד שתהיה החלטה כזו, בכל מצב לצאת למלחמה. סליחה, יש לי שאלה, שאלה עניינית.

האם את בעד התבססות איראנית בסוריה? כן, היא בעד חיזבאללה. זה מה שהיא בעד. קיבלת תשובה מחברת הכנסת ברקו, לא, אני רוצה ממך. שמעתי, כי הרי היא יודעת את הכול. היא תמכה בחיזבאללה.

היא שומעת דברים, אבל בכל זאת מתעקשת לדעת מה אחרים חושבים. אל תצעקי, אני אענה לך. אין מה להתפלא על כל ההצעות, ועל כל הדיונים, ועל כל מה שאת זורקת לאוויר, אם זה בדיוק מצב, אל תצעקי,

על הילדים שהופגזו בגז. חברת הכנסת ברקו. אתה לא מעיר, אני אומרת דבר אחד. חברת הכנסת ברקו, אני מבקש ממך. את יושבת ואת מרשה לעצמך יותר מכולם כל הזמן לשבת ולהפריע. אני לא מסכים עם שום מילה שהיא אומרת, אבל חובתנו להקשיב. אנא ממך.

אני נגד מלחמות בעיקר. ואני חושבת שאף אחד לא צריך להגיע למצב לבחור להיות במלחמה, אלא מלחמה זה דברים שנגררים אליהם בכוח. זה דברים ששנואים ואמורים להיות שנואים על כולנו. אני לא חייבת לענות לפי האשמות. חבר הכנסת חסון. אני מאוד ברורה, חבר הכנסת יואל חסון. אני נגד התערבות של מדינה אחת במדינה אחרת, כולל ובעיקר התערבויות שמביאות להריסה, והתערבויות שמביאות למלחמות. אני לא זאת שאחליט מה קיים בסוריה ומה לא קיים. אבל אני כן נבחרתי כדי לייצג את רצונם של אזרחי המדינה שהצביעו לי ולמדיניות שאני דוגלת בה, שבעיות פותרים דרך משא ומתן ולא דרך מלחמות. תגידו עליי נאיבית. תגידו עליי שאין לי גישה צבאית וביטחוניסטית, נכון, ואני גאה בזה שאין לי גישה ביטחוניסטית במובן הביטחוניסטי הקיים.

יש לי גישה שמאמינה בביטחון אנושי לכלל האנשים בעולם. אני לא רוצה שנפקיר החלטה כזו בידיים של ראש ממשלה אחד או אחר. אני הייתי רוצה לראות מצב שדווקא מוסיפים בלמים ומוסיפים רשת ביטחונית שיותר מקשה על החלטות של מלחמה. אצלנו בערבית, כבוד היושב-ראש אומרים פתגם, (אומרת דברים בערבית ומתרגמת:) משוגע אחד זרק אבן לבאר, מאה עם שכל לא ידעו להוציא אותו. אל תיתנו את האבן ליד של המשוגע, כי תצטרכו 120 לחפש דרך להוציא את האבן הזו.

חבר הכנסת ג'בארין, לא נמצא. חבר הכנסת עמר בר-לב. ועד שהוא יגיע, חברת הכנסת תומא, מותר לנו להתערב כשרוצחים ילדים במאות במדינה סמוכה. בבקשה, אדוני, חמש דקות. אדוני היושב-ראש, החלטה על יציאה למלחמה,

חבר הכנסת עמר, ראש הממשלה עומד לנאום, אנחנו הולכים לשמוע אותו. מה אני יכול לעשות? הוא בכוונה כיוון את זה לזמן שאני אדבר. אתם ביטלתם את האי-אמון בגלל הנאום הזה. אז תפסיקו, מכיוון שאני יודע מה הוא הולך להגיד, אז יהיה לך יותר מעניין לשמוע אותי,

אתם ביטלתם את האי-אמון. עיסאווי, כן. אדוני היושב-ראש, יציאה למלחמה או החלטה על יציאה לפעולה מבצעית שעלולה להוביל למלחמה בסבירות גבוהה, מן הראוי שהממשלה תחליט עליה. אבל מה שהתברר בהרבה מאוד השנים האחרונות, שבפועל, בגלל סיבות כאלה ואחרות, נושאים כאלה לא הובאו לידיעת הממשלה ולהחלטתה. ולכן בוועדת עמידרור, אלוף במילואים עמידרור, שהתבקש על ידי ראש הממשלה להקים ועדה שתעסוק בתפקידי הקבינט ותעסוק גם בשאלה הזאת, ההמלצה שלו הייתה שהממשלה תאציל מסמכויותיה לקבינט, שהוא גוף מקצועי, לקבל את ההחלטות האלה. מכאן נולדה הצעת החוק הזאת. יש בזה היגיון, כי בין ממשלה שלא מביאים את הדברים לידיעתה ולאישורה לבין קבינט, שהוא אומנם יותר מצומצם אבל מביאים לידיעתו ולאישורו ולבחינתו, אני מעדיף את האפשרות השנייה. אבל אז נשאלת השאלה: אוקיי, ראש הממשלה קובע ישיבת קבינט בנושא קריטי של יציאה למלחמה, כמה אנשים, מה המינימום, מה הקוורום המינימלי שחשוב בעינינו שיהיה בחדר שמאשר את ההחלטה הזו? ואנחנו עמדנו על זה. בהתחלה הייתה ההצעה של חבר הכנסת עפר שלח שלפחות 75% מאותם האנשים יהיו בחדר ויקבלו החלטה. צריך להבין, מבחינה פורמלית הקבינט צריך למנות לפחות שישה אנשים, ובפועל הוא מונה בדרך כלל יותר, היום הוא עשרה אנשים. 75% זה בערך שבעה-שמונה שרים שיקבלו את ההחלטה. הסכמנו גם להתפשר ולרדת ל-50%. אבל אז באה הממשלה, בעקבות הנחיות של ראש הממשלה, ואמרה:

בסדר, אבל בתנאים מיוחדים, תנאים קיצוניים, ראש הממשלה יוכל, יחד עם שר הביטחון בלבד, להחליט שיוצאים למלחמה. עכשיו, מה זה תנאים מיוחדים?

הניסוח הוא: ואם הדבר הכרחי "מטעמי דחיפות".

ראש הממשלה יכול להחליט שהשרים מדליפים מהקבינט, ולכן בעיניו זה הכרחי לקבל את ההחלטה רק עם שר הביטחון, או נושאים "שאינם מאפשרים לכנס את המניין החוקי כאמור". עכשיו, אנחנו מדברים על יציאה למלחמה. אנחנו לא מדברים על מצב שמדינת ישראל הותקפה התקפת פתע ואז בוודאי לא צריך שום החלטה, כמובן שישר צה"ל יודע איך להגיב, יש לו פקודות וכן הלאה.

אנחנו עמדנו, לשמחתי היינו לא רק חבר הכנסת עפר שלח ואני, היו גם חברי כנסת מהקואליציה שעמדו על כך שיצטרכו קוורום מינימלי של 50%. וזהו.

הייתה הפסקה בדיון, הפסקה בדיון למשך שעתיים, שבמהלכה, על פי ההבנה, הלך יושב-ראש הוועדה אבי דיכטר לדבר עם ראש הממשלה, וכנראה חבר הכנסת סלומינסקי, עם יושב-ראש המפלגה שלו נפתלי בנט. וחזר חבר הכנסת דיכטר ואמר: לא, אני עומד על זה שתהיה האפשרות הזאת. מדברים על עוקף בג"ץ, אז תהיה אפשרות לראש הממשלה לעשות מהלך עוקף הקבינט המדיני-ביטחוני. ולכן אנחנו הגשנו הסתייגות שאומרת: קוורום כן, מהלך עוקף לא. לצערי ההסתייגות הזאת לא עברה, ולכן תמכנו בהסתייגות של חבר הכנסת אילטוב,

היו שם שני חברי כנסת מהקואליציה, חברי הכנסת בגין ואילטוב, וחברי הכנסת מהאופוזיציה הם אלה שהצטרפו אליהם ואמרו: אוקיי, אנחנו לא מוכנים בחוק לאשר את המהלך העוקף-קבינט הזה, ולכן אנחנו מעדיפים להשאיר את הנוסח הקיים בצורה המינימלית שלו, שאומרת שהממשלה מסמיכה את הקבינט. וזה מה שאושר.

האמירה של יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת דיכטר שתמיד חייבים שלפחות ראש הממשלה ושר הביטחון יקבלו את ההחלטה, גם את האמירה הזאת אני לא מקבל. אני חושב ששר החוץ חייב להיות

על פי החלטת הכנסת על החוק במדינת ישראל, גם שרת המשפטים ושר האוצר חייבים להיות חברים בקבינט. ולכן לא במקרה יש הגדרה ספציפית של לפחות שישה חברי ממשלה שהם צריכים להיות חברים בקבינט המדיני-ביטחוני. ולכן, בלית ברירה אנחנו תמכנו בהצעה של חבר הכנסת רוברט אילטוב, שאומרת: "אצילת סמכות הממשלה להחליט על פתיחה במלחמה או על נקיטת פעולה צבאית משמעותית לפי סעיף 40(א1) לחוק-היסוד תהיה לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי". לא הסכמנו בשום פנים ואופן שבחוק תהיה יכולת לראש הממשלה, בתואנה כזו או אחרת, בדחיפות כזו או אחרת, לעקוף את חברי הקבינט,

והוא, יחד עם שר הביטחון, שבדרך כלל הוא מאותה מפלגה שלו, לפעמים גם שר הביטחון וראש הממשלה היו אותו בן אדם, יחליט לבד.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת שלח. אחריו חברת הכנסת מיכל רוזין, ואחריה, חבר הכנסת עמיר פרץ. עשר דקות, אדוני. שאלה לי, אדוני היושב-ראש. האם נעבור עכשיו להצבעה? לא נוכל, לא.

אה, זאת אומרת, הפסקה בדיון שאנחנו נוכל לראות את נאומו ההיסטורי של ראש הממשלה, לא, אבל, בבקשה. אני אעשה את זה קצר וקולע, כי עמר תיאר את המצב העובדתי. אבל אני רוצה להתייחס אליו, ברשותך, חברי היושב-ראש, בהתייחסות טיפה יותר רחבה. מה שראינו היום, אני בבניין הזה כבר חמש שנים, כבר התכסיתי בשריון של הציניות שקורית לבן אדם פה כשהוא רואה אנשים אומרים דבר אחד ומצביעים אחרת. אבל כמו המחזה שהיה בוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה בימים האחרונים אני מודה שטרם ראיתי. ארבעה ימים של דיון יוצא מהכלל, נכון, עמר? רציני,

לא קואליציה ולא אופוזיציה, בני בגין וניסן סלומינסקי ועמר בר-לב ואבי דיכטר, ואני הקטן, עם דוגמאות מהעבר, כל אחד מביא מהניסיון שלו, מהידע שלו, נכנסים לקרביים של החוק, ומביעים עמדות מאוד נחושות ומאוד מעניינות. ואז, במחי טלפון מראש הממשלה העמדות האלה מתהפכות. ולא מתהפכות סתם על חוק, ואני לא רוצה לזלזל בשום חוק שמעבירה הכנסת הזו, גם לא במשהו מחוקי הטרלול הנוכחיים, שהקואליציה הנוכחית וראש הממשלה הנוכחי כל כך מתמחים בהם, אלא בדבר החשוב ביותר שממשלה יכולה להחליט במדינת ישראל: ביציאה למלחמה, בהעמדת החיילים שלנו בפני הסכנה. בהחלטה הקריטית הזאת חברי כנסת מנוסים, רציניים, הצביעו בניגוד למצפונם ובניגוד למה שהם אמרו כי ראש הממשלה אמר להם, כשהם יודעים שהתוצאה הסופית של זה היא תוצאה חמורה. ולי יש יתרון אחד, אדוני היושב-ראש, על המעטים הנמצאים פה, אני לא רוצה להגיד שעל כל שאר 120 חברי הכנסת: אני כתבתי על מלחמות ישראל הרבה יותר ממה שהשתתפתי בהן, ויצא לי לחקור בדיוק את תהליכי קבלת ההחלטות האלה, איך נפלו ההחלטות באינתיפאדה ובמלחמת לבנון השנייה וכמובן בצוק איתן, שאת זה כבר ראינו על בשרנו, חבר הכנסת בר-לב ואני, מתוך הדברים עצמם, וחקרנו את זה בוועדת החוץ והביטחון, ואמר על זה מבקר המדינה מה שהוא אמר. המהלך שביקש ראש הממשלה להוביל, והצלחנו לסכל את חלקו אבל נשארנו עם החלק הכמעט-לא-טוב של תאוותנו בידנו, הוא שראש הממשלה ושר הביטחון, שהם לפעמים אותו אדם, וכמעט תמיד, כמו שאמר חבר הכנסת בר-לב,

כמו שאנחנו יודעים, בהסכמה אחת, יוכלו באיזשהו תעלול, באיזשהו קונץ פטנט, להחליט לבד להוציא את ישראל למלחמה. והדרישה הברורה שלנו היא שאם כבר מעבירים, ואני בעד להעביר, את ההחלטה הנוראית הזאת, ההחלטה הרת הגורל הזאת מהגוף הרחב של הממשלה אל הגוף הצר של הקבינט, יהיה לפחות מספר מינימלי של חברי קבינט בחדר. יממשו חברי הקבינט את אחריותם. לא יוכל ראש הממשלה לכנס ישיבת קבינט בעוד חצי שעה ואחר כך להוביל אותנו למלחמה ולהגיד שהקבינט לא הספיק להגיע. הדבר הברור הזה, שחבר הכנסת סלומינסקי וחבר הכנסת דיכטר וחברי כנסת אחרים של הקואליציה תמכו בו, הדבר הזה התהפך, ואנחנו נאלצנו בסופו של דבר להגיד: אם כבר יש קוורום, ובתוך הקוורום הזה בונים חלון שבאופן מפורש נותן לראש הממשלה אפשרות לברוח ממנו, אז שלא יהיה בכלל.

שהחוק שלפנינו הוא חוק בעייתי, הוא חוק נכה, יש סעיף שאני לא רוצה להתייחס אליו עכשיו, הנוגע לדיווח לוועדת החוץ והביטחון, גם פה היו עמדות מאוד נחושות שפתאום התאיינו בלחצו של ראש הממשלה. הוא חוק שבמקום לסדר את הדבר הזה באופן ראוי, עושה אותו נכה, והתוצאה הסופית שלו והתהליך שלו הם, בעוד הכנסת הזאת יושבת ומאזינה לנאום, שגם אני כמו חבר הכנסת בר-לב קצת יודע, חושב שאני יודע, מה הולך להיאמר בו ואני לא בדיוק עוצר את נשימתי, אבל התחושה היא תחושה של רוחות מלחמה באוויר, תחושה של החלטות גורליות באוויר וראש ממשלת ישראל עושה הכול כדי שההחלטות האלה יתקבלו בצורה הנכה ביותר האפשרית. ואם זה יקרה, לצערי אני חושב שעוד נתכנס פה לוועדת החקירה הבאה.

אין לנו שר תורן, אז אדוני יכול לדבר. אדוני, תאמין לי, אני לא רוצה לדבר יותר. הבנתי.

תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת מיכל רוזין,

אם לא מאתרים את מיכל, אני אבקש מחבר הכנסת אבי דיכטר. חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה, חמש דקות לרשותך. אני מבקש לדאוג להכניס שר תורן.

הממשלה. הוא הודיע שהוא מתחיל לדבר באנגלית ועובר אחר כך לעברית, אז כנראה ההודעה לא עבורנו,

אדוני יושב-ראש הקואליציה, אנא תדאגו לשר תורן. בבקשה, גברתי, סליחה. כנראה שהוא החליט שההודעה היא לא לאזרחי ואזרחיות מדינת ישראל אלא ההודעה היא לעולם, אז אולי אנחנו פחות צריכים להקשיב, היא לא ממוענת אלינו. אבל אני רוצה להגיד משהו שלא נאמר פה עד עכשיו. אנחנו נוהגים להתייחס לכל הצעת חוק כי זה המבנה שקיים פה בכנסת כשלעצמה. עולה עכשיו חוק הגיוס, מדברים על חוק הגיוס. עולה פסקת ההתגברות, מדברים על פסקת ההתגברות. עכשיו מדברים על יציאה למלחמה. צריך לראות את הדברים בהקשר. צריך לראות את שלוש השנים האחרונות וצריך לראות מה הממשלה מביאה לשולחן הכנסת. הצעת החוק הזאת, שבאה לצמצם את האיזונים והבלמים ביציאה למלחמה במשטר דמוקרטי, היא חלק מהניסיון לכרסם במבנה המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל. כי בעצם מה אומרת ההצעה הזאת? היא אומרת שבמקום שממשלה תחליט, וזה העיקרון של חוק-יסוד: הממשלה, שקובע שרק ממשלה מאשרת יציאה למלחמה, פה בעצם באים ואומרים: לא, ממשלה לא תצטרך לאשר, יצטרך רק קבינט מדיני-ביטחוני, ולא רק הקבינט, עכשיו גם חבר הכנסת דיכטר הביא לנו הצעה שאומרת, שבעצם לא צריך בכלל קוורום, יכולים ראש הממשלה ושר הביטחון לקבל החלטה לבד. ומה קורה אם שר הביטחון וראש הממשלה חד הם,

בתקופת ברק או בתקופת רבין? אז בעצם בן אדם אחד במדינת ישראל יחליט אם יוצאים למלחמה.

זה נכון שלאורך השנים ממשלות ישראל לא אישרו יציאות למלחמה. יש ויכוח אם הפעם האחרונה שממשלה אישרה מלחמה הייתה ב-67' או 73', או מבצע שלום הגליל, אבל בגדול זה מה שקבוע בחוק וזה מה שבעצם עומד לנגד עיניו של ראש הממשלה ולנגד עיניו של שר הביטחון כאשר הוא צריך להחליט אם הוא יוצא למבצע אשר עלול להוביל למלחמה, כאשר הוא מחליט על מלחמה. ברגע שאנחנו מצמצמים את אותה קבוצת אנשים שאמורה לקבל את ההחלטה הזאת, אנחנו משאירים את הכוח, אם לא לומר את שיכרון הכוח, בידי אנשים בודדים, בלי בעצם, כמו שאמרתי, מערכת איזונים ובלמים, בלי שום פיקוח. גם אחר כך רוצים לצמצם, לא להביא את ההחלטה למליאת הכנסת, כמו שנעשה למשל עם מבצע שלום הגליל או אחרים,

בעצם להביא את ההחלטה הזאת, לצמצם אותה, לא רק לוועדת חוץ וביטחון אלא ועדת משנה של חוץ וביטחון. עמדו פה שני דוברים לפניי, שהתרברבו בעצם ואמרו לכם, שימו לב, אנחנו יודעים כבר על מה נתניהו הולך לדבר.

כי הם יושבים בוועדות המשנה וסביר להניח שהם שמעו על מה הולכים לדבר. אבל מליאת הכנסת אינה יודעת, ולכן מליאת הכנסת כרגע ריקה, וכולם עומדים בחוץ ומקשיבים בטלוויזיה לנאום נתניהו כדי לשמוע מה קורה, ביחד עם עם ישראל. יש פה עיקור של הכנסת כרשות מחוקקת ומפקחת על הממשלה ומאשרת את פעולותיה. יש פה עיקור של ועדת חוץ וביטחון, של מליאת חוץ וביטחון, כמפקחת על מדיניות ביטחונית של מדינת ישראל ומדיניות החוץ. מעקרים את כל הגורמים, ויש כל מיני תירוצים: פה יש הדלפות ופה אנחנו לא יכולים לדון עם כזה קהל, אבל דנים בזה בטלוויזיה עם כל עם ישראל. בסופו של דבר, שקיפות זה לא איזו פריבילגיה לעשירים בלבד, זה לא פריבילגיה בדמוקרטיה. שקיפות היא אחד היסודות החזקים ביותר של דמוקרטיה. ככל שאנחנו מנהלים את המדיניות שלנו בחדרים יותר ויותר מצומצמים, עם פחות ופחות אנשים, אנחנו מאבדים את היכולת בעצם לפקח על פעילות הממשלה ועל אלה שמקבלים את ההחלטות.

בסופו של דבר ראש הממשלה נבחר בשביל לקבל החלטות ביטחוניות וכך גם שר הביטחון. אבל לא יכול להיות שהם יקבלו את זה בלי אישור של קבינט מדיני ביטחוני, בלי אישור ממשלה, בלי הודעה לכנסת בצורה כזאת ואחרת. אני לא אומרת שעכשיו צריכים לעמוד מול הכנסת ולפרט את כל המהלכים הצבאיים. העניין הזה בעצם פוגע בדמוקרטיה הישראלית, מצמצם אותה, וזה עוד נדבך, עוד איזה חור בחומה שמפיל לאט-לאט את החומה של הדמוקרטיה שמגינה עלינו מפני הידרדרות למצב של אוטוקרטיה, למצב שבו אדם אחד ישלוט, הוא יחליט, הוא יאשר וכך זה יתנהל. הייתי רוצה לראות את הימין מסכים שאדם אחד בלבד, ראש הממשלה, יסכים על הסדר שלום. הרי אנחנו יודעים שזה לא יקרה. הם ידרשו את אישור הממשלה והם ידרשו את אישור הכנסת, הם ידרשו כל אישור אפשרי. כך צריך לעשות גם לגבי מלחמה. הרבה יותר, מכיוון שבמלחמה, לצערנו, תמיד נגבים חיים.

תודה רבה, גברתי. יש בקשות רשות דיבור. תמר זנדברג, לא נמצאת, אילן גילאון, לא נמצא. עיסאווי פריג', אדוני, חמש דקות לרשותך. אחריו,

ואם מוסי לא יגיע אז חבר הכנסת דיכטר יסכם את ההסתייגויות. בבקשה, אדוני, חמש דקות. אדוני וחברי וידידי ורעי ועמיתי חבר הכנסת מאיר כהן,

יש לנו שר תורן,

אני ואתה, ואין אף חבר כנסת במליאה. מונח לנו על השולחן חוק יציאה למלחמה וקבלת סמכויות, מי מקבל ובאיזה מצב. באותו זמן ראש הממשלה נותן נאום,

מודע מה דיוק הדברים, האם לפני, האם אחרי, נותן נאום לאומה, וכל חברי הכנסת, גם עכשיו,

בחוץ, על המצב האיראני והאיום האיראני, מה עלול וחס וחלילה יקרה במצב של קיום מלחמה. ואנחנו דנים בחקיקה בדיוק על אותו נושא, סמכות קבלת מלחמה. אני לא נביא ולא מתיימר להיות נביא.

אני שואל את עצמי, הפניקה והמצב שאנחנו נמצאים בו, שהתחיל עם ביטול הצעת האי-אמון בכנסת היום של יש עתיד והמחנה הציוני, ועכשיו מגיע לשיאו בנאום ראש הממשלה, שמכניס בנו חרדות מהבלתי-נודע, וכולם עסוקים בהשערות, מה הולך להיות מחר, האם אנחנו על סף מלחמה, מה קורה? כולם שואלים, מתלחששים, מנבאים מה הולך לקרות. אני שואל את עצמי,

חסר אונים, חסר אונים,

צריך להכניס מדינה שלמה לפניקה כזו?

ימים יגידו, והשעות חולפות, והשעות חולפות. אני ציפיתי שהמושב הזה, אדוני היושב-ראש, ייפתח, יש לנו עוקפי בג"ץ, מלחמה על הדמוקרטיה, יש לנו חוק לאום, משפט עברי, המון חקיקה בעייתית, המון חקיקה שמשנים בה את כל כללי המשחק הדמוקרטיים. פתאום השיח מתהפך, פתאום דממה, פתאום השתקה, פתאום אנחנו כולנו בחרדות ובמחשבות מה הולך, האם אנחנו על סף הבלתי-ידוע, מה הולך להיות איתנו, למה זה קורה והאם זה צריך לקרות. אנחנו ביום פתיחת מושב צריכים להיות ככה, מסתכלים אחד על השני, מה הולך לקרות מחר? האם נעשים הדברים מתוך אחריות? האם ככה ממשלה וראש ממשלה צריכים להתנהג? יש החלטות, בסדר, אתה ראש ממשלה. יש ממשלה, יש מקבלי החלטות, יש מערכת ביטחון שכולם סומכים עליה, והדברים צריכים להתנהל בצורה מקצועית ובצורה אחראית. כל אזרחי מדינת ישראל עכשיו יושבים מול המסכים, והשאלות עולות וצצות באוויר. לפתיחת מושב כזו ציפינו? האם יש לנו חלק בזה? שוב, אני לא רוצה להיכנס למהות של הדברים, אבל אני חרד, ואני שואל את עצמי: האם תהליך קבלת ההחלטות ואיך שהדברים מוצגים ביום הראשון של המושב הזה הם אכן המציאות שאנחנו חיים בה? וכאן סימן השאלה, האם באמת זאת המציאות, או אני מעצב את המציאות? אני, אדוני היושב-ראש,

מאוכזב, לאן אנחנו הגענו, שהפכנו להיות כמו שחקני שחמט. אני רק מקווה לטוב. הביטחון חשוב לכולנו, כולנו נמצאים באותו מקום, כולנו נמצאים תחת גורל אחד, ורוצים ביטחון,

ביטחון, אבל רוצים את המציאות האמיתית,

ולא שיעצבו לנו את זה בדרכם, למטרתם ולהשגת תאוותם.

חבר הכנסת מוסי רז, ואחריו יסכם חבר הכנסת דיכטר.

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חברות וחברי הכנסת,

אני רוצה להביע צער, להשתתף בצער של 13 המשפחות שאיבדו את יקיריהן באסון השיטפונות בנגב, ואני רוצה להדגיש 13, כי לצערי עלו פה לפני זה חברי כנסת שמבחינתם כנראה אזרחים ערבים שנספים בשיטפון הם כלום, והשתתפו בצער של עשר משפחות. החוק הזה שמביאים לנו לכאן הערב הוא בעיתוי אומלל, אפשר להגיד, שבו בעצם רוצה ראש הממשלה לצמצם את מספר האנשים שמשתתפים בקבלת ההחלטה על מלחמה. וכפי שאמר חברי חבר הכנסת אילן גילאון, נדמה לי שקל מאוד להגיד את זה, מי שרוצה מלחמה, רוצה שהיא תוחלט בפורום מצומצם, מי שרוצה להימנע ממלחמה בכל מחיר, אלא אם כן המחיר כבד יותר מהמלחמה, רוצה שהיא תהיה בפורום יותר רחב, יותר שקוף. אנחנו רואים עכשיו את המצגת הזו שנעשית.

אני יכול לספר לך, אדוני היושב-ראש, כיוון שאתה יושב כאן: אותה ממשלה שמביאה לפה היום את חוק הלאום, שבו נאמר שהשפה הרשמית היא עברית, ראש הממשלה שלה עכשיו נואם באנגלית כי הוא חושב שלקהילה הבין-לאומית כנראה אין מתרגמים שיכולים לתרגם את הנאום שלו. אז הנאום שלו לאומה זה באנגלית, ועוד רבע שעה יביאו לנו את חוק הלאום עם השפה העברית. אני לא יודע איך אתם לא מתפדחים לעשות את הדבר המוזר וההזוי הזה. דבר שני, אני רוצה להגיד לך, אני מסכים עם נתניהו. זה לא בסדר שמדינות מפתחות נשק גרעיני ומשקרות על זה.

מזה לבוא ולעשות את הפניקה שנעשתה פה, אני לגמרי לא מבין מה היה פה קודם, לא על ידי האופוזיציה ולא על ידי הקואליציה, זה הוצג כאיזה איום חירום לאומי, ואני שמח שהוא איננו כזה. עם כל הגילוי, ואני לא שמח שיהיה נשק גרעיני, לא לאיראן ולא לאף מדינה אחרת, אני רואה בחומרה רבה אם יהיה נשק גרעיני כזה, אבל מפה ועד לפניקה שאחזה כאן קודם, לדעתי המרחק רב ביותר. אדוני היושב-ראש, שמעתי על ישיבת הנשיאות היום, ואני מצטער מאוד על זה שנשיאות הבית הזה החליטה את הנושאים החשובים ביותר על סדר-היום לטאטא מתחת לשטיח כאילו לא היו. בחודש האחרון נערכות מדי יום שישי הפגנות על הגדר ברצועת עזה שבהן יש הרוגים רבים, והנושא הזה לא מופיע על סדר-יומנו.

הוא כנראה לא חשוב בעיני נשיאות הבית הזה. העובדה ששני מיליון איש נמצאים בבית הכלא הגדול בעולם, עד כדי כך, אדוני היושב-ראש, שיוצאים משם אנשים עם רימונים, האנשים האלה הולכים שעות ברגל עם הרימונים, עוברים ליד חיילים ולא משתמשים ברימונים, וכשעוצרים אותם הם אומרים: אנחנו רוצים לשבת בבית כלא בישראל, לכן לקחנו רימונים, פחדנו שיחזירו אותנו לעזה, עדיף לנו כלא בישראל מאשר הכלא הגדול הזה של עזה, לנו פה אסור לדבר על הדבר הזה. ואני רוצה להגיד לך עוד דבר, אדוני היושב-ראש, וגם להגיד לבית הזה, ואני יודע שזה לא קל להגיד, ואני אומר את זה בתור מי שהיה קצין בצבא הזה: לירות במפגינים לא חמושים שלא מסכנים חיילים זה מעשה בלתי חוקי בעליל, שמתנוסס עליו דגל שחור שאומר: אסור, אסור,

ובית המשפט כבר קבע שצריך לסרב לפקודה בלתי חוקית בעליל, יש לסרב לפקודות האלה.

או לא מפגינים, מסכנים חיילים, מסכנים אזרחים, בוודאי שהתפקיד של החיילים זה להגן על מדינת ישראל ולהגן על אזרחי מדינת ישראל, להגן על שלומם, אבל בשום פנים ואופן לא הדבר הזה שנעשה, ושינוי המדיניות שמתרחש בארבעת הימים האחרונים הוא חמור אפילו הרבה יותר. מה בעצם הודיע צה"ל? יש הפגנה על הגדר, פוגעים בגדר, הוד קדושתה, חיל האוויר יפציץ. איפה נשמע כדבר הזה? הפגנות יש בכל העולם, הפגנות אלימות יש בכל העולם. יש דרכים לפזר אותן, מותר להשתמש בכוח, אבל להרוג אנשים שמפגינים? להפעיל את חיל האוויר כתגובה להפגנה? איפה נשמע כדבר הזה? וזה עוד כשצריך לקבל החלטה של כל הממשלה, שהיא כמובן לא מקבלת את ההחלטה הזו, אני לא יודע מי קיבל את ההחלטה הזו. אז עכשיו רוצים שראש הממשלה לבד או ראש הממשלה ושר הביטחון. מובן שראש הממשלה ושר הביטחון האלה הם כל כך שוחרי שלום, שאנחנו דואגים רק מהבאים. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת דיכטר יסכם, בבקשה. דיכטר מסכם.

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חברי הכנסת, אני שומע כאן מעל הדוכן נאומים, כמעט תקיעה בחצוצרות, על מצבים שאנשים נכנסו ללחץ, או-טו-טו הקרב מגיע לכנסת. אני חושב שכאשר מסתכלים על המציאות בשנים האחרונות, ולא חשוב אם אנחנו מדברים צפונה, מזרחה, דרומה ואפילו מערבה לכיוון הים, אני חושב שאנחנו יודעים לומר שאת היכולת הצבאית, ההרתעתית, גם ההתרעתית, אנחנו בונים בצורה מושכלת, גם על ידי צה"ל, גם על ידי גופי הביטחון האחרים. העובדה היא שהצעת החוק הזאת, חוק-היסוד וחוק הממשלה, נועדו לתת מענה סדור, סגור, חלוט, לגבי איך מדינה תקינה רוצה לעבוד, על פי חוק, מה רשאי ראש הממשלה, מה הוא חייב לעשות, מה חייבת לעשות ממשלה, מה חייב לעשות קבינט, מה הוא רשאי, מה הגמישות שיש לו. אין ספק שיש גמישות גם לממשלה, גם לקבינט, גם לראש הממשלה, גם לשר הביטחון, מהטעמים הפשוטים שבלי גמישות אין יכולת אמיתית לתפקד, ללא שום קשר באיזה משרה אתה נושא, באיזה ראשות משרד אתה עומד וזה נכון להרבה מאוד דברים. היו דיונים ארוכים מאוד לגבי איך לחלק את הסמכות בין הממשלה לבין הקבינט, איך תיראה מתכונת הדיווח מראש הממשלה לכנסת, בין אם לוועדת החוץ והביטחון, בין אם לכנסת כמליאה. וזה נכון, היו לא מעט מחלוקות לאורך התקופה הארוכה שניהלנו בה את הדיונים סביב הצעת חוק-היסוד, מהסיבה הפשוטה שכולנו בצדק, בדין ובצדק, חרדים מהמילה "מלחמה". איננו ששים אלי קרב, בוודאי לא אל מלחמות, למרות שהמלחמות קיבלו תצורות שונות מכפי שאנחנו מכירים. אדוני היושב-ראש, אנחנו כבר מספיק מבוגרים כדי להסתכל לאחור ולראות איך בפרק זמן של 45 שנה כמעט, המלחמות קיבלו תפנית. אפשר לומר שבחלק מהדברים התפנית חיובית, בהיבט שאלה לא מלחמות נגד מדינות, זו לא מלחמת העצמאות שהייתה לפני ואחרי הקמת המדינה עם מחיר נוראי ששילמנו: 1% אחד מהיישוב באותה תקופה. מהיישוב היהודי בישראל באותה תקופה 1% נפל במלחמת השחרור. כשאתה חושב על הנתונים האלה, על הפרופורציות האלה, אתה נחרד. 6,000 איש,

אדוני היושב-ראש, מתוך 600,000. נתון שהוא כבד משקל, ולא בכדי אנחנו אומרים: הם נתנו לנו את המדינה על מגש של כסף, מפני שאנחנו כולנו, אני לא מזהה כאן במשכן, במליאה, מישהו שהיה אז לוחם, או לפחות בגיל של לוחם, כולנו גדלנו לתוך מציאות שבה יש לנו מדינה. וכשאתה גדל למציאות שיש לך מדינה, אתה אולי יכול לחשוב בצורה קצת יותר סדורה, קצת יותר ארוכת טווח ולתכנן את הצעדים. ואף על פי כן הראיה: 70 שנה אחרי שקמה מדינת ישראל, 70 שנה, אנחנו באים להסדיר סוגיה שהיה מן הדין, ואולי גם מן הצדק, לעשות בה את המלאכה הזאת הרבה הרבה קודם. לא שהיה חס וחלילה כאוס בתחום הזה, המערכות ידעו לעבוד היטב, אם הממשלה, אם, לימים, הקבינט. היו מוטציות שונות, צריך להודות. גם בתור אחד שהיה בקבינט בעבר, אני זוכר את המטבחון, גם מסיפורים, גם מהתנסות אישית בתוך מטבחון כזה, השמינייה, השביעייה, שבעצם לא היה להם שום מעמד חוקי למעט העובדה שהממשלה הסמיכה את הקבינט או מינתה את הקבינט מתוך עצמה והקבינט מינה את המטבחון מתוך עצמו, וככה היה שרשור האצלת הסמכויות, למרות שהאחריות אף פעם לא ירדה מעל כתפי הממשלה ומעל כתפיו של ראש הממשלה. אלא שהמלחמות השתנו, אמרתי: בחלק מהדברים בכיוון חיובי ובחלק מהדברים לאו דווקא. פעם ידענו איך מתחילה מלחמה,

יושבים, חותמים על הסכמי שביתת נשק, הפסקת אש, בהתערבות צד שלישי או בלי התערבות צד שלישי, וידענו פחות או יותר את כללי המשחק הלחימתיים, לא עלינו, במערכות גדולות של מדינות. מלחמת יום הכיפורים, אותה מלחמה באמת הייתה המורכבת ביותר, מעבר למלחמת השחרור כמובן. היא הייתה המורכבת ביותר קודם כול מבחינת רף הפתיחה שלה, רף נוראי, קשה, לא עמדנו בו מעולם, ואני מקווה שלא נעמוד בו לעולם, עם תנאי פתיחה שאתה מנסה לשאול את עצמך איך היה נדרש, בנתונים של היום, מממשלה וקבינט של אז לתפקד, איך היה תהליך קבלת ההחלטות כשאין בעצם לא את חוק-היסוד ולא את הסעיפים שדיברנו עליהם קודם לכן. המציאות השתנתה. זה 45 שנה כמעט, מאז מלחמת יום הכיפורים, המלחמות קיבלו תפנית.

הן כולן, ללא יוצא מן הכלל, לא היו מלחמות נגד מדינות אלא היו מלחמות נגד ארגוני מחבלים. זה לא שלא הייתה התערבות של מדינות,

במלחמת לבנון, מלחמת של"ג ב-1982, שאז צה"ל מצא את עצמו נלחם בפלח מסוים כנגד צבא סורי, אבל אלה היו קרבות בתוך מערכה שלמה, שבעיקרה הייתה מופנית לעבר ארגוני הטרור הפלסטיניים, שמילאו אז את לבנון, וסופה של המלחמה זכור ומוכר לנו היטב. המערכות שלאחר מכן, אם זו מלחמת לבנון השנייה, שגם היא התנהלה מול ארגון טרור, חיזבאללה, ארגון proxy של איראן. איראן כמדינת טרור מספר אחת בעולם מריצה חמישה ארגוני proxy, חלקם מול ישראל, אם זה החיזבאללה מלבנון, אם זה החמאס והג'יהאד האסלאמי מעזה, המיליציה השיעית, שנבנית על ידי איראן בסוריה בימים אלה, וכמובן המיליציה החמישית של החות'ים בתימן. אני לא מציע לאף אחד להקל ראש. מיליציה זה נשמע כמו איזה משהו שיורים בו נשק קל הם יורים טילים. הם יורים טילים, אדוני היושב-ראש, למרחק של 700 800 ק"מ מתימן, אלה טילים ארוכי טווח. כל אחד מאיתנו יודע שמדובר בטילים איראניים, המסופקים על ידי איראן. האימון מתבצע על ידי איראן, המימון מתבצע על ידי איראן. כמובן שמאחר שמדובר בשתי מדינות מוסלמיות, אחת ערבית, ערב הסעודית, והשנייה מוסלמית שיעית איראנית, ברור לחלוטין שבמאבק הזה כללי המשחק הם שונים: כל אחד יודע מיהו האויב שלו, איש אינו מעז לקרוא תיגר על השני באופן גלוי אלא באופן עמום. שמענו את המשפטים הבוקר של בכיר בממשל האיראני, שדיבר אל מדינות המפרץ כמו שמדבר הבריון של המזרח התיכון אל מול מדינות הקטנות, המפרציות, במילים שלא נעים לשמוע, אבל באופן כללי. איך הוא אמר להם, מי שיפגע באיראן, ימצא את עצמו מותקף, מושמד, על ידי איראן.

בתוך שלושה ימים ב-1991 נכבשה על ידי עיראק, והמודל הזה, אני מניח, חרות שם למדינות המפרץ. אז לפעמים כדאי גם להסתכל איך זה נראה אצל השכנים, גם אם השכנים רחוקים. בכל אופן, השכנים מעניינים אותנו. מעניינים אותנו לא רק בזירה ההיא, מעניינים אותנו השכנים במצרים, שסובלים מטרור כבד מאוד בסיני, טרור של ארגון של דאעש, שגם הוא, כמו ארגון טרור, כמעט כמו קבוצה או שחקן ספורט, היה שייך לאל קאעידה, תחת השם אנצאר בית אל-מקדס, בשלב מסוים הבינו שאפשר לקבל כסף מקבוצה יותר טובה, לקבוצה היותר טובה קוראים דאעש, אז הם מכרו את עצמם לדאעש והפכו להיות ולַאית סינא, מחוז סיני של דאעש, ומגלגלים פיגועים נוראיים. ב-2016, סדר גודל של למעלה מ-600 הרוגים היו לכוחות הביטחון במצרים. למעלה מ-600. ב-2017 המספר גבוה יותר. רק בפיגוע אחד, כולנו זוכרים את הפיגוע הנורא במסגד שבסיני, מערבית לאל-עריש, למעלה מ-300 הרוגים אזרחים בפיגוע אחד. אין ספק, זה סוג אחר של לחימה. אנחנו חווים את זה. מכירים את זה היטב גם בזירה שלנו, גם במערכות שהיו לנו מול רצועת עזה, אם זה עופרת יצוקה, אם זה עמוד ענן, אם זה צוק איתן. בל נקל ראש במערכות האלה, לא בהחלטה לצאת אליהן, לא בהחלטה לסיים אותן, לא במשכן ובוודאי לא במחיר הכבד ששילמנו בקורבנות. בכלל, אין מלחמות שמחות. לפעמים אתה שומע מילים על האצבע הקלה על ההדק ביציאה למלחמה,

אפילו במלחמת ששת הימים, שנחשבת למלחמה ההרואית בתולדות מדינת ישראל, אני מזכיר לכולנו: שילמנו מחיר כבד של 780 הרוגים. אין מלחמות שמחות. אתה יכול לסיים מלחמה בצורה טובה יותר, טובה פחות, בניצחון, אבל קשה, בלתי ניתן, לסיים מלחמה בלי אבדות, ולעיתים אבדות כבדות.

ברציונל הזה של תהליך החקיקה, כשאנחנו באים לתת בידי הרשות המבצעת, בידי הממשלה, בין אם זה ראש הממשלה והממשלה במליאה ובין אם זה ראש הממשלה והקבינט, בחרדת קודש אתה בודק, שחס וחלילה לא נמצא את עצמנו במציאות שבה אנחנו עלולים לתת סמכויות ויכולות שלא התכוונו אליהן כמחוקקים. ואני חייב להודות שגם הרשות המבצעת, הממשלה, מבקשת אותן לא ביד קלה, לא בנדיבות אין קץ, אלא באמת תחת זהירות רבה, תחת הבנה מלאה מה פירושה של אחריות בהחלטה על יציאה למלחמה, אבל לא פחות מזה, מה פירושה של האחריות והסמכות כשמדובר על פעולות צבאיות משמעותיות בעלות הסתברות קרובה לוודאות שיסתיימו במלחמה או יובילו למלחמה. אנחנו, כמדינה ריבונית שידעה להגן על עצמה ותדע להגן על עצמה מכל אויב, בכל תרחיש שלא יהיה, אויב קרוב או אויב רחוק, אויב צמוד או אויב מעבר להרי החושך, ההרתעה שלנו, היכולת שלנו, ההכנה שלנו, אם חס וחלילה נגיע, לא עלינו, למלחמה, ההכנה הזו כרוכה בלא מעט פעילות מבצעית. ההרתעה כרוכה בלא מעט פעילות צבאית, מבצעית, ביטחונית, ולעיתים, אכן לעיתים, הפעילות הזו היא מגיעה עד כדי המונח שנקרא: הסתברות קרובה לוודאות שתוביל למלחמה. מאחר שבמלחמה יש לפחות שני צדדים, מדינת ישראל של מלחמת העצמאות חוותה מלחמה עם שבעה צבאות שניסו למגר את היישוב העברי אז בישראל. לא רצו להסתפק במה שתוכנית החלוקה נתנה להם בכ"ט בנובמבר 1947. במקום לנסות ולבנות כאן את מה שתוכנית החלוקה נתנה, ותחשבו, אנחנו חושבים היום במונחים של פרלמנט, של חברי כנסת, של שרים, סגני שרים, יושבי-ראש ועדות, חברי ועדות, אנחנו מנסים לחשוב במונחים של תוכנית החלוקה: איזו הקרבה הייתה להנהגה אז, שנתיים אחרי השואה שבה שישה מיליון יהודים נרצחו, מיליונים רבים איבדו את דרכם. אני חושב שכשאתה מסתכל ושואל את עצמך באיזה אומץ ההנהגה אז הסכימה לקבל את תוכנית החלוקה: 55% מהשטח, בלי הגליל המערבי, שפלת החוף הייתה צרה מאוד: מעבר צר ליד נצרת, מעבר צר ליד רחובות לנגב, רצועת עזה נמשכה מאזור מצפה רמון כמעט ועד ליבנה בצפון, כמובן, כל היישובים, אשדוד, אשקלון, לא היו קיימים כיישובים ישראליים בתוכנית הזו, ומעל הכול: הנהגת היישוב הסכימה להחלטה שירושלים לא תהיה בפיקוח ישראלי אלא בפיקוח בין-לאומי. אבל הערבים חשבו אחרת, אז עוד לא דיברו על פלסטינים. פתחו במלחמה שבעה צבאות: המעטפת הקרובה של המדינות ומעטפת שנייה. מלחמת השחרור הסתיימה עם 78% משטח ישראל בידי מדינת ישראל, ורק חלק קטן מירושלים המערבית. לכן, הרציונל הזה של להפקיד בידי ההנהגה אחריות כבדה, וסמכות כבדה לא פחות להחליט על יציאה למלחמה או על יציאה לפעולה צבאית, משמעותית, בעלת פוטנציאל שבסבירות גבוהה או קרובה לוודאות תוביל למלחמה, זאת אחריות כבדה. כבדה מאוד. ומאחר שהמציאות הישראלית היא לא כזאת שאנחנו רק לומדים משיעורי ההיסטוריה, אלא כאן כבר יושבים בכנסת לא מעט שרים וחברי כנסת שלקחו חלק בין אם במלחמה ובין אם באותן פעולות צבאיות משמעותיות בעלות סבירות קרובה לוודאות שיידרדרו למלחמה, לשמחתנו לא כולן הידרדרו למלחמה, לצערנו היו כאלה שכן הידרדרו למלחמה או הובילו למלחמה, לאו דווקא בגין רצוננו. אכן היו מקרים ש"הקם להורגך, השכם להורגו" חייב אותנו להיכנס אל תוך גרוגרת האויב, כדי לטפל באיומים שם קודם שיבשילו ויתפוצצו לנו כאן, בתוך ערי ישראל. לעיתים הצלחנו יותר, לעיתים הצלחנו פחות, אבל בכל אופן, ביכולת הזאת להפקיד בידי ממשלה אחריות ולומר לה: אנחנו מאפשרים לכם בחוק-יסוד לאצול מהסמכות שלכם לקבינט, השאלה מתבקשת: למה הממשלה לא יכולה לנהל את הכול בעצמה? מדוע היא צריכה מתוכה להוציא מסגרת נפרדת בדמות הקבינט? ועדת שרים שתקבל את ההחלטות? נדמה לי שהתשובות הטובות ביותר סופקו לנו דווקא על ידי הוועדה שעסקה בזה לאחר צוק איתן, ועדת עמידרור.

הסוגיה של ללכת ולאמץ כמעט את כל הדוח שהוציאה ועדת עמידרור, למרות שהדוח הזה היה רחב מאוד, הוא עסק גם בדברים שנוגעים לתהליכי החלטות, תהליכי ניהול הקרב. התיאום בין הדרג הצבאי, הדרג הביטחוני והדרג המדיני הוא תיאום לא פשוט. מדובר בשלושה מעגלים, לא כולם עובדים על פי אותה מתכונת. לא כולם עובדים על פי אותן מגבלות, ובוודאי לא כולם עובדים לאותה תכלית, למרות שכולם אמורים להילת מסונכרנים להשגה של אותם יעדים. נדמה לי שכשאנחנו באים לבחון את זה, אז מדוע ועדת עמידרור ראתה את הצורך להקדיש לקבינט פרק כל כך גדול, כל כך משמעותי? אין ספק, היא הבינה כמו שכולנו מבינים: דרג מקבלי החלטות חייב להיות דרג שיש לו נתונים. הוא לא חייב להיות מהתחום בהכרח, אבל הוא חייב לקבל נתונים על התחום. הוא לא חייב להיות בעל ניסיון מוכח בסוגיה הזאת, אבל הוא חייב להבין מה הניסיון הקיים או מהו הניסיון המצטבר בנושא הזה בתחומי מדינת ישראל. הוא גם דרג שצריך להבין איפה הדברים שנעשו ועבדו במערכות או במבצעים משמעותיים שההסתברות שייתדרדרו למלחמה הייתה הסתברות קרובה לוודאות, וחלק מהמקרים הם אכן היו ודאיים. הראיה, הם הפכו למלחמה. אפשר לקחת גם את מלחמת לבנון השנייה, שהיא ללא ספק הייתה או התחילה במהלך כזה, מהלך צבאי משמעותי שבסבירות שקרובה לוודאות יוביל למלחמה, ואשר יגורנו בא, אכן הוא הוביל למלחמה. המערכות בעזה עברו ריטואל די דומה בחלקן, לא כולן, אבל, הדובר, שיעור היסטוריה כבר פעם שנייה. חבר הכנסת, אם לא תשאל, לא תדע. כמו שיש פשוט ציפייה לבואו של משיח בינתיים אז יכול להיות שהחוק, בכלל לא יהיה בו צורך כי יבואו ימי השלום והשלווה לארץ. אדוני היושב-ראש, אני חושב שהבהרתי את עמדתי, היטב. ואני משוכנע, היטב, תודה רבה על הציון, ואני שמח על זה שלפחות מבחינתך זה נראה היטב. אני ממש השתכנעתי. תודה רבה. תודה, אדוני יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת דיכטר. אני מבין שהממשלה רוצה להביע את עמדתה. בבקשה, השר אופיר אקוניס, המיקרופון שלך.

אדוני היושב-ראש, תודה ליושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, שבאמת סיכם את הדיון עד כה בצורה מנומקת ויסודית. אדוני, אנחנו חיים במציאות מאוד מורכבת. מורכבת, מאתגרת, חדשה ושונה מאוד מהמציאות, או מסביבה, יותר נכון, שהכרנו רק לפני עשור וחצי, שני עשורים או שלושה. הכול השתנה כאן בשנים האחרונות, אדוני היושב-ראש, לא באיטיות אלא במהירות אדירה, וביתר שאת בשנים 2008 2016, ואני בהחלט מתכוון לגעת ספציפית בשמונה השנים הרעות הללו, רעות מאוד לארצות הברית של אמריקה, רעות מאוד, חברת הכנסת גרמן, לישראל, רעות מאוד למזרח התיכון.

נגיע לזה.

אדוני היושב-ראש, לעיתים נדרשות החלטות מהירות מאוד במציאות הזאת שנוצרה, החלטות מהירות מאוד, כמעט בן רגע. ההחלטות הללו, הבסיס שלהן צריך להיות, חברות וחברי הכנסת, מדיניות רבת-שנים, פרוגרמה, אידיאולוגיה ותפיסות עולם. תפיסת העולם, אדוני היושב-ראש, חייבת שתהיה מפוקחת מאוד, מציאותית, מבוססת גם על תפיסות היסוד וגם על נתונים שמתקבלים במגוון אמצעים. ראינו הערב, אדוני היושב-ראש, את ההישגים המודיעיניים חסרי התקדים שחשף ראש הממשלה נתניהו לפני פחות משעה, ואנחנו חייבים לשאול את עצמנו: האם זהו המזרח התיכון החדש?

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, זהו המזרח התיכון הישן? ובמידה רבה מאוד אפשר לומר: גם וגם. לדאבון הלב, כל התחזיות האופטימיות נמוגו, התמוססו, נשטפו, חבר הכנסת בר-לב. האסלאם הקיצוני לא רק שלא נחלש, הוא התעצם כפי שלא היה עצום ומאיים מעולם, והשנה הזאת, 2018, בעצם כבר כמה שנים, אדוני היושב-ראש, אבל ביתר שאת בשנתיים האחרונות, הוא התעצם כפי שלא היה מעולם בעוצמותיו,

הוא מאיים על כל העולם המערבי, והוא מאיים על חלק ניכר מן העולם הערבי. כפי שראינו הערב, יכולותיו, בניגוד לשקרים, בניגוד להסכמים, להסכמים, הסכמים זה במירכאות, כן? הוא התעצם, גדל, ואיומו פשוט חסר תקדים. אדוני היושב-ראש, הסכם הגרעין באיראן, שהושג בהובלתו של נשיא ארצות הברית הקודם ברק אובמה ובחתימת האיחוד האירופי, משול רק להסכמי מינכן שנחתמו ב-1938 בין המערב לבין גרמניה הנאצית. ההסכם הזה היה הסכם של כניעה, הסכם של הנפת דגל לבן. לדאבון הלב, רבים בקהילה הבין-לאומית, אדוני היושב-ראש,

שכאשר ישנו גורם, אל תשווה את ההסכם עם איראן להסכם עם הנאצים.

ואני מייד אפרט, חבר הכנסת רז. אני רק מבקש ממך ומחברים אחרים בבית לא לצייץ או לא להוציא תגובות שמוציאות את דבריי מהקשרם. אני אומר את הדברים בעברית טובה מאוד. אמרתי שההסכם, אדוני היושב-ראש, שנחתם עם איראן לפני כשנתיים, או קצת יותר אפילו, שלוש שנים, דומה במהותו, חבר הכנסת רז, להסכם שנחתם עם גרמניה הנאצית ב-1938, והוספתי שמצער שרבים בעולם לא למדו מן ההיסטוריה, שכשיש גורם בקהילה הבין-לאומית שאומר לך שהוא רוצה להשמיד אותך, פשוט תאמין לו, תאמין לו, אל תבטל, אל תלגלג. תאמין לו. לדאבון הלב, אחד הגורמים הללו ב-80 השנים האחרונות אמר, וגם עשה, ואנחנו קיבלנו, חבר הכנסת רז, חברות וחברי הכנסת, הערב הזה, באמצעים שאותם הציג ראש הממשלה נתניהו, הוכחה נוספת לכך, אדוני היושב-ראש, שהמתנגדים בבית הזה להסכם עם איראן צדקו, והמצדדים בנשיא ארצות הברית ברק אובמה ובאיחוד האירופי בזמנו שגו, משום שאפילו, מצער לומר, ההסכם הזה איננו שווה את הנייר שעליו הוא נחתם. ואם יורשה לי, חבר הכנסת רז, בהחלט יש מקום להשוואות. קראתי שמר פרס, נשיאה התשיעי של מדינת ישראל, כאשר כיהן כשר החוץ, כאשר עוד היה אדם פוליטי, אמר שלא צריך ללמוד מן ההיסטוריה, שמה שהיה היה, ומה שצריך להיות בעתיד יהיה. הוא שגה שגיאה חמורה ביותר. חייבים ללמוד מן ההיסטוריה. לא חייבים לקבל כל דבר שקרה במהלכה, אבל בוודאי חייבים ללמוד ממנה. ולכן במידה רבה הוא גם שעט בזמנו להסכמים אומללים, רעים, הסכמי אוסלו המפורסמים, שגם שם, חבר הכנסת רז, ערפאת היה נאצי. יסודותיו של יאסר ערפאת היו יסודות נאציים, והוא אדם נאצי. ללא ספק הוא רצה בהשמדת העם היהודי. אני יודע, חבר הכנסת איימן עודה, שזה קשה לך לשמוע, אבל בוודאי, אתה מכחיש שואה, זה מה שאתה. ידידיי, אני מכחיש שואה?

זאת אחת האמירות הטיפשיות ביותר, חבר הכנסת רז. זה ממש לא זילות השואה, ידידיי. יאסר ערפאת רצה בהשמדת העם היהודי בארצו. הוא רצה את זה לפני הסכמי אוסלו, ואני אומר לך שהוא רצה את זה גם אחרי הסכמי אוסלו. הוא ידע לטשטש את הכוונות שלו אבל הוא רצה בזה. מכחיש השואה הוא אבו מאזן,

ידידכם, המנהיג שאתם עולים אליו לרגל מדי פעם בפעם, וגם מבקרים באותה הזדמנות, השר בנט, על קברו של המתועב הטרוריסט יאסר ערפאת. ומה לעשות, הסכמי אוסלו היו שגיאה אומללה. זאת עובדה. זאת עובדה, אי-אפשר להתכחש אליה, חבר הכנסת רז. אני יודע שאתה עדיין מאמין שהם הביאו למזרח תיכון חדש. הם במקרה הטוב הביאו למזרח תיכון חדאעש,

חבורת טרור, חברת הכנסת תומא סלימאן. מי זה חבורת טרור? למה אתה עושה איתם שיתוף פעולה? אש"ף, הארגון לשחרור פלסטין. הפלגים שלו, פלגיו השונים, פתח והתנזים, אז למה

אנחנו עצרנו את הסכנה של הסכמי אוסלו בשנת 1996, ובאותה הזדמנות,

אדוני היושב-ראש, אם אינני טועה, חבר הכנסת פריג', אם אינני טועה, אני הולך לתת לך נתון שתתקן אותי בו, אם אני טועה בו, תתקן אותי.

חברת הכנסת סבטלובה, לאחר שקיבלנו את הגה השלטון ב-1996, מספר הפיגועים ירד ב-75%, חבר הכנסת פריג', 75%. בגלל שעשיתם את המלאכה, בגלל שאתם עשיתם את המלאכה,

לא, אנחנו לא עשינו את המלאכה. חבר הכנסת עודה,

לא, אנחנו לא עשינו את המלאכה.

יצחק רבין, זכרו לברכה, גם הוא לא רצה בפיגועים וגם הוא לא רצה בחמאס, והוא נאבק בהם, אבל נשטף על ידי מי שהובילו אותו לבצע את ההסכמים האומללים הללו של אוסלו. וזאת עובדה, חבר הכנסת פריג', שהייתה ירידה של 75% ברמת הפיגועים בין זמן ממשלתם של יצחק רבין ושמעון פרס, זכרם לברכה, לבין הממשלה שהוביל בנימין נתניהו בין השנים 1996 ל-1999. וקיבלה את אוסלו. לא, תציין את זה. חבר הכנסת רז, אילו היינו ממשיכים את, תציין את זה,

אילו היינו ממשיכים את הסכמי אוסלו כפי שאתם הייתם רוצים, אנחנו היינו עלולים למצוא היום במרחק של חמש דקות מכאן מדינת טרור פלסטינית חמאסית,

וברוך השם, לשמחתנו, את הסכנה של הקמת מדינת טרור פלסטינית בליבה של ארץ ישראל ההיסטורית בלמנו. אתה צודק, למה אתם לא מבטלים את ההסכמים?

תודה לשר אופיר אקוניס. אנחנו עוברים להצבעה. אני מזכיר לכם שחבר הכנסת דיכטר הציג שני חוקים. אנחנו בוודאי נקיים הצבעות נפרדות על שני החוקים. אני מזכיר גם שבחוק הראשון, חוק-יסוד: הממשלה, על מנת להעביר את החוק עצמו, אני לא מדבר על הסתייגויות, בעד או נגד הסתייגויות, נדרש רוב של לפחות 61 חברי כנסת. אז שימו לב לגבי ההצבעות. אבל קודם כול אנחנו נצביע על ההסתייגויות. על שם החוק אין צורך להצביע. לסעיף 1, אני מבין שחבר הכנסת סלומינסקי הסיר את ההסתייגות. כך עשה גם חבר הכנסת בנימין זאב בגין, הסיר את הסתייגויות 2 ו-3, חבר הכנסת בגין. לכן אנחנו נצביע, חברים, על ההסתייגות של יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת אבי דיכטר לסעיף 1. מי בעד הסתייגות 4? מי נגד ההסתייגות? אפשר להצביע. ההסתייגות של חבר הכנסת אבי דיכטר לסעיף 1 נתקבלה. בעד ההסתייגות, 62, נגד, 38, אפס נמנעים. הסתייגות מס' 4 לסעיף 1 התקבלה. הסתייגות מס' 5, של חבר הכנסת דב חנין, איימן עודה, מסעוד גנאים, ג'מאל זחאלקה,

עאידה תומא סלימאן, עבד אל חכים חאג' יחיא, חנין זועבי, טלב עבו ערר, יוסף ג'בארין,

סעיד אלחרומי וואאל יונס,

קבוצת סיעת הרשימה המשותפת. דב חנין, להצביע על

הרשימה המשותפת, נצביע על הסתייגות מס' 7? אנחנו מצביעים על הסתייגות מס' 7. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות (7) של קבוצת סיעת הרשימה המשותפת לסעיף 1 לא נתקבלה. 13 בעד, 90 נגד, אין נמנעים. לא התקבלה. הסתייגות מס' 8, עפר שלח, נצביע? כן. הסתייגות מס' 8, לסעיף 1, מי בעד ההסתייגות? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגות של חבר הכנסת עפר שלח לסעיף 1 לא נתקבלה. 40 בעד, 62 נגד, אין נמנעים. גם הסתייגות מס' 8 לא התקבלה. אין יותר הסתייגויות. חברי הכנסת, שימו לב, אנחנו נצביע על סעיף 1, כולל ההסתייגות שהתקבלה בקריאה שנייה. אני מזכיר שנדרש פה רוב של 61 חברי כנסת. אפשר להצביע. סעיף 1, כהצעת הוועדה ועם ההסתייגות שנתקבלה,

62 בעד, 41 נגד, אין נמנעים. הכנסת אישרה את החוק, כולל את ההסתייגות, בקריאה שנייה. אדוני יושב-ראש הוועדה, אני יכול להצביע בקריאה שלישית למרות שהתקבלה הסתייגות? כן, יש אישור מיושב-ראש הוועדה. אנחנו נצביע בקריאה שלישית על הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 6). מי בעד? מי נגד?

להצביע. חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 6) התקבל. בעד, 62, נגד, 41, אין נמנעים. הכנסת קיבלה את הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 6) בשלוש קריאות,

אנחנו עוברים להצביע על הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס'

שאין עליה הסתייגויות. אנחנו נצביע בקריאה שנייה. חבר הכנסת דיכטר, הצגת את החוק השני, כן? תיקון מס' 12 הוצג. יש בקשות דיבור. אני אזמין חברי כנסת. אם ירצו לדבר, ההצבעה תתקיים בסוף בקשות הדיבור. חבר הכנסת איימן עודה, מעוניין לדבר? לא מעוניין, מסעוד גנאים, מוותר, ג'מאל זחאלקה, איננו, אחמד טיבי,

עאידה תומא סלימאן, מוותרת, עבד אל חכים חאג' יחיא,

חנין זועבי, איננה, דב חנין? מעוניין לדבר. עד חמש דקות לרשותך, בבקשה. תודה לך, אדוני היושב-ראש. רבותיי השרים, עמיתיי חברי הכנסת, גם בדיון הקודם וגם בדיון הזה אני אומר לכם: הכנסת מבצעת מהלך מוטעה ומסוכן. המהלך שבו בעצם מעבירים את ההחלטה החשובה ביותר, ההחלטה לפתוח במלחמה, מהממשלה לפורום מצומצם יותר, פורום של הקבינט וכפי שראינו בהסתייגות שהעביר חבר הכנסת דיכטר, מהקבינט לפורום מצומצם עוד יותר שייקבע על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון, זה מהלך מסוכן, בעייתי ופסול. אני אומר כאן את מה שאמרתי בדיון הקודם: אני לא סומך לא על נתניהו ולא על ליברמן. אני חושב שלאף אחד מאיתנו אסור לסמוך על נתניהו ועל ליברמן. אני הצעתי, עמיתיי חברי הכנסת, ללכת למהלך בכיוון הפוך, כמו שמקובל במדינות מערביות אחרות, כמו שמקובל בארצות הברית ובצרפת ובארצות אחרות: להעביר החלטה של הממשלה לפתוח במלחמה לאישורה של הכנסת. עמיתיי חברי הכנסת, אני ראיתי כמוכם את נאום הבחירות שבחר ראש הממשלה לשאת באנגלית רהוטה. עמיתיי חברי הכנסת, עקבתי אחרי הנאום הזה, ואומר לכם, זה היה מופע מאוד משוכלל של חימום אטריות ישנות ומשומשות. ראש הממשלה העלה באוב היסטוריה ארוכת ימים של פרויקט גרעיני איראני שלטענתו התקיים הרבה שנים לפני שאיראן בכלל נכנסה להידברות על הסכם הגרעין עם המעצמות. ראש הממשלה נתניהו מתייחס להתפרקות הסכם הגרעין ולנסיגת ארצות הברית מהסכם הגרעין כאל חדשות טובות. אני אומר לכם, עמיתיי חברי הכנסת, זה מצב שכולנו צריכים לדאוג ממנו. אם התוצאה תהיה שארצות הברית תיסוג מהסכם הגרעין ואז האיראנים יעשו מה שהם אומרים היום שהם יעשו, יחדשו את התוכנית הגרעינית שלהם, לאן אנחנו הולכים? מה האופציה האחרת? אם אופציה של הסכמה בין-לאומית, אם האופציה של הידברות, כמו שלמשל ניסו ואולי מצליחים בקוריאה, אם אופציה כזאת יורדת מסדר-היום, מה האופציות שנשארות? מה האופציות שמציעים לנו? האופציה היחידה, כך אני מבין, זאת דעתו של נתניהו, היא האופציה של שימוש בכוח. אבל שימוש בכוח בעימות צבאי עם איראן זאת קטסטרופה לא רק לאיראן, זאת גם קטסטרופה לישראל ולמזרח התיכון כולו. לכן, עמיתיי חברי הכנסת, אני רוצה להזהיר את הכנסת מפני ההרפתקנות, חוסר האחריות והציניות הפוליטיות של ראש הממשלה נתניהו. הנאום שאנחנו ראינו היום, יכול להיות שהוא גם נאום של פתיחה של מערכת בחירות. נתניהו נשא נאום באנגלית באמת טובה, שבו הוא מראה כמה שהוא יודע יותר לדבר על ענייני גרעין ועל ביטחון מאשר כל אחד מהמתחרים שלו. אולי זה באמת נאום של פתיחת מערכת בחירות, אבל עמיתיי חברי הכנסת, אנחנו מדברים פה בעניינים גורליים יותר מכדי להשאיר אותם רק לציניות הפוליטית הזאת. אני חושב שמה שראינו בימים האחרונים רק מחזק את ההבנה ואת התחושה שמדינת ישראל מונהגת היום על ידי אנשים חסרי אחריות, חסרי אחריות פוליטית וחסרי אחריות היסטורית. במקום להוביל את ישראל למקום של ביטחון גדול יותר, במקום להוביל למהלך של פירוק המזרח התיכון כולו מנשק להשמדה גרעינית, מנשק להשמדה המונית ומנשק גרעיני בכלל זה, נתניהו מוביל בעיניים פקוחות לאסקלציה, שעלולה להמיט על כולנו באזור הזה אסון גדול.

תודה רבה לחבר כנסת דב חנין. חבר הכנסת טלב אבו עראר, מוותר, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, מוותר, חבר הכנסת ג'מעה אזברגה, מוותר? מוותר, סעיד אלחרומי, מוותר, ואאל יונס, איננו. חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת? לא, לא. לא, מישהו עשה לי ככה שם. חברת הכנסת מיכל רוזין, חמש דקות לרשותך.

הכנסת רוזין.

מכיוון שאולי אתם לא יודעים, חברי וחברות הכנסת, אבל אין מלונות בירושלים, בגלל שר התיירות אין מלונות בירושלים, אז כולנו כנראה נישן ביחד פה בכנסת, בחדרי הכנסת. תודיעו לאבטחה שכולנו נישאר לישון פה הלילה, בשק"שים פה במליאה, כולנו ביחד. אז עליזה, אין מה ללכת הביתה, כולנו נשארים לישון פה. עכשיו, אני רוצה לומר את מה שאמרתי כשהאולם היה ריק וכולנו, מיכל, עד עכשיו הייתה פגרה, אז עבדנו. עכשיו התחיל המושב, אז מתבטלים. נכון. מאוד מתבטלים, מאוד מתבטלים. אז הינה, ראש הממשלה שלך לא מתבטל, והוא הכין מצגת נפלאה, ואף העביר אותה באנגלית כדי שכל אומות העולם יבינו, ואזרחי ואזרחיות ישראל הפכו להיות סטטיסטים בקהל של תיאטרון נתניהו. זה מה שזה היה, הצגה של נתניהו עם כל מיני אביזרים וכל מיני מצגות, כדי להראות לנו איך איראן,

תסתכלי על התוכן. הוא מוביל מהלכים לביטחון ישראל. זה הצגה אצלכם? כל רצונה הוא לפתח נשק גרעיני,

וזו הדרך: מסיבת עיתונאים עם שקפים באנגלית. כל היום זה מה שמחכים לו, מודיעים לכל מהדורות החדשות.

הצעת החוק הזאת משרתת בדיוק את מה שאתם באים פה בכנסת לשרת, וזה לחרב את הדמוקרטיה. אתם רוצים לפגוע במשטר הדמוקרטי ולפגוע באיזונים והבלמים בין הרשויות ובין כל המהלכים הדמוקרטיים, וחלק מזה זה אישור יציאה למלחמה. כאשר אתם מעבירים את אישור היציאה למלחמה מממשלה של 30 שרים לקבינט, 22. 22. ולא רק לקבינט, אלא אתם רוצים שבתוך הקבינט עכשיו יהיה מותר להעביר את זה גם לשני אנשים, כששני האנשים יכולים להיות בן אדם אחד, כי כבר היו מקרים שראש הממשלה היה גם שר הביטחון: ברק, רבין.

ולכן, אם שר הביטחון וראש הממשלה ושר החוץ ביחד הם אותו בן אדם,

יש שלוש פונקציות בבן אדם אחד, והוא מחליט לצאת למלחמה ולא צריך להודיע על זה למליאת הכנסת, כמו שהיום בחוק, אלא צריך להודיע על זה, אפילו לא לוועדת החוץ והביטחון, תגידי מה שכתוב בחוק. אלא לוועדת משנה של חוץ וביטחון.

יכול להיות שבין שלושה לחמישה אנשים במדינה יחליטו על יציאה למלחמה. יראו לנו שקפים ויעשו לנו סרטים ותיאטרון וידברו איתנו באנגלית, עם אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל, ואנחנו נרגיש: איזה יופי, אנחנו ממש בין-לאומיים.

המטרה של הצעת החוק הזאת, כמו הרבה מאוד הצעות חוק שאתם מביאים פה לכנסת, ולצערי הרב אתם תביאו כל המושב של הקיץ, אלה הצעות שפוגעות באיזונים ובבלמים של הדמוקרטיה הישראלית. אתם רוצים לחרב את הדמוקרטיה הישראלית, ולא ניתן לכם לעשות את זה.

לחברת הכנסת רוזין. חברת הכנסת תמר זנדברג נמצאת? בבקשה.

להפך, אני רוצה לישון בכנסת. אז תדברי עם מיכל, היא לא רוצה לישון בכנסת. אנחנו פורסים כאן שק"שים בפרסה, חמש דקות לרשותך. אנחנו נעשה א"ש לילה, נשאיר את כולם ערים ונתכונן, נאסוף שימורים ומים מינרליים.

ברור שעד הבוקר. א"ש לילה זה עד הבוקר. יהיה פה מניין ותיקין. תהיה קומה לשרים, זה יהיה בקומות. חברות וחברים, הערב צפינו בראש הממשלה עושה שלושה דברים: 1. חשף הישג מודיעיני באמת מדהים וחשוב של המוסד, 2. הוכיח למה צריך את הסכם הגרעין, מכיוון שאכן היה איום איראני ממשי, גרעיני, שהסכם הגרעין עצר. לפחות לא ראינו, לא בנאום של ראש הממשלה ולא בשום מקום אחר, הוכחה אחרת שאם ההסכם לא היה מגיע בנקודת הזמן שהגיע, חס וחלילה יכולנו היום למצוא את עצמנו עם סכנה קיומית למדינת ישראל, לאזור ולכל העולם, 3. הוכיח ראש הממשלה שבנאום מצוחצח באנגלית, כמו שהוא יודע, אפשר בהחלט להכניס מדינה שלמה לחרדות, לשלוח אנשים עוד רגע להתכונן למלחמה,

לגרום לסיעות האופוזיציה למשוך הצעת אי-אמון, אבל חס וחלילה לקואליציה לא לוותר, לא להוריד חוקים. חוק הלאום כסדרו, המלונות מלאים, שום דבר לא מבוטל,

מה נעשה בלי, מה נעשה? שום דבר הקואליציה לא הסירה מסדר-היום המזיק והמסית, אבל אזרחי מדינת ישראל יהיו חרדים יום שלם ממלחמה.

די, נו, אתם שאננים. בגללכם אנחנו נלך לאבדון. כל הכבוד,

תודה רבה לחברת הכנסת תמר זנדברג. חבר הכנסת אילן גילאון, מוותר. חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברים, אני נהנה לראות אתכם בכיסאות שלכם. איזה כיף, איזה כיף לראות אתכם באולם יושבים ומחכים, איך אנחנו מחזיקים אתכם, זה שיא התענוג. זה שיא התענוג לראות אתכם באולם. זה דבר נדיר, זה דבר נדיר לראות חברי כנסת של בנימין נתניהו יושבים באולם.

אנחנו מאחלים לך שעוד עשרות שנים אתה תרתק אותנו. אנחנו נשב פה, ואתה תתנחם בזה שאתה מרתק אותנו.

היית צריך לראות איך לפני חצי שעה, בזמן מופע הסטנד-אפ המיוחד, איך האולם היה נראה, איך היה. לשבת, אנחנו עד הבוקר איתכם, תירגעו, יש לנו קוסם בשם בנימין נתניהו, ראש הממשלה. הוא קוסם, הוא גרם למחנ"צ וליש עתיד פיק ברכיים: אחריות לאומית, אתם חייבים למשוך את האי-אמון. עשה מכם פורפרה. ואתם רוצים להיות אלטרנטיבה. פורפרה עשה מכם. איך אומרים את זה בעברית? איך אומרים פורפרה, איך? מה זה פורפרה? סביבון. סביבון? אה, כן. רק בני 60 ומעלה יודעים מה זה פורפרה. לא ידעתם מה זה פורפרה? אתם לא יודעים? סביבון, עשה מכם סביבון, פורפרה.

קמתם, ברחתם, עשיתם במכנסיים ומשכתם אי-אמון: יש מצב חירום במדינה, ראש הממשלה עומד לנאום. ואז, מצוחצח, יפה, מתחיל נאום הדיסקטים והקלסרים, מתחילים עם הסטנד-אפ. ואנחנו? וואי, כולם מסביב לטלוויזיה, וואי, הינה המלך ביבי בא. ידענו שהוא מסית, ידענו שתיאוריית הפחד עובדת. ועכשיו אני פונה לאזרחי מדינת ישראל ואומר להם: מי ישמור עליכם מהאירנים? אבי גבאי או יאיר לפיד או אני? תחליטו. וויי, וויי, איזה קוסם. איזה, את מי אתה היית רוצה, מי אתה היית רוצה? איזה ביבי נתניהו היית רוצה. אני רוצה שצה"ל ישמור עליי ולא ביבי נתניהו. אתה היית רוצה את ביבי נתניהו. אין לך ביצים להודות, אין לך ביצים להודות. תראה את הפסיכולוגיה, הוא משחק אותה וקונים את המשחק שלו. תראו, שקר שאין כדוגמתו, הסתה שאין כדוגמתה, פגיעה בדמוקרטיה שאין לה תחליף, שאין לה תחליף, ותיאוריית פחד מכל כיוון וכיוון. ואתם יושבים באולם, מחכים ללחיצה על הכפתור. המלך אמר, המלך עשה, המלך מותר לו הכול, העיקר שישמור אותנו בכנסת ובממשלה. תחכו, אני לא ארד מכאן עד שאני אנצל את חמש הדקות. נכון, אילן? קח דקה שלי. חמש הדקות. תשבו, יש לנו שקי שינה. תמר, בתקציב מרצ יש לנו עודף תקציבי, אנחנו מסודרים. אפשר, נכון?

אז נעשה להם את זה, תישנו כאן. ביבי מכתיב לכם את זה. ביבי מכתיב לכם את זה. אתה מאמין למה שאתה אומר? אני מאמין, ועוד איך.

אתה יכול גם לבקר את נתניהו על ההסתה שלו וגם להגיד שהכוונות של איראן הן זדוניות, ומה שהיה היום זה לא פייק ניוז. יפה מאוד. מה חידשת? אנחנו יודעים את זה, בגלל זה הגענו להסכם. מה חידשת? כל הדברים האלה ידועים, הכוונות ידועות. מה, מה חידשת? בגלל זה נחתם הסכם. על מה? ועכשיו צריך לתקן אותו.

ואז מצב חירום לאומי וכולכם קמים ובורחים. ואתם מתיימרים להיות אלטרנטיבה, אתם אלטרנטיבה, אתם בחדר מדרגות, אנחנו אלטרנטיבה כאן בישראל, אתם חיים על הירח.

אתכם שום דבר לא מטריד, שום דבר לא מפריע. חבר הכנסת פריג',

חברים, מופע השקר שהיה היום לא יעבוד.

פעמיים, אבל בסוף הפרצוף ידוע לכולם.

אדוני. תודה, תודה. תודה, חבר הכנסת עיסאווי פריג'.

נגיד שהייתם שומעים על מדינה בעולם, לא יודע אם יש מדינה דמיונית כזו בעולם, שבה כדי לקבל הסכם שלום צריכים שני שלישים מהפרלמנט ומשאל עם, לעומת זאת, כדי לצאת למלחמה צריך ראש ממשלה, ובמקרה, אם יש באותו רגע, גם שר ביטחון. מה הייתם חושבים על אותה מדינה? שהיא רוצה שלום או שהיא רוצה מלחמה? תחשבו את זה על הכנסת הזו, תחשבו את זה על הממשלה הזו. מי שדרדר אותנו לכל העניינים ביד אחת רוצה הסכמי שלום במשאל עם ושני שלישים מהכנסת, אבל בן אדם אחד יוכל ללכת למלחמה שתהרוס הכול. איזו מין דמוקרטיה זו? איזה מין היגיון זה? איזה מין חרחור מלחמה זה? איפה נשמע כדבר הזה? באיזו עוד מדינה בעולם שאתם מכירים זה סדר העדיפויות? עד כדי כך מעדיפים את המלחמה על השלום, מלחמה, בבן אדם אחד או שניים, שלום, צריך את כל העם ושני שליש מהפרלמנט. איפה נשמע דבר כזה? עמד היום ראש הממשלה ששלח את שליחיו לכנסת להביא לכאן בעוד שעה חוק שבו ייקבע שהשפה הרשמית היא השפה העברית, ונאם נאום באנגלית. מעניין אם בחוק שיביאו לכאן היום מופיע שנאומים לאומה צריך לתת בעברית, כי אז תהיה בעיה לנתניהו. ונתניהו הוא באמת ראש הממשלה הכי טוב במצגות שהיה פה, וגם הכי טוב בהצגות, אבל לא במעשים. כי הוא 22 שנה מוכר לנו את זה שהוא מונע גרעין אירני, ופתאום הוא בא ומספר לנו סיפורים אחרים. אבל מה שהוא מספר מוכיח יותר מכל דבר אחר שההסכם שאליו הוא התנגד היה ההסכם הנכון, כי עם חצי טון ראיות שהוא הביא לנו הערב הוא לא הביא אפילו בדל ראיה שלאחר ההסכם נעשתה הפרה. לא אמרתי שלא נעשתה, אמרתי שלא הובא אפילו בדל ראיה לכך. אז מה היה כאן הערב? מה רצה ראש הממשלה לעשות הערב חוץ מלרמוס אותנו ולעשות צחוק מכל העניין? למה הוא שאף הערב? את זה אני שואל אתכם. הוא שאמר כל הזמן: אני אטרפד הסכם, בעצם בא, יש הסכם שהוכיח את עצמו ונתניהו נכשל, אלה פני הדברים. אני רוצה גם לנצל את הזדמנות הזו, כי לא דיברתי על החוק שעבר כאן קודם לכן. בעצם איזה מין חוק עבר כאן קודם לכן? בדיוק עם אותו היגיון של היום. כמו שכדי לצאת לשלום צריך את רוב העם ושני שלישים מהכנסת אבל מספיק ראש ממשלה למלחמה, אותו היגיון. מה אמר ההיגיון? אני יכול להבין היגיון שבו אומרים: מי שהורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון, שבע שנים לא יהיה בכנסת, 14 שנה, 21 שנה, שנתיים ורבע יכול להבין כל דבר. אבל מה קיבלה פה הכנסת הערב?

חוק שאומר שאם עשית עבירה ביטחונית שהמאסר עליה שבע שנים, 14 שנה לא תוכל לכהן בכנסת, נהדר. אדוני היושב-ראש, אני לא שומע את עצמי. סליחה, בבקשה שקט. יש לחבר הכנסת מוסי רז עוד דקה וחצי, אז בבקשה לתת לו. אם עשית עבירה ביטחונית שהעונש עליה שבע שנים, זה יכול להיות זריקת אבן נגיד, זריקת בקבוק, 14 שנים לא תוכל להיבחר. אתם יודעים מה? אני בסדר עם זה. אבל אם עשית עבירה פלילית לא לפי חוק הטרור, אפילו אם אולי רצחת או אנסת או שדדת, גנבת,

כל עבירה אחרת, וקיבלת גם 20 שנות מאסר או 25 שנות מאסר, אז מותר לחזור אחרי שבע שנים. זה ההיגיון של הכנסת הזו. נו, בטח, כנסת שרוצה מלחמה עם בן אדם אחד ושלום עם חצי מהעם זו גם כנסת שמפלה כך בין יהודים לערבים, מעדיפה את הרוצח על זורק האבן. הכנסת הזו איבדה כל היגיון, כל שכל, כל הבנה, כל טיפת היגיון, ועכשיו נעבור לחוק הבא, חוק הלאום, וגם נאסור על מי שלא יהודי לגור ביישובים לא יהודיים. הכול נפלא פה, פשוט נהדר. ממש אפשר להתפעל. תודה רבה לחבר הכנסת מוסי רז. השר יריב לוין, אני מבין, רוצה להגיב, בבקשה.

אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, חבר הכנסת מוסי רז, אני רוצה לבקש שקט, כי יש רעש גדול והשר בעצמו לא שומע את עצמו. אני אפילו לא שומע אותו. אי-אפשר לשמוע. צריך לעשות תקנון בכנסת ששר יכול להיות רק מי שיש לו דציבלים גבוהים כי אחרת לא שומעים אותו. אז בבקשה שיהיה שקט, שכולם פה יהיו בשקט כדי שנשמע מה יש לשר לומר. חבר הכנסת מוסי רז, אני שמעתי את הדברים שלך ודברי ביקורת אחרים שנשמעו כאן. אבל נדמה לי שבסוף בסוף אתם מתעלמים מבעיה אחת מהותית שלו רק בגינה מתחייבת חקיקת החוק. זה באמת נכון שבתפיסה דמוקרטית נכונה ואמיתית ככל שהגוף שמקבל את ההחלטות הוא רחב יותר כך יותר טוב. הרי לזה אנחנו תמיד שואפים.

לו באופן תיאורטי יכולנו להביא כל הכרעה לפני העם כולו, היינו מקבלים תוצאה שהייתה מבטאת באמת את שיקול הדעת הרחב ביותר. אבל זה כמובן בלתי אפשרי, גם מבחינה טכנית והרבה פעמים גם מבחינה מהותית, כי לגופים רחבים מאוד יש גם חסרונות. הם לפעמים הרבה יותר קלים למניפולציה, הרבה יותר קל להטות אותם. לא תמיד ההחלטות באמת מתקבלות על סמך לימוד ובחינה מעמיקה של החומרים. יש גם ממד נוסף והוא ממד הזמן. לו באופן תיאורטי יכולנו כל החלטה לשקול, להזמין מחקרים, לבחון את כל ההשלכות, ללמוד את כל החומר, זה תמיד היה יותר טוב מאשר לקבל החלטה לפעמים בהרף עין, לא על סמך מחקר מעמיק ולא כשכל הנתונים תמיד פרוסים לפנינו. על זה אין ויכוח. האידיאל הוא לגמרי ברור. אבל האידיאל הזה לא תמיד מסתדר עם המציאות. חברי הליכוד, אתם מפריעים ליריב לוין. יש לכם משהו נגדו בפריימריז? יושב-ראש הקואליציה, תראה שיהיה שקט אצלך, כי לא שומעים את השר. האידיאל הזה, חבר הכנסת רז, לא מתקיים הרי בכל החלטה, אפשר אפילו להגיד שלא מתקיים ברוב המקרים.

בנושא הספציפי שבו אנחנו עוסקים, עוד לפני השאלה של גודל הפורום ולפני השאלה של ממד הזמן, יש לנו אלמנט נוסף שהוא אולי האלמנט המהותי ביותר בהחלטה כזאת, והוא העובדה שמטבע הדברים, וניסיון העבר הוכיח את זה, אי-אפשר לתת בידי כל שרי הממשלה את מלוא המידע הדרוש כל הזמן. הרי אף אחד לא מעלה כאן על דעתו, ואני אומר לך את זה כמי שמצד אחד הייתי פעם חשוף למידע הזה כשהייתי יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון והיום אני פחות חשוף למידע הזה כשאינני חבר בקבינט, אני אומר לך בצורה ברורה וחדה, מכיוון שהייתי גם בצד הזה וגם בצד הזה, שברור לחלוטין שלא יכול להיות מצב שבו כל מליאת הממשלה תקבל את כל המידע.

זה מסוכן, זה יכול להביא למצב ודאי כמעט לחלוטין של דליפת חומרים מסווגים, זה גם לא מוצדק. עכשיו, צריך לזכור שמאחר שזה כך ומאחר שברור שאין היגיון שגוף של למעלה מ-20 שרים יקבל את כל המידע המסווג ויצטרך לקבל את ההחלטה ויהיה צריך לכנס אותו, עם כל הקשיים הלוגיסטיים שכרוכים בכך לפעמים בזמן אמת, יש היגיון לקבוע שבהחלטות מהסוג הזה הפורום יהיה הרבה יותר מצומצם. והפורום חייב להיות גם פורום שמידע נגיש לו באופן שוטף, שיש לו ידע נצבר, שמכיר את כל הרקע כדי שיוכל לקבל החלטה מיטבית. זו בדיוק הסיבה שיש קבינט. הרי אחרת אין טעם בקיום הקבינט. ומכיוון שהוכר הצורך בקיום קבינט ועל הדבר הזה אף אחד כאן לא חולק, ואני לא שמעתי לא אותך ולא מישהו אחר מציע לבטל את הקבינט ובמקומו לכונן, להעביר את כל סמכויותיו לממשלה, הרי שברור שמשעה שזה הדבר, נכון לקבוע שהגוף הזה הוא גם הגוף שבידיו ירוכזו הסמכויות וקבלת ההחלטות למשל במקרה של פתיחה במלחמה. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר, שגם הוא בעיניי חשוב מאוד. המצב היום, לו עמדתך תתקבל והכנסת תצביע נגד החוק, יותיר מציאות שהיא בעיניי מאוד מאוד בעייתית וצריכה להדאיג דווקא אותך, כמי ששייך לאופוזיציה. הרי אתה לא רוצה שהחלטות כאלה תתקבלנה בהליך שאיננו סדור, על ידי גוף שלא הוסמך לכך כדין בצורה מסודרת. המציאות של היום היא כזאת שכורח המציאות מביא לכך שהחלטות כאלה מתקבלות בקבינט בפורום מצומצם, לפעמים אפילו עוד יותר מצומצם מהקבינט, בגלל אילוצים ובלי הסמכה מסודרת בחוק. זה לא תקין, זה לא נכון, ואני חושב שלך כאיש אופוזיציה צריך להיות אינטרס עליון שדבר מהסוג הזה יוסדר והממשלה וראש הממשלה לא יימצאו במצב שהם פועלים ככה למעשה על דעת עצמם, בהיעדר הסדרה שאפשר לעמוד בה במבחן המציאות בשעת האמת. ועוד דבר שראוי וחשוב לומר אותו בהקשר הזה, דבר אחרון שבו אני אסיים: אנחנו רוצים שהחלטות כאלה תתקבלנה גם עם יכולת גמישות, שלא יהיה צורך לכנס איזה גוף רחב שברגע שמכנסים אותו יודעים על עצם הכינוס, אפילו לא על הנושא ולא התוכן, עצם הידיעה על עצם הכינוס די בה או להכשיל מהלך או לגרום לצד השני להבין משהו שהוא לא צריך להבין ואולי דווקא להביא עלינו מלחמה שאפשר למנוע אותה. גם על זה צריך לחשוב. ולכן אני חושב, אדוני היושב-ראש, שהחוק הזה חיוני. גם אתם באופוזיציה צריכים לעשות שיקול שני ולתמוך בו. תודה רבה לשר יריב לוין. אני רוצה לומר שלפי הייעוץ המשפטי לא צריך 61 בחוק הזה. זה יכול לעבור ברוב רגיל. אנחנו ניגשים להצבעה על הצעת חוק, היות שאין הסתייגויות אנחנו מצביעים בקריאה שנייה על הצעת חוק הממשלה (תיקון מס' 6), התשע"ח 2018. אנחנו מפעילים את ההצבעה. מי בעד? מי נגד? סעיף 1 נתקבל. 88 בעד, נגד, 15, החוק עבר בקריאה שנייה. האם לעבור לקריאה שלישית, אדוני יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון? מישהו הצביע בטעות? מי? אתה, אלחרומי הצביע בטעות? בסדר, זה נרשם, שלא תהיה בעיה. אנחנו ניגשים להצבעה בקריאה שלישית.

מי נגד? חוק הממשלה (תיקון מס'

88 בעד, נגד, 14, החוק עבר בקריאה שלישית. אנחנו נעבור להצעת חוק-יסוד: ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי. גם חוק זה לא צריך 61, ואנחנו נפתח את הדיון. מי מגיש את הצעת החוק? חבר הכנסת אבי דיכטר, יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון, שהגיש את ההצעה, יציג את החוק, בבקשה. חבר הכנסת דיכטר, בבקשה, יש לך עשר דקות. אדוני היושב-ראש, רבותיי השרים, חברי הכנסת, רגע לפני חוק הלאום אני מבקש להעלות את זכרם של תשע הנערות והנער, קורבנות השיטפון בדרום: צור אלפי, יעל סדן, גלי בללי, אילן בר שלום, עדי רענן, שני שמיר, אלה אור, אגם לוי, מעין ברהום ורומי כהן. פרחים, פרחים שנקטפו במהלך טיול שכל-כולו אהבת ארץ ישראל והכנת עצמם לנתינה עבור המדינה. יהי זכרם ברוך. כולנו מתפללים לשלומו של איימן ג'אבר, תושב טייבה, אב לארבעה ילדים, שנעדר מאז נסחפה משאיתו בשיטפון. יפה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה ברשותכם לעבור לחוק הלאום. חוק-יסוד: ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי. בחוק-היסוד יש שלושה עקרונות, עקרונות יסוד. הראשון שבהם, ארץ ישראל היא מולדתו ההיסטורית של העם היהודי. חבר הכנסת דיכטר, יש לי שאלה לשונית. למה לא כתוב "מדינת ישראל, מדינת העם היהודי"? כי לא בכדי חוק-היסוד הזה הוגדר כחוק לאום וישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. למה לא "מדינת העם היהודי"? מפני ש"מדינת העם היהודי", יש לזה השלכות אחרות שלענייננו רצינו באופן מכוון לקרוא לו "ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי". מה ההסבר?

תראה, זה עניין של, מדינת העם היהודי, האפשרות הזאת,

עלתה בדיונים. זה חוק שאני עוסק בו כבר שבע שנים, אולי שמונה שנים. נדונו סוגיות שונות, כולל "ישראל, מדינת העם היהודי". בסופו של דבר ראינו שלתכלית שאנחנו מביאים את החוק הזה, התכלית היא נכונה יותר כשאנחנו קוראים לו "מדינת הלאום של העם היהודי", מפני שזה מחבר גם את היהודים שנמצאים כאן, זה לא פוגע במי שאינו יהודי שחי בארץ הזאת, וזה מחבר נכון יותר את בני העם היהודי באשר הם עם העובדה שישראל היא מדינת הלאום שלהם. וכשאתה אומר ליהודי, שישראל היא מדינתו, במקרים מסוימים, אני מודה שאפילו בשיחות עם אנשים בני העם היהודי בחו"ל, לא כולם אהבו בזמנו את המונח "מדינת העם היהודי".

בסופו של דבר הגענו לנוסח הזה, שראינו אותו הולם ומתאים לצורך שלשמו אנחנו מביאים את הצעת חוק-היסוד הזאת. זאת אומרת שהאוכלוסייה הערבית שייכת למדינת הלאום הזאת? ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי.

אתה יודע מה? אני אקרא את העקרונות ואני משוכנע שתהיה לך תשובה בעקרונות האלה. אני חוזר על שלושת עקרונות היסוד. תכף אני אגיע גם לדת. האוכלוסייה הערבית היא לא חלק מהחוק הזה.

אני חושב שבזה אתה לא כופר.

בזה אתה לא כופר, למרות שכולנו נימולנו כדת, כולנו נימולנו כדת אבל זה לא הופך נימול ליהודי או נימול למוסלמי.

ברשותכם, אני רוצה לעבור לשלושת עקרונות היסוד. העיקרון הראשון, ואני קורא את זה כפי שזה מופיע בהצעת החוק עצמה: ארץ ישראל היא מולדתו ההיסטורית של העם היהודי, שבה קמה מדינת ישראל. העיקרון השני: מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, שבה הוא מממש את זכותו הטבעית, התרבותית וההיסטורית להגדרה עצמית. העיקרון השלישי: מימוש הזכות להגדרה עצמית של ישראל, מדינת הלאום במדינת ישראל, היא ייחודית לבני העם היהודי. הווה אומר שמי שאינו שייך, מי שאינו לאום יהודי לא יכול להגדיר את ישראל כמדינת הלאום שלו. זאת אומרת, הפלסטינים לא יוכלו, לא יכולים ולא יכלו להגדיר את ישראל כמדינת הלאום שלהם. וכך לגבי כל,

יש לו זכות להגדרה עצמית? ברשותך, אני מכיר את הבעייתיות שיש עם הסעיף הזה למי שאינו שייך לעם היהודי, אבל בכוונת מכוון, אין בעיה עם זה? בכוונת מכוון הבהרנו כעקרון יסוד שזכות ההגדרה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי היא ייחודית לבני העם היהודי. שאלתי לגבי הגדרה עצמית. זה אומר שזכות הגדרה עצמית בישראל היא בלעדית לעם היהודי. מה עם העם הפלסטיני, יש לו זכות להגדרה עצמית? לפי חוק-יסוד זה, אני מבין שחבר הכנסת ג'בארין, אתה יכול להיות חלק מהלאום של העם היהודי. איך אני יכול להיות? אתה רוצה שאני אתגייר? כך אני מבין את הלשון. מדינת הלאום של העם היהודי. אתה יכול להיות שייך ללאום הזה גם אם אתה לא בעם היהודי. היא לא עוסקת בהגדרה עצמית של לאומים. היא לא עוסקת בהגדרה עצמית אלא בהגדרת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.

לכן היא לא עוסקת בהגדרה של פלסטיני, היא גם לא עוסקת בהגדרה של מי הוא יהודי. מדינת ישראל בגבולות 67'? לא, מדינת ישראל כולה. מהנהר פרת עד החידקל. פלסטין המנדטורית או, 67'? לא, באמת, לא, בתורה לא כתוב 67', נכנסת למלכודת. אני מבטיח לך, חבר הכנסת ג'בארין, ששופט עליון בעוד עשר שנים יקבע, ובצדק מבחינה לשונית, שאתה יכול להיות חלק ממדינת הלאום של העם היהודי גם אם אתה לא יהודי. מבחינה לשונית, לשון המחוקק. אני יכול להיות חלק, אבל אזרח סוג ב'.

אני מבקש פשוט לדעת אומדן זמן, כי אנחנו עד עכשיו, אם אפשר להתחיל. אני אוסיף לך את הדקה שגזלנו ממך. לא, זו לא דקה, זה הרבה דקות שאחרים גזלו, כי אני עוד לא התחלתי. אני אבקש את עשר הדקות שלי, אם אפשר. רבותיי, זהו, הסתיים הסימפוזיון. עכשיו ניתן ליושב-ראש לדבר. אני אוסיף לך, אני אוסיף לך.

חוק הלאום הוא לצורך העניין תעודת הביטוח שאנחנו משאירים אחרינו לדור העתיד. מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, זאת עובדה ברורה, עובדה יצוקה, אבל למרות הכול, אחרי 70 שנה לצערנו היא לא ברורה לכולם. היא בוודאי לא מעוגנת בשום חוק במדינת ישראל. וכשאתה שואל: מי מפחד מחוק הלאום? מי מפחד מחוק-יסוד: ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי,

מעל כולם,

אני אומר, אני אעזור לך לפחד.

מעל כולם הפלסטינים, אלה שסביבנו, שסבורים בטעות שדרך צעדות שיבה ואיומים בטרור הם יכולים לשנות את המציאות הזאת שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. אגב, אם אתה לוקח את ההמנון, אפילו, ואני אגע אולי בהמשך בהמנון, אפילו בהמנון של בילאדי בילאדי, מה שנקרא, ההמנון הפלסטיני, אתה יכול לשמוע שם: פלסטין היא ביתי, אדמת ניצחוני,

היא נקמתי, ואני רוצה לחסוך מכם את שאר התיאורים שמופיעים בהמנון הפלסטיני. מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. לכל יחיד יש זכויות, כפרטים. היא לא עוסקת בזכויות האלה של פרטים, של אוכלוסייה או תושב כפרט, אלא עוסקת באופייה הלאומי של מדינת ישראל. אני חושב שישנם גם לא מעט מתנגדים, ואני פגשתי לא מעטים, שפשוט לא קראו את החוק. וכשאתה בא אליהם ויושב איתם על החוק בקריאה מודרכת, הדברים משתנים. אני חושב שאפילו האמירה, ששמעתי אותה השכם והערב, על הפגיעה בשפה הערבית,

אנחנו היינו קשובים ללא מעט הערות בנושא הזה, מימין ומשמאל. בסופו של דבר, ההחלטה היא להגדיר את שפת המדינה עברית, ומעמד השפה הערבית לא נפגע ביחס למצב היום, אני חושב שכל אחד מבין שזה קרדום שמנסים לעשות בו שימוש שלא בצדק. אתה מוותר על המעמד הרשמי.

דברים נוספים, מוותר על המעמד הרשמי של השפה הערבית.

דברים נוספים, חבר הכנסת ג'בארין, אתה מפריע לו. עשר הדקות עברו. אני מוסיף לך עוד שתי דקות, כי היו הפרעות. יש לו מעמד, תראה, היו כאלה, אגב, שדיברו על הסמלים. אנחנו עיגנו את סמלי המדינה. הדגל, לדוגמה, זה מדהים: בעשרות מדינות על הדגל טבוע צלב, ובמדינות האלה יש מיעוטים: יהודים, מוסלמים. אין בשום מדינה תביעה להוריד את הצלב או להוסיף לצלב איזשהו סמל של מיעוט כזה או אחר. יש מדינות ערביות שגרו בהן יהודים או גרים בהן יהודים,

ואף על פי כן, הסהר האסלאמי מתנוסס שם. יש כמובן מדינה אחת שגם הגדילה לעשות ושמה על הדגל שלה את המילים "אללה אכבר", ואף על פי כן זה לא מפריע למיעוטים נוצריים לחיות שם. יהודים לצערי אין, כי הם גורשו מאותן מדינות בלי שיכלו לקחת איתם דבר וחצי דבר. תראה, אנחנו מעגנים בחוק-היסוד הזה, ערב הסעודית. אנחנו מעגנים בחוק-היסוד הזה את הזהות של ישראל כמדינה שאליה יכול כל יהודי מכל מקום, לדעת שבעת צרה, זה המקום שאליו הוא יכול להגיע ולהפוך להיות אזרח המדינה. חוק השבות, האזכור שלו מופיע בחוק-היסוד כדי להסיר כל ספק ולתת לו מעמד. כמובן שהפירוט נמצא בחוק עצמו. מעבר לזה, ביחס אל מול בני העם היהודי, קבענו: המדינה תשקוד על הבטחת שלומם של בני העם היהודי ושל אזרחיה, יהודים ולא יהודים, הנתונים בצרה ובשביה בשל יהדותם או בשל אזרחותם. אני חושב שכל אחד מכיר את הדוגמאות, בין שמדובר ביהודים ובין שמדובר באחרים. הדוגמה שחרותה לי בזיכרון זה כמובן עזאם עזאם במצרים. אני חושב, אדוני יושב-ראש הישיבה, שכשאתה מדבר על חוק-יסוד, שאמור להיות בעצם המאזן, או המשלים, ליתר דיוק, של חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, שעוסק בפרט ובזכויות הפרט, החוק הזה עוסק בלאום ובזכויות הלאום, זה המשלים את הצד השני של אותה מטבע, וכך צריך לראות אותו לאורך כל סעיפיו. אני חושב שלהתייחס, ראיתי לא מעט אנשים שהתייחסו לאורך הדרך,

שהחוק הזה נע בין כותלי המשכן הזה, וזה מדהים שלהצעה הזאת לאורך הדרך הצטרפו אנשים שהיום נמצאים באופוזיציה. אבל הזמן הסתיים.

הצטרפו להצעה. אני אומר את זה, מפני יש עוד 66 דוברים. אני חושב שההסבר הזה יעזור מאוד לפחות ל-65 דוברים, אם אני כלול בהם, שידעו שכשאנחנו באים עם חוק-היסוד הזה, הכוונה לקבע ולעגן בתודעה הישראלית והבין-לאומית, היהודית והלא-יהודית, את מעמדה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. ואני מקווה מאוד שנצליח בבית הזה, בשנתה ה-70 של מדינת ישראל, להגיע לתמיכה מסיבית, לא של 61 חברי כנסת, למרות שהחוק לא מחייב, אבל חוקי-יסוד אנחנו מבקשים להביא ב-61 חברי כנסת, אני מקווה שהוא יעלה פה אחד או קרוב לפה אחד, מפני שזה מה שאנחנו, כישראלים, ראוי באמת שנקבל בשנתנו ה-70. ולא מעט דברים שהיו במחלוקת, הצלחנו, אני אשכנע את ג'בארין.

כמובן שאת המלאכה ישלים יושב-ראש הוועדה אמיר אוחנה, שנתן דחיפה מאוד רצינית בוועדה לחוק הזה. עמלו קשה מאוד שרים, מראש הממשלה ושרת המשפטים שקד והשר לוין, אתה פשוט מתעלם מבקשתי? סליחה? אני אמרתי לך כבר לפני חמש דקות שהסתיים הזמן.

וכמובן השר לוין,

שדחפו את החוק הזה. אני מקווה מאוד שכשנסיים את ההצבעה היום, הלילה, על הקריאה הראשונה, הוא באמת יעבור להכנה לקריאה שנייה ושלישית לתפארת מדינת ישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת אבי דיכטר, יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת תמר זנדברג, ואחריה, חברת הכנסת ציפי לבני. אחריה, חברת הכנסת יעל גרמן, ואחר כך, יוסף ג'בארין. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אם יפריעו לך כמו שהפריעו לאבי דיכטר, אני אתן גם לך. החוק הזה הוא דוגמה מצוינת לכך שהפתגם: אם שום דבר לא מקולקל, אז לא צריך לתקן, יש לו גם חלק שני, והוא: כשמנסים לתקן דבר שלא מקולקל, אפשר להזיק,

וזה מה שקורה כאן בחוק הזה, תועלת הוא לא מביא אבל נזק הוא גורם, והמון. אני רוצה להקריא פסקה מוכרת לכולנו מתוך מגילת העצמאות של מדינת ישראל: "מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות, תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת,

תבטיח חופש דת, מצפון, לשון ותרבות, תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות, תהא נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות". חברות וחברים, מה רע בניסוח הזה? האם לא יכולנו לקחת אותו ולעגן אותו כחוק-יסוד? ניסינו. הצענו. הם הצביעו נגד. האם היינו צריכים, כמו בכרזה המפורסמת של המעצב הידוע דוד טרטקובר, לקחת את המשפטים האלה ולמחוק מהם את עקרונות השוויון, הצדק, החירות? בשביל מה?

אני רק רוצה להודיע על סגירת רשימת הדוברים. בשביל לבטל את הלשון הערבית כלשון רשמית במדינת ישראל? בשביל להביא לאפליה, שיהיה אפשר להקים יישובים ליהודים בלבד ולעגן את ועדות הקבלה בחוק? בשביל לעוות ולקלקל את היחסים של מדינת ישראל עם הקהילות היהודיות בחו"ל, שרואות במדינת ישראל את הבית שלהן? בשביל לבטל את ההגדרה של הערבים הפלסטינים אזרחי ישראל כמיעוט לאומי בעל זכויות? בתור יהודייה, בתור בת לעם היהודי, שזכה להכרה לאומית במדינת ישראל, אני מתביישת. אני לא רוצה להיות זאת שאחראית לנטילת הזכות הזאת מבני ובנות עם אחר. למה?

חבר הכנסת דיכטר,

אתה במשך כמה שנים מוביל כאן מהלך שכל מטרתו לחרחר ריב ומדון, להגביר את הפירוד במקום את השלום, את הצדק והחירות, כמובטח במגילת עצמאות.

וזה מה שיש לך להגיד לי עכשיו? אתה לא מתבייש? אתם צריכים להתבייש במהלך הזה שאתם מביאים הערב,

ביחד עם עוד כמה מהלכים, כמו החוק להחרבת בג"ץ וכמו חוק המשפט העברי וכמו עוד חוקי עמותות שיש לכם בקנה, אתם מבקשים לעוות את הבסיס הדמוקרטי והשוויוני של מדינת ישראל לדורי-דורות קדימה, שבגלל הקואליציה המושחתת הזאת, שעברה כאן לרגע, שלא נתמכת על ידי רוב הציבור הישראלי, אתם מבקשים לעשות כאן שינוי לדורי-דורות, עבור כולנו, עבור כל אזרחי מדינת ישראל. בזה אתם צריכים להתבייש. תודה רבה לחברת הכנסת זנדברג. חברת הכנסת ציפי לבני, בבקשה. הקואליציה, לא.

את יודעת, קואליציה זה רוב, זה רוב הציבור. לכו לבחירות, תקבלו רוב מהציבור, אל תדאגי, עוד נלך לבחירות, אתם נאחזים בכיסא, מושחתים, זה מה שמגיע לכם. העם בוחר בדרכך, רוב הציבור איתך. כן.

רוב הציבור חושב שלא צריכות לך ולחבריך זכויות. ותשמע מה אמר היום מישהו מהקואליציה שלך, מה הוא חושב על חברי הקהילה הלהט"בית, וזה מה שאתה מוביל. ההוא זה מיעוט, מה שקרה היום, אם את רוצה, מה שקרה היום, טוב, אני אבקש. לא, את פשוט התווכחת איתו. תאריך לי את הזמן. זה לא, לא, את התווכחת איתו. הוא לא התווכח איתך. סליחה? את התווכחת איתו.

אז גם עכשיו השיח הזה בינינו לוקח לי מהזמן? לא, את זה אני אחזיר לך.

אז אני פשוט מבקשת את הזמן. בבקשה. מה שקרה היום כאן בכנסת מסמל את מה שקורה, לצערי הרב, לאזרחי מדינת ישראל, ובחלק מזה גם אנחנו התפתינו: ראש ממשלת ישראל דיבר היום והודיע שהוא הולך לעשות מסיבת עיתונאים. והמצב בצפון נפיץ, ואמרתי: הולך להיות אירוע ביטחוני משמעותי. אנחנו כולנו נעמדנו כאן דום, הסרנו את הצעות האי-אמון, ואמרנו: בעת הזאת, כך אמרתי בפתח ישיבת הסיעה, בעת הזאת, כשיש סכנה ביטחונית, ישראל כולה מאוחדת. ובעוד אנחנו נמצאים כאן, ועוסקים בביטחונה של מדינת ישראל, או לפחות נותנים גב לממשלה, שתוכל לעסוק בשקט בביטחונה של מדינת ישראל, המשיכה הממשלה, כאילו כלום, להעביר חוקים דרמטיים, משמעותיים, שפוגעים בדמוקרטיה במדינת ישראל, תוך כדי זה שאזרחי ישראל מסתכלים בראש הממשלה ובאירוע הזה שהוא עושה, ועל הדרך משנה כאן את זהותה, אופייה וערכיה של מדינת ישראל באופן שיפגע בכל אחד ואחד מאזרחי ישראל לא פחות מכל סכנה ביטחונית. כי להגן על המדינה היהודית והדמוקרטית שלנו מפני אויבים זאת משימה ראשונה במעלה. אבל צריך להגן על המדינה היהודית והדמוקרטית שלנו גם מפני המהלכים של ממשלת ישראל הנוכחית. ממשלה שחושבת ומדברת ומספרת שדמוקרטיה זה הרוב קובע? מישהו צריך לשלוח את כל הממשלה הזאת לשיעור אזרחות מההתחלה. ודאי, דמוקרטיה זו מערכת של זכויות,

שכל רוב חייב לשמור עליה. מערכת של זכויות למיעוטים, מערכת של זכויות לאזרחים, מערכת זכויות שהיחיד ששומר עליה עכשיו זה בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, ואותו אתם מבקשים להרוס עם ה-D9, כדי שלא יהיה אף אחד שיוכל להגן על הזכויות במדינת ישראל, על זכויות אזרחיה. מגיע חוק הלאום, ואני מה זה בעד שמדינת ישראל תהיה מדינת הלאום של העם היהודי, הרי זאת תמצית הציונות בעיניי. זאת מגילת העצמאות, אבל היא כוללת גם את הזכות לשוויון, גם יהודית וגם דמוקרטית, מדינת העם היהודי עם שוויון לכולם. וממשלה שלא מסוגלת לומר בפתח חוק-היסוד את מה שיש בכל חוקי-היסוד האחרים, שחוק-יסוד זה בא לעגן את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית על פי העקרונות שבהכרזה על הקמתה, במגילת העצמאות, תודה לחברת הכנסת ציפי לבני.

לא מסוגלת לדאוג למדינת ישראל גם ביטחונית. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי, אנחנו בעד חוק לאום. אנחנו היינו מצביעים בנפש חפצה בעד חוק לאום שמדבר בהחלט על כך שישראל מדינת הלאום של העם היהודי, כאשר מדינת ישראל היא דמוקרטיה שמקיימת שוויון זכויות. אבל החוק שמביאים היום, אני רואה את מגילת העצמאות, שתלויה בכל בתי הספר, משפילה מבטה ודמעה נוטפת מעינה: מה עשו לי? מה עשו למגילת העצמאות שכולם חתמו עליה? מה קרה להבטחה? הבטיחו לנו שלום, חזון של שוויון. הבטיחו לנו שאנחנו נשמור על החירויות, הבטחנו את זה לילדינו, ובאה ממשלה, והיום ראש הממשלה הכתיר את עצמו כשלטון יחיד בחוק שמאפשר לו לצאת למלחמה כמעט רק על פי דעתו, הממשלה הזאת באה ואומרת שדמוקרטיה היא אך ורק שלטון רוב. דמוקרטיה היא לא שלטון רוב, אמיר אוחנה. שלטון הרוב ימגר את כל הזכויות שלך.

שלטון הרוב ימגר את הזכויות שלי, שלטון הרוב יפגע בזכויות של ישראל אייכלר. דמוקרטיה היא שלטון שבו שומרים על ערכים, על זכויות אזרח, ובעיקר על זכויות מיעוט. והחוק שאתם מביאים כאן מבטל את הדמוקרטיה. החוק שאתם מביאים כאן מבייש את מגילת העצמאות. החוק שאתם מביאים כאן בוגד בעקרונות שאנחנו גדלנו עליהם, ש-70 שנה מדינת ישראל חיה עליהם. עקרונות של שוויון וצדק ושלום וחירות, בזה אתם בוגדים. ואני אתן רק דוגמה פשוטה כדי להבהיר. באחד מהסעיפים,

כתוב: "כל תושב ישראל ללא הבדל דת או לאום זכאי לפעול לשימור תרבותו, מורשתו, שפתו וזהותו". נהדר, זה פנטסטי, אני בעד. אבל כאשר השוויון לא קיים זה אומר שניתן להדיר נשים, זה אומר שניתן לבוא ולומר שלאישה אסור לשיר, כי קול באישה ערווה. זה אומר שלנשים אסור להשתתף בהנהגה הציבורית כי זאת המסורת, וזה אולי גם אומר שמותר למוּל נשים, או למוֹל נשים, ועוד דברים רבים מאוד. ברגע שהשוויון לא נמצא, אז כשאנחנו מדברים על לפעול לשימור תרבות ומורשת, אנחנו מאיימים על נשים, על דתיים, על חילונים, על הומוסקסואלים, על הרבה מאוד מיעוטים. אני מאוד מקווה שהקריאה הראשונה הזאת תהיה גם הקריאה האחרונה, ושלא תגיע קריאה שנייה ושלישית, כי אחרת אנחנו נעשה קריעה על הדמוקרטיה. תודה רבה, חברת הכנסת גרמן. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, בבקשה, שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת דיכטר יוזם החוק, אני רוצה לומר לך, שאני, יוסף ג'בארין, תושב העיר אום אל-פחם, אזרח ערבי ילידי של הארץ הזאת, לא יכול לקבל מצב שיהיו לי זכויות נחותות משלך ומשלכם, חברי הכנסת מקבוצת הרוב. אני לא יכול לקבל מצב שאני במעמד של אזרח סוג ב' או סוג ג'. חבר הכנסת דיכטר, תסתכל לי בעיניים: למה לך מגיעות זכויות יתר מעליי?

כי הוא יהודי. למה? למה מגיעות לך זכויות יתר? גם במעמד של השפה שלך, גם במעמד של הסמלים שלך, גם בהגדרת המדינה, וגם בימי החופש, וגם בכל הדברים שאתה מזכיר בהצעה?

פרשנות אחת יכולה להיות לזה, שזו גזענות לשמה. כשאני הראיתי את החוק הזה לדיפלומטים זרים, הייתה להם תגובה אחת: זה חוק שמריח אפרטהייד, והם צודקים בזה. זה חוק שמעמיק את האפליה כלפי האזרחים הערבים, חוק שמבטל את מעמדה של השפה הערבית כשפה רשמית. ואתה עוד אומר לי: למה פוגעים בשפה הערבית? מבטלים מעמד רשמי בחוק של שפה ומשאירים את המעמד הרשמי רק לעברית, ואחר כך אומרים לי, מה הפגיעה? מה זה ההיתממות הזו? שלא לדבר גם על אותו סעיף שמבקש לאפשר הקמת יישובים רק ליהודים, יישובים נקיים מערבים. זו החקיקה של הכנסת הזו בתחילת המאה ה-21? חקיקה אנטי-דמוקרטית,

חקיקה פוגענית, חקיקה גזענית. כמה יהודים גרים, מה זה קשור? מה זה קשור? אני לא מבין, מה זה קשור? לא קשור. ככה אתה מגיב? אתה תענה לי רק על שאלה אחת: מדוע לך מגיעות זכויות יותר ממני? תקרא את ההצעה, מה יש לך? למה? ואתה נותן לי דוגמאות. או שאתה נותן לי דוגמה של מדינות לא דמוקרטיות, תודה רבה, אני יודע את זה, או שאתה נותן לי דוגמה של מדינות שהמיעוטים בהם הם מיעוטים מהגרים.

תרשה לי להגיד לך, אני לא מיעוט מהגר. לא היגרתי למדינה הזו. לא היגרתי למדינה הזו, לא במטוס ולא בספינה. אני יליד הארץ הזו מימים ימימה, ותחוקק כל חוק שתרצה, לא יהיה מצב שהאזרחים הערבים יקבלו מצב שיש להם מעמד נחות. אני וחבר הכנסת מסעוד גנאים וג'מעה אזברגה וסעיד אלחרומי לא נוכל לקבל מצב כזה. אנחנו בזים לחקיקה גזענית, אנחנו בזים לחקיקה של אפרטהייד. בושה, בושה שאתם מקדמים חקיקה כזו.

העולם מדבר על שוויון, העולם מדבר על הכרה בזכויות של קבוצות המיעוט, ואתה מביא חקיקה כזו, אתה לא מתבייש להביא חקיקה זו ולהצביע עליה? תודה רבה לחבר הכנסת יוסף ג'בארין. זאת בושה. זאת בושה וחרפה. זה החוק שלך, זה מה שהוא שווה עבורי. זה בדיוק מה שהחוק הזה שווה עבורי.

לא יהיה מצב שהאזרחים הערבים יקבלו מעמד נחות במולדת שלהם. לא יהיה מצב. ותחוקק כל מה שאתה תרצה. אתה קורע את הנייר, אתה קורע את הדגל, אבל הדגל הזה יישאר כאן, תחוקק כל מה שאתה רוצה. חבר הכנסת ג'בארין. הר הבית, לא נקבל מצב שיהיה לנו מעמד נחות. אין לך שום זכות יתר. אין לך שום זכות יתר, ולא תהיה לך.

זה לא מוסרי מה שאתה עושה. חבר הכנסת ג'בארין, תודה רבה. זה לא מוסרי, ואני בז לך על החקיקה הזו. חבר הכנסת גליק, אתה ודאי לא צריך להפריע עכשיו, כשחברת הכנסת מיכל רוזין צריכה לעלות. רציתי להבין.

תדבר איתו שם. הוא שכן שלך.

הוא מתנגד לכך שיהודים עולים להר הבית, חברת הכנסת מיכל רוזין,

חבר הכנסת חיים ילין, ואם הוא לא יהיה פה, חבר הכנסת סאלח סעד. תודה, סגן יושב-ראש הכנסת. חבר הכנסת דיכטר, אני חייבת לומר שאני באמת מנסה לפצח מה המוטיבציה. וחוץ ממוטיבציה פוליטית, אלקטורלית, לקבל עוד קצת מנדטים, לקושש עוד קצת קולות בפריימריז, אני באמת לא מצליחה להבין מה מטרת, אתם יודעים מה, הרבה מהחקיקה שאתם מביאים פה לכנסת. כתבה מאמר שלם שרת המשפטים על חקיקה מיותרת וחקיקה פרטית מיותרת, ומה צריך להיות ומה צריך להיות מאושר, ואנחנו כל הזמן מקבלים מהקואליציה הצעות חוק מיותרות שמנסות לשנות סדרי עולם אבל בלי מהות אמיתית, באמת בלי מהות אמיתית. מה רע בהגדרה שקיימת עד היום, 70 שנה של מדינת ישראל, במגילת העצמאות? האם עד היום אנחנו לא יודעים שזו מדינת העם, הלאום היהודי? האם משהו השתנה בשנה-שנתיים האחרונות, היום? משהו השתנה ב-70 שנה שאנחנו לא יודעים שזו מדינת הלאום היהודי עם שוויון לכל אזרחיה? מה השתנה? מדוע צריך להפר את האיזונים והבלמים האלה? אני יודעת שאני חוזרת על עצמי כמו תקליט, דיברתי גם על הפתיחה במלחמה, שזו פגיעה בדמוקרטיה ובאיזונים ובבלמים של הדמוקרטיה. אני לא מצליחה להבין מה המטרה בהצעת החוק הזאת. אנחנו מאשרים פה הצעות חוק שלמדינת ישראל קוראים מדינת ישראל, ושהדגל הוא הדגל שלנו וההמנון הוא ההמנון שלנו. כאילו מישהו מאיים על זה, כאילו מישהו ניסה לשנות את זה, כאילו מישהו עכשיו, זה עומד באמת להשמדת מדינת ישראל אם לא יהיה חוק הלאום, ואנחנו לא נדע שאנחנו מדינת הלאום היהודי. אני לא מבינה. זה נובע מאיזה חוסר ביטחון בסיסי במי שאנחנו, במהות שלנו, בעצם ההגדרה שלנו? האם לא ברור לנו מי אנחנו ומה אנחנו? אני לא מצליחה להבין. אני באמת מנסה לחשוב ולתת לך קרדיט שאתה ענייני, שאתה מהותי, שהכוונות שלך הן לא לקושש עוד כמה קולות בתוך הליכוד, מחוץ לליכוד,

עוד מנדט לביבי. הינה, הוא דאג לזה, עשה מופע היום, שואו גדול. איך אמר לי פה אחד השרים,

הכול חרטא, העיקר 50 מנדטים מחר בסקר.

מה אתם רוצים? כל היום אתם מחבלים בספר החוקים הישראלי, מפירים את כל יסודות הדמוקרטיה הישראלית, שקיימים כבר 70 שנה. מה אתם מנסים לעשות? אני אשמח לשמוע תשובה אמיתית, לא פופוליסטית, לא מתחכמת, שתסביר מאיפה חוסר הביטחון העצמי הזה. מישהו ניסה להגיד שאנחנו לא מדינת העם היהודי?

מישהו ניסה לחוקק נגדנו? בג"ץ, בג"ץ, בג”ץ, בג"ץ לא ניסה. בג"ץ מגן 50 שנה על הכיבוש בגדה המערבית. הוא מגן על כל החוקים שלכם, על כל ההתנחלויות במשך 50 שנה, על המונופול האורתודוקסי היהודי במדינת ישראל. על מה אתם מדברים? מספיק כבר עם האיומים האלה על בג"ץ ועל שלטון החוק, כי זה הכול חרטא והכול שטויות. זה הכול איומים כי אתם רוצים להטות את זה עוד יותר לקיצוניות. עם כל הכבוד, אף אחד לא מאיים על מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי.

תרדו מהעץ הזה ותקבלו את העובדה שאתם פשוט חסרי ביטחון ופופוליסטים, וכל מה שמעניין אתכם זה לקושש עוד כמה קולות.

תודה רבה לחברת הכנסת מיכל רוזין. חבר הכנסת חיים ילין, אם הוא נמצא. ואם לא, חבר הכנסת סאלח סעד, בבקשה, בכבוד, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, באפריל 1992 סמל סאלח טאפש ז"ל,

הציל את חייו של המג"ד סגן אלוף אביאל ג'ראפי, שנפצע מירי מחבלים בדרום לבנון. בזמן הטיפול נפגע טאפש בראשו מקליע ונהרג. בספטמבר 96', אלוף משנה בצה"ל וסגן מפקד אוגדת עזה נביה מרעי ז"ל, אח של יושב-ראש פורום ראשי המועצות הדרוזיות היום מופיד מרעי, נהרג ברצועת עזה מירי של פלסטיני בעימותים שהיו חלק ממהומות מנהרת הכותל. באוקטובר 2000 סמל שני מדחת יוסף ז"ל הגיע עם שוטרי מג"ב מבני המיעוטים להחליף שוטרים יהודים בקבר יוסף בתקופת האינתיפאדה השנייה. במהומות שפרצו במקום פונו מתפללים מהקבר ושוטרי מג"ב נותרו ונלחמו. לוחם מג"ב מדחת יוסף נפצע קשה ולבסוף מת מאיבוד דם לאחר שהופקר בשטח. יולי 17', שני שוטרי מג"ב, רס"מ האיל סתאוי ורס"מ כמיל שנאן זיכרונם לברכה, נרצחו בפיגוע ירי, אבי דיכטר, בכניסה למתחם הר הבית, הר הבית בירושלים, שאתם מכירים אותו, המקום הכי קדוש לכל הדתות, לא לכל הדתות. אלו רק חלק מ-425 החללים הדרוזים שנפלו בעת ששמרו עלינו, עליכם אתם, גם. שוטרים, חיילים, אזרחי המדינה מבטן ומלידה, שנלחמו יחד עם חבריהם היהודים והגנו בגופם על כל האזרחים, ללא הבדל דת, גזע או לאום, ומבלי להפלות בין דם לדם. ועכשיו מה? לאחר שמסרו את נפשם למען המולדת, לאחר שמשפחות רבות הקריבו את היקר להן מכול, אתם מעיזים, אתם מעיזים להעלות את החוק הזה, חוק הלאום? תגידו לי, אתם השתגעתם? זו התשובה שלכם, אבי דיכטר, לאותם לוחמים, שאתה היית ממונה עליהם ואתה יודע שהם פייטרים אחד-אחד?

חבר הכנסת סאלח, בבקשה. תודה. אני אומר לכם רבותיי, אבי דיכטר וחברי הליכוד וחברי הקואליציה, אני במקומכם הייתי מתבייש להעלות את החוק הגזעני הזה. זה חוק שמפלה לרעה את כל בני המיעוטים, גם אותי החייל הדרוזי ששירת 12 שנים בזרועות הביטחון. היום אני משתווה ליהודים,

תתביישו לכם. תתביישו לכם.

תודה רבה לחבר הכנסת סאלח סעד. יעלה חבר הכנסת זאב בנימין בגין,

חבר הכנסת יואב קיש. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, "ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, המושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום, לאור חזונם של נביאי ישראל, ומקיימת שוויון זכויות לכל אזרחיה". נוסח זה הצעתי החל משנת 2011. ועדת השרים לחקיקה סירבה לאשר את בקשתי להביא אותו לפני הכנסת הנכבדה הזאת לקריאה טרומית.

אוכל לבשר שבחודשים האחרונים אימצו את הנוסח הזה סיעות כולנו וישראל ביתנו, החברות בקואליציה, וזאת לאחר שסיעות המחנה הציוני ויש עתיד מן האופוזיציה הודיעו כבר לפני שנה שהן תומכות בנוסח הזה. אסתכן בהערכה: בכנסת הזאת לא יתקבל בקריאה שלישית חוק לאום שאין בו אמירה מפורשת על קיום שוויון זכויות לכל אזרחי ישראל, אבל בינתיים, בהצעת החוק המובאת כאן לקריאה ראשונה, גברה ידם של השוללים אזכור זה. במה השתנה הנוסח? מה שחסר לנו זה שוויון על כל אזרחיה, את זה, במה הרגזתי אותך עד רגע זה לא ברור לי, אבל תסביר לי אחרי הישיבה. בינתיים, בהצעת החוק המובאת כאן גברה ידם של השוללים אזכור כזה. לכן היא פגומה במה שאין בה: אין בה התחייבות מפורשת שמדינת העם היהודי תקיים שוויון זכויות

אדוני היושב-ראש, הצעת החוק הזאת פגומה גם בגלל מה שיש בה. יש בה סעיף 7(ב), בנוסח הזה: "המדינה רשאית לאפשר לקהילה, לרבות בני דת אחת או בני לאום אחד, לקיים התיישבות קהילתית נפרדת". הפירוש מיותר. לעומת זאת, לפני שבע שנים, אזכיר נשכחות, אור ליום 23 במרס 2011, הכנסת השמונה-עשרה קיבלה בקריאה שלישית, בתמיכת הממשלה, את תיקון מס' 8 לפקודת האגודות השיתופיות.

החוק מגדיר באופן כללי, עמום, על כן גם רחב, את סמכותן של ועדות קבלה לקבל או לדחות מועמדים להצטרפות ליישובים בנגב ובגליל המונים פחות מ-400 משפחות. אבל החוק גם הגביל את סמכותן של ועדות הקבלה במילים הברורות האלה:

ועדת הקבלה לא תסרב לקבל מועמד מטעמי גזע,

מין, לאום, מוגבלות, מעמד אישי, גיל, הורות, נטייה מינית, ארץ מוצא, השקפה או השתייכות מפלגתית-פוליטית". זה מוכר לך, גברתי סגנית שר החוץ. הנוסח הזה של החוק, הכולל את תריסר ההגבלות שתיארתי, התקבל ברוב של 30 נגד 20. מי תמך בו? תמכו בו נציגי הסיעות הבאות: קדימה, העצמאות, יהדות התורה,

ישראל ביתנו, הבית היהודי, האיחוד הלאומי והליכוד. גם הליכוד. שמת לב, מייד, מייד. לפני שישה שבועות, ביום 13 במרס 2018, בדיון האחרון של ועדת הכנסת המיוחדת לעניין זה, והיא מיוחדת בעיקר בכך שהיא הוקמה כדי שאני לא איכלל בה, אמר עו"ד איל זנדברג, בייצגו בדיון את היועץ המשפטי לממשלה, שסעיף 7(ב) מהווה "אפליה בוטה בין בני אדם, שאינה עולה בקנה אחד עם ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית", והוסיף כי אין מקום לחוקקו בנוסח זה. יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת אמיר אוחנה,

כי הוא נוטה להסכים עם ההערה הזאת. כך נרשם בפרוטוקול. אכן, חברי הכנסת, אין מקום לחקיקה הזאת. מכל אלה יובן, אדוני היושב-ראש, כי בחוק הזה, הן על מה שאין בו והן על מה שיש בו, לא אוכל לתמוך.

תודה רבה לחבר הכנסת זאב בנימין בגין. חבר הכנסת יואב קיש נמצא?

חבר הכנסת דב חנין? אני במקומו.

אז חבר הכנסת מסעוד גנאים. מזכירות הכנסת לא עושה את העבודה שלה.

במחשב הוא כתוב נכון. אה, גנאים, כן. והיא עושה את העבודה שלה נכון. אז היושב-ראש מבליג. אני לא יודע מה הבעיה שלך, אבל אם תדבר איתי אחר כך, אני אשמע מה אתה רוצה. אדוני היושב-ראש, הוא דיבר, ואתה קורא לו שוב. מה הבעיה שלך? עיסאווי, אם כבר מסעוד גנאים עולה, יש לך בעיה? הוא דיבר, ואתה קורא לו שוב. אצלי הוא היה רשום. בבקשה, אתן לך שלוש דקות. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני לא יודע מי אמר את המשפט הזה, בטח הוא מהימין, אולי שרון, אולי אחר, הוא אמר שכל הזכויות על הארץ הן ליהודים, והזכויות בתוך הארץ, בתוכה, הן שוות. הכלל במשפט הזה, התברר ומתברר שהוא לא נכון ולא צודק. כי מי שחושב שהארץ הזאת היא שלו ומי שחושב שהוא אדון הארץ הזו לא ייתן שוויון זכויות לכל אזרחיה, וייתן את העדיפות לקבוצה הלאומית שחושבת שהארץ הזאת שייכת לה. הצעת החוק הזאת, מה היא באה לעשות? היא באה להצדיק ולתת לגיטימציה לאפליה ולהדרה לכל מיעוט, לא רק המיעוט הערבי פלסטיני בתוך מדינת ישראל. לא, לכל אחר, לכל אחר מאלה שחוקקו את החוק הזה. אני עוד לא אתייחס לעניין של ההגדרה מיהו יהודי, כי בכלל, אני יודע שעדיין אין הסכמה מיהו יהודי. אני גם לא יודע אם יש הסכמה בין כל הזרמים היהודיים מה זה מדינה יהודית. אדוני היושב-ראש, אני חושב שהצעת החוק הזאת, דחף אותה ורצה אותה מאוד בנימין נתניהו, והימין בישראל, בגלל שני דברים. דבר ראשון, החוק שחוקק בשנת 1992, חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, החוק הזה כנראה מפחיד את בנימין נתניהו והימין, והוא מזמן רוצה לנטרל אותו, מזמן רוצה להחזיר ולבטל אותו כדי שמדינת ישראל תהפוך למדינה יהודית נטו, pure, שהדמוקרטיה שלה היא דמוקרטיה שהיא כמו גמד שאין לו כל השפעה. דמוקרטיה, מזמן, פירושה, המובן שלה, אינו שלטון הרוב.

שלטון הרוב, או שלטון העם, באמצעות העם,

אבל הדמוקרטיה היא ביסודה הזכויות של המיעוטים, איך לשמור על המיעוט, איך לתת למיעוט לשמור על הייחוד שלו והשוני שלו מהרוב. לא לכפות על המיעוט מה שרוצה הרוב. זאת דיקטטורה של הרוב. אבל זכות המיעוט לא עולה על זכות הרוב. גם את זה צריך להגיד. תודה רבה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת ג'מעה אזברגה. החזרה על האמירה המדהימה כאילו דמוקרטיה היא שלטון הרוב, יש לי חברה שכשהיא הולכת להסביר על זה בבתי ספר היא נותנת את הדוגמה הבאה.

חברי חבר הכנסת אמיר אוחנה, היא אומרת: נניח שכל הכיתה החליטה לעשות מסיבת סיום בחוף הים על החול, אבל אחד התלמידות או התלמידים, יש תלמיד אחד,

בכיתה שהוא תלמיד עם מוגבלות,

בכיסא הגלגלים שלו, לא יכול להגיע אל חוף הים אל החול למסיבה, אז האם עדיין הרוב קובע, או שיש סמכות לצורך העניין למורה להגיד, יש לך זכות דיבור עוד כמה דקות. אנחנו נערוך את המסיבה במקום שאליו יכול להגיע גם התלמיד בכיסא הגלגלים? מאוד מאוד מאוד טריוויאלי לפעמים להבין שלא תמיד הרוב קובע כי לא תמיד הרוב צודק, כי לא תמיד הרוב גם יכול בכלל לראות או להבין את מה שצריך המיעוט. ולמרבה הצער, האנושיות, יש בה לא רק תכונות טובות, יש בה גם תכונות רעות, ולכן אנחנו צריכות וצריכים לשים איזונים ובלמים על התכונות האלה, בשביל שנוכל לחיות כחברה אנושית בריאה וחיובית בתוך המדינה שלנו, שאותה רצינו. ואנחנו היום מציינות ומציינים את יום הרצל. רצינו מדינת לאום לעם היהודי, אבל רצינו מדינה שיש בה שוויון לכל האזרחיות והאזרחים שלה, כמו שכתוב במגילת העצמאות שלנו. ואגב, חבריי באגף הזה, בית המשפט העליון, שלצערי הפגין חוסר אקטיביזם, לצערי, מצער מאוד, החליט לא לקבל את מגילת העצמאות בתור החוקה של מדינת ישראל, אולי פספוס מספר אחת בתולדותינו בהקשר הזה. אדוני חבר הכנסת אוחנה, יושב-ראש הוועדה המיוחדת לחוק הלאום, אתה מתפאר בהישג שלך, שהמשפט העברי לא ייכלל בחוק הלאום, משום שבאמת המשפט העברי, איך לומר, לא רק שלא מכיר בשוויון, נניח לנשים ולאחרים ולאחרות, לא רק שהוא אוסר על יחסים הומוסקסואליים מכל הסוגים, לא רק שהוא כולל עונשים כמו סקילה ועונשי מוות על אנשים שונים, אלא שהוא חוק, הוא לא בדיוק חוק,

והוא בטח ובטח לא יכול להיות חוק במדינה שרואה את עצמה מדינה דמוקרטית. בפרט שהוא מחייב לשמור שבת גם. ובכן,

באמת כל הכבוד על זה שהצלחת לא להכניס אותו לחוק הלאום, אבל ראה זה פלא: מייד כשנגמור להצביע על חוק הלאום, אז הכנסת הזאת, הקואליציה שלך תצביע על חוק המשפט העברי, שמכניס את אותו משפט עברי עצמו לחוק יסודות המשפט שלנו.

אתם עובדים על עצמכם, חברי חבר הכנסת אוחנה. אתם עובדים על עצמכם, ואתם עובדים על הציבור, ואתם מחרבים את הדמוקרטיה הישראלית, שבלעדיה לא תהיה מדינת לאום לעם היהודי, לא משנה כמה תמשיכו לקרוא לחוק הזה חוק לאום. תודה רבה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. חבר הכנסת ג'מעה אזברגה,

חבר הכנסת אמיר אוחנה. ג'ומעה.

יום אל-ג'ומעה. ג'מעה זה משהו אחר, נכון? ג'ומעה זה שבוע, ג'ומעה זה יום שישי, ג'ומעה, שבעה ימים בשבוע. הוא יודע, הוא מרוקאי הרי. רגע, אבל השם שלך זה, הוא ערבי מבחינה תרבותית. אני עוד לא עשיתי את השיעורים. השם שלך זה ג'ומעה? ג'ומעה, כן. אז למה לא כותבים את זה בוי"ו? אני לא יודע. זה משרד הפנים, כתיב חסר. משרד הפנים אשם. כתיב חסר. היה צריך להוסיף את הוי"ו. יש לך שלוש דקות. כמו שבתנ"ך כתוב מרב בלי יו"ד. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי וחברות הכנסת הנמצאים כאן ואלה שלא נמצאים כאן, לא חשבתי מה לדבר לגבי החוק הזה, ואני חושב שהחוק הזה הוא חוק כל כך גרוע שהוא משדר לא רק חוסר ביטחון, הוא משדר רגשי נחיתות, עד כדי כך. אתם הרוב, בזכות הרוב אתם לא יכולים עכשיו, כי "אנחנו רוב", להכריז על מישהו, לשחוט אותו, לשים אותו על האש ולאכול אותו.

זכות הרוב, ההפך, אחד היסודות של הדמוקרטיה האמיתית זה שמירה על זכויות המיעוט,

לא זכויות הרוב. ואני לא מבין כל כך את חוסר הביטחון ורגשי הנחיתות האלה. אתם רוב במדינת ישראל כיהודים, אבל הרוב הזה הוא מיעוט במזרח התיכון, ואנחנו חושבים שצריך להתחיל לחשוב אחרת, מחוץ לקופסה, אדון אוחנה. החוק הזה, אני חושב שהוא אנטי-דמוקרטי, החוק הזה נותן 12 יתרונות לפחות, 12 יתרונות ליהודי, בגלל שהוא יהודי, לא מעבר לזה. החוק הזה, אדוני היושב-ראש, עשה ועדות קבלה ליישובים, שמותר רק ליהודים להיכנס ולעשות יישובים על בסיס אתני,

חזר בחזרה מהשפה הערבית: עד היום, אדון בגין, הייתה שפה רשמית, היום לא מוזכר באף מקום שהיא שפה רשמית. שפה שהיא עם מעמד מיוחד, אמר החוק. אני לא יודע מה ה"מיוחד" הזה. הכול מעורפל, לא ברור. החוק הזה, אני חושב שהוא חוק גרוע והוא חוק רע, ומי שמציעים אותו, אני לא יודע לאן הם רוצים להגיע, לאן הם רוצים להגיע עם החוק הזה, עם הגבולות של החוק הזה. אני חושב שבהזדמנות זו, הדבר היחידי, ואנחנו הצענו הצעת חוק של מדינה לכל אזרחיה, במקום לעשות את זה. במאה ה-21, ב-2018, במדינות הנאורות והדמוקרטיות האמיתיות עושים מדינה לכל אזרחיה ולא מדינת היהודים. אין דבר כזה מדינה יהודית ודמוקרטית, זה נוגד את זה. אם היא יהודית, היא לא יכולה להיות דמוקרטית, אדוני היושב-ראש, ל-20% מהאוכלוסייה שלה, או אפילו יותר מ-20%. ואני לא מבין, אולי החוק הזה הוא גזעני כלפי ערבים, אבל יכול להיות שיום אחד, מר אוחנה, יהיה עוד חוק או עוד רובד לחוק שיהיה גזעני כלפי המרוקאים ואחר כך הטוניסאים ואחר כך הטריפוליטאים. אני לא מבין לאן אתם רוצים להגיע. די, תפסיקו לחשוב מתוך הקופסה. תפסיקו כל הזמן להחזיק את עצמכם בתוך קופסה, תתחילו לחשוב מחוץ לקופסה. ריבונו של עולם, אנחנו, תודה.

במדינה דמוקרטית. אני חושב שזו ההזדמנות להפוך את מדינת ישראל למדינה לכל אזרחיה, ותודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת ג'מעה אזברגה. חבר הכנסת אמיר אוחנה, ואחריו, חבר הכנסת איציק שמולי, ואם הוא לא יהיה, חבר הכנסת זוהיר בהלול. דב, אתה התחלפת עם מסעוד גנאים?

אז אחרי אמיר אוחנה יהיה דב חנין,

תודה לך, אדוני. היות שלפי תקנון הכנסת, הצעת חוק פרטית, מי שמציג אותה זה המציע, ואכן, אבי דיכטר חברי, חבר הכנסת אבי דיכטר,

אני כיושב-ראש הוועדה מדבר ככל הדוברים,

אני מגביל את עצמי לא לדבר על כל החוק, שהוא חוק חשוב,

מקיף דברים רבים, אלא על סעיף אחד ששוב ושוב אנחנו שומעים את הביקורת עליו, סעיף 7(ב), שאומר: "המדינה רשאית" רשאית, לא חייבת, "לאפשר לקהילה, לרבות בני דת אחת או בני לאום אחד, לקיים התיישבות קהילתית נפרדת". אוה, הגזענות, הגזענות, אנחנו שומעים פה. האופן שמדברים על החוק הזה, כאילו זה בני החושך בבני האור.

השופט אהרן ברק, שהוא לא ידוע כאיזה ימני לאומני במיוחד, נאמר כך בעדינות, כשהוא דיבר על פסק דין קעדאן, שזה בדיוק הנושא שלו, זה הסעיף הזה,

הוא אמר שזאת הייתה אחת ההחלטות הקשות שהיו לו כשופט. כלומר, אם זה רעים נגד טובים, אז ההחלטה מאוד קלה. לא, הוא אמר שזאת החלטה קשה מאוד.

אני לא מכיר הרבה חוקים בבית הזה שקיבלו ועדה מיוחדת וכל כך הרבה ישיבות שנכנסו לעומק ובעובי הקורה. וקיימנו דיונים לא רק על כל סעיף וסעיף, כמעט הייתי אומר על כל אות ואות.

בדיון האחרון, שהתקיים ב-13 במרס, שזה עוד בכנס הקודם, העברנו את הצעת החוק לקריאה ראשונה אחרי שינויים לא מעטים שעשינו בה. אבל אדוני, זה מעניין, זה יעניין גם אותך, אדוני: חמישה ימים לאחר 13 במרס, ב-18 במרס, התפרסמה הכותרת הבאה: מועצת כפר ורדים עצרה שיווק קרקעות לאחר שמחצית מהזוכים במכרז היו ערבים, רחמנא ליצלן. כלומר, בכפר ורדים לא רוצים ערבים שיבואו לגור איתם.

כפר ורדים זה בטח איזו התנחלות, אולי מקום שיש בו איזה גרעין ימני קיצוני, איזה משהו לאומני במיוחד. ו-13% אמיר, גרים שם ערבים.

13% הצביעו, חברי חבר הכנסת שטרן, ליש עתיד. ו-12%, אדוני, הצביעו למרצ. אין פה נציג של מרצ.

אם זה היה תלוי בהם, מרצ והמחנה הציוני זה קואליציה יותר גדולה מהקואליציה הזאת, והליכוד, והבית היהודי, וש"ס ויהדות התורה לא מצליחים להגיע ל-20 מנדטים בערך, לפי החשבון שלי.

מה זה מלמד אותנו, אדוני? זה מלמד אותנו בעיקר על הצביעות. איפה חברת הכנסת גרמן,

שבוודאי גם היא קראה בוועדה, היא הייתה ראש עיריית הרצליה, אדוני רוצה לשאול איזה שיעור של תושבי הרצליה הם ערבים? כמה ערבים גרים בהרצליה? אדוני, התשובה היא אפס. אני לא יודע אם אפס, אבל קרוב ל-0%. אז אתם עכשיו תתקפו ותגידו בשצף קצף: אבל אלה המצביעים שלכם. כשזה מגיע לתכל'ס, זה מה שהם חושבים.

הם חושבים שבמדינת ישראל אפשר לגור גם בנפרד,

ויש ערים מעורבות, וזה דבר נהדר, אבל מי שרוצה לגור באופי קהילתי נפרד ולאפשר זאת, יכול לעשות זאת. אז אני רוצה להגיד לכם: אני אכן חשבתי, חבר הכנסת בגין, ואני עדיין חושב, שאנחנו צריכים לדון בסעיף הזה לעומק. אני נוטה להסכים שיש איתו בעייתיות, אבל בוא לפחות נהיה הגונים, אני אומר את זה לחברינו באופוזיציה, לגבי העמדות של המצביעים שלנו ושל אזרחי ישראל.

תודה רבה, חבר הכנסת אמיר אוחנה. יעלה ויבוא חבר הכנסת דב חנין. עד שהוא יגיע, אני רוצה להגיד לך, חבר הכנסת אוחנה: כמה פעמים משרד השיכון ביטל מכרזים בבית שמש לפני 20 שנה ו-15 שנה בגלל שנרשמו שם חרדים? תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

דת אחרת, כן. אז הם מדברים על גזענות? שלוש דקות, חבר הכנסת דב חנין. תודה לך, אדוני היושב-ראש. שולחן הממשלה הריק ועמיתיי חברי הכנסת, על כל אחד מהסעיפים בחוק הבעייתי והמסוכן הזה אפשר לדבר שעות, אבל בדיון הזה יש לי רק שלוש דקות,

ואני אקדיש אותן רק לסעיף 7(ב)

סעיף 7(ב) לחוק, עמיתיי חברי הכנסת, מתרגם לעברית רעיון שנכתב בשפת האפריקנס. ב-7 ביולי 1950 עבר בדרום אפריקה חוק אזורי הקבוצות, ועכשיו מתרגמים אותו לעברית וקובעים שגם אצלנו המדינה רשאית לאפשר לקהילה, לרבות בני דת אחת או לאום אחד, לקיים התיישבות נפרדת הפרדה. בואו נתרגם הפרדה לאפריקנס,

זה מה שמדינת ישראל מבקשת להציע לעולם היום בשנת 2018. ההפרדה הזאת כמובן מכוונת נגד ערבים, אבל הקורבנות שלה לא יהיו רק ערבים, כי ההתיישבות הקהילתית הנפרדת תוכל לאפשר גם להפלות יוצאי אתיופיה ויוצאי חבר העמים, ואולי בני קהילות הלהט"ב ואולי מזרחים. אנחנו כבר ראינו את המודעות האלה. החוק הזה, עמיתיי חברי הכנסת, הוא לא חוק שיגבש את החברה הישראלית, הוא חוק שיפרק את החברה הישראלית למרכיביה. הוא חוק שמספר הנפגעים בו יהיה עצום. מתחילים כמובן תמיד במיעוט הלאומי, במיעוט הערבי, שהוא המטרה הראשונה שהחוק הזה מסמן, אבל רשימת הנפגעים תהיה ארוכה ומגוונת. ברשימת הנפגעים הזאת, עמיתיי חברי הכנסת, בסופו של דבר ייכללו רוב בני החברה הישראלית. ולכן, עמיתיי חברי הכנסת, החוק הזה, שקורא לעצמו "ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי" הוא חוק שמפרק את החברה הישראלית לשברים ומרכיבים. עמיתיי חברי הכנסת, המהלך של החוק הזה הוא מהלך בעייתי. החוק הזה באותה הזדמנות גם פוגע במעמד השפה הערבית, החוק הזה מייצר מערכת של אפליות ופוגע בשורה ארוכה של קבוצות חברתיות בחברה שלנו. ולכן, עמיתיי חברי הכנסת, המאבק נגד החוק הזה צריך להימשך גם כאן בכנסת וגם מחוץ לכנסת. אני קורא לציבור הישראלי להשמיע את קולו ולפעול נגד החוק הזה. ואני רוצה לסיים, עמיתיי חברי הכנסת, בכך שללא ספק לחוק הזה תהיה גם השפעה בין-לאומית. הוא ללא ספק יהיה טיעון מרכזי לאלה שמציעים החרמה של ישראל כמדינת אפרטהייד, כי מהכנסת תצא הבשורה:

הרבה שנים אחרי שדרום אפריקה נפרדה מהאפרטהייד, מדינת ישראל חוזרת לאמץ חוקי אפרטהייד אצלנו. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. אנחנו נמשיך ברשימה. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, בבקשה. חברת הכנסת נחמיאס

תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני שמחה שחזרנו לכאן, לבית הזה, הבית שלנו, וזאת הזדמנות לברך את כולם, ובתקווה שיהא זה כנס קיץ פחות מפלג, כנס של הארת פנים,

חבר הכנסת גליק? אצלו זה כבר היה גם במושב הקודם. הוא תמיד "המתוקים והמתוקות", וזה יפה שהוא מקפיד על זה, ואנחנו חברים טובים. אני רוצה להגיד לכם מה מאוד קשה לי בחוק הזה. אני ממש ממש כואבת את החוק שמובא כאן, כי זה חוק שמנסה שוב לרמוז שיש כאן צד אחד שהוא לאומי, פטריוטי וציוני, וצד אחד שאינו לאומי, פטריוטי וציוני. והוויכוח הזה, שקורע אותנו בתוך הבית הזה, לא יכול להימשך, וצריך להבין את זה. בסך הכול לפני שבועיים ציינו 70 שנות עצמאות למדינת ישראל. מצד אחד זאת מדינה מאוד מאוד צעירה. אתה מסתכל על מדינות באירופה, מדינות של מאות שנים, ואתה רואה את התהליכים שהם עוברים, ואתה אומר לעצמך: אנחנו מדינה צעירה, עוד יש לנו קשיי התבגרות. יש לנו עוד את הדבר הזה, את התופעה הזאת. מהצד השני, אני מסתכלת בדאגה ואומרת: לא יכול להיות שאנחנו לא נבין מה גודל הסיכון שמונח לפתחנו כשאנחנו חצויים ככה בתוכנו, הרב אייכלר,

אתה ואני מדברים על זה הרבה מאוד, בין חרדים וחילונים,

ובין דתיים לבין חרדים,

אומרים תמיד בין דתיים לחילונים, בין חרדים לחילונים, לא אומרים בין דתיים לחרדים, ובבית הזה אנחנו רואים לא אחת את השתקפות המתח הזה. למה אנחנו צריכים כל הזמן להיות במתח הזה? למה צריך להביא חוק שמגילת העצמאות לא משתקפת בו? למה אנחנו צריכים לקחת על עצמנו את הסיכון הזה, לשאת על הגב שלנו את מגן הדוד הזה, שאנחנו סיכנו את שלמותה של החברה הישראלית? למה אנחנו צריכים לעשות את זה לעצמנו? אני לא יודעת אם טקטית-פוליטית החוק הזה יובא לקריאה שנייה ושלישית, הרי כל החוק הזה, וההבאה שלו היום לקריאה ראשונה, הוא מניפולציה פוליטית, עוד אחת מני רבות. אבל אני עכשיו מתייחסת במלוא הרצינות למה שמובא לפניי, ובחוק הזה, חבר הכנסת גליק, מרגע שהמילה "שוויון" נעדרת מהחוק הזה, כמוהו כחוק שיש עימו בעיה, נקודה. אתה יודע את זה, אתה מבין את זה. זה חוק שזוחל בקושי כדי ליצור פה מדינת לאום יהודי. ואני אגיד לך יותר מזה: נניח שצריך את החוק הזה. אתה יודע מה, אני מקבלת את זה שצריך את חוק הלאום. למה אתם מפחדים כל כך מהמילה שוויון? למה תמיד הצד של הדמוקרטיה כל כך מפחיד אתכם? אני מעולם לא חשדתי,

מתיישב כאן חבר הכנסת סמוטריץ. מעולם לא חשדתי שבגלל שהוא שייך לימין הקיצוני, לא חשבתי שהוא בן אדם לא ציוני,

מהימין הקיצוני. קוצני. מהימין הקוצני והקיצוני. מעולם לא טענתי שבגלל זה הוא לא לאומי והוא לא פטריוט. אבל לעומת זאת, הוא וחבריו, לא אחת אין להם בעיה והם לא יפספסו אף הזדמנות לנסות ולטעון כלפי המפלגה שלי, שאין ספק, לטוב ולרע,

היה לה חלק בבניית הארץ הזאת. לא יכול להיות שאנחנו פתאום אלה שמציפים ואומרים לכם: חברים וחברות, כדי להיות לאומיים, פטריוטים וציוניים, כל מה שצריך לעשות זה לקחת את מגילת העצמאות הגדולה הזאת, הענקית הזאת, זאת שאתה ואני חגגנו לפני פחות מחודש, חבר הכנסת גליק, במיצג המדהים הזה של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שמציג את הדמוקרטיה הישראלית במיטבה. איך יכול להיות שהגמל לא רואה את הדבשת, חבר הכנסת גליק? למה אנחנו עושים את זה לעצמנו ביודעין? למה אנחנו קורעים בנו עוד קרע ועוד קרע? למה אנחנו עושים את זה לעצמנו? אלה לאומיים, אלה לאומיים, אלה ציונים, אלה ציונים,

אלה פטריוטים, אלה פטריוטים. אתם לא תלמדו אותנו יותר אף פעם, לא מהו ביטחוניזם ולא מהי פטריוטיות. אנחנו לא צריכים את השיעור הזה מכם. חבל שהחוק הזה מובא לכאן היום. החוק הזה היה צריך, אני מסיימת. החוק הזה היה צריך להיות החוק של כל הבית הזה, חוק שמודפס ונשלח לכל בתי הספר בישראל, והחוק הזה לא יוכל להיות החוק הזה.

כי אתם, במחנה הציוני, לא מוכנים להצביע עבורו. תודה רבה לבת דודתי הפטריוטית. הבא בתור, חבר הכנסת זוהיר בהלול. אדוני, בבקשה.

מפריע לי כשאני ככה, חולה? אתה לא מתבייש. רפואה שלמה, כמובן, איילת. הכול באהבה ובחיבוקים. שלוש דקות, אדוני,

חברות וחברים, אני לא רק מתחלחל אלא אני נחרד מגודל האחריות, לסנגר על חוק גזעני שכזה בתוך שלוש דקות. קטונתי, זה מעבר ליכולותיי, גם אם הייתי קוסם לא הייתי יכול לעמוד במשימה הזו. ובכל זאת, למען האחריות ההיסטורית, אני אומר כמה דברים.

אמיר אוחנה, אתה ואבי דיכטר, ידיכם מגואלות בגזענות בעקבות כתיבה, שכולה אות קלון, של חוק לאום שבא להנציח אפרטהייד במדינה שהייתה אמורה להפיץ, מתי בזמן שלטון האפרטהייד, מדינה שלישית, אז אני אגיד לך מה זה שלטון האפרטהייד. אנחנו היינו במדינה, מתי בזמן שלטון האפרטהייד שופט שחור הכניס את נשיא המדינה לכלא? מתי זה היה בזמן שלטון האפרטהייד? אפרטהייד, אפרטהייד, זה סילוף של האפרטהייד. אם הם רוצים לחיות תחת אפרטהייד, חברי הכנסת,

מכיוון שאני ואתה למדנו פרקים שחורים על האפרטהייד ביחד, אז אני רוצה לומר לך שאחד מהנדבכים השחורים והחשוכים של האפרטהייד זו הפרדה גזעית. ברגע שאתה מקים יישובים ליהודים בלבד אתה בעצם מכריז על המדינה כמדינת הפרדה גזעית פר אקסלנס. כמה תושבים יהודים יש באום אל-פחם? בנוסף לכך, אני פשוט רוצה לנצל את שלוש הדקות ולא רוצה רק להתנצח איתך.

כל יד שתעלה מעלה מעלה ותצביע בעד החוק הקלוני הזה, שכולו אות קין,

ואינני רוצה להשתמש במילה שתחלחל אותך, מכיוון שהיא נובעת מרחם המקרה המזעזע ביותר בהיסטוריה, אבל אני רוצה לומר שכל יד שמועלית היא יד שמועלת, מועלת באחריות, מועלת באחריות הציבורית והמצפונית שלך,

מכיוון שאתה גורם למדינה הזו להשתנות ללא הכר, הופך אותה ממדינה דמוקרטית למדינה רק יהודית על חשבון הערבית, אתה מנציח עליונות על חשבון נחיתות. אתה הופך את המדינה הזו למדינה אחרת. אות קלון, מכיוון שהילדים שלנו יקבלו מדינה אחרת בעוד כמה שנים. וזה מתחיל כאן וזה לא ייגמר לעולם. מדינת היהודים הדמוקרטית תהפוך למדינת יהודים על טהרת היהודים בלבד, כאשר הילידים הערבים כאן, הילידים שבאו מרחם האדמה, יקופחו לנצח נצחים. לא ניתן יד למעשה הנבלה שלכם. תודה רבה לחבר הכנסת בהלול. חברת הכנסת מירב בן-ארי, אינה נוכחת.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, גברתי, בבקשה. להגיד גזענות, גזענות,

אתם לא מצביעם על דבר אחד גזעני,

זוהיר, פעם ידעת לקרוא עברית. יהודה, בוא נעשה משהו מוסכם. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו.

תראה לי איפה פה. לא נראה לי שעל זה מישהו יחלוק. נכון, עיסאווי? קראתי, קראתי וקראתי, לא מצאתי פה גזענות.

שלוש דקות מרגע שנכנס השר. שלוש דקות מרגע שאני הפעלתי את השעון. הסמכות היא שלי, גברתי.

אני חושבת שיש גם נהלים בבית הזה, הסמכות היא שלי. והשר אמור להיות באולם. חברת הכנסת עאידה סלימאן, הסמכות היא שלי, ונתקדם. אני מתפלאת, כאשר יושבים, זה חוק הלאום, כן. בדיוק ישב חבר הכנסת אמיר אוחנה ואמר: ממתי במדינת אפרטהייד שופט ערבי מכניס את ראש המדינה, את הנשיא לבית סוהר, וממתי וממתי. עצם העובדה ששואלים שאלות כאלה, ועדיין חושבים ששופט שיושב בבית משפט עליון, ונקבע שהוא שופט שם על סמך ההיסטוריה המקצועית שלו והידע המשפטי שיש לו, מה שמכריע בסופו של דבר זה שהוא ערבי. מה שמכריע זה שהוא ערבי, אפילו אם הוא יושב כשופט בבית משפט עליון. זה עושה את כל המדינה דמוקרטית. כנראה, לפי מצב הדברים ואיך הדברים מידרדרים במדינה הזו וקצב החקיקה הגזענית, יכול להיות שגם מה שמתפארים בו, שחברי הכנסת הערבים הם בדיוק התעודה שמונפקת על הדמוקרטיה הקיימת במדינת ישראל, כנראה מאוד בקרוב נגיע גם למצב שונה לגמרי, ואולי גם ישללו את הזכות הזו של האוכלוסייה הערבית לבחור את הנבחרים שלה ואת אלה שמייצגים אותה. כאשר מדברים על העובדה, נשאלתי כשדיברתי עם אנשים מהציבור על העובדה שמדינת ישראל היום מכניסה את זה בחוק ומתחילה לבנות באופן סיסטמטי את מדינת האפרטהייד, אמרו לי: מה שונה המצב עכשיו,

גם עכשיו נאסר עלינו להיכנס לחלק מהיישובים כי בג"ץ אִפשר, למרות שהוא שם סייג מסוים שוועדה ביישוב קהילתי לא יכולה להפלות על רקע השתייכות לאומית מגורים בתוך היישוב הקהילתי. נכון, אמר בג"ץ. אז מה עושים? עוקף בג"ץ. מחוקקים חוק-יסוד שבא ואומר בצורה הכי ברורה: תשכחו ממה שהחליט בג"ץ ומה שעלול להחליט במקרים כאלה. אנחנו מתחילים באופן רשמי עכשיו לייסד את ההפרדה הגזעית במדינת ישראל. אם זה קרה עד היום דה פקטו, ואם זה קרה בצורה הכי בוטה אבל לא נכתב בחוק, מעכשיו זה יהיה כתוב בתוך החוק. יהיה כתוב, ואי-אפשר אפילו לנסות ללכת לבג"ץ כדי לערער על החלטה כזאת. אז בואו נדמיין לעצמנו ערים או יישובים,

קהילתיים במדינת ישראל שכתוב על השער שלהם: הכניסה והמגורים לערבים אסורה.

זה בדיוק המצב שיהיה. מדינת אפרטהייד קמה לנו מול העיניים. עכשיו זה ייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.

אנחנו נשתדל להקפיד על הזמנים בשל הלילה הארוך שצפוי לנו. חברת הכנסת עליזה לביא,

חבר הכנסת טלב אבו עראר.

הבן מהצבא קודם לכול. שלוש דקות, גברתי, לרשותך, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חברותיי, חבריי חברי הכנסת, אני בעד חוק לאום. אנחנו בעד חוק לאום, אבל שיגדיר את הזהות ואת המהות שלנו, של מדינת ישראל. חוק שבו המרכיב היהודי ילך יד ביד עם המרכיב הדמוקרטי.

המדינה היחידה שהיא מדינה יהודית ודמוקרטית, לא מעט פעמים כאן אני מוצאת את עצמי כמי שמבקשת לשמור על האיזון שבין היהודי לבין הדמוקרטי. מה היה יותר ראוי מחוק שגם אני יכולתי לקחת בו חלק, גם למצוא את עצמי שותפה? אבל אנחנו רואים כאן חוק שהמרכיב הדמוקרטי שלו בא ואומר שאין שוויון זכויות, ואנחנו לא יכולים לחוקק ולתמוך בחוק כזה.

אז כן, חבר הכנסת גליק, שנינו חזרנו הבוקר מנורבגיה, מדינה שבה שוויון זכויות, חבר הכנסת יהודה גליק. חבר הכנסת גליק, אדוני רשום לדבר בהמשך.

רק כמה דוברים לפניי אמר, חבר הכנסת, חבר הכנסת גליק, רק לפני כמה דקות עמד פה חבר הכנסת בני בגין ואמר: אני בטוח שהחוק הזה לא יעבור בקריאה שלישית. ואני אומרת לך: אני שמה את שתי ידיי על חוק הלאום של חבר הכנסת בני בגין. חוק לאום מאוד מאוד מאוד מיטיב, עם נוסח שבו אנחנו מבקשים לאזן ולשמור על הבלנס הזה שבין יהודית לבין דמוקרטית. אבל לבוא, בשביל מה, ובאיזה מין אקט פוליטי לקחת את המקום הזה שלכאורה כולנו באמת היינו רוצים להיות שותפים לו, ולקדם ערכים ונורמות שלא כל כך מתאימים לכלל הציבור? זה מה שאנחנו רואים.

זה דפוס, זה ריטואל שחוזר כאן, בכנסת הזאת, עם הקואליציה הזאת ועל ידי הממשלה, שהפוליטיקה והמלחמות הפכו למטרות מרכזיות, לחזות הכול, כשהנושא, המהות, התוכן, הם רק אמצעי, והם רק מגדירים על מה אנחנו נריב, אבל המטרה כשלעצמה היא המריבה, הקרבות האישיים, ויהיו ההשלכות אשר יהיו. להתקוטט ולריב ולהתווכח, זה יודע מה ה-base של זה, וזה יודע שהוא יאגוף את זה מימין, ואנחנו רואים כך את כל הערכים והנורמות שהיינו אמורים להסכים עליהם הופכים להיות כלים פוליטיים פה, בקרב הממשלה והקואליציה הזאת. אז בשביל מה אנחנו צריכים? ועוד מעט יהיה גם פה חוק המשפט העברי,

וכך גם עם פסקת ההתגברות ועם מתווה המסתננים. וראש הממשלה יודע,

מה נכון למדינת ישראל, ומצד שני הוא משסה שרים וחברי כנסת אחד בשני.

וזה מה שקורה כאן עם חוק לאום. חוק לאום, תצביעו לחוק הלאום של בני בגין, שאותו אנחנו נגיש,

בסיעת יש עתיד. אבל אל תבואו אליי בכל מיני צבעים לא ברורים,

שרוצים להפר את האיזון בין יהודית לבין דמוקרטית. תודה, אדוני היושב-ראש.

חבר הכנסת טלב אבו עראר. אחריו, חבר הכנסת מוסי רז. שלוש דקות, אדוני, בבקשה.

מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני לא יודע עד לאן אתם רוצים להגיע בחקיקה הגזענית הזאת.

כל שבוע,

יש לכם שם אחר למדינה הזאת. מדינת היהודים זה לא מספיק, מדינת הלאום של העם היהודי. ממש כמו,

אתם כנראה הפסקתם לחשוב טוב. מה שלא תקראו למדינה הזאת היא תישאר מדינה שמקפחת ומדירה מיעוט שמהווה כ-20% מאזרחיה. ולכן, כל העולם כבר ידע, ואפילו גם החברים של המדינה הזאת, אם יש מדינות חברות, ידעו שאתם כאן מדינת אפרטהייד, מדינת טרנספר. ויש לנו דוגמה חיה: רק לפני כחודש, חודשיים, עקרתם יישוב בגלל שתושביו הם ערבים, הם בדואים, כדי ליישב שם יהודים. זה מה שעשה אורי אריאל והיושב-ראש של הישיבה הזאת, סמוטריץ. עוקרים יישובים ערביים ומקימים יישובים יהודיים, רק בגלל שהם יהודים, ואלה שנהרסו בתיהם, בגלל שהם ערבים. הצעת חוק הלאום לא משאירה, ואפילו רומסת את המרכיב הדמוקרטי של המדינה,

אי-אפשר לקרוא אחרי השם הזה, אחרי הכינוי הזה, אחרי החקיקה הזאת שזו מדינת הלאום של העם היהודי, אתם צריכים להפסיק לקרוא לה מדינה יהודית ודמוקרטית. זה מבטל את זה.

אולי הקול השפוי במדינה הזו מבין את זה טוב מאוד. היא לא תישאר מדינה דמוקרטית.

כל המדינה יהודית, יהודים, לאום יהודי,

אולי תחלמו בלילה, ביום, כל הזמן, גם ברחובות, כמו משוגעים, תלכו: מדינת היהודים. בעצם כל יום יש שם. שיגעתם את כל העולם כאילו שאתם הריבון של כל העולם. אני קראתי בהיסטוריה על פרעה, פרעון (אומר בערבית: אתה מכיר את פרעון, אדון איימן.) (אומר בערבית:

"פרעה התנשא בארץ".) מרוב שאף אחד לא עצר אותו,

(אומר בערבית:

ריבונכם העליון,) אני הריבון שלכם. אני האדון שלכם, של כל העולם. איפה פרעה היום? איננו. ולכן, תפסיקו, תרדו לאדמה, תלכו כמו שאנשים הולכים. כל יום יש לכם שם. המטרה של החוק הזה היא להמשיך בהדרה, בקיפוח, ברמיסת הזכויות למיעוט. מלפני קום המדינה אנחנו כאן. האדמה מדברת ערבית.

סמוטריץ, היא מעליך והיא נכבדה יותר ממך.

תודה רבה לחבר הכנסת טלב אבו עראר. חבר הכנסת מוסי רז, אני מקווה שאתה תדבר בשפה שנבין אותה קצת יותר. לא הבנתי. אתה תומך בחוק? אתה תומך? שלוש דקות, אדוני, לרשותך. אתה תומך בחוק? אתה לא תומך בחוק? בחוק הלאום הזה שמביאים לפה היום יש הרבה דברים.

המטרה העיקרית שלו, כמו רוב החקיקה שמופיעה כאן בשנים האחרונות, היא להוציא עין כזה, לנדנד, להראות: תראו אותנו, אנחנו השליטים פה, אנחנו נגיד לכם מה אנחנו עושים. אבל אחד הדברים בו הוא העליונות של השפה העברית. ורציתי לשאול, שאלתי פה גם קודם האם יוכנס לחוק הלאום גם איזשהו סעיף שאומר שנאום לאומה של ראש הממשלה צריך להיות בשפה העברית, או שזה צריך להיות באנגלית, כי בעולם אין אף מתורגמן מעברית לאנגלית ואף אחד לא יוכל לתרגם לעולם את הדברים שהציג ראש הממשלה, שהעולם כבר קרא אותם במקומות אחרים לפני זה,

אבל אף אחד לא יוכל לתרגם את זה. אז אם רציתם עברית, הינה קיבלנו היום עברית מראש הממשלה. חוק הלאום הזה, בעצם כבר התראיינו בסיעות החרדיות, אני לא רואה אותם כאן, ואני אגב חושב שזה גם לא מקרה שהם לא היו ביום הרצל,

שמתי לב גם לנקודה הזו, הם כבר אמרו, אמר חבר הכנסת אייכלר: אנחנו בקריאה הבאה נדאג שזה לא יהיה חוק הלאום של העם היהודי. ישראל היא לא מדינת הלאום של העם היהודי, היא מדינת העם היהודי. הוא כבר לוקח את זה צעד אחד הלאה. אני לא יודע אם ייתנו לו, מדינת הלכה גם, אני לא בדיוק מה הוא רוצה, אבל תסמכו על הקואליציה הזו שגם כשהיא תעביר חוק אחד כזה שמזיק, היא תמצא את החוק הבא שיזיק עוד יותר. מול החוק הזה, אני חייב להגיד שאני וחברי חבר הכנסת עיסאווי פריג', הצטרפנו להצעה שיזם חבר הכנסת ג'בארין אני לא יודע בדיוק מי עוד חתום עליה, אבל כן, מדינת ישראל הזו, שקמה מזכותו של העם היהודי להגדרה עצמית, ואין על זה שום ספק, היא צריכה להיות מדינת כל אזרחיה, מדינה דמוקרטית. היא בסדר גמור, היא קמה מהזכות הזו, היא התוצר של הציונות, ויש בה מיעוט ערבי לאומי פלסטיני, שצריך גם להכיר בו. זו הדרך שצריך ללכת בה, לא הדרך ההפוכה של לסכסך אחד בשני ולהכות אחד בשני. אז החוק הזה גם מציע לנו, לדוגמה, שיהיה אפשר להקים יישובים ליהודים בלבד. לא שעד עכשיו היו צריכים חוק כדי לעשות את זה, אבל עכשיו זה גם יהיה בחוק, גם אם מישהו יתחכם ויגיד לי שזה לא כתוב שם. משפט סיכום, בבקשה.

אני דיברתי בעברית, שפה שאתה מבין. לא כמו ראש הממשלה.

החוק הזה עלול להיות גם הרחקה של מיעוטים אחרים, אבל אני לא צריך את הדבר הזה. מבחינתי מספיק שמרחיקים מיעוט אחד כדי שאני אתנגד לחוק הזה, שהוא חוק נורא בעיניי. תודה רבה. חבר הכנסת סעיד אלחרומי,

חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. שלוש דקות, אדוני, לרשותך, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו מרגישים בלהט מסוכן של הממשלה הימנית הזאת, של חקיקת חוקים לאומניים אנטי-דמוקרטיים שבעצם מקבעים עליונות של לאום אחד על פני שאר הלאומים או שאר האזרחים במדינה. יש כאן מדינה שנמצאים בה בעיקר שני לאומים, הלאום של הרוב, שזה הלאום היהודי, ויש המיעוט, שהם כ-20%, אלה האזרחים הערביים. וכשאני קראתי את החוק, וזה חוק-יסוד, רבותיי, אי-אפשר לפרש אותו אלא בכיוון של קביעת עליונות של לאום אחד על פני הלאום השני. ולזה יש שם אחד. בכל העולם, אנחנו מפרשים אותו וכל בר-דעת מפרש אותו שאלה בעצם צעדים ראשונים במדרון חלקלק של גזענות ושל הפרדה על בסיס גזעני, שתבוא בעתיד, והיא לא רחוקה. החוק, רבותיי, מבסס אפליה, אפליה ממוסדת. כשאנחנו מדברים על חוקי-יסוד, מחוק-היסוד הזה ייגזרו חוקים של היום-יום. כידוע לכולם, אין לישראל חוקה, ובעצם חוקת ישראל היא קובץ של חוקי-היסוד, ולפי הקובץ הזה יתנהלו גם בתי המשפט, גם מוסדות המדינה יתנהלו, כל חיי האזרחים במדינה יתנהלו לפי חוקי-היסוד האלה. ולכן התופעות הגזעניות, לא ירחק הזמן ואנחנו נגלה אותן. השאיפה שלנו, אדוני היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, השאיפה שלנו היא לחברה אזרחית, חברה דמוקרטית, חברה שמשוועת להבנות, לחיים משותפים, לדו-קיום בין כלל האזרחים. מישהו נתן דוגמה על חלק מהמדינות בסביבה.

רק מעבר לגבול מעל חצי מיליון תושבים נהרגו. מדינות העולם הנאור מסתכלות על ההרג הזה, ולא נוקפות אצבע. אנחנו צריכים לשמור מכל משמר על הדו-קיום ועל החיים המשותפים כאן. אל מול,

אל מול הדיקטטורות מסביב, תסתכלו על דמוקרטיות, ואני רוצה לתת לך דוגמה, אדוני היושב-ראש, על סיימון סלאמה,

מועמד יהודי ברשימת א-נהדא בתוניסיה.

תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח. חברת הכנסת קארין אלהרר. שלוש דקות, גברתי, לרשותך, בבקשה.

איך נספיק בשלוש דקות, עם כל מה שאתם עושים? אדוני היושב-ראש, שרים יש באולם?

אני פה. השר בנט, מה שלומך? שר החינוך. שר החינוך.

קודם כול, אני מאוד שמחה שהשר בנט איתנו. אני אומר קודם כול שהיום היה אמור להיות יום חגיגי, כי פתחנו את כנס הקיץ של הכנסת. אתם יודעים, כנסת, דמוקרטיה, חגיגה לדמוקרטיה. החוק שאנחנו דנים בו היום הוא חוק-יסוד: ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי. ואני רוצה לשאול אותך, השר בנט, אתה נמצא באולם: האם יש איזשהו סימן שאלה שמרחף באשר לעובדה שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי? האם אנחנו לא בטוחים בעובדה שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי? מה אומר השר בנט? לא מדינת הלאום של העם היהודי? אנחנו צריכים חקיקה?

אדוני השר, יש משהו שאני מאוד מסכימה בו עם שותפתך שרת המשפטים איילת שקד: כנסת ישראל באמת מחוקקת עצמה לדעת. יש הרבה מאוד חקיקה שאני חושבת שאין לה מקום. ואם אנחנו כולנו מבינים שמדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי, שקם והגיע, אחרי אלפי שנות גלות הגענו לכאן, למה צריך לחוקק עוד פעם את הדבר הזה? אדוני השר בנט, גם אתה השתתפת בישיבה החגיגית שהייתה בתל אביב, ברוטשילד, החתימה המחודשת על מגילת העצמאות. הרי כל מה שאנחנו רוצים שיהיה הוא שקיים, ואלה הערכים שעליהם הוקמה מדינת ישראל. למה אנחנו צריכים את הדבר הזה? ואם כבר חוק לאום, אם כבר, למה לא לחוקק את מגילת העצמאות? למה לא לחוקק את החוק שהציע חבר הכנסת מן הקואליציה, לא מהאופוזיציה, מן הקואליציה, חבר הכנסת בני בגין? איפה הדבר הזה? למה זה לא בא לידי ביטוי? למה צריך להכניס אצבע בעין ל-20% מהאוכלוסייה? איפה זה נשמע? ואני אגיד, חוק הלאום הוא עוד חוק שמגיע. אני שמעתי כאן חבר כנסת מן הקואליציה בשיחות מסדרון, הוא לא יגיד שהוא אמר את זה, אבל הוא אמר לי: את תראי, לא יהיה חוק הלאום בספר החוקים של מדינת ישראל. צריך להעביר את זה בקריאה ראשונה. אז באמת ביום החגיגי, ביום הזה, צריך לדון בחוק שכולם מבינים שהוא לא ייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. למה היינו צריכים את זה? אני מבינה שאתם לא תעצרו כאן, כי יש לכם תוכנית גדולה ורחבה. הדבר הבא שאנחנו נדון בו יהיה פסקת ההתגברות. כי מה שווה בית משפט עליון אם אי-אפשר לשלוט בו? מה שווה בית משפט עליון אם לא נוכל להחיל את המודל הבריטי, את המודל הקנדי?

אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, במקום שנברך בברכה שהינה, חזרנו להתכנס, אני סבורה שהכנס הזה לא הולך להיות כל כך משמח ולא הולך להיות דבר טוב לדמוקרטיה הישראלית, תודה. וממש חבל. תודה לחברת הכנסת קארין אלהרר. חברת הכנסת יעל כהן-פארן, אינה נוכחת. חבר הכנסת עמר בר-לב, בבקשה, אדוני. חמש דקות, אדוני, לרשותך, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. כמובן, השאלה שנשאלת היא מדוע צריך את החוק הזה. אז אני יכול להבין שאומרים שיש סמלים לאומיים שחשוב ונכון לעגן אותם. לדעתי הסמלים הלאומיים כמו דגל ישראל, בוודאי כמו תורת ישראל, בוודאי כמו זה שירושלים היא בירת מדינת ישראל, הם דברים מובנים מאליהם ומוזכרים במגילת העצמאות. בכל אופן נשאלת השאלה למה היה צריך לחוקק חוק מיוחד שמזכיר את זה.

דרך אגב, אני לא יודע איך זה במדינות אחרות. אני לא יודע, אדוני היושב-ראש, אם אתה יודע. אבל בסדר. אבל נשאלת השאלה למה חלק מהנקודות החשובות במגילת העצמאות אינן מופיעות בחוק הזה. הנקודות החשובות שאינן מופיעות בו, ולא במקרה, הן נושא הדמוקרטיה ונושא השוויון. נשאלת השאלה, מעבר לכל הדברים שקיימים בחוק, שעם חלקם אני מסכים ועם חלקם אני לא מסכים, האם במקרה הנושא הדמוקרטי והנושא של שוויון בפני החוק לא מופיעים? כמובן, זאת שאלה רטורית. כמובן שזה לא במקרה ויש כאן כוונת מכוון. אדוני היושב-ראש, יש לי שאלה אליך, אולי תוכל לעזור לי. בסעיף 11 כתוב: "יכריע בה לאור עקרונות, של מורשת ישראל". למה הכוונה "עקרונות של מורשת ישראל"? מתי בית משפט מכריע לפי עקרונות מורשת ישראל? מתי הוא מכריע לו על פי עקרונות מורשת ישראל? אתה יכול לעזור לי בעניין הזה?

כן, אני פונה אליך. מה שכתוב בחוק? בחוק כתוב, מה מוסיף ועל חשבון מה בא הנושא הזה של מורשת ישראל? כאשר אין פתרון לשאלה המשפטית שהתעוררה בהלכה פסוקה או על דרך ההיקש מהלכות אחרות, זאת עבודה של פסיקה, אז לפני שהוא רץ למשפט משווה ולוקח מזימבבואה וממונגוליה ומגרמניה, הוא יכול לשאוב גם מהמקורות היהודיים פתרון לשאלה המשפטית. יכול, בוודאי. יש גם המון צדק והיגיון ואמת במשפט הישראלי, הרבה לפני שרצים לחפש מעבר לים. תוסיף לי איזה 20 שניות.

אין לי ספק שגם עד היום שופטי בית המשפט העליון, והשופטים בכלל, לא רק בבית המשפט העליון, לא פעם נעזרים, במקומות שאין פסיקה כזאת או אחרת, במורשת ישראל. אבל ייתכן שיש מקומות שיש מורשות אחרות, במשפט הבריטי, במשפט הצרפתי, שהם עם מסורת לא פחות הומנית, נכונה וראויה מאשר במקומות אחרים. לכן עד היום אני חושב ששופטים במדינת ישראל הצליחו לשפוט, הם לא נתקלו במצבים שלא היה להם לאן לפנות. לכן, שוב, אם אני מחבר את העניין הזה, משפט סיכום. דווקא האזכור הזה, פלוס האזכור שאין אזכור לדמוקרטיה, פלוס שאין אזכור לנושא שוויוניות או לשוויון בפני החוק, יש כאן מגמה, תודה. שמתפתלת בין סעיפי החוק הזה והופכת אותו למאוד לא שוויוני. ואני אגיד לך עוד משהו, אדוני היושב-ראש, אבל אתה חרגת מהזמן הרבה מאוד.

כי כל בני האדם נולדו בצלם. תודה רבה רבה. כי התווכחתם על סעיף שלא קיים בחוק. חברת הכנסת יעל כהן-פארן. בינינו סוכם שהוא ייכנס בין הקריאות. אתה יודע את זה. לא, לא, לא.

יושב-ראש הוועדה.

בכל אופן, לא מצביעים עליו היום. אחריה, חבר הכנסת נחמן שי.

יעבור היום החוק הבא, החוק של ניסן, תיקון לחוק הפרשנות.

על פי הסיכום שבקואליציה, זה ייכנס לחוק הזה. אבל עכשיו אני יושב-ראש.

חבריי חברות וחברי הכנסת, "אין לי ארץ אחרת / גם אם אדמתי בוערת", אומר השיר המפורסם. "לא אשתוק, כי ארצי / שינתה את פניה, / לא אוותר לה, / אזכיר לה, / עד שתפקח את עיניה". חוק הלאום, שמובא כאן בגרסה שלו היום, זה עוד חוק מביש שמצטרף לשורה של חוקים מבישים שהכנסת הזאת הביאה לעולם. זה חוק שמשנה את פניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. זאת הכרזת העצמאות שלנו. בחוק הזה שתי המילים האלו מופרדות, ובעצם המילה "דמוקרטית" לא מוזכרת בכלל. זה חוק שהתגבש על ידי ממשלה וקואליציה גזענית מבוהלת, שמבועתת מהמרקם החברתי והאזרחי במדינת ישראל ומבקשת לשנות אותו. באיזו מדינה מתוקנת מעוגנת בחוק, ועוד חוק-יסוד, אפשרות של הפרדה של אנשים ביישובים שונים, ביישובים בעלי זהות דתית מסוימת? איך אפשר להסתכל על הסעיף הזה, חוץ מיצירת הפרדה מכוונת בין האוכלוסיות בחברה הישראלית? בין האוכלוסייה היהודית ללא-יהודית? יצירת הפרדה היא יצירה של אפליה בקבלה ליישוב בעל אופי מסוים, שמוגדרת ומעוגנת בחוק-יסוד. מי שמע על דבר כזה? זה חוק שמוריד את המעמד של השפה הערבית משפה רשמית של מדינת ישראל לשפה שגם נתחשב בה, ובכך הוא מוריד את המעמד של אזרחי ישראל דוברי ערבית. יותר מכול, בואו נשים את זה על השולחן, החוק הזה מנסה להכין את מדינת ישראל למצב שהממשלה והקואליציה הנוראה הזאת מובילה אותנו אליו, וזה סיפוח השטחים, מצב שבו הרוב היהודי בישראל יהיה דחוק ואולי לא יהיה, ובשבילו צריך את החוק הזה.

היום העברנו כאן, לפני שעה וחצי-שעתיים,

שמזכיר חוק מתקופות מאוד קדומות. במאה הראשונה לפני הספירה, בסנאט הרומי נתנו ליוליוס קיסר את המעמד, את הסמכות, משפט סיכום, בבקשה.

להחליט לבד על יציאה למלחמה. לסמכות הזאת שניתנה לו קוראים בלטינית "דיקטטור" תודה. משם נגזרת המילה, תודה. והשם שלו, "קיסר", הפך להיות שם נרדף או כינוי לשליט-על. תודה, חברת הכנסת יעל כהן-פארן, תודה רבה. זה הכיוון שאליו הולכת מדינת ישראל היום עם החוק הזה,

ועם החוק שהעברנו לפני שעתיים.

תודה רבה. חבר הכנסת נחמן שי, ואחריו, חבר הכנסת איל בן ראובן. שלוש דקות, אדוני.

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול אני רוצה, כמו שכל אחד מאיתנו, אני חושב, חש שצריך, לחזור ולהביע את צערנו הכבד על האסון שפקד את כולנו בשבוע שעבר, ולהזכיר בהקשר הזה שהכנסת לא מצאה לנכון לקיים אפילו דיון או אזכור בדרך כזו או אחרת, להוציא דברים שחבריי ואני אומרים עכשיו. אני חושב שמי שחושב ורוצה להאמין שהכנסת היא הלב הפועם של הדמוקרטיה, של החיים בארץ הזאת, יכול רק להתאכזב מאוד. אני חושב שאנחנו נידרש, ובהקדם, לעסוק באסון הכבד הזה, להבין כיצד התרחש, להבין למה התרחש. אנחנו לא בית משפט, אנחנו לא מעמידים אנשים לדין, אבל יש באירוע הזה הרבה יותר מהשאלה מי בדיוק אחראי למחדל הזה.

ויש בזה איזשהו אפיון, לצערי רב, של ישראל, של התרבות הזאת של: סמוך עליי ויהיה בסדר,

אנחנו מבלים פה ערב ראשון מאז שחזרנו, וכבר נכנסים לתוך הלילה, עם ארבעה חוקים. מה שמאפיין,

את החוק הזה שעומד כרגע לפנינו, וגם את החוק הקודם, שעלה בחלק הראשון של הערב, זו הפגיעה העמוקה בדמוקרטיה. דמוקרטיה היא לא מסגרת נוקשה שמתקיימת בפני עצמה, אלא היא מחייבת כל הזמן טיפול וטיפוח ושמירה. היא מעשה עדין, עדין מאוד. נורא קל לפגוע בה מתוך רצון כזה או אחר, אולי אפילו מתוך רצון טוב, מתוך אמונה שעושים את הדבר הנכון. זה מה שאני רואה הערב. לתת בידי ראש הממשלה ושר הביטחון את הסמכות להחליט בעצמם על יציאה למלחמה, בישראל, שנלחמת כל עשור, עכשיו כבר יותר, מלחמות מסוגים שונים, זאת שערורייה, זה מחדל. וחוק הלאום הזה, אני רק אומר את זה כי

חוק הלאום הזה, לא שהוא לא תורם או מחזק, הוא מחליש, מפורר, מפריד, גורע. אין בו דבר חדש כשלעצמו, אבל כל הצירוף הזה ביחד רק משסע את החברה במדינת ישראל בין יהודים לערבים ומסמן ל-20% מאיתנו שהבית הזה, שאנחנו כולנו חיים בו, הוא בית רק של אחד ולא של כולם.

ויש לי צער כבד שכך מתחיל מושב הקיץ של הכנסת.

חבר הכנסת איל בן ראובן, ואחריו, חבר הכנסת איתן ברושי. שלוש דקות, אדוני, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, החוק המונח לפנינו הוא חוק רע, חוק שמבקש לשנות את אופייה של מדינת ישראל מהיסוד ומנוגד לחזון מקימיה, כפי שניסחוהו בהכרזה על הקמת המדינה. במגילת העצמאות נכתב: מדינת ישראל "תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין". בחוק המוצע נקודות בעייתיות רבות. הראשונה שבהן היא שבירת האיזון בין זהותה היהודית של מדינת ישראל לבין זו הדמוקרטית. החוק מלא התייחסויות לאופייה היהודי של המדינה.

אך רק במטרת החוק, באופן קצר ולקוני, אדוני היושב-ראש, מוזכרת המילה "דמוקרטיה". כותבי הצעת החוק לא מצאו לנכון להזכירה שוב באף אחד מ-12 הסעיפים המוצעים שלה בהמשך. וגם הציון אשר מופיע במטרת החוק הוא חסר פירוט ונימוק. בשיטה הפרלמנטרית שלנו, ובהתחשב בעובדה כי מעולם לא הואילה הכנסת לחוקק חוקה, נשענת הדמוקרטיה הישראלית על ענף דק מאוד. ענף זה הוא בעצם האיזון בין ערכיה הלאומיים, היהודיים והדמוקרטיים, איזון שעד כה נשמר וכובד על ידי ממשלות ישראל, לצערי לא עוד. אם החוק הזה יעבור, האיזונים העדינים האלה שעליהם חיינו ועליהם אנחנו רוצים להמשיך ולחיות, נהרסים במו ידיכם, במו ידיהם, במו ידיכם,

נקודה נוספת וקשורה לאופייה הדמוקרטי של המדינה היא ההתייחסות בשוליים למיעוט המונה למעלה מ-20% מאוכלוסיית המדינה, גם היא בהקשר של השפה הערבית, אשר מעתה לא תוכר עוד כשפה רשמית של מדינת ישראל. שאלו את עצמכם כעת כיצד ירגיש בן למיעוט כלשהו במדינה ביום שלמוחרת חקיקת החוק הזה. לא רק בן המיעוט הערבי-מוסלמי, גם עברית היא לא שפה רשמית בהצעת החוק. היא רשמית.

פשוט קראתם, שמתם מעמד, גם הערות קודמות, אני אומר לך באמת,

אתה מתייחס לנוסח ישן, לא לנוסח העדכני, האמן לי.

אני הסתכלתי על הנוסח היום, הסתכלתי עליו, ויש הבחנה בין השפה העברית לשפה הערבית. נכון, העברית היא שפת המדינה,

והשפה הערבית, שהייתה עד היום במעמד שווה לעברית, היא לא הייתה, יש לך טעות. היא לא במעמד שווה. היום בחוק היא לא במעמד שווה. היא לא מוכרת

אומרים את זה, אבל זה לא נכון. נאזם, אתה יכול להסביר לו את זה? היא שפה שאנחנו משתמשים בה, ואני חושב שלא צריך להיות שום הבדל ביניהן.

מבחינת המעמד הזה שבין השפות? האם אנחנו פוגעים בכבודה של העברית? זה מיותר לגמרי. ולכן אני אומר פה לחברי הכנסת: יש חיבור ישיר בין חוק הלאום הזה לבין פסקת ההתגברות שמובלת על ידי הקואליציה. החיבור ביניהן הוא בעצם הרס של הדמוקרטיה הישראלית.

חוק הלאום פוגע באיזונים שבין מדינה יהודית לדמוקרטית,

אנחנו מקפידים על הזמנים,

הינה סיימתי. ופסקת ההתגברות היא בעצם מקל הביצוע לפגיעה בשומרי הסף שאמונים על שמירת האיזונים הנכונים בחברה הישראלית.

תודה, תודה. חבר הכנסת איתן ברושי, ואחריו, חבר הכנסת איימן עודה. שלוש דקות, אדוני, לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ישראל ציינה לאחרונה 70 שנה, ואין ספק, לפני 70 שנה שאלו אם תהיה כאן מדינה, וצמחה כאן מדינה חזקה ומתקדמת ביותר. השאלה עכשיו היא לא אם תהיה כאן מדינה, אלא איזו מדינה, ולאן אנחנו הולכים. נשאלת השאלה אם החקיקה הזאת בחודשים האחרונים,

מחזקים אותנו לקראת הכרעות גורליות, עוד לפני הערב הזה, שישראל עומדת בפניהן. ואין ספק שהשאלה איזו מדינה תהיה כאן היא שאלה דרמטית, ואולי היא שאלת הדור שלנו והתקופה הקרובה. השאלה היא אם החוק הזה מחזק אותנו, אם החוק הזה נחוץ. אני רוצה שהיושב-ראש ישמע, כמי שיוזם את החוק הזה, איך הסתדרנו לא רע ב-70 שנה, עם הישגים שספק אם אפשר להכפיל אותם, בלי החוקים ההזויים האלה. יש פה הסבר אחד ברור: ממשלה ימנית קיצונית שמובילה למדינת אחת דו-לאומית, זקוקה לחוק הזה כדי ליצור את השלמות, השלילית בעיניי, בין שלמות הארץ והחוק הזה. משום שיש קושי גדול, גם לממשלה ימנית שחושבת שהיא יודעת להתמודד עם כל קושי, איך ליצור כאן מדינה יהודית דמוקרטית, כשהולך ונוצר שוויון בין יהודים לערבים בין הים והנהר. לכן יש כאן איזושהי תוכנית, איזשהו משהו שזוממים אותו. צירוף של חוקים, שאנחנו מתנגדים לחלק מרכזי מהם, לא לכולם, הוא חקיקה שמשלימה את הדבר המסוכן לעתידה של המדינה, שלא תהיה לא יהודית ולא דמוקרטית, היא לא תהיה בטוחה במרכיב של הביטחון, ובעיקר היא תאבד מהיכולת שלה להתמודד עם אתגרים גדולים שעומדים לפנינו. ישראל זקוקה להכרעות גדולות. תמיד אמרו: הכרעות בן-גוריוניות. עכשיו חוזרים לנבחרים. אני חושב שאנחנו עדים לחקיקה שפוגעת בשלמות העם. אני לא מאמין שתהיה שלמות הארץ, זה לא יהיה אפשרי. אבל אנחנו נשלם גם בשלמות העם, משום שאנחנו זקוקים לאחדות ולא לפיצול. אנחנו הולכים למבחנים קשים, לא על חודו של קול אלא על יכולת ליצור אחדות ולא פלגנות ולשתף את כל מרכיבי החברה בכל מה שמתחייב מהמשך פיתוחה של מדינת ישראל. עברנו 70 שנים מפוארות. קודם דיכטר הסביר פה, שיעור היסטוריה, מה הייתה גדולתם, ואני מכיר את זה מבית ההורים שלי, לוחמי מלחמת השחרור, ומה שחיים גורי היה אומר, שאלתרמן היה אומר, שרק פעם באלף שנים יש דור כזה. בלעדיו לא הייתה פה מדינה. עכשיו עלינו מוטלת האחריות לשנים הבאות. האם אנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע? האם אנחנו בטוחים שהכלים שאתם, הקואליציה, יוזמים הם כלים שמחזקים אותנו, או שאנחנו נצא מהחוקים האלה פחות חזקים, יותר מפוצלים, פחות מאוחדים ופחות מוכנים ונכונים לשעות ולימים הבאים?

אני מציע לכם לשקול מחדש מה המשימה ואיך מתמודדים איתה.

חבר הכנסת ברושי, תודה רבה. חבר הכנסת איימן עודה, ואחריו, חבר הכנסת מרדכי יוגב, אם יגיע. שלוש דקות, אדוני, לרשותך.

כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום ראינו את ראש הממשלה מדבר על 5,500 תיקים חדשים מאיראן. הוא הצליח להגיע לשם ולנבור ולמצוא דברים חשובים, לטענתו, אבל הוא לא מצליח לפענח מקרה אחד של רצח בקרב האוכלוסייה הערבית, אז עניי עירך קודמים. בוא נראה את ארצך שלך בפנים. בקשר לנושא הזה, הצעת החוק, אני התבוננתי בשיח שהיה בין הימין לבין מה שנקרא השמאל, ואני מחפש: האם הוויכוח הוא אמיתי? האם הוא ערכי? אני חושב שזה היה אותו ויכוח בין מנחם בגין לבין דוד בן-גוריון. כלומר, מנחם בגין רצה שזה יהיה רשמי, לפי החוק, אבל בן-גוריון אמר: בשביל מה? בואו נעביר חוקים דמוקרטיים, זה טוב לעולם, למראית עין, ונשאיר את האפליה לדרג הביצועי. הרי הממשלה עשתה את הכול בדרכים שלה, דרך הממשלה, ולא דרך החוקים. החוקים לכאורה דמוקרטיים, שוויוניים, אבל בפועל יש ממשל צבאי. למשל, למה אין חוק ממשל צבאי? לא היה חוק ממשל צבאי, אבל היה ממשל צבאי, וכל מיני דברים רעים נעשו בפועל בלי חוקים. אני חושב שזהו הוויכוח העקרוני בין הימין לבין חלקים מהקבוצה הזו, ולא כולם, יש אנשים שיש להם עמדה ערכית. אנחנו ראינו את המדינה היהודית במשך 70 שנה. הגיע הזמן לראות את המדינה הדמוקרטית. ראינו את המדינה היהודית בשנת 48', בממשל הצבאי, בהפקעות האדמות, בטבח בכפר קאסם, בגירוש תושבי אום אל-חיראן. אנחנו כל הזמן רואים את המדינה היהודית. הגיע הזמן לראות את המדינה הדמוקרטית. כשהתיאוריה לא תואמת את העובדות צריך לבדוק אם התיאוריה היא נכונה ואפשר להמשיך בה או לא. למשל, המדינה, בפועל, האם היא באמת יהודית?

האם הוא יהודי או 50% ערבים ו-50% יהודים? הנגב אצלך,

האם הוא יהודי או ש-61% ערבי והשאר יהודים? מרכז הארץ, כולל יפו, כולל רמלה,

כולל המשולש הדרומי, האם הוא יהודי או שיש בו 10% ערבים? משפט סיכום, בבקשה. המדינה בפועל היא ערבית-יהודית משותפת, יהודית-ערבית משותפת בפועל, אבל בהגמוניה, מבחינה רשמית, ומהכורח של המציאות, היא בפועל מדינה דו-לאומית. בפועל, על אנשים שנמצאים בה, אני ערבי, אז בהגמוניה, בכוח, בצורה רשמית, רוצים לכפות את המדינה היהודית.

תודה. תודה רבה, תראה איך נתתי לך עוד את הזמן. זה העדפה מתקנת. חבר הכנסת מרדכי יוגב, אינו נוכח, חבר הכנסת עיסאווי פריג, אדוני, בבקשה. אתה במפלגה יהודית, זה בעיה. לא בטוח שהעדפה מתקנת חלה גם עליך, עיסאווי. אתה יודע מה? הוא במפלגה לא ציונית אולי אז אפשר לתת לו גם העדפה מתקנת. התכוונת שיוסיף לך

מה יכול להיות חבר הכנסת סמוטריץ, עוד לא התחלתי את השעון,

שלוש דקות, אדוני, לרשותך, בבקשה. חברי וידידי חבר הכנסת אמסלם,

כבוד היושב-ראש חבר הכנסת סמוטריץ, אני רק אזכיר לכם, אני כבר הפסקתי להתרגש מהחקיקה. באמת, זה פול גז בניוטרל. אתם מעבירים את הזמן, ממש פול גז בניוטרל. היה לנו מערכון של ארץ נהדרת פרק א' ועכשיו פרק ב', ועוד פרקים, אבל באמת פול גז בניוטרל. למדתי, מדינת ישראל, מה כתוב בחוק העצמאות שלה, במגילת העצמאות: "תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל,

גזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות, תשמור על המקומות

של כל הדתות, ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות". זה מה שהיה כתוב.

זה טוב ל-48', ועכשיו נבחר חבר הכנסת סמוטריץ והבית היהודי

הרימו גבה, מה שטוב אז לא טוב היום. עכשיו יש ראש ממשלה חדש, צריך לקבוע יסודות חדשים. קמה המדינה עכשיו, צריך לחשוב על האימפריה, איך עושים את זה. ואני שואל את עצמי ורוצה את עזרתכם בתשובות. מדינת ישראל מדינת לאום, אבל למדינה צריך גבולות. האם אתה מתכוון למדינת הלאום כולל איפה שאתה גר מחוץ למדינת ישראל? בטח.

זה חלק ממדינת ישראל. זה נחמד, צריך לשמוע את הדברים. מדינת הלאום, כולל איפה שחבר הכנסת סמוטריץ גר, בלי גבול. בשלב הראשון מן הים עד הירדן. בשלב הראשון, אחד. שניים, חברים, אני והחברים שלי וההורים שלי וכל הערבים במדינה 70 שנה גדלו על בסיס הצעת החלוקה, שאמרה: Jewish state ו-Arabic state, וגדלו על כך שזו מדינה שיש ליהודי עדיפות עליה, והרגשת את העדיפות הזו בכל נקודה ובכל יום שעשית מעשה. הרגשת את זה בנסיעה בכבישים המקולקלים והבורות, הרגשת שכשבאת לבטח את הרכב שלך אתה צריך לשלם יותר השתתפות עצמית, הרגשת שבמערכת בית המשפט יש משפט גמיש ליהודי וקשיח לערבי. משפט סיכום. הרגשת את זה במשטרת ישראל שכל הפגנה או כל מחאה ערבית נגמרת בהרוג. אתה מרגיש את זה בתקציבים, מרגיש את זה במערכת החינוך.

מפא"י יותר חכמים ממך. התקיימה מדינה יהודית, אבל בערמומיות, התקיימה בפועל. אתה בא ואומר לי, אני מסכם: עיסאווי פריג', למרות שאתה חבר כנסת במדינת ישראל, תיזהר מלחלום. אל תחלום על מה שהקראתי לך במגילת העצמאות. את החלום הזה,

אני גם אקח לך, כי זה לא קיים. אבל אני חולם ונאבק שיום אחד אני אגיע. תודה. נתתי לך, עיסאווי. אתה בא ואומר לי: תפסיק לחלום. אבל, אני מסיים, זה פארסה, חוק שלא יעבור, וחבל לכם על הזמן.

תודה רבה. חבר הכנסת אילן גילאון, ואחריו, חברת הכנסת ענת ברקו. איזה מתוק אתה, יהודה. גם את החלום הוא לוקח לי. הוא אומר לי: אתה דייר בינתיים מוגן, אורח,

כשיגיע זמנך, נטפל בך. מוגן זה בעיה. מוגן אי-אפשר להוציא.

שלוש דקות, אדוני, לרשותך, בבקשה. רק שבפרוטוקול, אל תיקחו את החלום לאף אחד. אני מוכרח, אדוני, בכל זאת לציין ולהגיד כמה מילים. אני שולח מכאן מעומק הלב חיבוק חם למשפחות שקרה להן הדבר שהוא חסר תקנה בכל העניין הזה, שבו מתהפך העולם, שבו הורים קוברים את ילדיהם. ואין על כך נחמה בשום צורה. הלוואי והייתי יודע מה עוד לומר, אבל זה פשוט מחזיק אותי מאז שזה קרה ועד היום, אפילו יותר מהחוקים שלכם, בכל הכבוד כאן. אני יודע שזו איננה שעה, כי בדיוק חצות, להתלהם עכשיו. הייתי שואל אתכם למה: למה אתם צריכים את זה ולמה אתם עושים את זה? אולי רק משום שאתם יכולים לעשות את זה. הרעיון המעוות שהדמוקרטיה היא שלטון הרוב, ולאו דווקא, כעיקרון ראשון, ההגנה על המיעוט, היא מופרכת מיסודה. מדינת ישראל, ואני קובע, היא מדינת היהודים שחזרו לארצם וכל בניה שישבו בה לדורותיהם. עד שבעיית הזהות הלאומית של הפלסטינים במקום הזה, חוויית השחרור הלאומי של הפלסטינים, לא תיפתר, אדוני, בדיוק כפי שנפתרה הבעיה שלנו, שום דבר כאן לא ייפתר. החוקים האלה רק מוליכים אותנו ומרחיקים אותנו בדוקטרינה האין-סופית הזאת, שהיא לעומתית לאנשים. אני מניח, אני לא יודע איך אתה, אדוני היושב-ראש: לו אני הייתי נולד במעמד שבו קבעו את הדתות ואת הלאומים והיו שואלים אותי אם אני רוצה את זה, הייתי מניח שאני לא רוצה את זה, שאני לא שייך לדבר הזה שבני אדם מחולקים על פי האופן שבו הם מסתכלים על אנשים אחרים: אינסטרומנטלי או סולידרי. אני שייך ללאום שהוא עיוור לדת,

לגזע, לצבע, לנטייה, ושופט אנשים רק על פי מעשיהם ומעשיהם בלבד, ושום דבר אחר. וכאן, תסתכל איזה גודש של חוקים. צריך חוק התגברות מיוחד כדי להתגבר על כל הרוע והאיוולת הזאת. למה היא מובילה? אני אגיד לך מה, אדוני. אתם עושים את זה משום שאתם יכולים לעשות את זה, משום שיש לכם את הרוב לעשות את זה. אבל לא לעולם חוסן. בעצם כל המעשים כאן קשורים לתחרות האין-סופית המטורפת בין ראש הממשלה לבין שר החינוך. אני קורא לזה ה"ביבנט" הזאת. מעשה שמביא את מדינת ישראל לליקוי מאורות ולמה שהנביא קורא, זה עידן של פרות הבשן. החוק הזה, כמו שאתם מציינים אותו כאן, הוא חלק מעידן של פרות הבשן.

לא נחוץ, מפלג, מפריד, מה הטעם בו? לאן הוא מביא אותנו? תודה רבה, חבר הכנסת אילן גילאון. חברת הכנסת ענת ברקו, ואחריה, חבר הכנסת איתן כבל, אם יבוא בינתיים. המיקרופון מסתיר אותי?

אה, ערב טוב, אדוני. המשקפיים הסתירו אותך. הפרוטוקול לא מבין בדיחות פנימיות,

שלוש דקות לרשותך, גברתי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חוק הלאום לכאורה אינו מחדש. הוא מכיל הוראות שקיימות בדין אך עיקר מהותו הוא בהיותו תמרור, עמוד האש בפני המחנה. הצעת חוק הלאום המונחת בפני בית המחוקקים קובעת את מה שמוסכם על רוב הציבור בישראל. בן-גוריון אמר: "אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל". בזה הכול התחיל. זאת הטעות הגדולה של כל המתחסדים ויפי הנפש שבוחרים להתעלם מכך. מדינת ישראל היא מדינה ליברלית וערכית, אך כמו בכל דבר צריך איזונים ובלמים. במשך שנים אט-אט הכף החלה לנטות לכיוון היות המדינה דמוקרטית, מדינת כל אזרחיה, היום כבר כל עריקיה, האריתריאים למשל. אלא שלמרות שחסידי הפוליטיקלי קורקט יתלהבו מעיגון זכויות למיעוטים, עדיין אסור לשכוח כי ישראל נולדה כמדינה יהודית בהכרזת האו"ם ובהכרזת העצמאות. האם בזחילה ניתן כי ירוקנו את היות מדינת ישראל מדינה יהודית? גם מחלנו שנים על אי-כיבוד סמלי המדינה על ידי המיעוטים החיים כאן. זוהי טעות. מיעוטים מכבדים סמלי מדינה גם אם הם לא מתיישבים עם דתם ואמונתם. כשאנו חוגגים 70 שנים להקמתנו, אנו מביטים בגאווה על הישגינו הרבים ודואגים לתקן את הטעון שיפור.

הגענו אל הנחלה, אך עדיין לא אל המנוחה. לא מבחינה ביטחונית, לא מבחינה תשתיתית ואפילו לא מבחינה אידיאולוגית. בימים אלה מתקיים שיח סוער בעניין איזונים ובלמים בין הרשות השופטת למחוקקת ובין זכויות הרוב והמיעוט. חוק הלאום הוא חלק משיח זה. אלא שבמשך שנים חל כרסום מתמשך באופייה היהודי של המדינה. הרצון להקים פה מדינה עם ערכים ליברלים שוויוניים, השכיח אצל כמה מאיתנו את היסודות, את העובדה שהאומות המאוחדות הכריזו בכ"ט בנובמבר על הקמת מדינה יהודית ולא מדינה ליהודים. במאזן בין מדינה יהודית לדמוקרטית הכף החלה אט-אט לנטות רק לכיוון הדמוקרטי, תוך זניחת המעמד המיוחד והמשפטי של המדינה כמדינה היהודית היחידה בעולם, שאין זולתה. במגילת העצמאות הכרזנו,

כי למרות היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית, אנו נפעל לקידום זכויות אדם באופן שוויוני. זכרנו כי יש גם מיעוטים במדינה, וחלילה לנו לקפח אותם. אלא שיש קו אדום, ברור וחזק שאותו אי-אפשר לעבור, והוא הצביון היהודי של המדינה,

כמדינה יהודית. לאלה שרוצים הגדרה כמדינה פלסטינית יש את החוצפה לומר לרוב שלא תהיה הגדרה למדינה שלהם כמדינה יהודית. יש כאן א-סימטריה מוחלטת. יתר על כך, היום יודעים כי לא רק מיעוטים זקוקים להגנה,

אלא גם הרוב, אדוני, זקוק להגנה. יש מחקרים שהיום מראים את זה בצורה מאוד בולטת ובאירופה גם מתעניינים בהם, של פרופ' ליאב אורגד, אני מזמינה אתכם לעיין בכך. חברת הכנסת ברקו, משפט סיכום, בבקשה. אני כבר מסיימת, אדוני. אנחנו מקפידים על הזמנים.

אנחנו חיים באזור של אוקיינוס של שופכי דמים. אנחנו מקיימים, חברת הכנסת ברקו, תודה. מדינה שהיא שווה, משפט סיכום. עוד משפט אחד, באמת. לקצר קצת, כי אני מקפיד עם כולם. מדינה שמקיימת שוויון לכל אזרחיה, ואם יש למישהו קונפליקט זהויות ומציעים לו,

נשנה את הגבול, נזיז אותו, תתאחד עם בני עמך,

אכן, אין לנו ארץ אחרת.

ומול האנטישמיות שהרימה ראשה, אני מציעה לכולנו גם לא לקרוא תיגר על הבית הלאומי שלנו,

היחיד הקיים, כי באמת אין לנו ארץ אחרת.

תודה רבה. חבר הכנסת איתן כבל, ואחריו, חברת הכנסת נורית קורן. תעשה משהו תימני, תעורר אותנו. שלוש דקות, אדוני, לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברותיי וחבריי חברי הכנסת, חברי חבר הכנסת דיכטר, זאת הבעיה שלנו היום? אני אומר לכל החברים כאן, אנחנו הולכים להיות מדינה דו-לאומית, זה הולך להיות, וזה מה שאנחנו מתעסקים בו עכשיו? אם אנחנו לא נעשה מעשה, חבר הכנסת יהודה גליק, ואני אומר לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, אתם כאילו, באמת, אין לי ויכוח על זה שאתם אוהבים את הארץ הזאת ואת העם הזה, לאן אנחנו הולכים? לאן אנחנו דוהרים? זה שלא עושים כלום לא יפתור את הבעיה. המשמעות היא אחת, אולי אין לך בעיה שתהיה כאן מדינה אחת עם רוב ערבי. אולי לבצלאל אין שום בעיה שתהיה כאן מדינה אחת עם רוב ערבי. זאת הבעיה שלנו, לא ההגדרה שלנו. אנחנו לא זקוקים להגדיר. כבר הוגדרנו בתנ"ך לפני אלפי שנים. זה העניין? נקודת המבט שלי, ואני אומר לך, חבר הכנסת דיכטר, שתהיה הגדרה, כמו בהרבה דברים, אבל נהיה פה מיעוט.

הוא לא אם אתה בא ואומר שאתה מחפש 50% ערבים ועוד ערבי אחד.

על מה נדבר ועל מה נאמר, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, יושב-ראש הישיבה? מה נאמר אז? האם ההגדרה היא שתיתן לנו את המענה? לפעמים אנחנו עוסקים בהגדרות שחושבים שהן נותנות לנו את הפתרון. איני יכול להתעלם מהעובדה שחלק ניכר מהדברים שכתובים ראויים ועוד איך. אינני יכול להתווכח על כך. אני באמת רוצה שתהיה מדינה יהודית על כל המשתמע מכך, עם הסמלים שלה. אבל לא, אנחנו לא הולכים למדינה יהודית, מדינה שלא יהיה בה רוב יהודי היא לא מדינה יהודית. היא כבר לא יכולה. היא, במקרה הטוב, נתפלל שתהיה דמוקרטית. זה הסיפור המרכזי, לפחות מנקודת המבט שלי. אני כל הזמן אומר שההורים שלי לא הגיעו מתימן כדי לחיות במדינה עם רוב ערבי, בכל הכבוד.

באופן שבו אתם מתנהלים, מובילים את ישראל, את מדינת ישראל האהובה עליכם כל כך, לאבד את הרוב בתוכה. זה נשמע מופרך, זה נשמע אולי רחוק. אבל אני יודע, אני מכיר את זה, בוודאי. הרי תמיד כל מה שקרה לנו כשאנשים בתוכנו קמו והזהירו מדברים שקרו,

אני מסכם, נשמע מופרך. יום אחד, וזה לא רחוק, המופרכות הזאת, לצערנו, אם לא נעשה את המעשה, תהיה עובדה.

חברת הכנסת נורית קורן, אינה נוכחת, חבר הכנסת מיקי לוי, אינו נוכח, חברת הכנסת סתיו שפיר, אינה נוכחת, חבר הכנסת איציק שמולי, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל בירן, אינה נוכחת, חבר הכנסת מאיר כהן,

חבר הכנסת מאיר אמסלם, אינו נוכח, חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת, חברת הכנסת נאוה בוקר, אינה נוכחת. אני פה, אני פה. חברת הכנסת סתיו שפיר, לפנים משורת הדין. שלוש דקות, גברתי, בבקשה. תודה רבה. יום ראשון לכנס הקיץ של הכנסת ותוכניות הממשלה הן כאלה: חוק הלאום, פסקת ההתגברות, חוק המשפט העברי, החוק נגד היועצים המשפטיים, החוק נגד המבקר. אני מפספסת משהו? שורה של חוקים שכל המטרה שלהם שחיקת ורמיסת הדמוקרטיה, פגיעה בזכותם של אזרחי ישראל לבחור, לדעת את האמת, להבין איך נראית המציאות ואיך משפיעות ההחלטות החשובות ביותר שמתקבלות כאן על חייהם. אה, ואיך שכחתי? החוק שמסמיך את ראש הממשלה ואת שר הביטחון, שעבר פה רק לפני קצת יותר משעה, להחליט אחת מההחלטות הביטחוניות הכבדות והחשובות ביותר, כמעט לבדם, אם כך יבחרו. ראש ממשלה שחשוד בשחיתות, שר ביטחון שמפלגתו חשודה בשחיתות, יכולים לקבל את ההחלטות הגורליות ביותר למדינת ישראל מבלי להתייעץ, אפילו לא עם חברי הקבינט ועם חברי הממשלה. איפה נראה הדבר הזה? לעומת זאת, היום בבוקר ישבנו בוועדת הכספים בהעברות תקציביות. הגיע נציג משרד הרווחה וערך את הטקס הרגיל שבו מבקשים להעביר עודפי תקציב משנה לשנה. שאלתי אותו, עד שכבר יש כבר אפשרות לדבר על תקציב הרווחה, הדבר הזה כמעט לא נעשה, כמה תקציב משרד הרווחה ביקש כתוספת ל-2019. התשובה הייתה 1.8 מיליארד שקלים,

ממש לא מספיק כדי לכסות, אבל זה מה שביקשנו. כמה הם קיבלו? 400 מיליון שקלים בלבד. מאז כבר הספיקו לקצץ להם עוד 100 מיליון שקלים, ועכשיו הולכים לקצץ להם עוד בערך 50 מיליון שקלים.

התוספת שלהם היא תוספת של פירורים, של כלום, בשעה שהאזרחים הכי מוחלשים בחברה הישראלית זקוקים בדיוק לכסף הזה. כמה דיונים ערכה ועדת הכספים בתקציב הרווחה? אתה יודע, אתה חבר הוועדה?

הוא נמשך קצת יותר משעה, לפני ההצבעה על התקציב,

הדיון הקודם היה לפני שנתיים,

ממשלת ישראל מביאה עכשיו שורה של חוקים שעזרה,

מחשבה על אזרחי ישראל לא נמצאים בהם בכלל, אפילו לא בבסיס, ביסוד של החוקים האלה. כלום חוקים פוליטיים לחלוטין שכל מטרתם לשרת את הפוליטיקאים שיושבים בממשלה ולהחזיק את הממשלה הזאת בכיסאות שלה. לעומת זאת, אזרחי ישראל הולכים ונחלשים. התקציבים שאמורים לסייע ולחזק אותם הולכים לעזאזל. חברי הכנסת בקואליציה משתמשים בהם בשביל עצמם ולא בשביל החברה הישראלית.

אף חוק שיגיע לכאן היום לא עסק באזרחי ישראל. הדבר הזה כל כך מבייש. אני בטוחה שאפילו אתה כאן, ואני בטוחה שאנשים שמנסים, המעטים בקואליציה שיושבים פה במליאה, מתביישים נוכח העובדה הזאת. איזו מורשת אתם משאירים מהשנים שלכם בשלטון?

זאת הסיבה המרכזית לכך שאתם חייבים ללכת הביתה ואנחנו ננסה לדאוג לזה במושב הזה.

חבר הכנסת איציק שמולי. אנחנו נחזור גם אל מי שלא היו. חוק חשוב, ניתן למי שמעוניין למצות את זכותו לדבר. שלוש דקות, אדוני, לרשותך, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אם סבא שלי היה בחיים, סבא ישראל, אני בטח הייתי שואל אותו איך הוא הצליח לחמוק מכידוני הפרהוד, איך הוא הצליח לשרוד את עליבות המעברה, איך הוא הצליח להילחם בכל מלחמה, לפרוץ דרכים באומת, להיות שותף מלא כאן בהקמה של המדינה שזה עתה נולדה. הוא הצליח לעשות את כל הדברים האלו, חברי,

מכובדי. חבר הכנסת טלב אבו עראר, אדוני מפריע. סליחה, תודה. הוא הצליח לעשות את כל זה,

חברי ומכובדי, שאני כל כך אוהב ומעריך, אבי דיכטר, חבר הכנסת דיכטר, בלי שהיה לו חוק לאום פופוליסטי וריקני שאין מאחוריו שום דבר. הוא הצליח לעשות את זה, חבר הכנסת דיכטר, כי היה לו משהו יותר חזק מזה. הייתה לו מנגינה אחת קטנה בלב, ציונית. הוא האמין באופן מלא בזכותו של העם היהודי לבנות כאן, במולדתו ההיסטורית, את ביתו הלאומי. אבל בצד האמונה הזאת האמין סבי, זכרו לברכה, שכל אדם נברא בצלם, ושאדם הוא אדם הוא אדם.

הוא לעולם, ואני, בעקבותיו, לעולם לא הייתי מסכים למשוואה שמנסים לייצר פה, גם בחוק הזה וגם בחוקים הבאים שמנסה הקואליציה הזאת להביא לנו. משוואה שבאה ואומרת שאנחנו נכפיף את היותה של מדינת ישראל מדינה דמוקרטית, את כל סט הערכים הדמוקרטי שלנו, לטובת אופייה של המדינה כמדינה יהודית. יש כאן מערכת אדירה שאנחנו נאבקים בה, מערכת על שלטון החוק, על הדמוקרטיה, על מה שהמדינה הזאת צריכה להיות. מגילת העצמאות היא המסמך המכונן שלנו, היא המצפן. אנחנו לא צריכים לשנות אותה, לא צריכים לכרסם בה, לא צריכים לעשות לה שום אדפטציה חדשה. בסופו של דבר, מה שקורה בחוק הזה מלמד יותר מכול בפני מה אנחנו עומדים. כי תראו מה הולך לנו פה? מילים כמו שוויון,

דמוקרטיה, לא הייתם מוכנים להכניס לחוק הזה. עד כדי כך אתם מתעבים את המילה דמוקרטיה, שאפילו את הצמד יהודית ודמוקרטית לא הייתם מוכנים להכניס לחוק הזה. למה בחוק כבוד האדם וחירותו לא מפריע לך שאין את המילה שוויון? הייתה והוציאו. כדי להעביר אותו בכנסת, הוציאו את המילה שוויון מחוק כבוד האדם וחירותו, ורק אז הוא עבר בכנסת. אני חושב, חבר הכנסת דיכטר, משפט סיכום, בבקשה. אני חושב שאי-אפשר להטיל ספק במי שעמד מאחורי חקיקת חוק כבוד האדם וחירותו שערך השוויון לא עמד לנגד עיניו. אני מוכן לעשות איתך ניסיון, להביא לפה חוק-יסוד חדש שיעגן גם את הזכות לשוויון כזכות יסוד במדינת ישראל.

אבל העובדה היא, חבר הכנסת דיכטר, ואני שוב אומר ומדגיש: שאני מאוד מכבד ומאוד מעריך, שבסופו של דבר מה שראינו כאן בכנסת, אומנם לא אתה הובלת את הקו הזה אבל אחרים, שהתנגדו לכל סממן דמוקרטי בתוך החוק הזה. חברת הכנסת פנינה תמנו. בבקשה, גברתי. אני לא יודע מה אומרים עליך, בצלאל. יש לך לב טוב. אני חושב שזה חוק חשוב. אנשים נרשמו ולא בגלל שאנשים לא היו, והתור קדם, הם פספסו. ניתן להם לדבר. אמרתי שיש לך לב טוב. בדת שלנו להגיד למישהו לב טוב זה מחמאה. כשנותנים מחמאה, אומרים תודה.

מודה אני, דברי דרבי אלעזר. שלוש דקות, גברתי, לרשותך. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברי הכנסת הנכבדים, לפני כשבועיים חגגנו 70 שנות עצמאות. 70 שנה לחזרתנו לארץ האבות. 70 שנה שאנחנו, העם היהודי, יושבים בארצנו, בונים אותה, מחנכים בה, לתפארת מדינת ישראל. התפארת הזאת ותקומתה נבנו על ערכים ועל מגן, ועל הזכות הבסיסית לחזור לארץ אבותינו. ואכן הגיעה העת לעגן בספרי חוקי מדינת ישראל את חוק הלאום, את סמליו ואת היות הבית הזה הבית הלאומי של העם היהודי, שהדגל שלנו הוא כחול ולבן, וההמנון שלנו הוא התקווה, והמדינה שלנו גם דמוקרטית ושוויונית, מה שכל ילד לומד כבר בגן. אך החוק הזה, שמונח היום על השולחן, הוא חוק הלאום הלא-נכון, ואין בו שום תפארת ואין בו ערכים. הוא מכרסם בערכי העם היהודי והופך, בחוסר אחריות של חברי הקואליציה, להיות כלי מרכזי בידי שונאי ישראל, ובטח בידי מי שמוביל את החרם הגדול ביותר עלינו, ה-BDS. אולי הציבור לא קורא את הסעיפים הקטנים ואולי יש מי שחושבים כאן בכנסת שאפשר לזרות חול בעיניו כדי לקושש מנדטים, אבל את האמת צריך לומר לעם: חוק הלאום שמונח על השולחן, לא משנה מאיזה צד של המפה אתם, המפה הפוליטית, תדעו שהוא יהיה אות קלון ונזק אדיר למדינה ולחברה הישראלית ולדמוקרטיה. בחוק הזה אנו מכחישים שאנחנו הדמוקרטיה הנאורה ביותר במזרח התיכון. אי-אפשר לעגן בחוק אפשרות לסלקציה במגורים. אי-אפשר לומר לוועד של קהילה, יישוב ועיר: זכותכם להפלות אדם בגלל שהוא לא דומה לכם או פשוט לא בא לכם טוב בעין. החוק נותן אור ירוק ואפשרות לגלות גזענות במגורים באופן כזה שמספיק שאת או אתה הומו או לסבית,

אתיופית או רוסי, חרדי או מתנחל, וזאת רק ההתחלה, פשוט כי כל אחד יחליט מי בשבט שלו. זה לא הלאום שלי, זה לא הערכים שלי, ולא של הרבה ישראלים. בנימה אישית, אני מגיל 21 עושה הסברה ישראלית. הודפת את כל הטענות ההזויות על ישראל שמקיימת אפרטהייד, ואז מגיעה הצעת החוק המשוגעת הזאת, וגורמת לי ולהרבה ישראלים גאים, כאלה שלא מהססים להיות בחזית, בפרונט של ההסברה הישראלית, להפסיק, בגלל פופוליזם זול. ומי שיאמר לי שהחוק יתוקן לקראת קריאה שנייה ושלישית, וזה כבר נאמר לי, אני אומרת בחזרה: כנסת ישראל זה לא משחק ילדים. משפט סיכום,

שצועקים בצדק נגד אנטישמיות, צריכים לזכור תמיד שגם שורשה הוא גזענות. החברים שיצביעו על החוק היום, דעו שאתם מכשירים פה מה שאסור שיקרה בחוק ובמדינה יהודית ודמוקרטית,

אני מסיימת. שיהיה כתוב שחור על גבי לבן שלכל אחד בישראל יהיה מותר להיות גזען. ככה לא מחזקים ושומרים על מורשת. ככה לא שומרים על העם, ככה לא שומרים על המדינה, לא על פניה ולא על ערכיה, ככה אתם הורסים אותה.

חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חברת הכנסת קסניה סבטלובה אינה נוכחת. פה.

אז עכשיו חברת הכנסת קסניה סבטלובה, ואחריה אתה, ואז ניתן שוב גם לחברת הכנסת מיכל בירן. שלוש דקות, גברתי. בבקשה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לקרוא לכם כמה מילים שנזכרתי בהן, כיוון שהיום אנחנו מציינים את יום הולדתו של בנימין זאב הרצל, ולכן כדאי לזכור במה האדם הזה האמין, למה חתר, מה הוא רצה להשיג בכינונה של המדינה שאנחנו קוראים לה מדינת ישראל ומתגאים בה, ואוהבים אותה כל כך: "קראתי פעם לציונות אידיאל אין-סופי, ואני מאמין באמת, כי גם לאחר השגת ארצנו, ארץ ישראל לא תחדל מלהיות אידיאל. כי בציונות כפי שאני מבין אותה כלולה לא רק השאיפה לכברת ארץ מובטחת כחוק בשביל עמנו האומלל, אלא גם השאיפה לשלמות מוסרית ורוחנית". את המשפט הזה אמר חוזה מדינת היהודים בנימין זאב הרצל. לפני שבכלל אתחיל לדבר על ההשפעות של חוק הלאום הפוגעני והגרוע הזה כל כך, אני שואלת את עצמי: איפה המוסריות והרוחניות? למה אנחנו לא מוצאים אותה בשום הצעת חוק שהממשלה מביאה להצבעה? לא בהצעת החוק הנוכחית וגם לא בהצעות חוק אחרות, מסוכנות לא פחות, שאנחנו עומדים להתמודד איתן במושב הזה. חקיקת החוק הזה, חוק הלאום, תעמיק את השסעים שכבר נוצרו בחברה שלנו ואף התגברו תחת כהונתה של הממשלה הנוכחית, שעסוקה יום-יום, שעה-שעה, בשיסוי ובפילוג של העם. אנחנו ראינו ביטוי נוראי לפילוג ולשיסוי הזה בפוסט המזעזע שאותו העלה ראש הממשלה בלי בושה, בלי לבדוק וגם בלי להוריד את הפוסט הזה במהלך כל כך הרבה שעות לאחר שכבר התפרסמו העובדות, הפייק ניוז, השקרים הנוראיים, שאני לא רוצה לחזור עליהם, על אירוע שכביכול קרה במהלך אירוע כדורגל במוצאי השבת. האם לכך התכוון בנימין זאב הרצל, כשאמר "איננו מפלים בין אדם לאדם?" תשמעו את המילים האלו: "איננו שואלים מהי דתו של אדם ובן איזה גזע הוא. עליו להיות אדם, ובכך אנו אומרים די". מה זאת המילה הזאת, די? המילה הזאת היא כנראה מילה שהממשלה הוציאה באופן מוחלט מהלקסיקון שלה. למה, למשל, שיהיה לנו די במגילת העצמאות, שכבר במהלך כל כך הרבה שנים מעגנת את מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי? למה שיהיה לנו די בזהות העצמית שלנו? למה יש צורך לחוקק את החוק הזה בכלל? איך התקיימנו בלעדיו, ולמי אנחנו רוצים להוכיח משהו, אם לא לעצמנו? לחקיקה של חוק-יסוד יש משמעות סמלית וחינוכית, ובמיוחד כשמדובר על אופייה של המדינה שבה כולנו,

לא רק ימנים,

לא רק יהודים כמובן, ולא רק ערבים, אלא כולנו, חיים. לכן החקיקה של החוק הזה חייבת להיות מכילה, מקבלת, משותפת ולא מפלה.

בגלל שאנחנו עוד פעם חוזרים לחוזה המדינה שלנו, בנימין זאב הרצל, אסיים בצוואה שהוא הוריש לנו והותיר לנו. כך אמר הרצל: "צוואתי לעם ישראל: כוננו את מדינתכם בצורה כזו וכזו שהגר יחוש עצמו בטוב בקרבכם". זו הצוואה שהותיר לנו, ולכך אנחנו מחויבים. תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי, ואחריו, חבר הכנסת

שלוש דקות, אדוני, לרשותך.

אדוני היושב-ראש, מתחילים את המושב הזה בשצף קצף. במבול של חקיקה. הם עמדו על כך שביום הראשון יהיה גם חוק הלאום, גם חוק המשפט העברי. אומרים שראש הממשלה מאוד מאוד רוצה את חוק הלאום. מה יש בחוק הלאום שמקומם אותנו, דוחף אותנו להתנגד, ולהציג את ההתנגדות הזאת בכל מקום בעולם?

החוק קובע שיש שני סוגי אזרחים. בעצם אזרחים ותושבים, פסאודו-אזרחים. לקבוצה אחת, היהודים, לה בלבד יש זכויות לאומיות, והקבוצה השנייה, אורחים נסבלים. הסעיף השני מדבר על עליונות השפה העברית, ועושה downgrade של השפה הערבית. הוא גם קובע משהו: שוב מכניסים את ירושלים בחוק הלאום: מיוחדת, בירת ישראל וכדומה, ויישובים, למעשה, practic, יישובים ליהודים בלבד.

נדמה לי שיש יותר מ-900 יישובים במדינת ישראל שאין בהם ולו ערבי אחד. זה יותר מ-90% מהשטח, חבר הכנסת, 900 יישובים.

אם כל מה שאמרתי זו לא גזענות, אני לא יודע גזענות מהי. אתה מדבר על אזרחים, so called לא יהודים, מה שקוראים בוועדה, שהם ערבים, שהם מחולקים גם לדרוזים. החוק הזה פוגע גם בכם, זה פוגע גם בכם, אני מדבר על הקולקטיב הערבי, אנחנו שם יחד, ופוגע במעמד של המיעוט הערבי בצורה בלתי דמוקרטית בעליל. ואז מגיע ראש הממשלה ומעלה סטטוס, מעלה פוסט שקרי. ואם הוא היה מחובר למכונת אמת היא הייתה נשרפת, כי האיש משקר באופן כרוני.

והוא ממשיך להעלות פוסטים שקריים. פינוקיו. למרות שכל המדינה אמרה לו שהפוסט הוא שקרי, נגד סח'נין, ושלא היו שריקות בוז, משפט סיכום, אדוני, בבקשה. הוא לא הוריד את הפוסט. יכול להיות שהוא לא הוריד את הפוסט בגלל שהוא היה עסוק במשחקי מלחמה, אבל כשהעלה את הפוסט לא היו רוחות מלחמה. ולכן, מר נתניהו, מתי תפסיק לשסות?

תודה רבה. חבר הכנסת אברהם נגוסה, ואחריו, חברת הכנסת מיכל בירן.

אדוני. שלוש דקות, אדוני, לרשותך. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברי הכנסת, חוק-היסוד הזה, בסעיף 5 ו-6 מתייחס ליהדות התפוצות. בסעיף 5, עלייה וקיבוץ גלויות. בסעיף 6 הוא מתייחס לקשר עם העם היהודי. כיושב-ראש ועדת העלייה הקליטה והתפוצות אני רוצה להתמקד בחשיבות בחוק הזה, שמתייחס לקשר החשוב עם יהדות התפוצות. חוק-יסוד זה יעגן את מחויבותה הערכית העמוקה של מדינת ישראל כלפי יהדות התפוצות. ישראל רואה עצמה כמדינת לאום המיועדת לכלל יהודי העולם החפצים לעלות אליה, וכמחויבת לכלל יהודי העולם באשר הם. בדור האחרון נשמעות לעיתים טענות כי זיקה זו הולכת ונחלשת. יש המציגים ירידה בתחושת הקשר בין ישראל לבין יהדות התפוצות הן בקרב הישראלים והן בקרב יהודי התפוצות הצעירים. חוק-יסוד זה, המעגן את יסודותיה הציוניים של ישראל כמדינתו של כלל העם היהודי, יחדש את הברית ההיסטורית הזו בין כלל יהודי העולם, יחזק את זיקתם של יהודי התפוצות לישראל ואת זיקתם של הישראלים כלפי יהדות התפוצות. אני מאמין שהרוב הגדול של יושבי הבית הזה מאמינים בחשיבותו של הקשר שלנו עם יהדות התפוצות. הקשר הוא נכס אסטרטגי. עלינו לחזק את הקשר עם הקהילות היהודיות בתפוצות. להעמיד להם את הכלים הנדרשים כדי שיוכלו להמשיך במאבקם, משפט סיכום,

קבוצות המחרימות את ישראל, המוציאות את דיבתם על מדינתנו.

בשליחותנו, חבר הכנסת נגוסה, משפט סיכום בקשה. אנחנו ראינו את החיזוק.

החוק הוא חשוב, לחזק את התפוצות ואת מדינת ישראל. תודה רבה. בבקשה, חברת הכנסת מיכל בירן. בוקר טוב גברתי, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, את הדוגמה שאני אשתמש בה עתה נראה לי שתאהב במיוחד. לפני כשנתיים הזמינו אותי לדבר עם חניכי סניפי עזרא באחד הסניפים בארץ בזמן אירועי חודש הגאווה. כשסיימתי לדבר על הנושאים הרגילים, על החברתי-כלכלי, על הסכסוך עם הפלסטינים, בסוף הכנסתי הערה קטנה ישבו מולי 50 חניכים, ולרגל אירועי שבוע הגאווה, רציתי להגיד להם, לאלה מתוכם שעוד יגלו שהם נמשכים לבני מינם, שהם לא לבד. ושגם אם כרגע נראה שהעולם חרב עליהם, יש הרבה אנשים כמוהם במדינת ישראל. ועוד דבר הוספתי, שייקחו בחשבון שפעמים רבות מישהו שהכי בריון ומתעמר בהם על נטייתם המינית, במהלך השנים יתגלה שהוא עצמו יוצא מן הארון.

מכיר את זה כל מי שמכיר את תלמידי היסודי וחטיבות הביניים. הרבה פעמים האדם שריק לו בפנים מרגיש צורך לבנות את הביטחון העצמי שלו על ידי התעמרות באחרים. איך זה קשור לחוק הלאום?

לא היינו צריכים אותו אף פעם. מי שיש לו ביטחון עצמי אמיתי יודע שאתה יכול להיות מדינה יהודית ודמוקרטית בלי לחפש חוקים. ראיתי אותך במהלך הדיון הזה, אדוני היושב-ראש, מתבאס שהחוק הזה לא יצא מספיק גזעני ופאשיסטי כמו שרצית, שלא הנמיכו מספיק את מעמדה של השפה הערבית. ראיתי אותך מתפתל במקומך, ואני תוהה כמה ריק לו בפנים לאדם שהוא צריך להנמיך,

יש סיכוי שאני אצא מהארון ויתברר שאני ערבי יום אחד? האמת, במצעדי הגאווה, אחת החולצות שתופסת תאוצה קשורה גם אליך בצלאל. היה ברור שאני לא אצטער על זה שאני נותן לך לדבר,

חברי הקהילה תמיד חשדו בעניין. בצלאל יצא מהארון כיהודי גא.

חשבתי שאני אצא מהארון ויתברר שאני ערבי, כי היא דיברה על השפה הערבית. לא, יהודי גא. כמה ריק לו לאדם בפנים. הציונות והמפעל הציוני, תמיד היה בהם מתח: מצד אחד, הם ממש ספציפיים,

דווקא בארץ הזאת, בארץ של אבותינו, לא באוגנדה, לא במקום אחר, מצד שני, עם סט של ערכים אוניברסליים של שוויון ושל צדק. תמיד תמיד היה מתח בתוך החברה, בתוך הקמת המפעל הציוני, אבל אתם החלטתם לוותר על המתח. החלטתם לבחור אך ורק את היהודית על פני הדמוקרטית. רק לחשוב שאנחנו, במקום להיות אור לגויים בתקופה הזאת בהיסטוריה, שתהיה מדינת יהודים שהיא לא מדינה דמוקרטית? זה לא או-או, זה חייב ללכת ביחד, ואתם עושים את הבלתי-אפשרי. תודה רבה. חבר הכנסת יאיר לפיד, אינו נוכח. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה,

בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב בראש, השרים, חברי הכנסת, כשהייתי מפקד בה"ד 1 החלטתי להדיח צוער ישראלי שחתם באנגלית, השר בנט, מפקד צוות בסיירת מטכ"ל, שהוא כאילו מסומן לחזור. אמרתי, אני מדיח אותו. הוא לא הבין את הטעות. הוא חתם באנגלית למרות שהוא ישראלי, והוא לא היה באמריקה.

כשהייתי ראש אכ"א, שלחתי לכל סגן אלוף בצבא, המרתי את תאריך הלידה הלועזי לעברי ושלחתי. גיליתי להם מתי הם נולדו בתאריך העברי. בכנסת הקודמת העברתי חוק שעל רישיון הנהיגה יהיה תאריך עברי.

אני גר בגליל, התיישבות יהודית.

עברתי את המבחן? אני לאומי? אתה פאשיסט ממש. אני לאומי, שר

אתה אהוב. עכשיו בוא נתקדם, נלך קצת, נשתף אותך,

עכשיו הוא בדיוק רוצה לצאת מהארון. רגע, השר בנט, אני אשתף אותך בעוד חוויה שאתה מכיר אותה מקרוב: מרים פרץ, שבצדק הענקת לה את פרס ישראל. הוא לא העניק לה.

הוועדה החליטה, בסדר.

סליחה, הוא העניק. תיקח לי את הזמן. הקואליציה. אנחנו מקפידים על הזמנים מאוד בגלל הלילה הארוך. שר החינוך, אני את מרים פרץ פגשתי בקריית שמונה בלוויה של גרמן רוז'קוב,

סמ"פ בחטיבת הנח"ל, שנהרג בהיתקלות ליד חניתה. שנינו באנו לשם לוודא שלא קוברים אותו כלא-יהודי. שאלתי אותה: מה הקשר שלך אליו? אז היא אמרה לי שאלירז, הבן הצעיר שלה, היה איתו בבה"ד 1, הוא הביא אותו אליו הביתה. ובשבועות, בין השאר, הוא למד הכול, אבל היא אמרה לו: מגילת רות נקרא בבית, היא פחדה שיעלו אותו לתורה, והוא לא יהודי. כשנהרג הבן השני שלה, אלירז, רק לא מעלים לתורה במגילת רות,

הוא בטח התכוון לקריאת התורה, עשרת הדיברות.

הוא למד איתה מגילת רות, שלא יעלו אותה בפרשת שבועות,

אדון סמוטריץ, אתה יודע שאתה לא יכול ללמד אותי

לא רציתי שתהיה טעות פה בציבור.

כשנהרג אלירז הלכתי יחד עם הרב רונצקי, זיכרונו לברכה, לחלקה הצבאית בראשון לציון כדי לראות שאת אילן סביאטקובסקי, שהוא היה הקשר שלו, לא קוברים בחלקה נפרדת. והרב רונצקי בא יחד איתי, או אני באתי יחד איתו, כדי לוודא את זה.

עכשיו אתה יודע מה השאלה שלי. "המדינה רשאית לאפשר לקהילה, לרבות בני דת אחת או בני לאום אחד, לקיים התיישבות קהילתית נפרדת" השר בנט, את גרמן או את אילן שנהרגו, מקבלים ליישובים כאלה? אולי קודם נקבע מי זה בני דת אחת?

אולי קודם נקבע מי זה יהודי,

ומה עם 300,000 האחים שלנו שהם לא יהודים, האם יקבלו אותם ליישובים האלה? מי יקבע אם הם יהודים או לא, אם הם בני דת אחת? חבר הכנסת שטרן, תודה. אז אולי הצעה אחרונה, ראיתי כמה נתת לה, לא, לא.

אני מקפיד עם כולם על הזמנים. זה לא פייר כלפיה. הצעה אחת. אולי לפני, בגלל הלילה הארוך הודעתי שאני מקפיד על הזמנים.

היא אמרה לך, משפט אחד ועוד משפט ועוד משפט.

אני ראיתי את זה, אל תגיד לי לא. אני אומר לך משפט אחד באמת. טוב, יאללה,

אולי באמת לפני שנעשה דיונים על חוק שאין להם משמעות מעשית, נפתור את הסוגיה הזאת של הגיור, של האחים שלנו שלא יקבלו אותם ליישובים האלה, וגם יקברו אותם בחוץ.

תודה רבה. חבר הכנסת מיקי רוזנטל, אינו נוכח, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, מוותרת.

עשית ככה, כאילו. בבקשה, גברתי.

יש עוד דוברים? עוד כעשרה. שלוש דקות, גברתי, לרשותך בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אתם מכירים את המסמך הזה? קוראים לו מגילת העצמאות של מדינת ישראל. אסור, אסור להציג, גברתי.

למה הגענו למצב שהמובן מאליו הופך להיות כל כך קשה לצד הזה של הבית?

בפעם הבאה אנחנו נביא את חוק-יסוד: הציונות, וגם כן תתחילו לשאול שאלות. אולי זה גזענות, אולי זה לא שוויוני.

כל הרעיון של הבית הזה הוא בית לעם היהודי. מדינת לאום לעם היהודי. החוק הזה הוא פשוט, הוא טבעי. כשאני עוברת על כל הסעיפים, אני אומרת לעצמי: עם מה אתם לא מסכימים? עם הדגל? עם ההמנון? עם השפה? תקשיבו, אתם מכלים פה זמן שלם, לילה שלם, כדי להגיד דברים שאם בן אדם בישראל צופה בכם, הוא אומר לעצמו: האנשים האלה השתגעו? העקרונות הבסיסיים ביותר שעליהם הוקמה המדינה הזו, אתם כופרים בהם? אני לא מבינה אתכם. אני פשוט לא מבינה אתכם. מביאים לכאן חוק שהוא ברוח מגילת העצמאות. כן, אני מאמינה שמגילת העצמאות, יש לה שני נדבכים. נדבך אחד הוא חירויות הפרט, ואת חירויות הפרט עיגנו בבית הזה ב-1992 עד הקצה. בית המשפט העליון ב-1995 לקח את זה לפרשנות מרחיקת לכת, ועל זה אנחנו נדבר כשנגיע לנושא ההתגברות. אין ספק שנושא השוויון מעוגן בערכי היסוד והליבה של המדינה הזאת. מישהו חושב באמת שמחקנו את השוויון בחוק הלאום? זה פשוט מגוחך. זה אבסורד. יש שוויון, אף אחד לא מדיר פה ערבים. זאת המפלגה השלישית בגודלה בפרלמנט הישראלי. על מה אתם מדברים?

העיקרון הבסיסי ביותר שבשמו הוקמה מדינת ישראל, גם הוא צריך להיות מעוגן בחוק. מגילת העצמאות, זה מה שהיא באה לעשות בסוף.

המסמך המכונן של אבות האומה, מה שהוא רצה לעשות זה קודם כול להזכיר לנו למה אנחנו כאן. אנחנו כאן כדי להקים בית לאומי לעם היהודי. אחרי הרבה מאוד שנים של שחיקה מתמדת, ציפי, איפה כתוב שוויון? השוויון קיים, אדוני. השוויון, אף אחד לא מערער עליו.

אם יש משהו שחסר זה לכבד את העניין הזה שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. עכשיו אני אתן לכם דוגמה איפה ראינו שזה נשחק: פרשת המסתננים המפורסמת. בא בית המשפט העליון הישראלי והעדיף להגן על זכויות של נתינים זרים שהגיעו לכאן באופן בלתי חוקי, אנשים שהם מפירי חוק בהגדרה, על פני זכויות של מיעוט פה בתוך מדינת ישראל, אותם תושבי דרום תל אביב שנפגעו באופן אנוש מהסיפור הזה. אז להעדיף זכויות של נתינים זרים בגלל ערכים אוניברסליים? אז עם כל הכבוד, יש ערך לזה שאנחנו מדינת הלאום של העם היהודי. חוק השבות, לפי הגישה שלכם צריך לבטל את חוק השבות, כי הוא נותן יתרון לאנשים יהודים שעולים מכל הארץ,

למדינת ישראל. משפט סיכום, בבקשה. תראו לאיזה אבסורד אתם מביאים אותנו. לכן אני אומרת לך, אדוני היושב-ראש, זה מהחוקים החשובים שהממשלה מחוקקת, כדי לייצר איזון, כדי לשקף באופן נאמן את הערכים של מגילת העצמאות.

אני באמת מאמינה שעם החוק הזה, ואני רוצה לשבח את חברי חבר הכנסת דיכטר, כי אתה מביא את החוק הזה לכנסת, חברת הכנסת חוטובלי,

כי זה באמת חוק חשוב, ואני שמחה היום להצביע בעדו.

תודה רבה. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח, חברת הכנסת שרן השכל, אינה נוכחת, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח. חברת הכנסת לאה פדידה, בוקר טוב, גברתי, לא, הסדר כאן הוא אחר. חברת הכנסת פארן דיברה כבר. שלוש דקות לרשותך, גברתי, בבקשה. כנסת נכבדה, לפעמים יש לכם פה עיתוי מאוד מיוחד. חבר הכנסת יהודה גליק, זה ממש מפריע לי. לך בחיים לא הייתי מפריע,

ואני תוהה אם הוא ככה מסתכל, משחק בזקנו ואומר, (אומרת דברים בשפה הרומנית), ולמי שלא הבין ברומנית, זה אוי ואבוי לי. ואומר, מה קרה פה, איך קורה שבמדינת ישראל צעד אחרי צעד אנחנו נותנים ביס בדמוקרטיה. חברים וחברות, הדמוקרטיה לא נעלמת ביום אחד. צריך לקחת אותה לאט-לאט. זה זוחל. צריך לזכור שמשטרים מאוד אפלים יצרו ונוצרו מתוך דמוקרטיה. חוק הלאום הזה שאנחנו מדברים עליו עלול לרסק את האיזון העדין והיפה שיש.

חברת הכנסת ציפי חוטובלי, אנחנו מדינת לאום יהודית,

דמוקרטית, תצביעו בעד. אבל גם דמוקרטית.

וזה האיזון היחיד והמיוחד של מדינת ישראל. אני יהודייה גאה, אבל לא פחות, ישראלית. וכדאי מאוד להבין שלהיות יהודייה, בראש ובראשונה, ולהיות ישראלית, זה לשמור על המרקם המיוחד הזה במדינת ישראל, לשמור על האיזון המיוחד הזה בין מדינת לאום יהודית לבין דמוקרטיה. וזה בטח עוד צעד נוסף. הרי אנחנו עדים למאבק האיתנים שלכם גם בחוק פסקת ההתגברות, לפגוע בעוד מוסד שמייצג את הדמוקרטיה, שזה בג"ץ. ואני שואלת את עצמי,

איזה צעד אנחנו נראה? צעד אחרי צעד אנחנו בעצם רואים שהדמוקרטיה מקבלת עוד ביס ועוד ביס מצד הקואליציה, שחושבת שאפשר ומותר הכול. יהדות היא זהות, היא לא דרך לנהל את המדינה. הניסיון להשמיט את ערך הדמוקרטיה מתיאור המדינה מוביל לשיבוש צביונה המקורי. אתם גם קוראים להקמת יישובים נפרדים, הרי מי יודע יותר טוב מאיתנו שיישובים נפרדים גורמים לניכור, חשדנות, חוסר שיתוף פעולה, ומכאן המדרון לגזענות ממש קרוב. יצאנו מהגלות למדינה עצמאית, חזקה, מדינה מגוונת, פורחת, מדינה שאנחנו גאים להגיד שהיא הדמוקרטיה הטובה ביותר במזרח התיכון. אז בואו נהיה כאלה. אני רואה בחוק הלאום חוק אנטי-לאום. זאת לא הציונות. זה לא לב יהודי. זה חוק שחותר תחת מגילת העצמאות שהחזקת בידייך, ותחת, משפט סיכום, בבקשה. ציון חגיגות 70 שנה למדינה. במקום לעסוק במהות, סוף-סוף חזרנו אחרי פגרה, ובנושאים חברתיים בוערים, שוב אנחנו עוסקים בטקסים וסמלים.

ומדינת העם היהודי שלנו היא כך גם במגילת העצמאות. תודה רבה. חבר הכנסת יואל חסון, אדוני,

שלוש דקות אדוני, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אנחנו היום, רוב סיעות האופוזיציה, קיבלנו החלטה אחר הצוהריים למשוך את הצעות האי-אמון ועשינו את זה מתוך תחושה של אחריות לאומית ומתוך תחושה אמיתית שהמצב במזרח התיכון ובסביבות שלנו הוא לא יציב, הוא מורכב, הוא מסובך. חשבנו שנכון שהיום לפחות השיח או הדיון בכנסת יהיה יותר מכיל, יותר ענייני, יותר כזה שמתמודד עם המציאות, שאני בטוח ויודע שכולנו רוצים שנוכל לה ונתמודד עימה בצורה הטובה ביותר. ציפיתי שבמהלך הזה של האופוזיציה התוצאה תהיה שגם הקואליציה תמשוך ביום הזה הצעות חוק ששנויות במחלוקת והצעות חוק שדורשות את מה שאנחנו עושים כרגע. אבל אתם יודעים, גילוי אחריות מצד הקואליציה הוא דבר,

נדיר עד לא אפשרי בכלל, והם לא יודעים לעשות את זה ברגעים כאלה. אני מצטער שכשאנחנו עומדים, כנראה, מול מצב ביטחוני מורכב ומול סיטואציות מורכבות והחלטות מאוד מורכבות שיבואו לפתחנו, אתם הקואליציה והממשלה מתעסקים בנושאים שלא הם יקבעו את גורלו של העם היהודי בארץ ישראל, במדינת ישראל. זה לא הדבר הדחוף, זה לא הדבר שעליו אנחנו צריכים כרגע לכלות את זמננו. מדינת ישראל חיה יפה מאוד בלי חוק הלאום עד היום, ושגשגה לא רע. מדינת ישראל גם תחיה מצוין בלי חוק הפריימריז, אני קורא לו, של סלומינסקי, שבסופו של דבר יצר איזה חוק שלא הולך לשנות ולהשפיע בשום דבר אלא אולי רק לשפר את מיקומו בפריימריז בבית היהודי של חבר הכנסת סלומינסקי. את המשחק הזה אנחנו משחקים, ואני מצטער על זה מאוד. כמו שאמרתי, אנחנו היינו מעדיפים שהשיח יהיה שיח אחר, אבל מהקואליציה אין לנו שום ציפיות, גם לא מראש הקואליציה, שידע לזהות רגעים מכוננים. אבל אני רוצה להגיד דבר נוסף לסיום. גם החוקים האלה, גם ההתנהלות, גם הסגנון של תחילת המושב, משרתים או מובילים תפיסה אחת ברורה: אנחנו עכשיו בתהליך של עיצוב, חיזוק וביסוס דיקטטורה פרלמנטרית. דיקטטורה פרלמנטרית. לשם אנחנו הולכים, לשם אנחנו צועדים. וכשתושלם המשימה, לדיקטטורה פרלמנטרית, השלב הבא יהיה דיקטטורה שלטונית.

אל מול זה אנחנו נאבקים, על זה אנחנו נלחמים, ואת זה אנחנו גם נמנע בכל כוחנו.

בעזרת השם. תודה רבה. חבר הכנסת יהודה גליק.

לא יודע, חיליק אחר כך.

יש סדר.

הסדר שרשום אצלי זה חבר הכנסת יהודה גליק, חבר הכנסת ישראל אייכלר, רויטל סויד, יחיאל חיליק בר וחבר הכנסת הרצוג. נתנו לך לפני, תן לחיליק. חיליק, רצו לתת לך כבוד ולסכם אחד לפני הרצוג. אל תריבו, מי ראשון?

אני לפני הרצוג, אין בעיה. צר לי, חיליק, זה לא בכוונה, לי יש רשימה, אני פועל על פיה.

חבר הכנסת יהודה גליק, אדוני, בבקשה. האמת היא שמגיעה לך עוד דקה רק על זה שישבת כאן כל הדיון והקשבת בקשב רב. אני ישבתי והקשבתי בקשב רב. אני כבר 36 שעות בלי שינה. ברוך השם הקשבתי קשב רב.

ארבע דקות לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, גברתי סגנית המזכירה, חבריי חברי הכנסת המתוקים והמתוקות מן הקואליציה ומן האופוזיציה, חברים, ישבתי כאן הלילה, הקשבתי אני חושב לכל הנואמים, חוץ מכאשר השלפוחית שלי הפריעה לי, לצערי, רשמתי פה 80 נגטיביות, שליליות. אני לא אחזור עליהן, זה לא בריא לנפש. חברים, קראתי פה את החוק הזה,

לא הבנתי: איפה יש את כל המילים הרעות האלה? אז תרשו לי להגיד, לטובת הנפש: "שוש אשיש בה', תגל נפשי באלוהי, כי הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה יעטני". חברים, "ארץ ישראל היא המולדת ההיסטורית של העם היהודי, שבה קמה מדינת ישראל"; "מדינת ישראל היא מדינת העולם של העם היהודי"; "שם המדינה הוא 'ישראל'"; דגל המדינה הוא לבן עם שני פסי תכלת ומגן דוד, "המנון המדינה הוא 'התקווה'". אני פשוט קורא את זה, כי מי ששמע היום רק את הנואמים היה משוכנע שכתוב פה: יש חוק שבו אסור לערבים לגור פה וצריך לכלות את המדינה וסוף הדמוקרטיה. מי ששמע את הנאומים, לא הייתה התייחסות לחוק. חוק כזה מתוק. דבש.

המדינה תהיה פתוחה לעלייה יהודית לקיבוץ גלויות. ירושלים השלמה והמאוחדת, בירת ישראל. חברים, אפילו כתוב: "כל תושב ישראל ללא הבדל, דת או לאום, זכאי לפעול לשימור תרבותו, מורשתו, שפתו וזהותו".

זה הנוסח שאני קיבלתי, אולי אתם קיבלתם נוסח אחר. זה שאתה קורא את זה באופן מתוק, לא עושה את זה באמת מתוק. "הלוח העברי הוא לוח רשמי של המדינה" וואו, נורא ואיום. זה ממש שוד ושבר. "יום העצמאות הוא החג הלאומי של המדינה". תדעו, זה הנוסח שאני קיבלתי. אולי אתם קיבלתם נוסח בצבע אחר. "יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום הזיכרון לשואה ולגבורה הם ימי זיכרון רשמיים". שבת ומועדים הם ימי מנוחה. חברים, זה הנוסח שאני קיבלתי. בנוסח שאני קיבלתי טובה הארץ מאוד מאוד. הדברים כל כך בסיסיים, ממש כמעט כמו דברי ישעיהו: "למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט, עד יצא כנגה צדקה". רבותיי, זה מה שכתוב כאן. כזה חוק מתוק. אני בטוח שכולכם כאיש אחד ופה אחד, בלב אחד, בוודאי תצטרפו ותתמכו בו.

ואם כך יהיה והחוק יעבור הערב, יהיה בהחלט חג נפלא לכנסת ישראל, לכבודו של הרצל ולכבודן של 70 שנות מדינת ישראל.

תודה רבה, חבר הכנסת יהודה גליק. חבר הכנסת ישראל אייכלר, שלוש דקות, אדוני, לרשותך, בבקשה. רבותיי חברי הכנסת,

אדוני היושב-ראש, אני רוצה להרגיע אתכם לקראת הדיון הבא. אין לכם מה לחשוש מהדיון הבא, חבל על הזמן, כולכם יכולים ללכת לישון. הצעת חוק יסודות המשפט ריקה מכל תוכן. כתוב שם: מוצע לקבוע כי במצב של חסר, לקונה במשפט, שבו בית המשפט לא מוצא תשובה בחקיקה, פסיקה או היקש, וגם לא קרא בעיתון מה צריכה להיות הדעה של השופט, הוא יפנה לעקרונות החירות והצדק והיושר והשלום של המשפט העברי. וזאת בנוסף לפנייה לעקרונות האמורים של מורשת ישראל. ביידיש אומרים על זה: גורנישט מיט גורנישט. אתם יכולים להיות רגועים, אנשי האופוזיציה, חבל על ההסתייגויות, אנשי הקואליציה, חבל על הזמן שלכם, זה חוק שלא תהיה לו שום משמעות מעשית, חוק המשפט העברי. אף פעם לא תהיה לשופט בעיה איך למצוא היקש או לקונה או משהו אחר, הוא לא יצטרך למשפט העברי. החוק הזה לא גרויסע מציאה? בכלל לא. עכשיו לגבי הצעת החוק של חוק הלאום, אני רוצה להתייחס לעניין הזה גם. אני רואה בנוסח, למרות שאני בטוח שהמנסחים לא התכוונו לזה: "ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי" זה אנדרוגינוס שעוד לא נולד. יש אפשרות לכתוב: ישראל מדינת העם היהודי, זה מבוסס על מגילת העצמאות שתהיה פה מדינה יהודית, ויש אפשרות לעשות מדינת כל אזרחיה.

מדינת לאום של העם היהודי? אני רואה בזה מטרה לעגן בחוק את זהותה של מדינת ישראל כמדינה נטולת דת. תורת ישראל לא מוזכרת אפילו במילה אחת בחוק הזה,

גם הדמוקרטיה לא מוזכרת,

ולכן החוק הזה, אנחנו חיים פה ביחד, ערבים ויהודים, חילונים ודתיים, 70 שנה, החוק הזה לא מוסיף. חוק-היסוד בכלל לא מוסיף, כי זה נותן לבית המשפט אפשרות לפרשן, ובמקרה הזה של החוק הזה. בית המשפט יהיה צודק כאשר הוא יבוא ויגיד: רגע,

מה זה "מדינת הלאום של העם היהודי"? מה עם בחור אריתראי שנולדו לו פה ילדה וילד, מדברים עברית, לומדים בבית ספר, משרתים בצבא, למה הם לא שייכים ללאום הזה? ומה עם העם הדרוזי? אומר סאלח סעד, ובצדק: הדרוזים משרתים, הם לא יכולים להיות חלק מהלאום הזה? ויש פה סעיף נוסף שמוכיח את הדבר הזה. לא כתוב "המדינה תפעל לשימור המורשת התרבותית של אזרחי ישראל".

המדינה תפעל לשימור המורשת של העם היהודי בקרב יהדות התפוצות. סליחה, מישהו מיהדות התפוצות ביקש מאיתנו להיות אפוטרופוסים שלהם, לדאוג למורשת שלהם? זה צריך להיות בחוק-יסוד? זה לא ברור ומובן מאליו שאנחנו רוצים ללמד יהדות לכל יהודי, משפט סיכום,

גם בארץ ישראל וגם בתפוצות? אדוני היושב-ראש, אני רוצה לסכם ולומר: כל הזעקות של השמאל נגד החוק הזה, אתם יכולים להיות רגועים. החוק הזה לא יעבור, לא לקריאה שנייה ולא לקריאה שלישית, ודאי שלא בנוסח הזה. הוא לא מוסיף לאף אחד שום דבר. ולאנשי הקואליציה אני אומר, ובפרט לאבי דיכטר, שבוודאי כוונותיו רצויות: תשבו עוד פעם, מהמילה הראשונה עד המילה האחרונה, ותחליטו מה אתם רוצים מהחוק הזה. תודה רבה. חברת הכנסת רויטל סויד, אינה נוכחת. חבר הכנסת יחיאל חיליק בר, דומני כי אדוני יסכם את דוברי האופוזיציה, איך שזה נראה כרגע. שלוש דקות, אדוני, לרשותך. בבקשה. למה לקואליציה ארבע דקות?

יהודה ישב כאן כל הדיון מראשיתו, תאמין לי שיהיה בסדר. אייכלר, קודם כול יישר כוח, דברים כדרבונות.

יש מישהו בקואליציה שמבין כמה הקואליציה הזאת, ואני רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש בצלאל סמוטריץ, שאתה יושב פה עם,

סמוטריץ, עם הכיפה שמסמלת את היהדות, את הערבות ההדדית, את אהבת ישראל, אני רוצה שתשאל את עצמך באיזו קואליציה אתה יושב ומה אתם עושים פה כבר כמעט כנסת שלמה. אני אתן לך קצת, גם לך, ידידי היקר יהודה גליק, חלק מהפנינים של הקואליציה הזאת, ואז אני אשאל אותך שאלה. חוק הלאום, פסקת ההתגברות, חוק נגד מבקר המדינה, חוק המשפט העברי, העברתם תקציב דו-שנתי, הכול כדי לצבור עוד כוח של רוב זעום ודחוק שיש לנו בקואליציה הזאת. כל החוקים האלה הם חוקים של נגד, יהודה, של אנטי, הכול כדי לצמצם אחרים, הכול כדי לצבור כוח, עוד פעם לרוב שהוא רוב קטן, כדי לפלג, כדי לעגן את כוחה של הקואליציה הלא-גדולה הזאת ולהפוך את הדמוקרטיה שלנו, בצלאל, אדוני היושב-ראש, לדיקטטורה או לדמוקטטורה. ואתה יודע מה, בצלאל, את זה עושה קואליציה, אני אגלה לכם, קואליציית נתניהו המפוארת של 66 חברות וחברי כנסת, קצת יותר מחצי. זאת אומרת, לכם לא אכפת מחצי העם שנפגע ונרמס מהחוקים האלה, והרבה מהם מושפלים מהם ומרגישים שהם לא חלק מהמחנה הזה. ואני שואל אותך, בצלאל, ואני שואל אותך, יהודה יקירי, תעבירו את כל החוקים האלה, נניח, נניח, אפשר שאלה? אם תוסיף לי זמן. כיוון שפנית אליי, אני אוסיף לך זמן, באיזה רוב הסכמי אוסלו עברו? שום בעיה. אני אומר, לגיטימי. לא, זה בסדר. לבוא בטענות כשיש רוב מסוים, אני אמרתי שהרוב לא חוקי? אני אמרתי שהרוב לא חוקי? אמרתי, יהיה לכם רוב, 66,

אם אייכלר לא יצביע,

אז ראוי להזכיר שהיו מהלכים קשים מאוד בהיסטוריה שנעשו מהצד השני,

ואני לא אמרתי שזה יהיה לא חוקי.

אני חושב אבל שאז היה מאמץ,

הסכם טוב,

לעשות הסכם שיהיה טוב לכל עם ישראל, שלום עם האויבים שלנו, הסכם,

אז זה מה שאני טוען. שסדרת החוקים, שחלקם לאומניים ומיותרים, חלקם גזעניים ולא נכונים ולא דמוקרטיים, הם לא לטובת כל עם ישראל והם לא לטובת כל תושבי ישראל. ואני אומר, באופן חוקי תעבירו אותם, תצליחו להעביר אותם, מה יישאר מהחברה הישראלית? מה יישאר מהרקמה האנושית החיה שלנו בחברה הישראלית הזאת כשאתם תקרעו אותה, ואתה כחובש כיפה, ואני כבוגר חינוך תורני בעברי, יודע על מה נחרב בית ראשון ועל מה נחרב בית שני, וגם אם תעבירו את זה,

זאת לא גאווה גדולה, אתם תפגעו ברקמה האנושית החיה הזאת שקוראים לה מדינת ישראל. ואני קורא לכם, ובזה אני אסיים, ללמוד באמת מהאישה האמיצה הזאת, מרים פרץ, שהבינה לאן החברה הישראלית הולכת, שהבינה מה עריצות הרוב החוקי יכולה לעשות לחברה שלנו. אולי ממנה תבוא אליכם טיפת תבונה וטיפת צניעות ותבטלו חלק מהחוקים ההרסניים האלה. תודה, אדוני. תודה רבה, חבר הכנסת יחיאל בר. חבר הכנסת יצחק הרצוג, אינו נוכח. אנחנו עוברים לשלב הסיכומים. בשם הממשלה, השר המקשר חבר הכנסת יריב לוין. השר יריב לוין,

בשם הממשלה, ואחריו יסכם יוזם החוק, חבר הכנסת אבי דיכטר. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, גברתי היושבת-ראש הנכנסת, כבוד השרים, מכובדיי חברי הכנסת, אני אולי אתחיל בפנייה אליך, חבר הכנסת חיליק בר. אני חושב שהלילה הזה יירשם כאחד הלילות העצובים בתולדותיה של מפלגת העבודה, המפלגה שהנהיגה את המדינה במשך שנים ארוכות, שראשיה התוו דרך ברורה וחדה של הצבתה וקיומה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, דבר שבא לידי ביטוי באופן המובהק ביותר אפילו באופן שבו הם בחרו לנסח את מגילת העצמאות. המפלגה המפוארת הזו שלכם מכופפת היום, מכפיפה היום, מרכינה היום את ראשה בפני שמאל קיצוני, רטוריקה מתלהמת, ומה שאני הייתי קורא פסאודו-אג'נדה של זכויות אדם כביכול, שמאחוריה מסתתרת אנטי-ציונות צרופה. מפלגת העבודה של דוד בן-גוריון, של יגאל אלון, אתה יודע מה, חבר הכנסת חיליק בר, אפילו של שמעון פרס, בימים אחרים, הייתה תומכת בהצעת חוק הלאום ללא היסוס. אין בהצעה הזו שום פגיעה משום סוג, לא במיעוטים, לא בזכויות אדם, הבעיה זה המוטיבציות, לא בשום דבר. חבר הכנסת חסון. ומה עומד מאחורי זה.

הרי אני לא מסוגל להתייחס אליך כאל מפלגת העבודה, גם אם אתאמץ. אז עזוב את זה, נו. עזוב, בחייך.

זה תירוצים, סיפורי סבתא. החוק הזה, אין בו דבר מכל הדברים האלה.

עיגון של דברים שהיו מובנים מאליהם למייסדי מדינת ישראל, לראשי המפלגה שלכם. חוק הלאום לא נחקק בראשית ימי המדינה רק מטעם אחד, כי אף אחד לא חשב שצריך, כי כל מה שנאמר בו היה מובן מאליו. לא הייתה בכלל שאלה אם אפשר לייהד את הגליל, זו הייתה המשנה המרכזית של המפלגה שלכם.

אף אחד לא שאל את עצמו לרגע אם כאשר מחוקקים את חוק השבות זה שוויוני או לא שוויוני. זה היה ברור שבשביל זה מדינת ישראל קיימת. ומכיוון שזה היה המצב, לא היה צריך לומר את המובן מאליו. ואני אגיד לכם עוד דבר: היה אז גם בית משפט עליון אחר. היו בירושלים שופטים אחרים, שופטים שלא חשבו שהם מעל העם, שהם מעל הכנסת, שהם מעל הממשלה ושהם מעל החוק, ובטח לא שהם מעל המדינה. היו שופטים שהבינו שכשמיישבים את הנגב ואת הגליל, זו מהות המדינה וזו ציונות, זו לא אפליה פסולה וחוסר שוויון, היו שופטים שהבינו שכשמחוקקים את חוק השבות, אי-אפשר לפסול את החוק ואי-אפשר אפילו לדון בפסילה שלו. זה לא עלה על דעתם בכלל. אז עברו השנים, ואג'נדה שמאלית, קיצונית, רדיקלית, בהרבה מאוד מובנים פוסט-ציונית, השתלטה, לצערי הרב, על חלק של מחנה השמאל הישראלי,

אבל השוליים האלה הלכו וכרסמו, הלכו והתרחבו, עד לידי כך שדרך השליטה שלהם בבית המשפט הם הצליחו להפוך את היוצרות, הצליחו לקחת את המפלגה שלכם למקום שגולדה מאיר שאנחנו נציין מחר, נדמה לי, 120 שנה להולדתה, לא הייתה מעלה על דעתה שזה ייתכן. עכשיו אני אומר לכם עוד דבר: לו מפלגת העבודה הייתה שומרת על דרכה האמיתית יכול להיות שכבר מזמן אתם הייתם יושבים פה, ואולי אנחנו היינו יושבים באופוזיציה. אני לא רוצה להיות באופוזיציה אבל אני חייב להגיד לכם: זה היה טוב למדינת ישראל, הרבה יותר טוב מהמצב הקיים. מדינת ישראל זקוקה לאופוזיציה ציונית אמיתית, שיודעת להילחם על דברים שהם במחלוקת בינינו, אבל היא יודעת להתייצב כאיש אחד לצד הציונות, אל מול הפוסט-ציונות, שלא מרכינה ראש בפני מיעוט קטן, בטל בשישים, שמיוצג כאן בקושי על ידי חמישה מנדטים של מרצ וגורר אתכם למחוזות שראשי המפלגה שלכם לעולם לא היו מאמינים שתהיו שם. והלילה הזה, הלילה הזה,

אתה לא באמת מאמין למה שאתה אומר. הלילה הזה אנחנו נעביר את חוק הלאום, ואני אומר בצער רב: אנחנו נעביר אותו ללא תמיכתכם, וזה חבל מאוד, כי אני חושב שיש דברים שאפשר להתאחד עליהם, אפשר להסכים עליהם.

אומר לכם גם עוד דבר, חבר הכנסת חסון, בניגוד לטענות שלכם, בואו נאמר את האמת, ואתם יודעים אותה הרי טוב מאוד, אנחנו לא מעבירים היום חוק שכתבנו, לקחנו, הנחנו בכנסת והעברנו איך שהוא. קיימנו שיח ארוך ועשינו תיקונים מהותיים,

כולל על בסיס חוות דעת ועמדות של היועץ המשפטי לממשלה. ואם הייתה זעקה שנשמעה מהכיוון שלכם,

לא בצדק, על טענה כביכול שהנוסח הקודם של החוק הציב את הלאום מעל לקולות אחרים וחשובים של שוויון זכויות אישי של כלל אזרחי המדינה ודברים דומים, דבר שלא היה נכון, אנחנו היינו קשובים. גברתי היושבת-ראש, אנחנו תיקנו. אנחנו מביאים היום חוק שאין בו דבר מהדברים האלה, שיש בו אמירה מאוד ברורה. עיגנו עד היום בחוקי-יסוד זכויות אדם, שהן חשובות לכולם, עכשיו אנחנו מעגנים את העמוד השני, החשוב לא פחות, המובן-מאליו, זה שאנחנו צריכים היום לעגן אותו כי הוא כורסם עד היסוד, העמוד של היותה של מדינת ישראל מדינת הלאום של העם היהודי כולו, בלי הבחנות, בלי אפליות. ואתם מתנגדים. למה? אני שואל למה. ואני אומר, גברתי היושבת-ראש, אתה באמת שואל למה? כן, אני באמת שואל למה. למה לא היה אפשר, אני חושב שאובדן הדרך, למה לא היה אפשר מה? למה לא היה אפשר להכניס לתוך החוק גם את הערך הדמוקרטי, גם ערך השוויון לכול, ללא הבדל של דת, גזע ומין, וגם לעגן את כל הדברים שנראים לך חשובים? גברתי, אני אענה. הערכים האלה כבר נקבעו בחוק-יסוד, ובא היועץ המשפטי לממשלה, לא אני, היועץ המשפטי לממשלה

ובצדק: עמוד אחד קיים, את העמוד השני מחוקקים, עמוד אחד של זכויות כבר ישנו, בעמוד השני מדברים על מדינת ישראל כמדינת הלאום. גם הדגל היה קיים וירושלים הייתה קיימת. הכול היה קיים כבר. מדוע צריך את העמוד האחד לחוקק פעמיים? אין לזה הצדקה, אין לזה היגיון, זה משדר מסר הפוך ממה שהחוק בא לשדר, כי החוק בא לומר: רבותיי, היה עמוד אחד, היו מי שנתלו בעניין הזה כדי להגיד שהזכויות האלה גוברות על היותה של ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, באנו לתקן, באנו להבהיר, באנו להחזיר את הדברים למקומם. לכן אני רוצה לומר בערב הזה, שהוא בכל זאת ערב היסטורי: אנחנו נחושים להשלים את חקיקת החוק החשוב הזה. דרך ארוכה עשה החוק הזה, שמוביל אותו חברי חבר הכנסת אבי דיכטר כבר הרבה מאוד שנים, עוד לפני שישב בכלל בספסלי סיעת הליכוד, עוד כשהיה דווקא בספסלי סיעת קדימה, לצידך, חבר הכנסת חסון, לצידה של חברת הכנסת ציפי לבני. הוא נשאר במקום הנכון, לא איבד את הכיוון. לכם, לצערי הרב, קרה משהו מאוד מאוד לא טוב. עכשיו אני רוצה גם לפנות אליך, חברי חבר הכנסת לפיד, ולסיעת יש עתיד. גם אני כבר, למרות שאני עוקב אחריכם מקרוב, פשוט לא מצליח להבין איפה אתם עומדים. האם בסוגיה כזאת, דמותה של מדינת ישראל, המחויבות לעם היהודי כולו, היותה הבית הלאומי של העם היהודי, המסד לקיומנו כאן, אתם עם הרשימה המשותפת או אתם איתנו? תענו לציבור. אתם תצביעו איתנו או תצביעו איתם? אנחנו דמוקרטיה. מה זאת המסכה הזאת שאתם עוטים כל הזמן? ציונים, ימנים, תומכים, כשמגיעים להצבעה, אנחנו כאן ואתם איתם. בני בגין. אנחנו כאן, ואתם איתם. אתם איתם. ואני אומר לך, חבר הכנסת חיים ילין, מפלגת העבודה, לצערי הרב, איבדה את דרכה, ואתם נשארתם הליכוד של מנחם בגין. אבל שם עוד יש תקווה, אולי תהיה התעשתות בסוף. אצלכם, דרך בכלל אין, פשוט אין, וזה עצוב מאוד.

אדוני היושב-ראש, זה לילה היסטורי, לילה שבאמת באמת יירשם בתולדותיה של הכנסת, לילה שבו הגלגלים מתחילים לנוע חזרה לכיוון הנכון. הנסיגה מהערכים הבסיסיים שעליהם מייסדי המדינה הקימו את המדינה הזאת הנסיגה הזאת נעצרת, ואנו מחזירים את מדינת ישראל למקום שבו היא הייתה מיומה הראשון: בית לאומי לעם היהודי, מדינה שבה הזכויות הלאומיות הן זכויות של העם היהודי,

רבותיי, מדינה שמעניקה שוויון זכויות אישי מלא לכל אזרחיה, דבר שכמובן איננו נפגע בשום צורה ואופן מנוסח החוק הקיים.

לכן אני פונה אליכם, חבריי באופוזיציה. יש לכם הזדמנות אחרונה לחשוב פעם נוספת, יש לכם מזל שאנחנו לא מצביעים כאיש אחד וכאישה אחת. יש לכם הזדמנות אחרונה לחזור לדרך בן-גוריון, לדרך יגאל אלון, לדרך גולדה מאיר, לחזור לציונות. תודה לשר המקשר, חבר הכנסת יריב לוין. אני מזמין את יוזם החוק, כפי שכבר נאמר, חבר הכנסת אבי דיכטר, להשיב למשתתפים בדיון. מייד לאחר סיום דבריו של חבר הכנסת דיכטר אנחנו נצביע. אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה, שרים, חבריי חברי הכנסת, ישבתי כאן שעות ארוכות לשמוע את הדוברים. היטיב לעשות את זה חבר הכנסת יהודה גליק, שלקח את הצעת החוק, ויכול להיות, מתוך האווירה החייכנית והעליזה שבה חבר הכנסת גליק הציג את הדברים, מה שהסתתר בין השורות, הוא אמר לרוב הדוברים שהתייחסו: גבירותיי ורבותיי, לא קראתם את החוק. פשוט לא קראתם את החוק. פה ושם יכולתי לראות התייחסויות שיכולתי לזהות את הנוסחים העתיקים. בכל אופן עברו שמונה שנים כמעט, והיו לאורך שמונה השנים האלה הרבה מאוד נוסחים, אבל חלק מחברי הכנסת לא טרח להתעדכן. הצוותים עבדו על הצעת החוק הזאת לאורך השנים, ובדגש מאז שהוקמה הוועדה בראשותו של אמיר אוחנה. הם ישבו ארוכות לדון וללוש ולנסות להרחיב את הבסיס של חברי הכנסת שרואה את עצמו שותף ותומך בהצעה הזאת. לכן היה די מפתיע לשמוע קצת התייחסויות שלא שהן לא מופיעות בהצעת החוק, הצעת החוק היא הפוכה מההתייחסויות שהושמעו כאן. השפה הערבית, על זה כמובן דיברתי כבר קודם לכן, אבל במונחים של התיישבות, שלקחו את זה להתיישבות יהודית, המילים "התיישבות יהודית" לא מופיעות כאן. מופיעה התיישבות לפי דת, לאום, ואני לא מצליח להבין. את שגב שלום הקימו, ידידי אבו עראר, כיישוב בדואי לכל דבר ועניין. קבעו שזה יישוב בדואי, קבעו שזה יישוב בדואי. כמו שאתה מכיר את שגב שלום ויישובים רבים, ריכוזים רבים, אספו בדואים מהפזורה וקבעו להקים יישוב בדואי. אז למה אפשר להקים יישוב בדואי ואי-אפשר להקים יישוב יהודי עם מאפיינים מסוימים בגלל סיבות מסוימות? ולמה אי-אפשר להקים יישוב דרוזי במקום מסוים מסיבות מסוימות? וכך הלאה וכך הלאה.

מה לעשות שבסופו של דבר הצעת החוק הזאת היא חוק-יסוד, ועוסקת בצורה הכי מובהקת, היא פשוטה, הכי עניינית, בשמה: "ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי". למען הסר ספק, (חוזר על הדברים בערבית.)

בס. בס. אני חושב שהאמירה הזאת, האמירה הזאת, האמירה הזאת, האמירה הזאת, האמירה הזאת, ידידי טלב, היא אמירה חשובה מאוד. חשוב שנבהיר לנו ברמת הלאום, וזה חוק לאום, הוא לא עוסק בפרט, הוא עוסק בלאום. ולכן, כשהיא אומרת שהמדינה תפעל לשימור המורשת התרבותית, ההיסטורית והדתית של העם היהודי, זה בקרב יהדות התפוצות. היא לא עוסקת בשימור המורשת של לאום אחר, בחוץ-לארץ, הכוונה. היא מדברת על הבטחת שלומם של בני העם היהודי, וזה גם ישראלים וגם לא ישראלים, אבל של כל אזרח ישראלי באשר הוא, יהודי או לא יהודי, כשמדובר במצב קשה, בצרה ובשביה, בין אם בשל היותו יהודי ובין אם בשל היותו ישראלי, יהודי, ערבי, דרוזי, מוסלמי, נוצרי, צ'רקסי ואחר. הסיפור של השפה העברית, שהיה עוגן אדיר להתנצחויות, הרי המושג הזה עבר שינויים לאורך שמונה השנים האחרונות כדי להגיע לניסוח הכי מאוזן, הכי נכון, הכי מדויק. בניגוד למה שאמרו כאן, אני פשוט מוצא לנכון לקרוא מתוך ההצעה שאתם הולכים להצביע עליה בעוד רגע: "עברית היא שפת המדינה" לא שפה רשמית ולא מונח אחר, "לשפה הערבית מעמד מיוחד במדינה, לדובריה זכות לנגישות לשונית לשירותי המדינה, פרטים לעניין זה ייקבעו בחוק"; "אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע במעמד השפה הערבית בפועל ערב תחילתו של חוק-יסוד זה". ואני מודה שכשהיו כאן התייחסויות אני זכרתי ניסוחים ישנים יותר, ששם הייתה שפה רשמית ושפה במעמד אחר. ואז נזכרתי מאיפה זה בא. חלק מהמתייחסים היו חתומים על ההצעה הזאת כשהם היו בכיסא אחר, במקום אחר. תגיד לי איפה אתה יושב, אני אגיד לך מה אתה חושב. חלק מהדוברים, אגב, בלי להניד עפעף, דיברו על הצעת החוק הזאת כאילו הם לא חתומים עליה בנוסחים הקודמים, שהיו אגב קצת יותר מחמירים. שמותיהם שמורים במערכת, כמו שאומרים. ולכן אני תוהה בליבי האם לא הגיעה העת, לפני הצבעה על חוק-היסוד, שהוא באמת הצד השני של המטבע של חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, ההוא עוסק בפרט והחוק הזה עוסק בלאום, ולכן הוא לא נכנס לזכויות האישיות. אני חושב שאחרי כל הדברים האלה, אחרי כל הדברים האלה, כשאנחנו אומרים: "ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי", שבה הלוח העברי הוא לוח המדינה והוא לוח רשמי, והלוח הלועזי הוא לוח רשמי, ולא הכנסנו את הלוח ההיג'רי, מה לעשות, מסיבות מובנות, לכן אני קורא לחברי הכנסת, אלה שקראו את ההצעה ואלה שיקראו את ההצעה, להצביע בעדה. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת אבי דיכטר. מי שמעוניין להצביע יכול לשבת. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק-יסוד: ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, בקריאה ראשונה. אנחנו מצביעים. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק-יסוד: ישראל,

חברי הכנסת, 64 בעד, 50 מתנגדים, אפס נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. הוועדה המשותפת, רגע.

רגע. חבר הכנסת חמד עמאר מודיע שהוא הצביע נגד, אבל זה לא ישנה את תוצאות ההצבעה. סליחה, טעות שלי. ההצעה תועבר לאותה ועדה שהכינה אותה לקריאה ראשונה, קרי הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת החוקה, חוק ומשפט. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת מיקי זוהר. בבקשה, אדוני. תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אני מתכבד להודיע על חילופי אישים בוועדות הכנסת, כדלקמן: מטעם סיעת ש"ס, חבר הכנסת דן סידה יכהן כחבר בוועדות הבאות: 1. בוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים והאלכוהול, במקום חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, 2. בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות במקום חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. חבר הכנסת ינון אזולאי יכהן כחבר בוועדות הבאות: בוועדה המיוחדת בראשות חברת הכנסת רחל עזריה, במקום חבר הכנסת יצחק וקנין, בוועדה המיוחדת לזכויות הילד, במקום חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות במקום חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. מטעם סיעת יש עתיד, בוועדת הכנסת, במקום חבר הכנסת אלעזר שטרן תכהן חברת הכנסת פנינה תמנו, בוועדה המיוחדת לזכויות הילד, במקום חברת הכנסת קארין אלהרר תכהן חברת הכנסת פנינה תמנו.

תודה רבה לחבר הכנסת מיקי זוהר. אנחנו עוברים להצעת חוק יסודות המשפט (תיקון), התשע"ח 2018, בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת ניסן סלומינסקי. ההצבעה של חבר הכנסת חמד עמאר לא נקלטה, והיא נרשמת בפרוטוקול, הוא הצביע נגד.

כהצבעה נגד. חבר הכנסת סלומינסקי, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, רבותיי השרים, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להציג בפניכם את הצעת החוק יסודות המשפט כפי שהוכנה על ידי ועדת חוקה, חוק ומשפט לקריאה שנייה ושלישית. הצעת החוק הזאת באה לומר דבר אחד: כמו שיש לנו אוניברסיטה עברית, כמו שיש לנו צבא עברי, כמו שיש לנו מדינה עברית, יש לנו גם משפט עברי. 3,000 שנה המשפט הזה קיים. אין המטרה ואין המגמה לשים אותו כמשפט המדינה. החוק בא ואומר דבר פשוט: כששופט יושב ודן, אם המקרה שבפניו יש חוק שאומר לו מה לעשות, החוק מכתיב, אם אין חוק, ויש פסיקה של בית המשפט, הפסיקה מכתיבה לו, והוא עושה לפי הפסיקה הזאת. אם הוא לא מוצא לא בחוק ולא בפסיקה הקיימת פתרון לנושא שלו, הוא יכול לעבור להיקש, לדמות דבר לדבר, ואם הוא מוצא פתרון שדומה לחוק מסוים או לפסיקה מסוימת הוא פתר את הבעיה. אם גם שם הוא לא מצא פתרון,

אומרת הצעת החוק, יכריע לאור עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של המשפט העברי ומורשת ישראל.

כדי שאני אקצר מאוד: היו דיונים בוועדה, ואני הבאתי בהתחלה הצעה שונה קצת. אחר כך שיניתי אותה להצעה אחרת, והיה דיון. לאור בקשות של חברי הוועדה מהאופוזיציה, נדמה לי שגם היושבת-ראש הייתה ביניהם ואלעזר שטרן מיש עתיד, שבאו ואמרו לי, אני אקבל את ההצעה שאומרת כך: ראה בית המשפט שאלה משפטית הטעונה הכרעה ולא מצא לה תשובה בדבר חקיקה בהלכה פסוקה או בדרך של היקש יכריע בה לאור עקרונות החירות,

היושר והשלום של המשפט העברי ומורשת ישראל, אם זה יהיה הנוסח אנחנו הולכים על זה, כך אמרו.

זה לא מה שנאמר. רגע, שנייה. לקח לי זמן. לקחתי שבוע, חשבתי.

אתם יודעים מה, אני מוכן ללכת, רק שלא יהיה מישהו שיחשוב שכאן רוצים להכניס את כל המשפט העברי בדלת האחורית. מדובר רק במצב שאין חוק לנושא, אין פסיקה, אין היקש. ואז, רק על העקרונות של החירות, הצדק, היושר והשלום של המשפט העברי. אמרתי, אני הולך על זה, וזה הנוסח שאושר ונמצא בפניכם. אני חושב שהיושר, הצדק והשלום אומר שגם האופוזיציה, כך קיוויתי, תצביע בעד, שיהיה לנו משהו, שיש פה גם המשפט העברי, שאין לנו מה להתבייש. כמו שאיתן אמר, זה לא מהפכה גדולה במובן הזה, כי מדובר רק על העקרונות, אבל לפחות משהו שכולנו נוכל להתלכד סביבו. לכן הסכמתי לנוסח הזה. ושוב, אני פונה לחבריי גם באופוזיציה:

תתמכו בזה, שיהיה לנו משהו שיתקבל ברוב גדול. תודה לכם. תודה רבה ליושב-ראש ועדת החוקה חבר הכנסת ניסן סלומינסקי. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים המסתייגים. המסתייגת הראשונה, חברת הכנסת מרב מיכאלי, חמש דקות לרשותך. תודה, גברתי היושבת-ראש. את יכולה לעשות שקט? חברי הכנסת שהחליטו להישאר במליאה, בבקשה לשמור על השקט כדי שנוכל לשמוע את הנאומים בנושא הכה-חשוב הזה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. אני רוצה לפתוח ולספר לכם סיפור, חבריי וחברותיי. אנחנו העברנו, לפני כשנה וחצי, משהו כזה, אולי, הוא נכנס לתוקף כבר, לפני כמעט שנה וחצי, חוק שקוראים לו חוק הסדר התדיינויות משפחתיות. חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, יושב-ראש ועדת החוקה, היה בהחלט פעיל בעניין הזה ועזר לנו להעביר את החוק הזה. שרת המשפטים ציפי לבני הייתה שרת המשפטים כשהתחלנו להעביר את החוק הזה. עניינו לגרום למי שהגיעו למקום הרע והכואב הזה של גירושים לעשות את זה בהסכמה עם כמה שפחות כאב, עם כמה שפחות מלחמות ומאבקים, לסיים כמה שיותר מהר לטובת כל הצדדים,

הילדות והילדים, את הפרק הכואב הזה. והינה סיפור שהיה באמת ביחידות הסיוע. חברים שם. חבר הכנסת ביטן, חברת הכנסת שולי מועלם, בבקשה, אם אפשר שם שקט. ביטן, שולי, בבקשה, אם אפשר בשקט. ועוד דקה. הינה, סיפור שהיה באמת באחת מיחידות הסיוע, שעושות עבודה מדהימה בעבודה על החוק הזה ומצליחות להביא לכך שלמעלה מ-50% מהמקרים שמגיעים לפתחן לא יגיעו לבית הדין או לבית המשפט להתכתשות. זוג שבאמת הגיע להסכם, ולא זו אף זו, הם הגיעו להסכם ולכל הסדרי המשמורת, המזונות וחלוקת הרכוש, והגיעו להחלטה שעל מנת להקל על הילדות והילדים את המשבר הקשה הזה של הגירושים הם יישארו לגור באותו בניין, בשתי דירות נפרדות כמובן, הוא בדירה משלו, היא בדירה משלה, אבל באותו בניין. שמעו דייני בית הדין הרבני שזאת החלטת בני הזוג ואמרו להם: לא,

במקרה כזה לא תקבלו גט. לא ניתן לכם גט. למה? משום שיש חשש שהגרוש יחוש חשק לפתע פתאום לבעול את גרושתו, ואנחנו לא נוכל לאפשר סיכון שכזה, ולכן לא ניתן לכם גט אחרי שהגעתם להסכמים המדהימים האלה ביניכם.

חברותיי וחבריי, מה שקורה במקום שבו שופטים לפי המשפט העברי. אלה דברים שקורים שם, לצערי, על בסיס יומי לגמרי. אלה דברים שקורים במדינת ישראל בערכאה שיש לה סמכות מקבילה לבית משפט במדינה דמוקרטית. ככה מתנהל יותר מדי פעמים דין לפי המשפט העברי. את זה אנחנו באנו ושמנו בחוק יסודות המשפט. זה מה שעומד כאן להצבעה, חברות וחברים, אל תטעו. זה בדיוק. הזוג הזה הם אנשים מאמינים, היא מאמינה והוא מאמין, ולכן הם נבהלו נורא לא רק מהאיום שהם לא יקבלו גט אלא גם מהעובדה שאוי ואבוי, המשפט של הדת שבה הם כל כך מאמינים אומר דבר כזה, ולכן אכן התפצלו מייד,

לא רק לשני בניינים אחרים, אלא לשכונות אחרות, משום שבשולחן ערוך כתוב שכונה אחרת. אבל מה אם היה מדובר בזוג שהם לא מאמינים? איך אפשר, חברותיי וחבריי, לכפות על אדם לא מאמין דין שהוא, בשונה מחוק של מדינה דמוקרטית, לא התקבל במקום הזה, לא התקבל על ידי נציגות שנבחרה, לא זכה לדיון של בעד ונגד, לא עומד בקריטריונים של דמוקרטיה, לא יכול לעמוד לשום שיפוט, משום שהוא איזה צו אלוהי שיש מי שמאמינות ומאמינים שירד מהר סיני, בסדר גמור, אבל באיזה עולם אפשר לכפות את הדין הזה על אזרח או אזרחית במדינה דמוקרטית? למותר לציין, חברות וחברים, שזה דין שאיננו מכיר בשוויון. הוא גם לא מכיר לא רק בשוויון בין לא יהודיות ויהודים ליהודים, הוא גם לא מכיר בשוויון בין יהודיות ויהודים. קודם כול הוא לא מכיר בשוויון יהודיות מול יהודים, כמובן, והוא ודאי לא מכיר בסוגי יהודים שלא בא לו להכיר בהם. ולכן אפילו בתור מדינה שאמורה להיות מדינת הלאום של העם היהודי כבר לא ברור בכלל שהיא עם החוק הזה יכולה להיות מדינת כל יהודיה ויהודיותיה. העניין הוא, ובזה אני אסיים, חברותיי וחבריי, ועל זה צריך באמת להסתכל בעיניים פקוחות נכוחה ולהבין, שהדברים האלה שאני אומרת, לצערי, הם המוטיבציה שמביאה לחקיקת החוק הזה: בדיוק הרצון לא לאפשר זכויות של שוויון לכל היהודיות והיהודים, לנשים, ללהט"ביות ולהט"בים, וודאי ללא יהודיות ויהודים. המוטיבציה שעומדת בבסיס הדברים היא בדיוק לשים בחוק יסודות המשפט את הדבר שיצטרך לאפשר לבית המשפט העליון, כל זמן שגם עוד לא העברנו את פסקת ההתגברות, להגיד: אני נורא רוצה לתת זכויות אבל ידיי כבולות, מה לעשות. ולכן, חברות וחברים, כל כך חשוב להצביע נגד הצעת החוק הזאת, ככל שהניסוח שלה הוא כאילו פשרני וכאילו לא כזה סיפור וכאילו נועד רק לתת כבוד למסורת שלנו. הכבוד שלנו כאן ועכשיו מחייב שנצביע נגדו. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. חמש דקות לרשותך. תודה לך, גברתי היושבת-ראש. שולחן הממשלה הריק, עמיתיי ועמיתותיי חברות וחברי הכנסת, הצעת החוק שאנחנו דנים בה היא חלק ממהלך כולל ורחב, מהלך זוחל אבל בעייתי ומסוכן. זה הדבר היחידי שהממשלה של נתניהו עושה בכנסת. היא לא מייצרת פתרונות, לא מתמודדת עם שאלות אמיתיות, לא נותנת תשובות למצוקות של בני אדם, לא מתווה דרך לצאת ממשבר הדיור, לא מסמנת אפיק לפתרון מערכת הבריאות הציבורית, לא מגדילה את השוויון בחברה הישראלית, לא מטפלת באופן מעמיק ורציני בבעיית העוני. מה שהממשלה הזו עושה זה שני דברים: האחד, מהלך מתמיד של העברת תפקידים משר לשר, בדרך כלל אנחנו תמיד מתחילים את המושב בזה וגם מסיימים בו. המהלך השני הוא מהלך של,

סדרה של חוקים, שהמטרה שלהם היא לשנות את יסודות השיטה, להרחיק את המערכת ככל הניתן מתפיסות מתקדמות של דמוקרטיה, של שוויון, של קדמה חברתית ולהפוך את המערכת ליותר לאומנית, יותר דתית, יותר שמרנית, יותר מדירה ויותר סגורה. והצעת החוק הזו היא חלק מהמהלך הזה. כאשר דוחפים את המשפט העברי לחוק יסודות המשפט לא עושים מהלך ניטרלי, כי הנוסח הקודם שהיה בסעיף דיבר באופן כללי על מורשת ישראל. מורשת ישראל היא דבר מאוד רחב ומגוון. מורשת ישראל כוללת בוודאי אלמנטים דתיים, שגם בהם, אגב, יש דברים יפים, יש גם דברים שמרניים וריאקציוניים, אבל לא רק דברים דתיים. מורשת ישראל כוללת הרבה מאוד דברים יפים שאפשר להתחבר אליהם, ודווקא אותם אתם רוצים להרחיק מהתפיסות של המשפט שלנו. אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של יהודים בעולם, אפשר למצוא בתוכם את קרל מרקס ואת רוזה לוקסמבורג, אנשים שבוודאי אפשר הרבה ללמוד מתפיסות המשפט שלהם ולהיעזר בחשיבה שלהם לטובת המשפט הישראלי. האם שופטי ישראל מספיק מכירים את המבוא לביקורת המשפט של הגל, אותו חיבור מבריק של מרקס הצעיר, תפיסה מבריקה של איך תפיסת המשפט עצמה יכולה להגביל את ראיית השופט ואת ראיית המשפט? הלוואי. הלוואי שהיו מציעים לשופטי ישראל לקרוא את הטקסט המבריק הזה של מרקס. אפשר היה להציע לשופטי ישראל, כמו שאמרתי, לקרוא גם את רוזה לוקסמבורג, המהפכנית היהודייה, ילידת פולין, שנרצחה בגרמניה על ידי הימין הקיצוני בינואר 1919. גם לה יש טקסטים מרתקים על מקומו של המשפט בשיטה החברתית, על התפקיד שהוא ממלא, על היתרונות והחסרונות של משפט ככלי חברתי. אלה דברים נפלאים שנמצאים בתוך ההיסטוריה היהודית, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה היהודית במבט רחב. אבל לא לזה אתם מתכוונים. אפשר להגיד גם שאולי נלמד מזיגמונד פרויד, גם הוא יהודי דגול בן המאה ה-20. הכתיבה שלו על המעמקים של הנפש האנושית, על אופני הפעולה שלה ועל התהליכים שמאפיינים אותה יכולה מאוד לסייע לשופט כאשר הוא בא לבחון את התהליכים שנמצאים בפניו. האם מציעים ללמוד מפרויד?

לא מציעים ללמוד מפרויד. אולי תגידו שמציעים ללמוד מאיינשטיין, עם התפיסות המתקדמות שלו.

צריך לומר, איינשטיין לא היה רק פיזיקאי דגול, הוא גם היה הוגה דעות עם חשיבה מחודדת ונפלאה. היום אנחנו עוסקים למשל בשאלה של הכרזת מלחמה, אולי היינו מביאים לשופטי ישראל לקרוא את הטקסטים של איינשטיין על מלחמה, על מהי מלחמה ומה צריך לעשות כדי לצמצם ולהקטין את סכנות המלחמה. אולי היינו מביאים לשופטי ישראל לקרוא את הטקסטים הנפלאים של איינשטיין על סוציאליזם. אלה דברים שבאמת היו מרחיבים את האופקים של שופטי ישראל. האם שופטי ישראל מכירים את הטקסט הזה של איינשטיין על סוציאליזם? זו אחת המסות הנפלאות שכתבו יהודים במאה ה-20. לצערי, אדוני חבר הכנסת סלומינסקי, מציע הצעת החוק הזו, הם לא מכירים את הטקסט הזה של איינשטיין, סוציאליזם מהו, למה סוציאליזם, וגם הצעת החוק שלך לא הולכת לשפר את המצב בעניין הזה. הצעת החוק שלך הולכת להפוך את שופטי ישראל לבעלי מבט יותר צר, לא יותר רחב, ועל כך כולנו צריכים להצטער. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. חברת הכנסת יעל גרמן, ואחריה, חברת הכנסת מיכל רוזין.

גברתי היושבת-ראש. חבריי וחברותיי, אני רוצה לענות, אני לא יכולה לומר שהוא ידידי, לשר יריב לוין, שאני חושבת שמעטים הקשיבו לדבריו,

פשוט כל פעם שאני מקשיבה לו ומאזינה לו אני פשוט מזועזעת. מי אתה שתחלק ציונים מיהו ציוני ומיהו לא ציוני? ואיזו תפיסה של דמוקרטיה יש לך כשאתה אומר שאתה רוצה לראות באופוזיציה ציונים?

אתה תקבע מי יהיה באופוזיציה? אתה יכול לקבוע מי יהיה בקואליציה. באופוזיציה יהיו כל מי שלא חושב כמוך, ולא אתה זה שתאמר אם הוא כן יהיה ציוני או לא יהיה ציוני. לפי אמות המידה שלך, אדוני יריב לוין, וגם של חבריך, בגין הוא לא ציוני. כי בגין אמר "יש שופטים בישראל". ולא רק זה, בגין קבע חד-משמעית שאין בכלל הפרדת רשויות במדינת ישראל, ושלמעשה הרשות המבצעת והרשות המחוקקת חד הן, ולכן הוא אמר שחייבת להיות ביקורת שיפוטית, ולכן הוא אמר שבית המשפט העליון חייב לבקר את החוקים שאנחנו מחוקקים כאן בכנסת, שהם למעשה החוקים שהממשלה רוצה. כך אמר בגין, אז הוא בוודאי לא ציוני. יותר מזה, בוודאי גם הרצל לא היה ציוני. אני משוכנעת שחלק מהדעות של הרצל בוודאי לא היו ציוניות, וגם פינסקר. ומי יודע מיהו בכלל ציוני? אז אל תחלק ציונים. אני לא אבוא ואחלק לך ציונים אם אתה וחבריך ציונים או לא ציונים. אבל יש דבר אחד שאני אומר, לך ולכל החברים בקואליציה, יש לזה ביטוי שאני לא אומר, אבל מה שאני כן אומר: איבדתם פרופורציה. ואיבדתם את הפרופורציה מפני שאתם לקיתם במחלה שנקראת היבריס. וכבר האלים ביוון אמרו שאותו אדם שלוקה בהיבריס, העונש הוא איבוד פרופורציה. וברגע שבן אדם מאבד פרופורציה, הוא מאבד את כל מה שיש לו, כי הוא קודם כול הופך להיות שיכור כוח. כל החוקים שאתם מעבירים היום ומחר ואתמול בכנסת נובעים משיכרון כוח, מכך שאתם לא מבינים שלכוח יש מגבלה ושאי-אפשר להעביר חוק רק מפני שיש לו רוב. צריך להאזין לציבור, צריך להקשיב לרחשי ליבו. מי שמאבד את היכולת להאזין לציבור, להאזין לרחשי ליבו, אינו ראוי לשלטון, ואתם לא מקשיבים. לכאורה, חבר הכנסת ידידי סלומינסקי, מה נעשה? שום דבר. רק הוספנו את המילים "המשפט העברי", לא שינינו שום דבר, השארנו את "יסודות החירות והצדק והחופש", השארנו אפילו את "מורשת ישראל" שזה שפינוזה, אולי גם איינשטיין ובובר ועוד, רק את "המשפט העברי". אבל חבר הכנסת סלומינסקי, בעת הזו, כאשר כולם מדברים על הדתה, ואתה יכול לחשוב שאולי אין הדתה, אני חושבת שיש הדתה, וציבור גדול חושב שיש הדתה, המשפט העברי מפחיד. המשפט העברי מפחיד, מפני שהוא נשען על הלכות שמדירות נשים, על הלכות שבאות ואומרות שאסור לשלב נשים בצבא, על הלכות שבאות ואומרות שאסור לתת זכויות שוות לקהילה הלהט"בית, על הלכות שגורמות לאי-שוויון בחברה שלנו. אז איך אתה רוצה שאנחנו נצביע בעד המשפט העברי, שההלכות שלו מדירות וגורמות לאי-שוויון ולפיצול ולשסעים בתוך החברה, שכל כך זקוקה היום לאחדות? מן הראוי שלא תביאו את כל החוקים המפלגים והקונטרוברסליים האלה.

כפי שאמרתי, גם לשלטון יש מגבלות. תודה רבה לחברת הכנסת יעל גרמן. חבר הכנסת מוסי רז, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברות וחברי

אדוני השר, אדוני יושב-ראש הוועדה, מציע החוק, עכשיו אתם רוצים משפט עברי? במשך רבע שעה חיכינו שראש הממשלה יוציא מילה בעברית והוא לא הוציא, אז אתם עכשיו רוצים משפט עברי שלם? יש הרבה דברים במשפט העברי שאני אוהב. אולי גם יש הרבה דברים במשפט העברי שאני יכול לפרש אחרת ממך. נתחיל מהתורה, אפילו, שאני אוהב, ואולי גם שם יש דברים אחרים שאני יכול לפרש אחרת ממך.

בתורה כתוב שצריך לחלק את הארץ תמורת שלום. בפרשת לך לך, אברהם אבינו: אם תימינו ואשמאיל, אם תשמאילו ואימינה, יש כמובן חלק מהדיברות שכולנו עושים אותם. אבל השאלה שאני רוצה לשאול היא אחרת לגמרי. תארו לכם שהייתם שומעים על איזשהו פרלמנט בעולם שקיים כבר כמה עשרות שנים, נגיד 70 שנה, לא בהכרח, ובמשך השנים הללו התגבשה בפרלמנט הזה מסורת שבה יש דרך לחקיקה. מה דרך החקיקה הזאת? בעצם חוק עובר בשלוש קריאות, למעשה ארבע קריאות, אם זה חוק פרטי, ובקריאות האלה הוא גם עובר בין הקריאות לוועדה, מקיימים דיונים, יש הסתייגויות, דנים בכל מילה ומילה, וכך עובר החוק. ועם הזמן מתקדמים. משום שדברים שנכונים ל-2018 הם לא נכונים ב-1948, יש לנו היום הרבה דברים בחוק שלא ידענו על קיומם ב-1948, הגישה השתנתה, הטכנולוגיה השתנתה, הרבה דברים השתנו. ואז פתאום, ברגע אחד, באים ואומרים: נהדר שעשינו עבודה של 70 שנה, נהדר שדיברנו על כל דבר, ועכשיו אנחנו נקבע שבכל דבר שלא חשבנו עליו, איך אמרת? אם זה לא מופיע בחוק או לא מופיע בפסיקה או לא מופיע באיזה סמ"ס שמישהו שלח למישהו, לא יודעים, אז יחולו החוקים מלפני אלפיים שנה. זה נשמע הגיוני? יש בהם דברים טובים, יש בהם דברים רעים, אבל אנחנו לא מקיימים עכשיו דיון, לו היינו אומרים: בואו נקיים דיון מרתוני על כל המשפט העברי ונראה איפה הוא יכול להחליף, איפה הוא לא יכול להחליף, איפה יש מקום לדיון, איפה אין מקום לדיון.

לפניי, בעיקר חברות הכנסת, גם חברת הכנסת גרמן, גם חברת הכנסת מיכאלי, הביאו דברים מהמשפט העברי שהם בלתי נסבלים עבורנו היום. ואנחנו יכולים להביא עוד הרבה דוגמאות כאלה. ויכולים להיות גם דברים יותר טובים. אז הכול יבוא כאיזשהו תחליף לכל מקום, לכל לקונה שהמחוקק לא חשב עליה, שהפוסק לא חשב עליה? הרי אתה מבין שזה לא הגיוני, לא סתם אתה יושב פה לבד עכשיו. אתה רוצה להביא איזשהו הישג לבית היהודי, להראות שהבאת איזשהו חוק, והקואליציה נגררת אחריך, כשאני חושב שרובם הגדול מבינים שהדבר הזה לא סביר. אתה יכול לבוא ולהגיד: יש כמה דברים יפים במשפט העברי, בואו נעביר אותם בחוק. יכול להיות שתמצא לזה שותפים גם בצד הזה של הבית, אולי אפילו מאנשים שהם לא יהודים בבית הזה, מחברי כנסת ערבים, גם זה יכול להיות. אבל לבוא ולהביא את הכול כמקשה אחת, כשאנחנו גם לא יודעים מתי ישתמשו בזה? הרי איש מאיתנו פה לא יודע באיזה מקרה יחשוב השופט או תחשוב השופטת שאין לזה שום אמירה בחוק. אנחנו הרי לא יודעים, אנחנו לא יכולים לדעת, מאיפה נדע דבר כזה? גם אתה לא יודע, ואתה גם אומר את זה ביושר. אתה לא יכול לדעת מתי זה יקרה, באיזה מקרה יחשבו שעל הדוגמה הזאת לא חשבו, ורק לפני אלפיים שנה חשב עליה מחוקק עברי. זה הרי בלתי הגיוני לחלוטין. תנסה לחשוב על דוגמה, אני מציע לך שכשאתה בא לענות, תנסה לחשוב על דוגמה במשפט הישראלי, בפסיקות הישראליות, בדיונים שעלו בבתי משפט ישראליים, לא משנה כרגע אם זה באזרחי או בפלילי או בכל דבר אחר, שבה לא היה חוק ולא הייתה פסיקה והשופט היה יכול לבוא ולהגיד:

זה מופיע באיזו מסכת בגמרא או בספר או בפסוק כזה בתורה או במשהו אחר, וזה פותר לנו את כל הבעיה, וזה דבר שיכול לספק את הבית הזה. אני נותן לך את התרגיל הזה, בוא תחשוב אם אתה יכול לתת דבר כזה, כי אני אתפלא מאוד אם כן, ואם אתה תוכל להניח את דעתנו שתמיד זה יהיה לטובה ולא יהיה בדרך כלל לרעה.

תודה רבה לחבר הכנסת מוסי רז. חברת הכנסת מיכל רוזין, איננה נוכחת, חבר הכנסת עיסאווי פריג' אינו נוכח. חבר הכנסת איתן ברושי. גברתי היושבת-ראש, יושב-ראש הוועדה, השר, חברי הכנסת, בשעה המאוחרת הזאת אפשר להמשיך את הדיונים הקודמים ולשאול לאן אתם בדיוק רוצים להגיע,

בזמן הקצר שעומד לרשותי אני רוצה לשאול: מה חסר למערכת המשפטית שהחוק הזה מוסיף לה, ואיזה כוחות יתווספו לה? אני מוצא לנכון להקדיש את הדקות האלה לאנשי המרחב הכפרי, לחקלאות, להתיישבות, שעומדים בחודשים האחרונים בפני גל טרור שהפך לפשיעה לאומנית. לא ניתן לתאר את מה שאנחנו מגלים, את חולשת המערכת והאם היא מקבלת פה כלים. לפי המשפט העברי, אולי יהיו לה כלים שאין לה ביכולת הקיימת לעצור את הגל שמאיים על קיום החקלאות וההתיישבות, גם על אנשים ביישובים וגם על שדות ועל מרחבים ועל אמצעים. אני חושב שלא ניתן לתאר את החולשה הזאת, עד כדי נטישת שטחים, עד כדי נזקים שאין להם פתרונות. וממשלת ישראל, שהוכיחה שהיא יודעת להגיע לכל מקום שהיא רוצה בלי המשפט העברי, אין מקום בעולם שבו מישהו הרים יד על יהודי, ישראלי ולא הוכחנו שאפשר להגיע ולטפל בכל מקרה, גם בדברים הדמיוניים ביותר, והינה, עם מערכת המשפט, עם שרת משפטים מאוד אקטיבית, לא מצליחים לשים סוף לעניין הזה. פניתי גם לראש הממשלה. מחר מתקיים דיון בוועדת הפנים, ואני מעריך שבלי דיון בקבינט ובלי דיון בממשלה ובלי החלטה שמתכוונים לטפל בזה, יש שר חקלאות מהבית היהודי שהחקלאות לא כל כך מעסיקה אותו, ככל שאני יודע, עיקר המאמצים שלו מופנים לדברים אחרים, גם המשאבים הכספיים.

ישנו השר לביטחון פנים, שהודה בפניי שלא מסוגלים ארבעה-חמישה שרים לשבת ולעשות תוכנית, רק ראש הממשלה, שכידוע הוא עסוק יותר מכל השרים, לא מרובם.

אני שואל את עצמי, במה הממשלה מתעסקת? מה חסר למערכת המשפט, למערכת החוק, כדי לתפקד במדינה מתקדמת כמו מדינת ישראל? מה היה חסר עד היום להגיע להישגים של 70 שנה, ובהחלט יש במה להתברך ולהתגאות? מה בדיוק אתם עושים בתקופה האחרונה, על איזה פער אתם מכסים? מה לא השגנו ב-70 שנה שנשיג איתכם בשנים הבאות? מה היה חסר לדור שהקים את המדינה ועשה את מה שעשו עד היום, שאתם משלימים את זה בחוקים הזויים כאלה? בעיקר אתם יוצרים פיצול, פירוק החברה וחוסר יכולת לעמוד במבחנים, וכנראה נעמוד בפני מבחנים קשים. אז בוודאי, הרי כבר בעשרת הדיברות כתוב לא לגנוב, אז מה זה הגנבות האלה שלא פוסקות עד כדי חיסול החקלאות? עד ששר האוצר מצא פתרון לשרפת הבתים בחיפה וזיכרון, והוא הכריז על זה פשע לאומני, ואז רשות המיסים מממנת את כל הפיצויים לכל הבתים. לנו אין ספק שהפשיעה הפכה לטרור לאומני. הממשלה לא ממהרת לקבל החלטות. מה בדיוק תועיל ההחלטה היום? מה היא תשנה לגורל ההתיישבות והחקלאות, כשאתם מדברים על ארץ ישראל השלמה והורסים את מה שבין הירדן לים? לכן אני חושב שאין לנו כאן על מה לברך, והחקיקה הזאת היא אי-הבנה של הבעיה המרכזית. ראינו הערב קבלת החלטות שלא תתרום שום דבר. אין בה שום תרומה ושום משהו שיביא אותנו למקום יותר טוב, יותר רחוק. לכן נדמה לי שמה שהממשלה זקוקה זה לא למשפט עברי, אלא לשכל ישר יהודי. צריך לחזור לשכל הישר, ולחזור לסדר העדיפויות, ולחזור לומר את האמת, שמה שאנחנו זקוקים לו זה יעדים ברורים, מטרות ברורות, אחדות וליכולת לממש את הדברים המרכזיים, ולא להוביל אותנו לשבילים של אין מוצא. המשבר הזה של הפשיעה החקלאית, שיעלה מחר גם בוועדת הפנים, ובזמן הקרוב אני מקווה שגם במקומות אחרים, לא ייפתר בלי שהממשלה תחליט שהיא רוצה לפתור אותו, בלי להביא את זה לקבינט, בלי להביא את זה לממשלה ובלי לקבל החלטה ולבנות תוכנית פעולה.

ארבעה-חמישה שרים לא מדברים אחד עם השני, לא יושבים, לא עושים שום דבר, ואולי בשעות האלה עוד חקלאי עוזב את האדמה ועוד אדמה נשארת לא מעובדת ונטושה או עוברת לידיים אחרות. נא לסיים, אדוני.

למי שבא מהבית היהודי, שמדברים על שלמות הארץ ומדברים על ההתיישבות, אבל לא מתכוונים באמת. משפט סיכום, אדוני. אני מבקש לומר שמה שנחוץ זה נחישות, מה שנחוץ זה מדיניות, מה שחשוב זה עקביות, מה שחשוב זה להגדיר ברור את המטרה. המשפט כפי שהוא מתנהל בתקופה האחרונה לא מביא את הבשורה. תודה רבה. אני מבקש לשמור על

חבר הכנסת עיסאווי פריג'. אחריו, חברת הכנסת רויטל סוֵיד. בבקשה, אדוני. סויד. אני סולחת לך רק בגלל השעה.

מה אמרתי, סויד?

אז זה בגלל השעה. עיסאווי, עד חמש דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברים וחברות, ידידי השר התורן, העמיסו עליך עכשיו. אתה משאיר את האישה ואת הילדים, לא ישן בבית. חבל. אבל חברים, קורה דבר מעניין.

רוצה לחזור לכדורגל. תראה, במשחקי כדורגל כל מאמן חושב לפני משחק איך להתכונן למשחק.

חושב איך להתכונן.

יש מאמנים כאלה שאומרים: אני רוצה, איך שהמשחק מתחיל, לתת בליץ, התקפה, לשגע אותם. ויש כאלה שאומרים: תשחקו, תעבירו את הזמן, ורבע שעה אחרונה ניתן את המתקפה וננצח. אז ישב לו ראש הממשלה חודש וחצי עם האסטרטגים ואמר: איך אנחנו צריכים לתכנן

המושב הקרוב, את המהלכים. ראש הממשלה צריך אסטרטגים? הוא אסטרטג. הוא אסטרטג.

כבוד השר צחי, מה עשה ראש הממשלה. מה אמר? אנחנו נראה להם כמו שצריך, נתחיל את המושב בבליץ. תראה מה עשו היום התקיימה ישיבת נשיאות, ונדונו שם הצעות לדיון בוועדות והצעות לסדר-היום. כל מה שלא בתוכנית של ראש הממשלה, לא צריך לקבל. יעני, דהיינו, פשעי תג מחיר, אסור להעלות לדיון, תדחו את זה, אל תקבלו את זה. בשום פנים ואופן לא לתת, כלא עזה וההרג שקורה בעזה, תתרחקו מזה. התוכנית היא חוק הלאום, המשפט העברי, ואני אראה להם בהצגה שלי על איראן. אני אתחיל אחד-אחד. התחלנו בהצגה. כשעושים הצגה, חברים, לוקח להם זמן להכין את המקום, את הציוד, איפה כל דבר יעמוד ואיפה כל דבר יעמוד. ראיתי ארון מלא קלסרים, ארון דיסקטים, טלוויזיה. כמה זמן ראש הממשלה עבד בשביל הדברים האלה? כמה שבועות. במאי ועריכה וכל הדברים האלה. הוא תכנן אותם כמה שבועות. הרי כל הציוד שהיה על הבמה, צריך להכין אותו מראש, איך הדברים, איך אני אבוא ואיך אני אעבור, ואיך אני אלך, ואיך אני אסתובב, באיזו זווית אני אשים את הקלסרים. הכול מבוים. ראינו את זה. אז התוכנית הייתה מלפני כמה שבועות. כנ"ל התוכנית של היום: להתחיל את המושב, וככה נעצב את הבחירות שעומדות בדרך. זה שקוף. משחק שקוף. ולא יעזור, יושב-ראש ועדת החוקה, ניסן, שאתה עולה לכאן ואתה אומר לי "משפט עברי", "צבא עברי", "אדמה עברית", "עבודה עברית" כל מה שתגיד זה בולשיט. זה בולשיט. אתה מבין, אתה ילד טוב, עומד כאן, מבצע את המשימה שלך, את האסטרטגיה, מה שמציירים לך, ומכניס לי את המשפטים שאני שומע: כמו שיש לנו צבא עברי ואדמה עברית, יש לנו משפט עברי. חברים, ממי אתם מפחדים? אני הגעתי למסקנה: אתם מפחדים מעצמכם. אתם מפחדים מעצמכם.

70 שנה הקמתם מדינה לתפארת, ואנחנו רואים ויודעים כל דבר, ובכל זאת אתם באים עם אצבע בעין: עוד הלאמה ועוד חקיקה ועוד דברים שמראים על פחדים. ממי אתם מפחדים? ממי? אני רוצה להבין, ממי? נא לסיים. אני מסיים, אדוני. אתם משדרים פחד, פחד,

הפחד, והשקר החבל שלו קצר, במהרה תיפלו יחד איתו, וצריך להחליף אתכם בהקדם האפשרי. תודה, אדוני. תודה, אדוני. חברת הכנסת רויטל סויד.

אחריה, חבר הכנסת יואל חסון. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, יושב-ראש ועדת חוקה, חבריי חברי הכנסת, ממשלה

לרסק את בית משפט העליון שלה, ממשלה שמנסה להסיר מהדרך את כל שומרי הסף שלה, ממשלה שלא מסוגלת להכניס בחוק לאום, שהיא מציגה אותו כחוק הדגל שלה, ומציגה אותו כחוק שהוא תעודת הזהות שלה ותעודת הביטוח שלה לשנים הבאות, של העם, לא מסוגלת להכניס בו את המילה שוויון ואת העובדה שמדינת הלאום של העם היהודי היא גם דמוקרטית, מדינה שלא מסוגלת לראות את הערכים של מגילת העצמאות, שאנחנו כה מכירים, עם שוויון לכל אזרחיה, ללא הבדל דת, גזע ומין, זו ממשלה שכבר מזמן התחילה לתקוף את עצמה ולהחליש את המבנה החברתי של המדינה. מה היה לנו היום? חוק הלאום, החוק שלך עכשיו, חוק יסודות המשפט, פסקת ההתגברות, שמרחפת ככה מעל כולנו מה משותף לכל זה? המשותף לכל סדרת החקיקה הזאת, שלא רק שלא תעבור אלא היא רק באה להצהיר, המשותף לכל החקיקה הזאת הוא אחד: זו חקיקה של ממשלה, של חברי כנסת שרוצים לקחת את כל מה שאנחנו חיים בו ולפלג, ולשסות, ולא לאחד, לקחת אדנים שכל כך ברורים, עם זכויות אדם, עם זכויות יסוד, עם הגדרות ברורות, עם בית משפט חזק שאנחנו מתהדרים בו, להשליך את כל זה הצידה ולהוביל במקום זה לאומנות. כשאני מסתכלת על השר יריב לוין, שעמד פה, ועל חבר הכנסת דיכטר, איך הם דיברו אל האופוזיציה, ששכחה מה זה להיות ציונית, שמצטרפת לאותם שופטים ששכחו מה זה להיות ציונים. כשאני מסתכלת על זה ואני רואה, אני אומרת: וואו, בסוף המסר הזה עובר לציבור. בסוף הציבור הזה בא ואומר: יושבת פה קבוצה של אנשים, והם באופוזיציה והם לא ציונים, והם אנטי-דת, והם אנטי-משפט עברי, שזה ממש לא נכון, חבר הכנסת סלומינסקי, איך שגם אתה הצגת את הדברים שלך, והם בכלל, מבחינתם, אותם חבר'ה פה באופוזיציה, כל מה שהם רוצים פה זה רק זכויות אדם, מדינת כל אזרחיה. אין לי כבר מושג מה אתם מעבירים לציבור, אין לי מושג מה אתם עושים, אני יודעת רק דבר אחד, שהחרחור והסכסוך והפילוג שאתם יוצרים בחקיקה הזאת, שכל אחד מכם יודע שלא תעבור, לא חוק הלאום, ולא פסקת ההתגברות, אף אחד מהחוקים האלה לא יעבור קריאה שנייה ושלישית, אתם עושים את זה בשביל שני דברים: החברים שלך במפלגה, חבר הכנסת סלומינסקי, יש להם תפיסת עולם אידיאולוגית מאוד קיצונית, ימנית, ולכן הם רוצים להעביר את החקיקה הזאת, או לפחות להציג את זה לאלקטורט שלכם. ואתם, השר צחי הנגבי, בממשלה ובליכוד, יש לכם ראש ממשלה שכרגע,

נלחם על חייו. הוא נלחם על חייו הפוליטיים, ולכן הוא נכנע לכל הגחמות האלה, ולכן הוא גם רוצה לרסק את שומרי הסף האלה, ולכן הוא נאלץ לחבור. וכך קורה שהמסר שאתם מעבירים בשנת ה-70 לציבור במדינת ישראל הוא מסר מסוכן. כשעמדנו פה קודם בחוק הלאום, שהצבעתם בעדו בקריאה ראשונה ואמרתם שהוא תעודת הזהות, איזו תעודת זהות? מה היה בה, בתעודת הזהות הזאת? מה היה כל כך נחוץ בה? הדגל מעוגן, וירושלים מעוגנת, וכל מה שיש בה מעוגן. אבל לקחתם את מה שבאמת היה אדן, ומה שהוא באמת היה עוגן: מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, היא יהודית ודמוקרטית ומקיימת שוויון לכל אזרחיה, ולא הצלחתם להכניס את המשפט הזה. וכל זה למה? כי התעקשנו. מה התעקשנו להוריד מחוק הלאום? התעקשנו להוריד מחוק הלאום את העובדה שהערך היהודי יגבר על הערך של הדמוקרטי. זה מה שרציתם ולזה התנגדנו. ברגע הזה לקחתם את החוק ופירקתם אותו מהכול. אתם במסלול מסוכן. אתם במסלול מסוכן, ולא רק שהממשלה תוקפת את החברה, הממשלה תוקפת את המדינה.

תודה רבה, חברת הכנסת סויד. חבר הכנסת יואל חסון, היה פה הרגע. נחמן שי, בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מודה שאני לא מבין את העניין הזה, האם כבר פרצה המלחמה או עומדת לפרוץ? מה מצב החירום הלאומי שכנסת ישראל, ביומה הראשון, ב-02:15, אם אני לא טועה, מקיימת בו דיונים? מה קרה? זה יום עבודה חדש במדינת ישראל, של 18 שעות רצוף? זה איזה סידור חדש? לא מבין. חוזרת הכנסת, תדון בשניים-שלושה חוקים, יש עוד יום ועוד יום ועוד יום, ברוך השם, שבועות לפנינו. התחושה הזאת של הלא-נורמליות הפכה להיות לנורמליות שלנו. ככה עובדים. או שעושים את הכול ביום אחד ומחר סתלבט, כבר לא צריך. עשינו את זה, מה, הלכנו הביתה ב-04:00. אני מודה שאני לא מבין את החשיבה מאחורי זה, אלא אם יש פה איזו תוכנית עבודה שאומרת: בואו נסחט את הלימון הזה עד הקצה

ואז נלך לבחירות, ואז נשגע עוד פעם את המדינה. יש לנו תוכנית,

אתה לא רואה עדיין את האור שבקצה המנהרה, את החושך. אז אני אומר לעצמי,

מישהו צריך להסתכל על התמונה הכוללת. זה לא משנה, כולנו נחיה פה, ברוך השם. זה לא מחר, זה כבר היום, אבל זה תהליך הפוך ומטורף לחלוטין. אני לא מתפלא שגם בניהול המדינה יש איזה מין פיקים, עליות וירידות, עליות וירידות, רצים מתכונה לתכונה, כמו שקרה היום, שהכניסו את מדינת ישראל לחרדה גדולה במשך שעות ארוכות: או-טו-טו ראש הממשלה הולך לדבר לציבור, בשעה 20:00. על רקע מה שקרה אתמול בסוריה ובעת האחרונה בסוריה, היה ברור שאו שמכריזים מלחמה, עכשיו כבר לא צריך, שני אנשים יכולים להכריז על מלחמה. לדעתי זו מדינה,

אם עוד מאחדים אותם, אז בכלל אדם אחד קם בבוקר ויוצא למלחמה. יש גם שיר ילדים, תכף, אני צריך להיזכר במילים. הוא קם בבוקר ואנחנו יוצאים למלחמה. אה, כשהוא קם בבוקר הוא עם. כן, נכון. לא שמעתי. אני מוכרח לבדוק עכשיו, במדינת הגמדים. הגמדים, יפה. ידעתי שצחי, שהוא יותר קרוב ממני לגיל הזה של השיר, הוא יזכור את השיר במדינת הגמדים, אבל צריך להגיד תודה שזה לא רק ראש הממשלה,

אה, נכון, זה כבר יכול היה לצאת לפועל. פעם אמרו: הממשלה, הקבינט, נקטין,

מטבח אצל גולדה, בשולחן, בין הקפה לתה. עכשיו, גמרנו, לא צריך יותר. אז אני אומר לכם, זה לא עובר אצלי, הדברים האלה, וזה לא יכול להיות.

אם אנחנו רוצים, ואני חושב שרובנו ככולנו רוצים, לחיות במדינה שמתנהלת על פי איזושהי מסגרת, את הדבר הזה צריך להפסיק. עכשיו אני רוצה לומר משהו.

מה שנשאר מהקואליציה, כי כולם הלכו לישון לעוד איזה שעתיים,

שיהיה לכם כוח למחר,

זה לא מחר. זה היום, באמת, זה לילה שחור. זה לא לילה לבן בצבעים.

אנחנו עובדים, זה לילה שחור, הדברים שאנחנו עושים פה. אני רוצה, באמת, כמה זה חשוב, התיקון הזה? אני שואל אותך, ידידי, כמה זה חשוב לדחוף לא רק עכשיו,

זה בא עכשיו, את התוספת הזאת של המשפט העברי? האם באמת שופטי ישראל, שהיו צריכים לשקול, ואני מאמין, אני חושב שגם אתה מאמין,

כמו שהחוק מחייב אותם והעולם שסביב החוק נבנה.

הערכים ששופט שופט לגביהם הם באמת מרכזיים, הוא לא התעלם מהמשפט העברי? הוא לא הבין? מורשת ישראל לא מספקת אותנו? היא לא אומרת מספיק? הוא לא יודע שהיה משפט עברי לאורך ההיסטוריה של העם היהודי, בכתובים ובעל פה?

אני חושב שזה מאגר חשוב, אני לא מבטל אותו. אני האחרון בבית, אני לא אחרון, אבל בהחלט לא מבטל את המורשת של עם ישראל ואת ההיסטוריה שלו,

ודברים שליוו אותו לאורך חייו הארוכים. אבל לא היה צריך את זה. באמת, לא היה צריך את זה. אני חושב שמערכת המשפט ידעה, ואם גם תחקור, גם תמצא שזה היה. אז העברתם עוד דבר אחד. ושפכת על זה, כמה ישיבות? עשרות ישיבות של הוועדה, לא הרבה?

אבל קצת, השקעת. יש לנו הרבה דברים לתקן בחברה. יש לי אמון מלא במערכת המשפט שהביאה בחשבון, ב-02:00. הרי עוברים חוקים לא רציניים, והם עוברים בדקה ונגמר. אז למה עומדים כל כך הרבה זמן ומדברים? אתה אולי צודק, תשאל את עצמך למה אתה נמצא פה, כי אני מתייחס לתופעה הזאת. כדי להתייחס. למה, אני גוזל את הזמן של הכנסת? אתה צודק אולי, אני לא גוזל. לפעמים צריך להעיר, כדי שביום שני הבא לא נשב עוד פעם עד 03:00. מישהו צריך לחשוב על התופעה הזאת ולשקול את זה שיקול נכון.

זה חוק מיותר, חבל שמחר לא יהיה פה אף אחד. לא, לא יהיה. היום זה לא מחר. היום הזה מחוק. ומחר ישבו ועדות ויבואו הנה אנשים שרצו להיפגש.

בין היתר גם בוועדת החוקה. הם לא יהיו. והשדולות שחברים ירצו לקיים, זה יום עבודה שנלקח, אבל אני לא אחזור לזה, כי חבל על הזמן. אתה אמרת. אז אני אומר, את החוק הזה לא היה צריך. גם חוקים אחרים שהגיעו היום, היה צריך להשקיע בהם יותר מחשבה. והבליץ הזה הוא מיותר בתכלית, הוא לא מוסיף שום דבר לא לגופו של עניין ולא לכבודה של הכנסת. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת איתן כבל. חבר הכנסת יואל חסון, בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אנחנו ביום הראשון של פתיחת מושב הקיץ, וכפי שאמרתי בדבריי הקודמים, יש פה נושאים הרבה הרבה יותר דחופים וחשובים לדבר עליהם, לטפל בהם, אם זה כאן במליאה או בוועדות הכנסת. זה כבר היום השני, יואל.

אתה צודק, אתה צודק, ביום השני. ואנחנו כילינו את זמנה של הכנסת על חוקים שחוץ ממטרות פוליטיות אין בהם שום תועלת ושום תרומה לחברה הישראלית, למדינת ישראל. אין בזה שום בשורה וחזון מעבר לאינטרסים פוליטיים, או של המציעים או של הממשלה, כמו החוק הזה, שכולנו יודעים באיזה סערה הוא התחיל, באיזה כיוונים ונוסחים, ובסוף נגמר בקול ענות חלושה שלא משנה דבר. ניסן סלומינסקי, חבר הכנסת המכובד, אתה יודע את זה, אתה יודע את האמת. אתה יודע שגם אצלך בבית קיפלו אותך בנושא החוק הזה ויצרו חוק עכשיו, שאמרו: יאללה, ניתן את הביס לניסן, שגם הוא ירגיש בסדר ושיהיה פלאייר יפה בפריימריז ותוכל להגיד שהעברת את חוק המשפט העברי ותו לא. אין בזה שום ממש. אנחנו, כאופוזיציה, אנחנו כאופוזיציה, ועכשיו אני מדבר בשם כל סיעות האופוזיציה, ידענו במושב הקודם לנהל מאבקים משמעותיים חשובים על דברים שחשבנו שהם דברים שעלולים או עשויים לסכן את החיים שלנו כאן כחברה דמוקרטית וחופשית, אבל אנחנו לא נלחמים מלחמות דון קישוט. אנחנו לא נלחמים מלחמות בחוקים שאנחנו יודעים שאין בהם ממש ואין בהם דבר, ולכן לא נשתתף במשחק הזה. ואני מודיע, בשם סיעות האופוזיציה, שאני מושך, גברתי היושבת-ראש, את כל הדוברים של האופוזיציה בדיון הזה, ואנחנו מבקשים לגשת להצבעה מייד עכשיו. והיינו גם מציעים שכל אחד מהמצביעים בקואליציה או באופוזיציה יצביע על פי צו מצפונו ועל פי חשיבות החוק, אז אני בטוח שלא יהיה רוב לחוק הזה.

תודה רבה לחבר הכנסת יואל חסון. חבר הכנסת ניסן סלומינסקי יעלה לסכם את הדיון. בבקשה. למה זה נופל תמיד במשמרת שלי? בכוונה. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת,

אתחיל איתך, רק כדי שניכנס לאווירה, זה נשמע כמו איום. הפוך, הפוך. התכוונתי שאני אתחיל איתך, אני אענה לך. סליחה, חס ושלום.

שתי דוגמאות מההיסטוריה, כי פשוט אולי שכחנו את ההיסטוריה. בשנות ה-50 הייתה שאלה אם צריכים לשלם פיצויי פיטורים. עוד לפני שהיה ברור שמשלמים הייתה שאלה. אמרו: בוא נשאל יהודי חכם. שאלו את הראשון לציון או את הרב עוזיאל. הוא אמר: ודאי שכן, כתוב בתורה. כתוב בתורה: "הענק תעניק", שברגע שאתה משחרר אתה צריך לתת לו, "הענק תעניק", פיצויי פיטורים. פשוט, נכנס חוק פיצויי פיטורים. באותה תקופה לא ידעו איך להתייחס לאדמות מדינה, קרן קיימת, למכור? לא למכור? באו ושאלו. אמרו: פשוט. כתוב: "והארץ לא תִמכר לצמִתֻת" לא מוכרים קרקע של המדינה,

רק מחכירים את הקרקע. אחרי שבע שנים, מותר למכור, יש "חוק הפרוזבול", כי אחרת לא ייתנו הלוואות. את זה כבר הלל תיקן בזמנו. עוד הרבה לפני כן, שבת. עזוב את הצד הדתי. בתורה השבת מופיעה פעמיים, פעם אחת כחוק דתי ופעם אחת כחוק סוציאלי: למען ינוח שורך, עבדך וכו'. יש לנו יום מנוחה, פשוט. אבל אני יכול להראות לך, אני יכול להראות לך כל כך הרבה חוקים. השבת אבדה, כמעט כולו נלקח מהמשפט העברי, השומרים, לא תעמוד על דם רעך. כל כך הרבה דברים נלקחו,

דברים יפים, מכובדים. אז כשאתה שואל מה זה נתן,

זה היה בהקמת המדינה. חיליק נמצא פה?

אני לא יודע אם הוא זוכר את זה. הייתה לנו פעם שיחה, אז אולי לא איתו. לא חשוב, לא איתו. הרי עד תקופה מסוימת רוב הציבור הדתי והמסורתי היה במפלגת העבודה, הצביע למפלגת העבודה. בן-גוריון אמר: אצלי נמצאים דתיים הרבה יותר מאשר בכל המפלגות הדתיות. ואיפה זה היום?

כי בהקמה, המייסדים, בן-גוריון, אחרים גם הדו-שיח פה על הבמה היה דו-שיח שונה לגמרי. אני אתן לכם אולי דוגמה: הייתה מסורת, וזה ליווה את מפלגת העבודה. כך היא קמה, עם אהבה לזה, וכנראה היא התרחקה מזה. לאט-לאט, לא יודע, היא התרחקה מזה, והציבור עבר לכיוון אחר. אני יושב פה ואני שומע ואני רואה איך מעמיסים בדבר, מצד אחד יואל אומר שאין בו כלום, אבל מצד שני איך משקיעים בו. שמעתי את חברתי מרב מיכאלי, איך היא משקיעה את כל מה שיש לה בחוקים מסוימים בהלכה היהודית שלא מתכוונים לזה, והיא יודעת שזו לא הכוונה, ואם מישהו חושב שיש פה מזימה ואיזה תכנון, אסטרטגיה,

לאן התגלגלתם ולאן נפלתם? אין כאן את כל הדברים האלה. קצת מסורת, קצת משהו שמקשר אותנו למסורת היהודית. ועוד כתבנו: העקרונות של הצדק והיושר, שאף אחד לא יחשוב שמחר כתוצאה מזה כל אחד יצטרך להניח תפילין. לא על זה מדובר. אני מדבר על מה שמאחד את עם ישראל, ואם אתם שכחתם מזה. תצאו לרחוב, תשאלו את עם ישראל. ל-70% מעם ישראל המסורת חשובה יותר והם רוצים מסורת ישראל. הם לא רוצים את מה שהיום אתם מייצגים, הם רוצים את מה שפעם ייצגתם. תבדוק כמה חברי כנסת אני אומר שוב: אני עבדתי עם גלילי ועם כל האחרים בתיאום, חילוקי דעות, אבל עבדנו, היו לנו בסיסים משותפים. בסיסים משותפים היו לנו. איך המפד"ל, גם המפד"ל הייתה כל הזמן שם. הבית הלאומי למשהו, אבל מה קרה לכם, אני שואל. אני לא מדבר עלייך, את עברת מכאן לכאן, אז אני לא יודע. אבל מה קרה למה שנקרא פעם מפלגת העבודה, שהייתה עם המסורת, עם אהבה לזה. כאן היה דו-שיח זה לא נכון. את מכוני הגיור בצה"ל אתם סגרתם, המפד"ל. איפה המתונים? אני רק רוצה להראות לכם דו-שיח בין שני ראשי מפלגת העבודה פה. היה דיון שמלווה את עם ישראל מהקמת המדינה אם צריכים חוקה או לא צריכים חוקה. עלה לפה שר החינוך פרופ' בן-ציון דינור ודיבר בהתלהבות עצומה והוכיח שכן צריכים חוקה. ומאיפה הוא הוכיח את זה? מהתורה. הוא אומר: הינה, יש עשרת הדיברות. עשרת הדיברות זה התמצית, זה החוקה. אם ככה, הוא אומר, צריכים חוקה. עולה אחריו בן-גוריון, ראש הממשלה, תראו דו-שיח שהיה פה, שהיה ממפלגת העבודה, עם המסורת. אומר לו בן-גוריון ומביא לו את כל הפסוקים שהיו במתן תורה, נשיאים ורוח וגשם וזה. הוא אומר לו: אבל אתה טועה, אדוני, אין לעשרת הדיברות שום עדיפות על כל מצווה אחרת בתורה.

ובגלל שיש כאלה שחושבים, אז כבר מתקופת התנאים הפסיקו להגיד כל יום, פעם היה נהוג לומר כל בוקר את עשרת הדיברות, וחכמים הפסיקו את זה.

כי זה נתן תחושה שכאילו יש איזה עדיפות לעשרת הדיברות על כל המצוות. אמר לו בן-גוריון: אין עדיפות. ולכן גם ההוכחה שלך היא לא הוכחה, ולא צריכים חוקה.

אני לא מדבר על החוקה, אני רק מדבר על דו-שיח בין שר חינוך במדינת ישראל, מפלגת העבודה וראש הממשלה. דו-שיח, לא מה שאני שמעתי פה, שכל מילה זה כאילו משהו אחר לגמרי. שמה, מסורת, ואני חושב שרוב הציבור רוצה את זה. והחוק הזה לא מדבר על להכניס חוקים ולא מדבר, איך אומרים? שמנו את זה כבר אחרי יסודות הצדק, היושר,

כל הדברים שכן, על העקרונות, הדברים היפים. ומה אתם מעמיסים בתוך כל זה? אני אומר את זה בצער. לא היה חוק ב-1980 שאמר שצריך להסתמך על המקורות?

הוא אמר "מורשת ישראל". הוא אמר "מורשת ישראל". שנה אחרי כן אומר נשיא בית המשפט העליון שהיה אז, השופט יצחק כהן: למה אתם משתמשים במילה "מורשת ישראל", שלא אומרת כלום? תכתבו "משפט עברי", הוא אומר למחוקקים.

אומר הנשיא אהרן ברק שמורשת ישראל בשבילו זה לא מה שאת מתכוונת. הוא אומר שזה יכול להיות האנציקלופדיה עברית, זה יכול להיות הספרים של כל מי שאתם רק רוצים, והוא לא השתמש במשפט העברי בכלל. הוא הביא חוק מניו זילנד, מהאיים האלה וכל זה, אבל לא מהמשפט עברי. מורשת ישראל, ניסן, איפה אתם בעניין של "לא תגנוב"? כל כך הרבה זמן אמרתי: בואו נכתוב "משפט עברי ומורשת ישראל", שניהם. אני אומר את זה שוב, אני מדבר על שופטים, הרי. מדובר כאן בשופט שיושב, ויש את החוק. החוק מחייב, נקודה, זה לא בא לשנות את זה. אם יש חוק, זה פותר, אם אין חוק ויש פסיקה של בתי משפט, הפסיקה מחייבת והשופט יעשה את זה לפי זה. החוק לא משנה. אם אין לא את זה ולא את זה,

אתם בעניין של "לא תגנוב"? מה העמדה שלכם, זה כלול בחוק או לא כלול? שנייה אחת, אני באמצע. אז אם יש פסיקה, בשלב הבא השופט יכול לעשות היקש, הוא יכול לדמות דבר לדבר. דרך אגב, אהרן ברק אמר: אני נעצרתי שם, פתרתי הכול דרך ההיקשים. זה דומה לזה, דומה לזה, נגמר הסיפור. בסדר גמור. שופט שלא מוצא גם את זה, לא מצליח, אז אומרים לו: אתה יודע מה, בוא תציץ במשפט העברי,

אם תמצא שם משהו שייתן לך נחת רוח, קח את זה. לא ימצא חן בעיניך, תישאר בהיקש, תמצא משהו אחר. מה רע בזה? לא מדובר כאן על דברים, מדובר על העקרונות, על דברים יפים. אם תקראו את פסקי הדין,

של סגן נשיא בית המשפט העליון השופט מנחם אלון, שברוב פסקי הדין שלו מכניס משפט עברי, תראו איזה יופי. גם שופטים של היום, לא, אני אומר, ועושים את זה. נכון. אתה רוצה שנשוחח על זה, ניסן.

מבינה שיש זמן, אז אפשר לשוחח איתך.

לא שומע. היא שואלת אם אפשר לשוחח. ודאי שאפשר. פעם לא רציתי לשוחח איתך? רגע, אבל סתיו רצתה לשאול אותי משהו. אני שאלתי איפה אתם בעניין של "לא תגנוב". אז אני רוצה לומר לך, מה אתה עושה עם המשפט העברי, שהרב אליהו,

"לא תגנוב" זה על בני אדם, "לא תגנוב" זה רכוש.

אני מבין את השאלה שלך. אם זו הדרך שאנחנו הולכים בה, בבקשה. אז כמו שעמד כאן מישהו, נדמה לי שאת, והסברת כמה החלק הזה מפצל ומפצל ומפצל, ומי שישב פה ושמע את החלק הזה שדיבר,

כי אתם מתריסים נגדנו. רק החלק הזה מפצל? והחלק הזה לא מפצל כל הזמן?

לא מפצל כל הזמן? תשמעי, כל אחד שדיבר פה, איזה דברים הוא העמיס. במקרה הוא גם העמיס את זה על החוק הזה, שאין בו שום דבר. מה לא העמיסו. זה לא פיצול? רק הצד הזה?

בואו לא נעשה תחרות מי מפצל יותר, מי מכניס פיצולים, מי פוגע בשני. איך אומרים, אף אחד כאן לא יכול להיות נקי, בטח שלא הצד הזה יותר מזה, אני גם לא רוצה להגיד שזה יותר מזה, זה חטא שכולנו לוקים בו, אבל להגיד שרק הצד הזה ופה הצד הזה כולו נקי, אבל ניסן, אתם מעבירים את סדרת החקיקה הזאת,

שכחתם שפעם הצד הזה היה בקואליציה.

והיא שגורמת, פעם הצד הזה היה בקואליציה והעביר דברים שהיו לו נוחים, והצד השני חרק שיניים. בסדר, אבל זו דמוקרטיה, אין מה לעשות. אנחנו לא מדברים פה על נוחות, אנחנו מדברים על אחדות. להראות לך כמה חוקים הצד הזה העביר, שהיום הוא הצד הזה,

כמה דברים הוא העביר? אנחנו לא מדברים על דברים שלא נוח. אנחנו מדברים על חוסר האחדות והפיצול, ופילוג. לא גירשו אותנו? לא עשו כלום? אני לא רוצה לדבר על כל הדברים.

סליחה, יעל. מה שרציתי לומר לך, כשאני אמרתי לך שאני פוחדת מהמשפט העברי זה בין השאר בגלל הרב אליהו, שבא ונותן פסק, ממש פסק, בשאלה אם מותר למסוק זיתים של ערבים. הכוונה היא אם מותר לגנוב. והוא נותן פסק ואומר שמכיוון שכל הערבים גנבים, אז מותר למסוק, מותר לגנוב מהם. אני מפחדת מהדברים האלה. אני מפחדת מאותם רבנים שמתנגדים לגיוס נשים, לשילוב נשים לצבא. אני מפחדת מזה.

אני לא אעמוד פה ואחלק ציונים לרבנים או לאחרים. אין לזה שום קשר לחוק שאנחנו מדברים עליו. אבל גם זה משפט עברי.

אני מדבר על עקרונות הצדק, היושר של המשפט העברי, ושזה לא סותר שום חוק של מדינת ישראל, שום פסיקה של בית משפט, שום היקש, כי כל אלה לפניו. אז איך אפשר מזה להגיע לדברים? זה לא קשור לזה, זה לא שייך לזה, ואת יודעת את זה טוב. אלא מה, אנחנו מעמיסים. אז או ששמענו "משפט עברי" אז אוטומטית, למישהו זה פתח את השולחן ערוך, למישהו זה פתח את התפילין שצריך להניח, למישהו זה פתח, זה לא זה. זה לא החוק הזה. אבל זה עלול, זה לא יכול להגיע לזה. איך, לְמה? מה שאת אומרת זה בניגוד לחוק, נכון?

לא יודעת.

ניסן, אתה טועה. מה שאת אומרת זה בניגוד לחוק, נכון? לא, ניסן, אתה טועה. מה שהוא אמר, לדעתך הוא בניגוד לחוק, נכון? אני לא יודעת, הוא אמר שזה בניגוד, לא, אני אומר שלדעתך זה בניגוד לחוק,

אם זה בניגוד לחוק זה נגמר כבר ברמה הגבוהה, זה לא מגיע לזה בכלל.

אני אומר שיש לו את ההיקש, יש לו את ההיקש והוא יכול להכריע. השופט ברק, כמה שנים הוא היה שופט עליון, נשיא,

למדתי מההיקש, פתרתי את הכול.

לא, מה שאני בא ואומר, אני חושב שמה שברק עשה זה לא טוב.

למה?

עוד פעם, זה לא החוק הזה. אני לא בא להגיד לך שיש שולחן ערוך. לא כתבנו שולחן ערוך וכל הדברים האלה. באמת, נו. בלי קשר, לא כתבנו שולחן ערוך, יעל, יעל, אני אומר, לא כתבתי שולחן ערוך, ואת יודעת טוב וכולם יודעים שאנחנו לא מתכוונים כאן לשולחן

בסדר. אני יכול לחיות בלי, מה אני אגיד לך. אז איך אומרים, צא מזה. אל תהיה להוט, זה לא ישפיע עליך.

אני רוצה לחזור לנושא. שמעתי את כולם וכאב לי הלב, אני אומר על אמת,

אני אומר שוב למפלגת העבודה, והיו לי גם שיחות אישיות: כל כך התרחקו מהמסורת, ואני חושב שהציבור אומר לכם את זה בקלפי.

שתגיד לנו?

שתקבע מי קרוב למסורת או, למה אתה אומר דבר כזה?

באמת, באמת. אז אל תסכים איתי. לא ביקשתי שתסכים.

כי כך אני מרגיש. יואל, ככה אני מרגיש, כי אני עברתי את זה, תסתכל על הצלחת של היושב-ראש שלך, תתבייש לך. אני מדבר על מה שאנחנו עברנו. אתה פשוט,

כי אתה רוצה שוב, לא היית פה כשדיברתי. חלק גדול מהזמן שלנו היינו במפלגת העבודה, חלק גדול מאיתנו היה חבר במפלגת עבודה, חלק הלך איתה, ואיפה הם כולם? הלכו. ניסיתי להסביר למה. אמרתי את זה לכמה מאנשיכם בשיחות עוד לפני שנתיים-שלוש. לא הבנתי, ניסן, היית חבר מפלגת העבודה? לא, אנחנו הלכנו איתם. אמרתי שהרבה מאיתנו היו והמפד"ל היו. אמרתי, אפילו את אלקנה הקמתי עם מפלגת העבודה. מי שחתם לי על הקמת אלקנה היו פרס,

וגלילי דחף את זה.

שהיה ראש המינהל לבנייה כפרית, מי שזוכר, הוא שהביא. מפלגת העבודה עשתה לי את זה, בכבוד, ביופי, מה שנקרא. לא נראה לי שאתה מכבד אותה, איך שאתה מדבר עליה. תסלח לי, תסלח לי, מאוד מכבד. אני רק אומר שהיום זה קצת שונה, וזה חבל. זה כואב לי. מסכים איתך. דרך אגב, מה אתה חושב, שאין לי ביקורת עצמית? בטח שיש לי. גם הליכוד של בגין השתנה.

בטח שיש לי ביקורת. נו, מה, בסדר. אני רק הסברתי, כי שמעתי עכשיו,

את הצד הזה, אז אמרתי מה כואב לי.

אתה יכול לקבל, טוב. לא לקבל, גם טוב.

אני אמשיך לעבוד איתך אם נוכל להמשיך לעבוד על חוקים חברתיים ועל כל מה שתרצו. אני רק אומר מה חבל לי, ואל תעמיסו את כל מה שיש לכל אחד על הכול, על ביבי,

על הכול, על בתי הדין, על החוק הזה. זה באמת לא שייך, וחבל. נו, מה אני אגיד? בסדר. סלומינסקי, תשמע, לפי היהדות והחוק העברי צריך ללכת לישון. זה כבר גזל שינה. תגיד לו שזה גזל שינה. אני מבקש ממך, אם אתה יהודי טוב, תשתף פעולה, זה

אם היינו עושים הסכם, סלומינסקי, אתה עושה לנו עכשיו גזל שינה. לפי החוק שעומד לעבור עכשיו, זה גזל שינה. אבל אתם עשיתם עד עכשיו גזל שינה. אני מבחינתי חשבתי, אני לתומי חשבתי, שחרית של ותיקין תכף. דרך אגב, לשאלה שלכם, החוק הזה היה צריך לעלות כבר לפני הפגרה. הוא היה צריך לעלות לפני הפגרה. כבר פעמיים הוא היה על סדר-היום ופעמיים באו וביקשו ממני, יואל לא הסכים להגיע להסדרים,

וביקשו ממני: תשמע, זה ייקח זמן, בוא תוותר. אמרתי: ואללה, אני אוותר. אחר כך עוד פעם: תוותר. אני לא רציתי.

דבר שני, אם באמת כולנו היו חושבים ככה, ברבע שעה היינו גומרים את הסיפור. שניים-שלושה אנשים היו אומרים מה הם חושבים, נגמר הסיפור וממשיכים הלאה, כמו כל חוק פשוט,

אני לא יודע לְמה הפכתם את כל זה וכל זה.

שיגיעו אנשים.

בוודאי גזל, אבל לא הגיעו אנשים.

להפסיק אותו ואתה לא מפסיק אותו. מה עושה ניסן באייר? אם אין עוד שאלות בנושא הזה אני רוצה שנלמד יחד כמה דברים מהמשפט העברי. לא, דחילק, תביא משהו מהאייטולות. יש שתי אפשרויות: או דו-שיח או שנראה קצת מהמשפט העברי. בוא נמשיך בדו-שיח. לא אכפת לי.

אבל המשפט העברי, אני רואה את העובי של הספר הזה,

מה אתם הולכים לעשות עם פסקת ההתגברות ביום ראשון? אתם הולכים להעלות את ההצעה לוועדת שרים? נכון לרגע זה, כן. מה זאת אומרת נכון לרגע זה? נכון לרגע זה. אני לא יודע מה יקרה בעוד שבוע. אם הייתי יודע לפני כמה שעות מה יקרה יותר מאוחר,

אלה הולכים להיות ימים של תהפוכות. גם אתה הולך להתעקש שאם לא, אתה לא תצביע עם הקואליציה? נקווה שלא נגיע, רוב של 61, לפחות שמשהו מועיל יצא, מוסי, מוסי, בוא ביחד נלמד את זה, רק שנראה מה זה משפט עברי. הבאתי ספר שיש בחדר, אמרתי, בוא, קצת, ביחד. רק תגיד לי, במשפט העברי, מה יכול להיות מצבו של ביבי? אוה. אוה. עדיין סקילה וזה יהיו בתוך התהליך? בכל אופן, אנשי כנסת הגדולה, זה הפורום שאנחנו נקראים על שמם, כנסת ישראל, הם אמרו שלושה דברים:

"הוו מתונים בדין" לא כמו שחושבים פה, או כמו שיעל שאלת אותי, עם

"הוו מתונים בדין". די, די, זה עינוי, נו. אז מה את רוצה שאני אעשה? מה את רוצה שאני אעשה? תיקחו את המשפט העברי, תניח לנו. שלי, תנהלי איתו דו-שיח. אם החלק הזה יצא החוצה, אז אני מסכים. נו, מה אתם רוצים? הם דיברו איתי על המשפט העברי כל מיני דברים נוראיים. בואו נראה מה זה משפט עברי.

"הוו מתונים בדין". ניסן, כתוב בספר גלגל הצלה? אנחנו חייבים גלגל הצלה. הוו מתונים בדין. יש שלושה דברים שאמרו אנשי כנסת הגדולה: "הוו מתונים בדין"; דבר שני: "העמידו תלמידים הרבה" תעסקו הרבה בחינוך. דבר שלישי: "עשו סייג לתורה" תהיו חכמים. די, זה מתחיל להיות מגוחך.

יכול להיות, נו, אז מה אני אעשה? מה את רוצה? אני חושב שזה לא מגוחך. שלי, אני חושב שאם פעם אחת קוראים פרקי אבות, כמה דברים יפים, אם זה נקרא מגוחך אז אוי לנו. והדברים שנאמרו כאן קודם, אם הם לא מגוחכים וזה מגוחך,

עולם הפוך. הסיטואציה הזאת מגוחכת. זה משהו אחר, אבל זה תמיד קורה. ואין להכביר מילים על כך. אבל זה קרה גם בצד ההפוך. תקשיב, זה מגוחך שאתה עומד שם ומטיף לנו מוסר. אני לא מטיף מוסר. אז מספיק. אנחנו אנשים מנומסים, אנחנו שומרים על כבודך, אבל יש גבול. מה את רוצה שאני אעשה עכשיו? שלא תטיף לי מוסר. תשתוק שעה. אבל מה את רוצה? מה אנחנו עושים עכשיו? אולי תענה לאיתן כבל על השאלה שלו: מה דינו של ראש הממשלה לפי המשפט העברי? הינה, גם זה בטח בספר שלך. פרקי אבות? זה בפרק ב'. זה בכרך השני. שמעון הצדיק, "הוא היה אומר, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים". אלה היסודות שלנו, כל אחד, איך שהוא מקבל את זה. עוד משנה. מה עברת, לאיזה ספר? אתה רוצה את הספר שלי? פרקי אבות. זה לא בסדר? לא מקובל עלינו,

רצה הקדוש ברוך הוא, כשאני אראה פה את עליזה עם הסימנים אני אגיד: רבי עקשיא. שמעיה ואבטליון, אתה יודע מה הדבר המרגיז בסיטואציה? שיש במה שאתה עושה סוג של התנשאות. ממש לא. אתה יודע את זה? מה אתה רוצה שאני אעשה? הדבר הכי נכון לך ולכולנו זה שתמשוך את החוק שלך. אוקיי, אז זו המחלוקת בינינו.

אתה עומד עכשיו, אבל זו המחלוקת, אדוני. לא, ממש לא, ממש לא. בדיוק הפוך. ממש לא. ניסן, אתה גם לא צריך למשוך את החוק, תן להצביע. בוא נצביע. אני מסכים להצעה של מרב. אוקיי, עוד מעט נעשה את זה. טוב, עוד דבר אחד, עוד דבר אחד, ששמעיה ואבטליון, נשיא ואב בית דין, אחד נשיא ואחד אב בית דין: "אהוב את המלאכה, ושנא את הרבנות, ואל תתוודע לרשות". איציק, זה ממש,

זאת התשובה על השאלה של איתן כבל. אה, לא היית קשוב. איתן, תהיה קשוב, איתן.

אם אפשר עוד פעם. שמעיה ואבטליון, אחד נשיא ואחד אב בית דין,

"אהוב את המלאכה, ושנא את הרבנות, ואל תתוודע לרשות"; תתרחק כמה שאתה יכול מהפוליטיקה ומהרשות.

כל מילה כאן נכונה. זה לא עובד בוועדה לבחירת דיינים. אוה, אל תתחיל עם זה. אתה יודע טוב טוב שבוועדה לבחירת דיינים,

בסדר. עד התקופה האחרונה מפלגת העבודה, לצערי, הלכה דווקא עם החרדים ובחרה דיינים חרדים, ולמוחרת היו באים בטענות: למה בבתי הדין דנים כאלה?

אתה צודק, בגלל שהרב סדן והרב לוינשטיין,

אנחנו מדברים על דיינים עכשיו. הדתיים הלאומנים הם כל כך יותר נאורים. זה מדהים.

היה הרב סתיו, נניח סתם, הפערים הם פשוט עוצרי נשימה.

היו דיינים שאפשר היה, אבל באופן מסורתי,

הלכו עם החרדים. בסדר, נו. הרב סדן, מאור הגולה. שמש, ממש שמש בגבעון דום. כל הזמן חשבנו שאם נתמוך בהם, הם יצביעו עבורנו. שמש בצוהריים. ואף פעם זה לא עבד. אל תאבד תקווה, אבל, איתן. טוב. עוד דבר: "חכמים, היזהרו בדבריכם". גם מקובל. טוב, הלל ושמאי, "הלל ושמאי קיבלו מהם. הלל אומר: הווי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה"

טוב מאוד.

תמשיך, ניסן, אתה עוד לא הגעת לפרק ב'. בסדר, מאה אחוז. ניסן, אתה יכול לדבר איתי, לספר לי סיפורים. מה? אתה יכול לדבר איתי.

עוד עצה טובה, למי שרוצה: "הוא היה אומר: אם אין אני לי,

וכשאני לעצמי, מה אני, ואם לא עכשיו, אימתי". עוד פעם: "אם אין אני לי, מי לי" אם אני לא אעזור לעצמי, מי יעזור לי? "וכשאני לעצמי" אבל אם אני כן חושב על עצמי, אז מה אני? קצת צניעות, קצת ענווה. "ואם לא עכשיו, אימתי" אל תתמהמה. אם צריך לעשות משהו, תעשה את זה. "שמאי אומר: עשה תורתך קבע. אמור מעט ועשה הרבה. הווי מקבל כל אדם בסבר פנים יפות". ניסן, נראה לי שהחבר'ה שלך, לא. אולי, לא יודע.

אני רק רוצה שנראה שדיברו על צד אחד של היהדות או על משהו. המשפט, תראה איזה דברים יפים יש פה. "שמאי אומר: עשה תורתך קבע. אמור מעט ועשה הרבה", זה נכון, ו"הווי מקבל כל אדם בסבר פנים יפות". ואללה, מה יכול להיות יותר טוב מזה?

וואו, יש כאן עוד משהו שהוא לרעתי עכשיו. משהו שהוא לרעתי. בדיוק.

"שמעון בנו אומר: כל ימיי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. ולא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. וכל המרבה דברים מביא חטא". זה חומר למתחילים.

זה מצער אותי מאוד. תביא לפחות משהו hardcore. בסדר, נו, מה אני אעשה, אנחנו מתחילים מהבסיס. מרב, מתחילים מהבסיס. רציתי להביא את הרמב"ם, בסוף אמרתי: אולי פרקי אבות.

נשיא ישראל, "רבן שמעון בן גמליאל, אומר: על שלושה דברים העולם עומד: על הדין ועל האמת ועל השלום".

זה מה שאתה מעביר בשיעורים, לא.

seriously, אני רוצה להגיד לך, עכשיו אני רואה אותך באור חדש לגמרי. לא, לא, תבואי, זאת הרמה? זה מה שאתם מעביר בשיעורים? לא, כשאת, על זה אתה מבזבז את ימיך? ומילא ימיך, ימי התלמידות המסכנות? כשתבואי, אם תרצי, ואני מזמין אותך, כשתבואי לשמוע שיעורים שאני נותן, אני חושב שאת תיהני מאוד. זה אחרי ששמעתי איך הגדרת את המשפט העברי, אז אני חושב ששווה שנשמע גם את הצד הזה, את לא חושבת? זה לא המשפט העברי?

אמרתי, זה רק הבייסיק של הבייסיק. נו, מה, הבסיס לא טוב? בואו נלך לבסיס. הלוואי שעל פי הדברים האלה הם היו שופטים, ואתה יודע את זה. בואו נחזור לבסיס, אדרבה. בואו נחזור לבסיס. לא פלא שתלמידי ישראל נכשלים במבחני הפיז"ה. טוב. רבן שמעון בן גמליאל, רבן גמליאל אומר: "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ". לפחות תלמד משפט עברי. למה אתה מלמד מוסר? זה משפט עברי. זה לא משפט עברי?

אז מה זה משפט עברי? מה, משפט עברי זה לא זה? יפה תלמוד, מה זה, הייתה הסעה? כמעט כולם נכנסים בבת אחת.

רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. כן.

שרק יורידו אותי. מה, חושבים שזה תענוג פה לעמוד ככה? לא תענוג גדול.

רק שלגבי שתיקה האכסניה לא מתאימה. גם שתיקה, וגם יפה תלמוד תורה עם דרך

טוב, אני מתקדם. רבן גמליאל. יאללה, ניסן, צחקנו, נהנינו, היידה.

את רק יודעת שאני פה מקבל הוראה, מה אני יכול לעשות? זו הפוליטיקה. אני אומר את האמת.

ניסן, תן קצת ספירת העומר.

על שלושה דברים העולם עומד, ניסן, ספרת ספירת העומר?

רגע, אני לא שומע.

ניסן, תעבור למגילת איכה.

מה שנקרא, פעם זה היה מהצד הזה, פעם מהצד הזה, היה עושה אותו דבר. אין לנו, זו הדרך, מה אני יכול לעשות? לא היינו מביאים כזה חוק ב-02:00 להצבעה.

אני הייתי שמח אם היו שמים את זה ב-20:00,

בערב. לא אני המסדר. נו? טוב. נו, יאללה, ניסן, תמשיך. אוקיי. הם אמרו שלושה דברים: "יהי

שלו ולהגיד: וואו, כל הכבוד, ולהתקרב, ולחבב. מה את בוחרת לעשות? ההצעה כאן, להיות עם עין טובה, לא עם עין רעה. אם ככה היינו מסתכלים אחד על השני, חילוקי הדעות היו יכולים להישאר, אבל הכול היה ברמה אחרת, בדרך אחרת. כבר קראתי את הארץ של מחר. בסדר.

רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע, הגיע זמן תפילת שחרית. סיימתי כבר את של היום.

לא, דודי,

אתה ממהר? בטח. אתה ממהר? אני מקזז אותך עכשיו. אתה רוצה שאני אקזז אותך? בבקשה. אם אתה יוצא החוצה אנחנו מתחילים בהצבעות. בינתיים, איך אומרים, נלמד עוד משהו, בסדר? אנחנו נעביר חוק שאם מישהו שצריך לנאום ולא נואם, הוא יורד מהבמה. מישהו שצריך לנאום ולא נואם? לא, אז קודם כול, בוא תעביר חוק שמי שעולה לפה, שידבר רק על הנושא שלגביו הוא עולה ולא על דברים אחרים. לא, לא, לא, לא. אה, חכם. תתחיל עם זה קודם. אחרת אתה יכול לדבר על שמיים וארץ, על כל מיני דברים שלא רלוונטיים,

זה הדמוקרטיה.

לשתוק? לא לשתוק. פה אני, אז דבר.

"כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו, וכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו, אין רוח המקום נוחה הימנו". ניסן,

נו, שיגיד לי. אני הרי, אתה יודע, תגיד לאמסלם. טוב, בסדר, תקריא לנו משהו, שלא נשתעמם. בסדר, אז אני אומר. מבחינת המשפט העברי זה כבר מתחיל להיות צער בעלי חיים,

עוד דבר אחד: "חביב אדם שנברא בצלם". אתם, גם את זה שוכחים. גם את זה שכחתם. למה: אתם שכחתם?

אם תגיד: כולנו שכחנו, זה טוב.

אמרתי, לא הצד הזה ולא הצד הזה יכול להגיד שזה רק הוא והשני לא. בואו, אם נעשה כולנו תיקון זה יהיה טוב. הצעת חוק,

היחס שלכם לגר הגר בתוככם הוא מזעזע. תלוי מי. תלוי מי. זה לא,

טוב.

כפי שאמרתי, אני רק רוצה לסכם במשפט אחד. רבי חנניה בן עקשיא.

אני רוצה לסכם ולומר, כפי שאמרתי קודם, לא דיברת.

ניסן, אני גומר. בבקשה, אדוני, כן.

כמו שאמרתי למוסי, ניסינו לתת, להראות כאן מה הכוונה בנושא של משפט עברי: עקרונות של יושר, צדק לא מה שכולם חושבים. אני חושב שהיה מכובד מאוד. ואני אשמח מאוד אם כולם יוכלו להצביע בעד החוק הזה בקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת ניסן סלומינסקי, יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. חברי הכנסת, קיימות הסתייגויות. נא לשבת, אנחנו מתחילים להצביע. אדוני היושב-ראש, אם אפשר להביא לי את החוק, כי אין לי אותו פה. אשמח לקום ולהביא, אבל, לא ביקשתי ממך, אדוני היושב-ראש, אם אתה יכול לרדת, לתת לי. חברי הכנסת, אנחנו מתחילים להצביע על ההסתייגויות. הצעת חוק יסודות המשפט (תיקון), התשע"ח 2018. נא לשמור על שקט. נא לשמור על שקט. חבר הכנסת חסון, אתה מולי בהסתייגויות? אז לפני סעיף 1 קיימת הסתייגות של חברי הכנסת מרב מיכאלי, רויטל סויד, יצחק הרצוג, ציפי לבני, שלי יחימוביץ, סתיו שפיר, איציק שמולי, עמר בר-לב, יחיאל חיליק בר, עמיר פרץ, איתן כבל, מיקי רוזנטל,

מי בעד ההסתייגות?

נא להצביע. הסתייגות מס' 3. ההסתייגות (3) של קבוצת סיעת המחנה הציוני, קבוצת סיעת הרשימה המשותפת, קבוצת סיעת יש עתיד

31 בעד, 39 נגד, אפס נמנעים. לא התקבלה. הסתייגות מס' 8, מי בעד ההסתייגות?

נא להצביע. ההסתייגות (8) של קבוצת סיעת המחנה הציוני, קבוצת סיעת הרשימה המשותפת, קבוצת סיעת יש עתיד וקבוצת סיעת מרצ לסעיף 1 לא נתקבלה.

תלמד את החוק, ששש. חברים יקרים. שבו העתיד הנורא זה שאני אאשר הפגנות. השר, אנחנו יכולים להמשיך להצביע? כבוד השר לביטחון הפנים. כבוד השר לביטחון הפנים, אנחנו יכולים להמשיך להצביע,

אם אפשר, שמית. חברים. השר פשוט רוצה כבר שנישאר פה עד ותיקין, אדוני היושב-ראש. כן, כבר לא אכפת לו, אתם אומרים. חברי הכנסת, לאחרי סעיף 1, הסתייגות מס' 65, מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? נא להצביע. עוד מעט ההסתייגות של ההפגנות, אדוני השר. כתוב ארדן בהפגנות? תנו לאלדד יניב את, ההסתייגות (65) של קבוצת סיעת המחנה הציוני, קבוצת סיעת הרשימה המשותפת, קבוצת סיעת יש עתיד וקבוצת סיעת מרצ לאחרי סעיף 1 לא נתקבלה. חברי הכנסת, בעד 32, נגד, 39, אפס נמנעים. לא התקבלה.

התקבלה. 69, מי בעד ההסתייגות?

נא להצביע. ההסתייגות (69) של קבוצת סיעת המחנה הציוני, קבוצת סיעת הרשימה המשותפת, קבוצת סיעת יש עתיד וקבוצת

עד 79 אנחנו